בטרם נעבור לנושא הראשון, אני מבקש לפתוח בתנחומים בשמי ובשם הכנסת למשפחתה של חפציבה צנעני, זכרה לברכה, ולחבריה לעבודה שיושבים כאן ביציע, עובדת הכנסת שנפטרה אתמול בטרם עת לאחר מאבק ממושך במחלה קשה. למעלה מ-30 שנה חפציבה הייתה חלק בלתי נפרד מהמשכן הזה. בתפקידה האחרון שימשה כראש תחום מליאה במחלקת הפרוטוקולים, תפקיד שמילאה בנאמנות במשך 15 שנים. חפציבה הייתה מעובדות הכנסת המסורות והמקצועיות ביותר, ובשנה שעברה, גם עובדת מצטיינת, בעלת סיווג ביטחוני גבוה, שהתנהלה בחרדת קודש בכל אחד מתפקידיה, שכללו גם את ועדת החוץ והביטחון, שם הייתה אחראית לפרוטוקולים הסודיים ביותר. מי שהשתתף בדיונים המסווגים זכה גם למאור עיניה ולסבר פנים יפות שבו קיבלה את כל משתתפי הוועדה. בשם כולנו ובשם המשכן שכל כך אהבה אני שולח חיבוק חם למשפחתה ומשתתף בצערה העמוק. יהי זכרה ברוך. הודעה למזכיר הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, הצעות חוק לדיון מוקדם, החל בהצעת חוק פ/5176/25 וכלה בהצעת חוק פ/5225/25. לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק הסמכת צבא הגנה לישראל ושירות הביטחון הכללי לביצוע חדירה לחומר מחשב המשמש להפעלת מצלמה נייחת ופעולה בו (הוראת שעה, חרבות ברזל) (תיקון מס' 3), התשפ"ה 2024, הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 160), התשפ"ה 2024, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 253 והוראת שעה) (תגמולי מילואים בנסיבות חירום), התשפ"ה 2024, הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 64, הוראת שעה, חרבות ברזל) (מצב חירום כליאתי) (תיקון מס' 3), התשפ"ה 2024, הצעת חוק שיקום נרחב לחבל התקומה וקביעתו כאזור מיקוד לאומי, התשפ"ה 2024. מסקנות ועדת הפנים והגנת הסביבה בעקבות דיון בהצעה לסדר-היום של חברי הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, נעמה לזימי, אלון שוסטר, יואב סגלוביץ', משה רוט ועאידה תומא סלימאן בנושא: היעדר מיגון ביישובים הערביים בצפון.

אני מתכבד להזמין את ראש האופוזיציה חבר הכנסת יאיר לפיד לנמק את ההצעה מטעם סיעת יש עתיד. בבקשה, אדוני, עד עשר דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לא מזמן התפרסמו נתוני המחקר האחרונים על הירידה מהארץ או העזיבה או הרילוקיישן או איך שאתם רוצים לקרוא לזה. בתשעת החודשים הראשונים של 2023, לפני 7 באוקטובר, לפני הטילים, לפני החטופים, לפני הנרצחים, לפני ה"הותר לפרסום", היה זינוק של 42% במספר העוזבים מהיום שהתחילו את המדינה לפני 15 שנה. רק בתשעת החודשים הראשונים של 2023 עזבו את ישראל 24,900 אזרחים ילידי הארץ ועוד עשרות אלפי עולים חדשים שהתחרטו והחליטו לעזוב. יהיו כאלה שיגידו: אבל יש ישראלים שחזרו. לא נכון. באותה תקופה הייתה גם ירידה של 7% במספר הישראלים החוזרים, שהוא ממילא נמוך מאוד. עדיין אין לנו נתונים של השנה האחרונה, אבל אנחנו יודעים אותם. אין בית בישראל שבו לא מכירים מישהו שכבר קם והלך, זה גל שהולך וגדל. שכונות שלמות של ישראלים באתונה ובלרנקה ושכונות בסידני באוסטרליה ואיים בתאילנד ובתים משותפים בברצלונה שבהם הפתקים במעלית הם בעברית, והילדים הולכים לגן רינה, שגדלה ברעננה. לפני שנה פתחו שבט צופים ישראלי באוסטין,

יש בו כבר 165 ילדים דוברי עברית. והסיבה המרכזית לעזיבה, המהפכה המשטרית. זה לא תיאורטי, זו הייתה שאלת המחקר. שאלו אנשים: למה החלטת לעזוב? והם אמרו: בגלל המהפכה המשטרית של יריב לוין, בגלל שאנחנו לא רוצים לחיות במדינה לא דמוקרטית. המהפכה המשטרית לא רק הובילה לאסון 7 באוקטובר, לא הובילה רק ל-1,800 נרצחים ול-100 חטופים, עדיין במנהרות בעזה ול-12,000 פצועים, היא גם מגרשת ישראלים מארצם. האנשים האלה הרגישו שהמהפכה המשטרית היא נגדם, כי היא באמת נגדם. הם לא רוצים לחיות כאן כי הם מרגישים שלא רוצים אותם כאן. חזרתה של המהפכה המשטרית בשבועיים האחרונים היא הודעה של ממשלת ישראל לכל מי שעזב ולכל מי שמתכנן לעזוב: לא טעיתם, אנחנו אכן באמת לא רוצים אתכם כאן. זה מה שממשלת ישראל אומרת לאנשים האלה. זה מה שאומרים להם לוין וקרעי ואמסלם ורוטמן וסמוטריץ' ומגל וברדוגו. הם אומרים: שילכו, שיעופו מפה. מי צריך אותם? אם לא מוצא חן בעיניהם שיעופו מחיינו. שיעופו מפה כל הטייסים האלה, כל לוחמי הסיירות האלה, כל משלמי המיסים האלה, כל המילואימניקים האלה. שילכו לעזאזל, מה יש להם לחפש פה? הם רק הורסים את המדינה. שילכו המדענים, מי צריך מדענים? שיעופו מפה החוקרים הכי טובים במכון ויצמן ובטכניון, והפסיכולוגים, מי צריך פסיכולוגים?

למה זה טוב? ולמי הם מצביעים? שילכו לעזאזל כל האנשים האלה שהולכים להפגין, עד האחרון שבהם, גם אם האחרון שבהם הוא חתן פרס נובל לכימיה, שילכו הרופאים, כל הרופאים. שיסעו לבית החולים הזה במדריד, שבו מציעים להם משכורת כפולה ממה שהם מרוויחים היום, שייקחו מאיתנו את הפרצופים הצדקניים שלהם ואת הדעות המעצבנות שלהם, ושילכו, שילכו המהנדסים, שילכו המרצים, שילכו האדריכלים,

הביוכימאים, הבלוגרים, הגנטיקאים, הדאטה-אנליסטים, מהנדסי הרובוטיקה.

לא טוב לכם? תתחפפו. אתם לא מרוצים מהממשלה? שאו ברכה, סעו לשלום, לכו, וטרינרים, זמרות, חוקרים בתחום הביו-רפואה, חשבים, סאונדמנים, שפים, כל העיתונאים חוץ מאלה שעובדים בערוץ 14, מומחי סייבר, אורתודנטים, מורים לחינוך מיוחד, מדקרים סיניים, מנהלי מחקר ופיתוח, ספרנים, מנהלי מוצר, אנימטורים, כל תחום הפרסום, כל מי שמשלם יותר מ-2,000 שקל למעונות לילדים שלו, כל מי שקרא השנה ספר של יובל נח הררי. ממשלת ישראל אומרת לכם:

לא נתגעגע, לא ננסה לעצור בעדכם. כבר אמרנו לכם באלף דרכים וצורות: אם לא מוצא חן בעיניכם מה שקורה כאן, מה שאנחנו מעוללים למדינה הזאת, סעו לנתב"ג, הדקו את חגורות המושב, ועופו מכאן. נסתדר בלעדיכם. אני אומר לכל האנשים האלה: אל תקשיבו להם. המדינה והממשלה זה לא אותו דבר. בשנתיים האחרונות המדינה והממשלה הן בכלל אויבות. המדינה הזאת צריכה אתכם ואוהבת אתכם ורוצה אתכם. אתם מועילים לה פי אלף, פי מיליון, מכל החבורה הזאת המתכנה משום מה ממשלת ישראל. המדינה הזאת יודעת שאתם הציבור היצרני, העובד, משרת המילואים, שבלעדיו כל העסק יקרוס. אתם האנשים שמחזיקים את המדינה הזאת בחיים. בזכותכם, בזכותכם עוד יש פה דמוקרטיה ויש פה צבא ויש פה כלכלה. אתם הציונות, לא הם. אל תיתנו לממשלה הזאת לגרש אתכם מארצכם וממולדתכם ומבית אביכם. לילדים שלכם מגיע לגדול כאן ולא בשום מקום אחר. אם תלכו החיים שלכם יהיו ריקים ועצובים יותר, כי ויתרתם על הדבר הכי גדול שיכול להיות לאדם, שזה חיים בעלי משמעות. זה מה שישראל נותנת לאזרחיה, משמעות עמוקה,

שייכות למשהו גדול מאיתנו. אסור לוותר על זה בגלל ממשלה נוראה אחת. מהגטו, מהמעברה, בנינו פה מדינה מופלאה. בואו לא נוותר עליה בגלל ממשלה לא ציונית אחת. אנחנו צריכים פשוט להחזיק מעמד. תסתכלו על הממשלה הזאת, היא חולה. זה משהו חולה מבפנים, וכשדברים חולים מבפנים הם הורסים את עצמם. נכון שבהתחלה הם הורסים הכול בחוץ, אבל אז הם פונים אל עצמם והורסים את עצמם. אנחנו יותר חזקים מהם. המדינה הזאת היא לא שלהם, היא של האנשים שמחזיקים אותה בחיים. תודה רבה. תודה לראש האופוזיציה חבר הכנסת יאיר לפיד. ישיב על ההצעה השר המקשר בין הממשלה לכנסת, השר דוד אמסלם.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, חבר הכנסת שטרן, שמענו, כרגיל, את הבן אדם המסית והמדיח והמדבר שקרים, ואני רוצה - - - לא. הלוואי, אמרתי לך

רק שנייה.

אני הרי שמעתי אותו ואני רוצה להשיב. ואני אקריא להם.

איפה אני אפגוש רופאים? הרי אצלנו בשכונה אין רופאים. לשיטתה לנו אין רופאים.

אני רוצה להגיד לך, אני שמעתי פעם את מורן, אותו אחד שהמציא את הדיסק און-קי, הוא אמר: הגברת בעפולה, היא צריכה פרנסה, היא צריכה ביטחון. ערכים לא מעניינים אותם. כרגע עלה פה לפיד, שלא תרם למדינת ישראל דבר וחצי דבר. מה אתה תרמת למדינת ישראל?

לא שירת בצה"ל באופן מעשי, לא עבד יום בחיים שלו. הוא שירת בצה"ל.

לא להפריע לי. לא לקרקר. חברת הכנסת בן ארי. לא לקרקר. תפסיק לדבר אליי ככה. הוא לא ידבר אליי ככה. הוא לא יגיד

גברת בן ארי, לא לקרקר. לא להפריע ולא לקרקר.

אתה - - - דיברת לפני שנייה על מסיתים.

חברת הכנסת בן ארי. הוא לא יגיד לי: תפסיקי לקרקר. אני לא מקבלת את זה. אני אגיד לך מה שאני רוצה. הוא ידבר אליי כמו בן אדם. שמעת?

גועל נפש. אתה לא תגיד מה שאתה רוצה.

אני רוצה לומר - - - קינלי, אני מבין שיש לך בעיה - - - לנהל כשאתה מגן עליה,

תראה, היא כל שבוע באה, מקשקשת ומקטרת ומקרקרת מהבוקר עד הלילה. חוץ מזה היא לא עושה כלום בכנסת. אבל בואו נתקדם. לא מדברים ככה. לא אומרים לחברת כנסת: תפסיקי לקרקר. אתה לא בשוק. לא מדברים ככה - - - השר אמסלם, בבקשה. שמעתי אותה. תראה, כשכחלון שם אותה, היא הייתה בצבע מסוים. אתה יודע להגיד משהו רציני חוץ מלא לקרקר - - - החמישים - - - את הזמן.

רק אל תפריעי. מה אתה חושב? למה אתה חושב, מה, אתה יותר טוב ממני? למה, אתה חושב שאתה פחות פריפריה

שאתה פחות מזרחי ממני? מי שמך בכלל לדבר בשם המזרחים? מי? סבא שלי מתבייש בך. השר, בבקשה, אל תדבר איתה.

ולכן, דרך אגב, הם מגינים עליו. זה בושה מה שקורה כאן. אדוני, היושב-ראש, תאמין לי, זה בושה מה שקורה כאן.

ואם הוא היה יושב ולומד תורה - - - מה קשור למאי גולן? מאי גולן השתמטה מהצבא.

מה, אי-אפשר גם וגם? אי-אפשר גם וגם? אי-אפשר? אתה יודע כמה נפלו במלחמה הזו רבנים ובנים של רבנים?

אתה, יש לך שנאה צבועה. לא, אין לי שנאה. אין לי שנאה.

טוען, דרך אגב, הוא טוען - - אוסטרליה, ניו זילנד. - - תן לי, אל תפריע. אני יודע מה אתה רוצה. אני אומר לך מה הוא אמר. אני לא מקריא את כולם, אני מקריא חלק, בסדר? אוסטרליה וכו'. ומה הוא אומר?

הוא שכח מגל העלייה הגדול של יהודים שהיה לארץ ישראל. הוא דיבר על זה.

אבל מה הוא אומר?

מי אלה האנשים? הטייסים, לוחמי הסיירות, כל משלמי המיסים, המדענים, החוקרים, והוא אומר - - - זמרים, שפים - - - זמרים. זמרים, שפים, מורים. עובדים סוציאליים. אני מקריא. אתה עכשיו מתקן אותי?

אני מקריא. אולי תבוא תדבר פה במקומי?

אולי גם, הוא יעלה, אל תדאג. מה שבטוח, הוא ישקר פחות ממך. מה זה? לא אשקר בכלל. גב' בן ארי, לא להפריע. אני אפריע לך, יבגני עכשיו הגיע, לא? אני אעדכן את יבגני, שעמד השר - - - היא מפריעה כבר עשר דקות. תודה, אני לא צריך עדכון. אני שמעתי היטב גם לפני שבאתי. תודה רבה.

אז הוא ידבר אליי יפה גם אם הוא שר, גם אם הוא שר. אתה יכול לתת לי את זכות הדיבור? קודם כול, אתה לא מוגבל בזמן. לא קשור לזמן. אני שואל אם אני יכול לדבר. דבר שני - - - הרי אתה יודע, זה שיושב לידה,

היה מוציא אותי רק על ההפרעה הראשונה. הינה היא הפסיקה.

אתה זוכר את הימים האלה? אוקיי, אני לא יכול להוציא אותך. אני לא מוציא על הפרעה ראשונה. אוקיי, אה, אתה לא מוציא עכשיו, אוקיי.

אני אשתדל לתת - - - כנראה שנצטרך לנהל - - - השר אמסלם - - - שגם ביושבי-ראש יש אופוזיציה קואליציה. שאלת, אני משיב לך.

לדבר היא צריכה לתת לי? השר אמסלם, אני אשמור על זכותך לדבר, בהתאם לתקנון.

בבקשה, אדוני.

תראה מה הוא טוען, שהאנשים האלה עזבו בגלל הרפורמה המשפטית. הם רוצים לחיות במדינה דמוקרטית. לכן הם נוסעים לתאילנד, אחלה מדינה דמוקרטית, נוסעים לדובאי, בכלל מדינה דמוקרטית חבל על הזמן. וכל אלה, דרך אגב, חבר הכנסת איזנקוט, כל אלה שייכים לקפלן. אנחנו בימין, אין לנו חוקרים, אין לנו רופאים. אין כלום. מי אמר את זה? אנחנו עובדים פשוטים, אנחנו עובדים בתעשייה. - - - אצלם, דרך אגב, כולם מדענים. מי אמר את זה? מי אמר? אתה מבין?

אתה מבין? הוא אומר: בגלל הממשלה החולה, לכן כל האליטה במדינת ישראל, הקפלניסטים - - - אבל מי שולט במדינה כבר 15 שנה? ודרך אגב, הוא אמר את זה גם בשבוע שעבר.

תראה איך זה הולך כחוט השני. הוא בא לוועידה של הג'ינג'י, ושם שמעו אותו כמה צפונבונים. התנועה לאיכות השלטון. ומה הוא אומר להם שם? החבר'ה של אמסלם, יש 300 או 400 איש שיכולים לנהל את החברות הכי גדולות בארץ, והבן אדם הזה הזוי, והוא לא מבין שרוב האנשים של החבר'ה של אמסלם בעצם מנהלים את הדברים האלה בפועל. איך אמרתי? איפה שאין הפרעה והמים זורמים באופן טבעי, הספרדים מגיעים לגבהים הכי גדולים, איפה שיש פוליטיקה ובית המשפט העליון ופרקליטות ומקומות שעוצרים אותם, שמה זאת תקרת הזכוכית.

איפה שזה טבעי, זורם. לכן אני אומר לגזען הזה, שדרך אגב, לא עשה דבר וחצי דבר במדינה, כפי שאמרתי, לא שירת בצה"ל באופן מעשי.

דרך אגב, חבר הכנסת איזנקוט, הבן אדם עשה קורס אגרוף, אני רואה אותו מתאגרף, אבל לצה"ל, הוא לא יכול להיות. הוא לא יכול להיות אפילו מה שנקרא תומך לחימה. בעצם אבא שלו סידר לו עבודה, עשה קורס על חשבון צה"ל, להיות כתב. במקום שישלם לצבא משכורת, עוד קיבל. והבן אדם הזה יושב לי כאן ומדבר על זה שעוזבים את הארץ כל המדענים, כל האליטה, כאילו אנחנו בימין רק פועלים. איך אמרתי? זה מה שהם חושבים באמת, שאנחנו צריכים לנקות להם את הבתים. הם חושבים שאנחנו צריכים לעבוד במפעל, אנחנו צריכים להיות המלצרים שלהם, אבל מדען, הוא כבר לא נמצא פה בארץ. איך הוא אומר להם? קורא לנו, אנחנו לא ציונים, אנחנו לא ציונים.

מי שעוזב את הארץ,

הוא בן אדם לא ציוני, לא משנה מה הסיבה. ההורים שלי לא יעזבו את הארץ, מהימין לא עוזבים את הארץ - - מה אתה מבלבל את המוח? - - לא משנה מה קורה. לא עוזבים את הארץ בשביל כסף.

חברת הכנסת בן ארי. אתה מבין? אבל הוא מונה אותם.

אני מאפשר קריאות ביניים, אבל - - - כמה הוא יכול להסית?

אז יעלו במסגרת הדיון, ותענו לו. והוא גם אומר למה הם עזבו. די כבר, די כבר. יהודי ציוני לא עוזב את מדינת ישראל. גם שמאלנים לא עוזבים את מדינת ישראל. הוא נלחם פה, אבל הוא אמר ש-25,000 עזבו, מבחינתו, בגלל הרפורמה המשפטית. הוא אומר, לא אני. אני חושב שהוא משקר גם בזה, אבל לא חשוב. תבין את האיש העלוב הזה, הגזען הזה, שחושב, איך הוא אומר? הטייסים, בכוונה.

הוא לא אומר סתם 25,000. הוא מונה אותם, הוא מונה מקצועות: טייסים, לוחמי סיירות, כל משלמי המיסים. יענו, אנחנו לא עובדים, לא משלמים מיסים אנחנו, חס ושלום, זה רק החבר'ה שלו,

רק החבר'ה שלו בדובנוב משלמים מיסים, לא המדענים, לא החוקרים, והוא אומר לאנשים האלה: מדינת ישראל, הממשלה הם האויבים שלכם. אנחנו, הממשלה, אויבים של אזרחי מדינת ישראל. ככה אתם מתנהגים. מה לעשות. ואני אגיד לך, מר לפיד: אנחנו, בשונה ממך, אנשים דמוקרטיים. כל הכרעה בקלפי.

אתם, הבעיה שלכם זה שאתם לא מאמינים בדמוקרטיה. אתם לא מאמינים בדמוקרטיה. לא, כי אתה הדמוקרט הגדול. הרי אתם לא מאמינים בשלטון הרוב.

אתם לא מאמינים שהעם הוא הריבון. הוועדה לבחירת שופטים, למה לא בוחרים שופט?

יש שם רוב, למה אתם לא מקבלים את הרוב בוועדה? אתם מקבלים את הרוב מתי שנוח לכם?

חברת הכנסת פרידמן, תודה. תודה, שמענו את הערת הביניים שלך, תודה. תודה רבה, תודה. הרי אתם לא מאמינים באמת שהריבון הוא הקובע במדינה דמוקרטית, אתם חושבים שהאליטה היא המושלת. לכן יש לכם אליטה בבית המשפט העליון, כמעט כולם באותו צבע, ובאותה שפה מדברים. כן, ברור. ואתם לא רוצים לשנות אותה. מ-1977 אתם בשלטון.

אני רוצה לומר לך, חבר הכנסת איזנקוט - - - כבוד השר,

אני יכול לשאול את כבודו שאלה? אם לא, תגיד לא, אתה לא מסכים.

תמיד שאלתי: איפה העולים החדשים פה בסיפור של האליטות? כי אנחנו לא שייכים, לא לישראל הראשונה ולא לישראל השנייה. אז אולי יש לך תובנה גם בנושא הזה? מסקרן לי לשמוע את זה, ואני אנצל את זה שאני יושב פה ושומע לך. אתה תשתף אותי בתובנות שלך, איפה העולים החדשים, לאיזה ישראל אתה משייך אותנו,

- - - תלוי אם אתה אשכנזי או ספרדי. לא, אני שאלתי פה שאלה רצינית. השר ירצה, ישיב, לא ירצה, לא ישיב.

אני לא עושה לך הטרלה, אני שואל שאלה: לאיזה ישראל שייכים העולים החדשים? העולים החדשים זה סקטור של עולים חדשים, שבאים מכל המקומות. דרך אגב, יש בארץ עולים חדשים מכל המקומות, גם מברית המועצות לשעבר, גם מצרפת, גם מארצות הברית וגם ממקומות אחרים - - - - - - - וגם מאתיופיה וכו'. ברור, לא. מ-100 מדינות יש.

לכן העולים החדשים, מי שצריך לקבל את הבוסט, ובוודאי העדה האתיופית צריכה לקבל את הבוסט הכי גדול במדינת ישראל. אני נלחמתי עליהם, לא ראיתי אף אחד פה שנלחם עליהם. - - - לכן אני, אתה מסיט אותי מהנושא המרכזי. לא, שאלתי אם אני יכול לשאול אותך שאלה.

שים את זה בצד כרגע. אתה לא חייב, לא חייב להשיב. לא חייב להשיב. אבל אתה מפריע לי, אדוני היושב-ראש.

אני בא לענות. אתה נכנס עכשיו לאיזשהו דיון חדש.

היא גם מחלקת לך מה מותר לך, מה אסור לך. היא לא מחלקת לי מה מותר.

היא הכול אומרת: לי, להפריע, לך, מה להגיד.

חברת הכנסת בן ארי, בואי נשמור בכל זאת על הכבוד. תראה, היא מדברת אליי יפה: מי שואל אותך בכלל?

- - - אני אתן לך הודעה אישית, אמרתי. אני אתן לך הודעה אישית אחרי ההצבעה. מה אחרי ההצבעה - - - שישב כאן ויקשיב.

אין מה לעשות, זה התקנון. זה התקנון. בבקשה, אדוני השר. כפי שאמרתי, הגזען העלוב הזה, שכולם - - - תגיד, זה נראה לך הגיוני?

דרך אגב, האליטה במדינת ישראל היא השולטת. בשבוע שעבר אמרתי לך, אני חשבתי שהוא התחרפן, שיצא לו, אתה יודע, יצא לו הלפיד, מה שנקרא. הוא חזר על זה היום, אותו דבר, פה בכנסת, באותו דבר. דרך אגב, אפשר לחשוב שהוא איזה מדען גדול, איזה חוקר ענק, איזה חוקר ענק.

איזה איש סיירת מובחר. איזה טייס מדופלם.

מה אתה עשית? מה עשית בחיים שלך, מה?

שיפסיק לדבר על לפיד. זה גועל נפש. גועל נפש. בשבוע שעבר הוא אמר שהוא תרנגולת שרצה אחורה. אני מזמין, אני מזמין, חברת הכנסת בן ארי. תגיד לי, מה?

אני לא שופט. חברת הכנסת בן ארי, התפקיד שלי - - כמה? איך הוא מדבר?

אבל אני מבקש לתת לשר לדבר. אז שיפסיק לדבר על לפיד. את קיבלת הודעה אישית אחרי ההצבעה. מה זה יעזור לי בסוף ההצבעה?

טוב, אבל זה התקנון. תעלי בדיון אישי, תירשמי, אם זה מתאפשר, ותשיבי לשר, אבל אי-אפשר להפריע. זה מדהים אותי שהוא מדבר בלי הפסקה על לפיד. חברת הכנסת בן ארי, אי-אפשר להפריע לשר לדבר באי-אמון. עוד מעט, בפעם הבאה, נקבל ממך אישור על מה לדבר. אבל לא משנה, היא אומרת: דבר אליי יפה, אבל: מי שואל אותךָ, מי שואל אותךָ.

חבר הכנסת איזנקוט, אני רוצה להגיד לך משהו: הם לא מקבלים את הרעיון שבמדינה דמוקרטית הריבון הוא בעצם העם. הם לא מקבלים את הרעיון הזה, ולכן הם מתפוצצים. הרי אנחנו לא שדדנו את הקופה, באנו לקלפי. דרך אגב, אנחנו לא הקמנו ממשלה עם מנסור עבאס, לא הקמנו. הם הקימו ממשלה עם מנסור עבאס,

דרך אגב, תשמע רק מה כותבים חלק מהם ברשתות הערביות, בוודאי על מה שצה"ל עושה, ומה התגובות שלהם על חיילי צה"ל. אנחנו קיבלנו מנדט בוודאי מרוב היהודים בארץ ישראל. דרך אגב, בגלל זה הגולן באמת רוצה לבוא לדיקטטורה פה, בארץ ישראל. בגלל זה יש עלייה גדולה של יהודים לדיקטטורה בארץ ישראל. אבל אני אגיד לך, חבר הכנסת איזנקוט, הם לא דמוקרטים, הם מעולם לא היו.

הם בולשביקים. הם התחנכו וגדלו על המהפכה הקומוניסטית. דרך אגב, אין איחוד/מאוחד. היה קיבוץ שהתפצל לשניים בשנות החמישים בגלל שחלק רצו לשים את התמונה של לנין בחדר האוכל, ושמה הם גדלו. ולכן זה הסיפור האמיתי כאן, אדון שטרן, חבר הכנסת שטרן. זה הסיפור האמיתי. אתם לא מקבלים את הדמוקרטיה. ואני אגיד לכם מה האסון שלכם - - לא, הדמוקרט הגדול. - - הוא פשוט מאוד. אני שאלתי את עצמי: למה לפיד, השר כץ, מדבר שטויות וכל הזמן הולך ועולה? אגיד לך מה המסקנה שהגעתי אליה - - - - - - אני יכול עוד להגיב לו? הבן אדם, המנדטים בורחים לו.

הציבור כבר מתחיל להכיר אותו. ולכן הוא מאבד גובה, הולך ומאבד, הולך ומאבד. הגיע למסקנה עם החבר'ה שמייעצים לו: אתה חייב להיות קיצוני. ככל שתהיה קיצוני, אולי נשמור על איזה שלושה,

חמישה מנדטים. אלה הרי נלחמים על הדבר הזה שהם יישארו פה. הרי שלושת רבעי מהם לא יהיו פה,

בפעם הבאה. לפי הסקרים לפחות של היום. אל תדאג, אל תדאג לנו. לכן הם עכשיו מתחנפים אליו כדי שישים אותם בין המקום הראשון, השני או השלישי. לכן הם צורחים להגן עליו כל היום. זאת הסיבה פה.

ולכן כל עוד, דרך אגב, אני מאמין שהטרגדיה שלכם, חבר הכנסת איזנקוט, היא שאף פעם כבר לא תגיעו לשלטון. אני אסביר לך למה, רוב עם ישראל היהודי התפכח. מבין מה טובת מדינת ישראל ועם ישראל. בטח לא אתה. דרך אגב, לכן עכשיו הם עושים, מה שנקרא, פרפורי גסיסה. הם מפעילים את כל הכלים עכשיו, השר כץ, הכול. כל העמותות, כל הכספים. אני אמרתי, דרך אגב, לדעתי חלק גדול - - אבל השר שבוע שעבר הצביע - - - - - מהכספים שמגיעים לקפלן, להערכתי ולהבנתי, זה כסף איראני, כסף קטרי, דרך עמותות אירופיות שמגיע לאנשים האלה.

- - - חברות הכנסת, עברתן לשם בשביל לצעוק יותר חזק?

יש לו מגפון,

יש לו שלטים, כל אחד,

אתה שואל את עצמך: מאיפה הכסף? יש ישראלים שתורמים, אבל בקטנה. רוב הכסף, להערכתי, מגיע מחוץ לארץ, ואין לי ספק שיום אחד יתגלה שיש פה כסף איראני גדול מאוד שנשפך. אמרתי בשבוע שעבר: לא מזמן עצרו ישראלים שהיו מרגלים איראנים שהופעלו בתשלום.

מה המשימה? לכתוב כתובות נגד הממשלה. אמרתי לעצמי, יותר פשוט להפעיל את הקפלניסטים. אני חושב שהם מפעילים אותם דרך כל מיני עמותות, זה יותר פשוט. גם לא מסכנים אנשים. לכן אני אומר: אתם תמשיכו לקרקר כפי שאתם מקרקרים, אתם תמשיכו לצעוק - - מספיק כבר,

אתם לא תהיו בממשלה יותר. אנחנו פה יותר מזרחים מכל הקואליציה שלך,

אני מציע לכם להתאמן ולקנות משקפות, כי אתם כנראה תראו את הכנסת רק מתל אביב. תודה רבה. תודה לשר אמסלם. אני מזמין את חבר הכנסת גדי איזנקוט לנמק את ההצעה מטעם סיעת המחנה הממלכתי והעבודה. מה שאני אוהב בדודי זה האנינות והעדינות. אין. הוא תמיד בא עדין. גם אין ספק שהוא רב-פעלים. איש מאוד עסוק בסך הכול. אדוני, עשר דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, היום ה-437 למלחמה צודקת, מלחמת אין ברירה, שהחלה במחדל גדול, אולי הגדול ביותר מקום המדינה. שנה ושלושה חודשים אחרי, יש גם הישגים צבאיים ואסטרטגיים שאי-אפשר להתעלם מהם, והערכה לצבא,

למוסד, גם לממשלה ולקבינט שאחראי כמפקדה עליונה של צה"ל להשמדת יכולות חמאס,

- - לפגיעה הקשה, חכה, גם למרכיבים קריטיים באיראן, להשבת חלק מהחטופים. הכול בסדר.

מחירים קשים וכבדים מאוד, 816 נופלים, 5,488 פצועים, עשרות אלפי עקורים מבית, הרס קשה בצפון. וכאמור, אנחנו ביום ה-437, מדברים על החזרה חלקית של חטופים, ואני מקווה שזה יסתייע. על השבת ישובים לצפון רק מדברים. הפרויקטור התפטר. חוק גיוס לא נראה באופק. השווינו למלחמת יום כיפור. בדומה למלחמת יום כיפור שנפתחה בהפתעה, כישלון, וגם בניצחון צבאי, הגיע קרדיט לצבא ולממשלה על ההישגים, לצד המחירים הכבדים של 2,656 הרוגים, 7,000 פצועים. מלחמה שארכה 19 ימים, נמשכה עוד חצי שנה אחרי זה במובלעת הסורית. 300 שבויים, אזרחים וחיילים, או חיילים ואזרחים, חזרו רק חצי שנה אחרי. אבל ההבדל הגדול הוא שהייתה מנהיגות. מנהיגות שלקחה החלטות, הצביעה על מצפן, חתרה לסיים את המלחמה בעמדת יתרון. מבחן עליון של מלחמה הוא בהשגת מטרות מלחמה ושיפור מצבה האסטרטגי של מדינת ישראל. אני לא רוצה, פאת הדאגה להרתעה הישראלית, אני לא אתאר איך נראו המנהיגים שפגשתי אחרי שלושה ימים. ובכל זאת, הוגדרו מטרות מלחמה ביום הראשון. זה ראוי לציון. רק מטרה אחת לא הוגדרה. לא הייתה שום מטרה להשיב את החטופים בתשעה ימים הראשונים. כשנכנסו לקבינט, לממשלה, מתוך תחושת חירום אמיתית, דאגנו שתיכנס המטרה הזאת, והיא נכנסה ב-16 באוקטובר, עם שינוי שהוא יצירת תנאים להשבת בני הערובה. דרך אגב, ראש הממשלה סירב לשנות במעלה הדרך, גם כשנאמר שהושגו התנאים, ועד היום זה אותו ניסוח שהבאנו בשבוע הראשון. למרות שמערכת הביטחון הודיעה פעם אחרי פעם שהתנאים מולאו. על פי פרסומים בתקשורת, וגם היום בעקבות ועדת חוץ וביטחון, עומדת על הפרק עסקה חלקית. נראה כמו שלב א' ממתווה נתניהו של 27 במאי. כידוע, ראש הממשלה הביא את המתווה הזה להצבעה בקבינט המלחמה. כל השישה הצביעו בעד. זה כלל חמישה עקרונות מרכזיים ושלושה שלבים. זה הגיע לידיים של חמאס אחרי יומיים. פורסם גם בערוצי התקשורת במדינת ישראל, למרות שזה לא הופנם. כי אחרי זה התחילה מלחמה תודעתית לשנות את הסיפור. חמשת העקרונות שראש הממשלה הביא הם: השבת חטופים חיים וחללים בתמורה לאסירים שמספרם ייקבע, נסיגת הכוחות מרצועת עזה, הוא קבע את זה, שקט בר-קיימא והפסקת אש קבועה, הוא קבע את זה, שיקום הרצועה, הוא קבע את זה, פתיחת המעברים לסחורה ואנשים. יום אחרי, כבר יצאו עם גימיק תקשורתי: עצירת המלחמה. המילים עצירת המלחמה לא הופיעו מעולם בשום הסכם, אבל זה קליט להגיד: ההם רוצים לעצור את המלחמה,

יש אחרים שעומדים איתן. המושג עצירת המלחמה לא מופיע בשום מקום, העיקרון של נסיגה מרצועת עזה נקבע על ידי ראש הממשלה ואושר. לאור ההתפתחויות האסטרטגיות ברצועת עזה יש שיפור במצב. בשבוע האחרון, כאמור, מתקיים שיח, ואני כבר אומר, אני אתמוך,

בכל עסקה שתבוא להחזיר את השלב ההומניטרי. למרות שפה, אני רוצה לשבח את השר אמסלם. ייאמר לזכותו, בניגוד להרבה פחדנים אחרים, מהיום הראשון שעמד על דעתו בעניין הזה בקבינט, זה קרה מהר מאוד, הוא דרש עסקה כוללת. אני משבח אותך. אני מקווה שאני לא מזיק לך שם. הדבר השני, למרות הבקשות החוזרות ונשנות של בני גנץ ושלי להיות הוגנים ולהציג את המתווה לקבינט, היה מי שסירב להציג אותו. אני מקווה שהוא הוצג לכם בהמשך.

ערוץ 2 או איזה ערוץ אחר פרסם. כאמור, ברצועת עזה יש 100 חטופים. אני רוצה להזכיר את הפעימה האחרונה שבוצעה, הגדולה 80 ישראלים ועוד 24 זרים ששוחררו תמורת 71 נשים, 105 קטינים ו-64 בני 18 19. הייתה מפלגה בקואליציה שהתנגדה התנגדות נחרצת, מפלגת עוצמה יהודית. היה קשה מאוד באותו לילה לשכנע את הציונות הדתית להצביע בעד החזרת 38 ילדים קטנים ו-42 נשים, כי המחיר היה נורא, 240 קטינים, נשים ובני 18. לזה הם התנגדו.

כחבר קבינט, ראיתי בהצבעה שלהם התנהגות מתועבת. סלידה עמוקה, ואני לא מרבה להשתמש בשפה הזאת, זו הייתה התחושה שלי כלפי שרים שמתנהגים התנהגות לא מוסרית, לא ערכית, לא יהודית, ועוד מספרים לנו על 1,000 סנווארים. לכן לא קשה לחשוב, השר אמסלם, מה החברים שלך לממשלה יצביעו. גדי, מה אני אמרתי? הינה הפתק, אני מאמין בכם. בשעה של אתגרים, של איך מנצחים ומסיימים את המלחמה בעמדת יתרון, איך משיבים את החטופים, איך מחזקים את צה"ל בשעה קשה בגיוס רחב, במה דנו אתמול ראשי הקואליציה? בשינוי ועדת הבחירות והדחת האויב המרכזי של ממשלת ישראל, היועצת המשפטית לממשלה, שאין לי איתה שום היכרות, אולי במצטבר דיברתי איתה ארבע דקות. אני ראיתי אותה בכל שמונת החודשים בקבינט דואגת לאינטרסים הביטחוניים והלאומיים של מדינת ישראל במקצועיות רבה מאוד.

אני רוצה לדבר מילה על הדיון שיהיה מחר בוועדת החוץ והביטחון, להראות עד כמה אתם מגוחכים. מחר מעלים חוק שנקרא חוק פלדשטיין, זה החוק להשמדת העליונות המודיעינית במדינת ישראל, כדי להעביר מסר לבן-אדם אחד:

הולכים לאירוע הזוי. אני ראיתי את כל חברי המפלגות הערביות מתנגדים להסכם ההזוי הזה, שכל איש מודיעין בצה"ל, יש עשרות אלפים,

יכול לגנוב, לקחת מסמך ולהגיע איתו לראש הממשלה. זה הסטנדרט שלכם. הם הצביעו בעד העליונות המודיעינית של מדינת ישראל. אבי דיכטר, ראש שב"כ, אני הסתכלתי עליו, אני לא האמנתי למה שאני רואה. העולם פה הוא עולם הפוך. לסיכום אני רוצה להגיד שניצחון זה השגת מטרות מלחמה ושיפור מצבה האסטרטגי של ישראל לשנים. הממשלה כותבת במטרות השמדת היכולת השלטונית, ולא פועלת לעשות את זה. תחזרו למסמך שהפיץ ראש הממשלה לתקשורת בפברואר, על מה קורה ביום שאחרי. אין קשר בין מה שהוא הפיץ שעה אחרי הקבינט, זה הופץ לציבור, ראיתי את זה ב-YNET כשיצאתי מהקבינט, לבין מה שהתחולל בשנה האחרונה. היכולת השלטונית מתחזקת גם בימים האלה. הממשלה מגדירה יצירת תנאים להשבת בני ערובה. לדעתי היו הזדמנויות. אני מקווה שתהיה ועדת חקירה, כמו שאמרתי הרבה פעמים, שתבדוק עשור אחורה, חודש אחורה, את היום וגם את ההתנהלות. היא תגלה דברים מאוד בעייתיים שנלחמנו עליהם מתוך פטריוטיזם ישראלי בתוך הקבינט, ובצער רב נאלצנו לעזוב כשראינו את הציניות ואת מערכת השיקולים של ראש הממשלה. הממשלה מציבה במטרות המלחמה מטרה של חיזוק החוסן הלאומי, ופועלת לקדם חוק השתמטות מתוך צורך פוליטי. זו מפלגה שלא ראויה לאמון. לא ראויה לאמון של עשרות אלפי אנשי המילואים שמשרתים בשעה הזאת, ומאות אלפים שעזבו את המשפחות שלהם והגיעו, ואני לא רוצה לדבר על ציטוטים הזויים של אנשי ציבור על מהות החוק. הנקודה האחרונה, אני נוהג לסיים בזמן,

באוגוסט 2023, חודש וחצי לפני המלחמה, חיברתי שתי ועדות משנה של ועדת החוץ והביטחון והעברתי מכתב אישי לראש הממשלה שהמהפכה המשפטית והרוח הרעה והאופן שבו הוא מקדם את הדברים פוגעים בייעוד של צה"ל להגן על המדינה, להבטיח את הקיום שלה ולנצח במלחמה. קראתי לו אז לעשות בלימת חירום. זה לא נעשה, שוב פעם, בגלל צריכים קואליציוניים ושנאה קמאית למערכת משפט, שאני ראיתי אותה כרמטכ"ל ככיפת ברזל לחיילי ומפקדי צה"ל. אני קורא לו גם היום לבלום בלימת חירום ולא לתת יד להחרפת השסעים בחברה הישראלית כדי לחזק את הקבוצה, כדי לחזק את רוח הלחימה של הממשלה הזאת. ואני רואה את גילויי הגבורה של חלק מהשרים, שרואים ביועצת המשפטית האויב המרכזי של מדינת ישראל ולא האיראנים,

חמאס ואחרים. תודה רבה לחבר הכנסת איזנקוט. חבר'ה, מה, מה קורה? סוף-סוף משהו מעניין במליאה. בסדר, אבל לא מוחאים כפיים במליאה. השר כץ, גם אתם עושים את זה כל הזמן בצד הזה, אני מעיר גם על מחיאות כפיים. קואליציה, אני מתכוון לקואליציה. ישיב על ההצעה השר המקשר בין הממשלה לכנסת דוד אמסלם,

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת,

חבר הכנסת גדי איזנקוט, אני רוצה לענות לך ברצינות. הקשבתי קשב רב לדברים שאמרת. אמרתי לך, אני אוהב אותך ברמה האישית, אוחז ממך, ואני יודע שתמיד אתה אומר את הדברים, גם אם אני לא מסכים איתך, אלו דברים שאתה אומר מנהמת לבך ומהאמת שלך.

אני אגיד לך משהו, אני אתקן אותך בדבר אחד לפחות ברמת העובדה. ב-7 באוקטובר הגענו, הקבינט התכנס בשעה 12:00 בבור, והגדרנו מספר יעדי מלחמה לצה"ל. השני שבהם היה השבת החטופים. אני אגיד לך יותר מזה. מה שעמד על הפרק אז, באותה תקופה, באותו יום, יום אחד אולי יצאו הסטנוגרמות, אז אתה תשמע מה אמרנו. הסיפור של החטופים אז, ברמה הרגשית, הוא הטריף אותנו.

דרך אגב, זה היה היעד המרכזי כמעט שחשבנו עליו באותו רגע, קודם כול בואו נחזיר את אחינו. חשבנו אז, כמעט כולנו, שאם נפעל עכשיו ומהר, יכול להיות שעוד נתפוס את כולם ונצליח להביא אותם עוד לפני שחמאס יתארגן ובעצם יקשה עלינו להביא אותם חזרה הביתה. אז לכן אני אומר לך שזה היה היעד השני. אני זוכר את זה כמו עכשיו, היעד הראשון היה חיסול חמאס, והיעד השני, זה היה באותה נשימה, אני חשבתי שזה אותו הדבר כמעט, השבת החטופים. אז לכן, כשאתם באתם אולי תיקפתם את זה שוב פעם, אבל זה היה ביעדי המלחמה מהשעה הראשונה שהקבינט התכנס. עכשיו, אני רוצה להגיד לך משהו.

אני אומר את זה לזכותך, ואני אומר את זה לאנשים כפי שאתה אמרת. אתה, אני זוכרת את עמדתך בקבינט. בשלב מסוים אתה אמרת והאמנת בזה, ואני חושב שאמרת גם דברים של טעם, זו לא שאלה אם,

אני חושב שכרגע צריך לשנות את הפאזה ולהתמקד בחטופים. ואנחנו, הרוב, דרך אגב, חשב שאנחנו צריכים להתמקד גם בזה וגם בזה, בגלל שעוד לא סיימנו את המלאכה.

שהוא ויכוח לגיטימי. זה לא שאלה מי צודק, מי לא צודק. זה שאלה של תפיסה. אני רוצה להגיד לך עוד משהו. כמדומני חבר הכנסת גנץ לא הסכים איתך אז באותה נקודת זמן בעסק הזה. אתה אמרת את עמדתך בצורה כמעט, בוא נגיד ככה, אתה אמרת את זה בצורה בהירה, מדויקת. אתה גם כתבת את זה, אני זוכר, הקראת את זה בצורה מסודרת, וגנץ לא כל כך תמך בזה. לכן זה לא שאלה של מפלגות. אני חושב שבסיפור הזה של החטופים, ובכלל המלחמה, לא שייך בכלל מלחמה.

ואנחנו קיבלנו אז החלטה, בוודאי גם אתה היית איתנו בשלב הראשון, שאנחנו צריכים לפגוע בחמאס בצורה קטלנית. זאת לא הייתה שאלה בכלל. ובוודאי ובוודאי, אתה חשבת שבנקודה מסוימת אנחנו צריכים לעצור, לנהל משא ומתן, ולהחזיר את החטופים ואחרי זה להמשיך בלחימה, דבר שאז אנחנו חשבנו שהוא בלתי אפשרי במובן הזה שאם אנחנו נפסיק את המלחמה, אז זה לא בינינו לבין החמאס, יש פה ערבויות בין-לאומיות,

יש עולם, ואף אחד לא ייתן לנו לסיים את המלאכה. לכן זה ויכוח לגיטימי שההיסטוריה עוד תשפוט אותו, ולפעמים מנהיגים מקבלים החלטות קשות בגלל שלפעמים הם רואים את תמונת המצב. אבל אני חושב לפחות שבסוף ביטחון מדינת ישראל הוא מעל הכול, בגלל שבסוף יושבים פה 9 מיליון איש, וההגנה, דרך אגב, ביטחון מדינת ישראל זה ביטחון כל היהודים בעולם, כך אני מאמין. אם מדינת ישאל לא תתקיים, להערכתי, היהודים בעולם גם לא יישארו לאורך זמן, אז לכן לגיטימי. זה בסדר. גם לגבי הנושא הראשון, שכמעט כולנו הסכמנו, בוודאי עשינו את זה ושכנענו וניסינו לשכנע, לגבי העסקה הראשונה, שבוודאי זה היה במקום, זה היה בזמן,

ואני שמח מאוד שבאמת העברנו את זה. והיו אנשים שהתנגדו, לא בגלל סיפורים, הם האמינו בדרכם שזה לא נכון לעשות את זה, והם גם חשבו שזה יעצור אותנו וכו', אבל זה לא משנה. זה בא ממקום טוב. זה לא בא ממקום רע. ככה אני חושב. אני לא חושב שיש בן אדם אחד

בין שהוא יהודי, בין שהוא ערבי, שלא רצה לראות את כל החטופים בבית כבר ביום הראשון. לכן אני מאמין שאדם שמתנגד לעסקה מפחד, או שיש לו חשש שהמשימה הראשונה לא תתמלא במלואה, ולפעמים זו תהיה עמדתו, זה בסדר, זה לגיטימי. בוודאי לא הייתי עושה אותו עוכר ישראל, וגם לא שונא אותו על זה. חושב שהוא טועה. ולכן אני שמח מאוד,

שגם בסוף סמוטריץ בא ותמך בעסקה הזאת, וזה היה רוב משמעותי מאוד. כמעט כולם חוץ ממי שאמרת,

ואני מכבד אותו גם על העמדה הזאת. אני רק שמח שלא קיבלנו את העמדה שלו. אני גם חושב שהיום תמונת המצב השתנתה. כמו שאמרת, הדברים בעצם הם דינמיים. במלחמה דברים הם דינמיים. לפעמים אפשר לשנות, מה שנקרא, את סדר העדיפויות של היעדים. אני באמת מאמין שהיום מדינת ישראל, בוודאי בעזה, צריכה להתרכז בהשבת החטופים, ואני חושב שזה מה שאנחנו עושים. מה שראש הממשלה עושה מבוקר עד לילה, בוודאי בהיבט הזה, כל יום הוא דן על זה. ובוודאי ובוודאי אני חושב שבסדר העדיפות של מדינת ישראל היום, ובוודאי עם מה שקורה בעזה, לפי תפיסתי והבנתי השבת החטופים היא המשימה העליונה.

זה לא קשור למחיר,

יהודי שווה כל מחיר בעולם.

אני חושב שעוכרי ישראל, אחרי זה כבר ניפרע מהם בדברים אחרים, במקומות אחרים, בזמן אחר. אבל קודם כול להשיב את החטופים הביתה, בין אם הם יהודים ובין אם הם לא יהודים.

אבל זאת עמדת הממשלה או עמדתך? אני אומר לך את העמדה שלי. גדי יגיד לכם, אני בדרך כלל לא מדבר על הנושא הזה, אבל אני אומר את זה כל הזמן, מהיום הראשון. אני רוצה לומר משהו לגבי החטופים, ובאמת אני מאמין בזה. אני מאמין שהדברים האלה צריכים להיות בצנעה ובשקט לטובת החטופים. בסוף האויב שומע אותנו. ולכן לא משנה הרי אנחנו לא מדברים עם אנשים בני אדם. אנחנו מדברים עם אנשים שהם חיות ואין להם עניין,

לא אכפת להם לאבד את כל עזה. לכן הם לא צריכים לדעת מה אנחנו חושבים ומה אנחנו רוצים. אני חושב שיש צוות משא ומתן, שאני דרך אגב, ואני מניח שחבר הכנסת איזנקוט יסכים איתי, אני חושב שמוביל אותו איש מדהים, ראש המוסד, איש בעל יכולות גבוהות. בן אדם באמת מיוחד במינו, לטעמי, גם ברמה האישית.

שעושה, וכמעט את כל הזמן שלו מקדיש לנושא הזה. הוא נמצא בנסיעות כמעט סביב כל העולם וכל הזמן. ועושה כל מאמץ, הופך כל אבן. איש ישר והגון. אומר את האמת תמיד על השולחן.

כל שבוע אנחנו מבקשים דיווח מה קרה השבוע, והוא מספר. לכן אני, אישית, חושב שזאת המשימה המרכזית של ממשלת ישראל היום. אתה גם שמעת את שר הביטחון אומר את זה, גם ראש הממשלה לדעתי, ואני חושב שהצנעה יפה לזה. ככל שאנחנו נדבר יותר ונתווכח יותר על זה בחוץ, אני חושב שהחמאס יתחיל לסכסך בין היהודים וימשיך לעכב את העסק. אני אומר לטובת החטופים, לטובת המשימה, אני חושב, יש צוות שקיבל דירקטיבה כמעט מלאה.

ולכן אני חושב, צריך לתת לו לעשות את העבודה. דרך אגב, זה אנשים שמטיילים סביב כל העולם כמעט כל שבוע. הם כמעט לא נמצאים בארץ, ובוודאי הם בין האנשים המבריקים במדינת ישראל שמובילים את הארגונים. זה לא אנשים מלמטה. זה ראשי הארגונים בכבודם ובעצמם. מה שנקרא לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף, זה הם עצמם. בגלל חשיבות הנושא, הטיפול הוא אישי שלהם, ואני שמח שזה הם. לכן אני חושב, שכפי שאמרתי, לגבי הנושא הזה, השתיקה יפה לעניין עצמו. חבר הכנסת איזנקוט, אני רוצה להגיד לך לגבי חוק הגיוס, אני רוצה להזכיר לך, לי יש תפיסת עולם מאוד מסוימת בעניין הזה. אני גם מדבר עליה בכנסת למעלה מעשר שנים,

אני רוצה רק להגיד לך שאנחנו לקחנו את החוק של גנץ.

אני שואל את עצמי תמיד באיזה צד אתה אוחז את המקל. אתה אוחז את המקל תמיד בצד אחד, ואתה אומר את האמת, אבל אי-אפשר לאחוז את המקל בשני הקצוות.

גנץ הגיש את החוק הזה. החוק הזה כרגע לא בקטע של לתגבר את צה"ל. הסברתי. אמרתי לך בשבוע שעבר שאם צה"ל רוצה, תוך שלושה חודשים הוא הקים שלוש אוגדות מחיילים שכבר אומנו, והושקעו בהם מיליארדי שקלים, מחר הוא מביא אותו.

עושה להם אימון שלושה חודשים, והם נכנסים לסד"כ הצה"לי. לכן אני חושב שחוק הגיוס הוא חשוב בעיקר בהיבט החברתי. לשלב את החברה החרדית בתוך, מה שנקרא, החברה הישראלית. אני יכול לספר לך, אני הייתי יושב-ראש ועדת חוק הגיוס הקודמת, לפני ארבע שנים. מי שהיה שר הביטחון הוא מר ליברמן. אני הבאתי את החוק של ליברמן. אלא מאי, ליברמן התפטר מהממשלה שבוע לפני כן, ואני אומר, אני מביא את החוק שלו. הבאתי אותו לכאן. הנחתי אותו פה למזכירות הכנסת.

ליברמן לחוק שלו. ומי התנגד אחריו?

לכן אני אומר לך, האנשים האלה לא רוצים באמת. אני באמת חושב שסיפור החרדים צריך להיפתר אחת ולתמיד בחוק, בחוק שמקובל. דרך אגב, שום דבר לא הולך בכוח. הדברים חייבים להיות בדיאלוג,

חייבים להיות בהסכמה. ואני חושב שאנחנו נמצאים באמת בנקודה - - - אולי יהיה לכם נוח, אולי לא יהיה לכם נוח. אנחנו נמצאים

אני באמת מאמין שאנחנו נמצאים ברגע של חסד. יש לנו נקודה,

אנחנו נמצאים בזמן שאנחנו יכולים

אני מבין שלא אכפת לך, או שאתה מהאו"ם. לא, בוודאי שאכפת לי. אני רק אומר - - - אתה מבין, זו אותה אישה וכל הזמן. אדוני השר, אל תיתן ציונים, ואני אבקש ממנה לא להפריע. חברת הכנסת בן ארי, שמענו את עמדתך.

לא חייבים כל הזמן להשיב.

אבל את עומדת, לא יושבת במקום, ואת גם צורחת, וסליחה, שאני אומר את זה ככה, זה מפריע, באמת. יש דיון אישי, כל חבר כנסת מהסיעה שנרשם יוכל להעלות ולהשתתף בדיון האישי. תגיד לי, אני יכולה לקרוא קריאות ביניים? אני מבקש ממך לא להפריע לשר, תודה. תודה. כנראה גם לשר יש שמיעה סלקטיבית.

תאמין לי, אם זאת לא הייתה הכנסת, טוב, לא חשוב. ממתי זה הפריע לך, תגיד לי, ממתי זה מפריע לך? זה אף פעם לא הפריע לך לדבר באי-אמון.

כשאתה שמע פה רעש, לא את מה שהיא צועקת, אני לא שומע את מה שהיא אומרת, יש לך פה איזה גל קול שכל פעם מזמזם לך באוזן. מאותו הדבר,

השר אמסלם,

אתה רק מנצל את התקנון לטובתך.

עכשיו, אני רוצה לומר לך, חבר הכנסת איזנקוט, אני עונה לך ברצינות. יש שעת חסד, אני מרגיש אותה. יש שעת חסד שעם ישראל נמצא בו, אנחנו יכולים ללכד את החברה הישראלית באמת, באמת.

אני חושב שגם החרדים נמצאים בנקודה שהם לא היו בה לפני שנתיים-שלוש.

ואני חושב שאנחנו יכולים לקדם את זה בדיוק על המתווה כפי שהציג, החוק של חבר הכנסת גנץ. ואם תבואו איתנו לעניין, תרדו מהפוליטיקה, תראו את האמת, תסתכלו קדימה, מה יהיה בעוד 20 שנה לעם ישראל. האם אנחנו נישאר בנקודה הזאת

- - או שאנחנו נתחיל לגייס את החרדים בהבנה איתם?

אני מאמין באמונה שלמה שהחשש של החרדים, זה לא מה שהוא אומר, החרדים מפחדים להתגייס לצבא בגלל שהם מפחדים לשלוח את הילדים שלא יחזרו חילונים. אני אומר לך, אני שמעתי את הראשון לציון לשעבר אתמול. הוא אומר: תשמע, אח שלי שלח את הילדים, והם חזרו חילונים. דרך אגב, מבחינתם זה כל עולמם. ברגע שיש להם שקט נפשי מזה, אני אומר לך, הסיפור ילך ויגדל. לא כולם בנויים לשבת בישיבה וללמוד, זה קשה מאוד. אבל אם אנחנו באמת רוצים, עזוב, אנחנו לא נהיה פה, אבל אנחנו נשאיר לילדים ולנכדים חברה אחרת, ויש לנו הזדמנות עכשיו לעשות את הסטרטר. אני חושב שמה שהציג חבר הכנסת גנץ בהצעת החוק שלו, אני חושב שהיא בסיס היום, אפשר להוסיף לה עוד קצת פה ולהוריד לה קצת שם. אבל אם ניתן לחרדים את התנאים הנכונים, והם ירגישו שהם הולכים לצבא וחוזרים חרדים וזה לא פוגע, שום דבר לא קרה.

הוא גם לומד בצבא, והוא גם שומר על אורח החיים שלו. וגם כשהוא משתחרר הוא חוזר הביתה חרדי.

אני אומר לך, אני אומר לך המחיצות ייפלו.

ואז בעצם אתה תראה לבד שהעסק ילך ויגדל. אני רק אומר לך מה יקרה כשהוא יגדל: אלה ייכנסו לפניקה.

אז הצבא יהיה צבא דתי. יש לך את הדתיים הלאומים, ואם החרדים יתגייסו לצבא, הם לא ילכו לעיתון במחנה, הם ילכו להיות לוחמים, בגלל שהם באים מתוך ערך המצווה. החרדים מבינים את ערך המצווה של ההגנה על עם ישראל, וברגע שהוא לא יתנגש להם בקטע הרוחני,

הם ילכו.

ליחידות הכי קרביות, בגלל שאם כבר הוא משרת, ביחידה הכי קרבית, זאת מצווה. ואז אתה תראה מה יקרה פה, אלה מבלפור ישתגעו. פתאום נהיה לנו צבא חרדי. ואיך אמרתי, החרדים לא יסתפקו בלהיות מ"פים, מג"דים, הם ירצו לשאוף קדימה, חלק מהם, המצטיינים, כמו כל דבר. ואז אתה תראה, אתה מדמיין לעצמך את לפיד רואה איזה אלוף בצה"ל עם פאות? די, די, די כבר,

הם יהרגו את עצמם.

הם יהרגו את עצמם, הם יקראו לנו חומיינים. הם לא יהרגו,

אני אומר לך. תפסיק עם הרעל. לא אכפת לי מה שהם אומרים,

כל היום אתה מרעיל ומפצל, די. אני רואה את עם ישראל, ואני אומר

ואני מבקש מכם, באמת - - זה לא ייאמן, איך נותנים לאנשים להיות שרים במדינת ישראל, זה לא אמיתי. תודה, חברת הכנסת ביטון, תודה. חברת הכנסת ביטון, תודה. - - אתם אנשים הגונים.

אם אתם באמת באמת רוצים לראות קדימה את עם ישראל עוד 10, 15 שנה בואו איתנו ביחד.

אף אחד גם לא רוצה קיצון, רוצים שוויון.

בג"ץ לא רוצה לגייס את החרדים, הוא לא רוצה באמת. עכשיו, שנינו יודעים שבכוח לא הולך. כשמדובר בנושא של אמונה,

כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, המדינה כולה גועשת ורועשת בעקבות הצהרת שר המשפטים יריב לוין על כוונתו לחזור ולקדם את חוקי ההפיכה המשטרית. אני בהחלט מבינה לליבם של כל המוטרדים מהמתקפה על בית המשפט העליון ועל שומרי הסף, מצמצום השוליים הדמוקרטיים והפרת האיזון בין הרשויות במדינה, ואני כן משוכנעת שצריך להתנגד לכל צעד מהסוג הזה. יחד עם זאת, האם רק עכשיו עגלת ההפיכה המשטרית חוזרת לדהור?

רק עכשיו כשהצהיר על זה שר המשפטים? מצג השווא של עצירת הכול למען "ביחד ננצח" השתלט על המודעות הציבורית ועיוור את הרוב. הרי לא הפסיקו בקואליציה הזו ולו לרגע להתעסק בפוליטיקה הדורסנית של הישרדות הממשלה דרך ההפיכה המשפטית-שלטונית. ממשלת הימין ממשיכה במהלך שיטתי שלא הפסיק לרגע, ושנועד לכרסם במה שנשאר משולי יסודות הדמוקרטיה תוך קידום מתקפת חקיקה אנטי-דמוקרטית. הממשלה מקדמת בליץ חקיקה של 100 חוקים לשינוי משטרי.

לא פחות ולא יותר, אולי גם יותר. מטרתם לרמוס זכויות יסוד ולשנות את כללי המשחק באופן חד-צדדי, כך שיחזק את אחיזת הקואליציה הנוכחית בשלטון. מהלכים אלה מהווים נדבך מרכזי בניסיון ליישם את ההפיכה המשטרית והפיכת ישראל, רשמית, למשטר דיקטטורי. ראש הממשלה חוזר ואומר כבר כמה חודשים שהוא הולך לשנות את המזרח התיכון. והאמת,

הידיים שלו ושל ממשלתו עמוק בתוך כל מה שאנחנו רואים שמתחולל באזור. אבל מה שהוא מתעקש שלא לדבר עליו זה על איך הוא וממשלתו משנים גם את המדינה והמשטר בה בצורה דורסנית. איך הממשלה של נתניהו לא משקיעה אפילו דקות של חשיבה על איך זה ישפיע על עתיד האזרחים, יהודים כערבים. העיקר זה לשרוד ולשרוד עד יישום כל התוכניות. חקיקה זו מקודמת בעיקר באמצעות הצעות חוק פרטיות בניסיון לעקוף את הייעוץ המשפטי, את הדרגים המקצועיים שמתנגדים למהלכים אלו. הממשלה הימנית מקדמת, ותקשיבו טוב מאוד, 18 הצעות חוק להפיכה משפטית, גם החוק ללשכת עורכי דין, גם החוק של הפוליגרף לעובדי מערכת אכיפת החוק, שליטת הממשלה בוועדת מינוי שופטים, ועוד 12 חוקים לעצימות דתית, רק בשבוע שעבר חוקקו את החוק להפרדה מגדרית באקדמיה, עשרה חוקים לפגיעה בתקשורת, וכמובן יש את כל הנושא של חיזוק או הקלות לערוץ 14, וגם העניין של התאגיד. תשעה חוקים לפוליטיזציה ופגיעה במינהל הציבורי, מינויים פוליטיים בחברות ממשלתיות, מינויים בשירות המדינה, מינוי נציב שירות המדינה. כל אלה חוקים שמטרתם ליישם עוד ועוד את ההפיכה המשטרית, והם לא הוגשו לכנסת רק אחרי ששר המשפטים הודיע שהוא חוזר להפיכה.

בכל החודשים שעברו, החוקים האלה הובאו לכנסת וחוקקו. שמונה הצעות חוק נוספות מבקשות לצנזר את האקדמיה ולפגוע במיעוט הפלסטיני מהסטודנטים ובחופש הביטוי. 39 הצעות לפגיעה בזכויות אדם ואזרח. ואנחנו רואים איך כל זה מקודם במהירות שיא שלא ראינו קודם.

כדי לחזק את משטר הימין המלא-מלא וכדי לשבש את מערכת הבחירות הבאה, דרך פרטים, אנשים מתוך הקואליציה, אל תגידו שהממשלה מקדמת את זה, היא רק נותנת תמיכה, והיא רק מאפשרת חקיקה מהירה לארבעה חוקים שמשנים את כללי הבחירות באופן יסודי, כדי לפגוע, לדכא הצבעה בקרב האוכלוסייה הערבית, ולנסות לנצח בבחירות עוד לפני שנכנסים אליהן. נתניהו רוצה להבטיח לעצמו כנראה עוד קדנציה של ממשלת ימין-ימין, אז צריכים להוציא את הערבים מהמשוואה של הבחירות. הצעות החוק הן תחת האמתלה ותחת התירוץ של מאבק בתומכי טרור.

ההקדמה לחוקים האלה הייתה כאשר נאמר פעם אחרי פעם, ושיקרו מעל לדוכן הזה וכינו אותנו "תומכי טרור", וחברי הכנסת האחרים לא התקוממו ולא אמרו שזה בלתי אפשרי לעשות דה-לגיטימציה לנבחרי ציבור, במיוחד כאשר הם לא תומכי טרור, במיוחד כאשר יש תומכי טרור מורשעים שיושבים בתוך הממשלה. הצעות החוק האלה, אתם יודעים מה, בדמוקרטיה אמיתית מדברים על הגנה על זכויות המיעוט, ואנחנו לא רק מיעוט לאומי במדינה הזו, אנחנו גם מיעוט פוליטי. ולכן מי שמעיזים להרים ראש ולהתנגד למדיניות הכיבוש, למדיניות הדיכוי האנטי-דמוקרטית, צריכים להוציא אותם מחוץ למעגל הפוליטי. דמוקרטיה זו לא הגנה על זכויות הרוב. התבלבלתם. כאשר מגנים על זכויות הרוב זאת דיקטטורה. צריך להגן על זכויות המיעוט. וחופש הביטוי לא נמדד בכמה אני מסכימה עם ההגמוניה והקונסנזוס הקיים. חופש הביטוי נמדד בכמה דברים אפשר להגיד שלפעמים הם כן מקוממים. ככה בודקים חופש ביטוי. ואת זה חייבים לחסל. אז הינה אני אגיד לכם משהו. ב-2014 העלו את אחוז החסימה לכנסת ישראל. המטרה הייתה, בדיוק העלו אותו כך שיהיה מעל המפלגה הכי גדולה שמייצגת את האוכלוסייה הערבית. רצו להוריד אותנו, להעלים אותנו מהמפה הפוליטית. ולמה זה גרם? זה גרם לזה שנחזור יותר חזקים. ואני אומרת לכם, אם מישהו חושב שהוא יבטיח את המשך שלטון הימין הפשיסטי במדינה הזו על ידי העלמתנו מהזירה הפוליטית, אני מבטיחה לכם, אנחנו לא הולכים לשום מקום. אנחנו לא ניעלם, לא מהארץ ולא מהייצוג הפוליטי. ואנחנו נשמיע את קולנו, למרות שכל מי שיצאו לפני 7 באוקטובר להגן על הדמוקרטיה לא הצליחו להבין שדיקטטורה לא נעצרת בקו הירוק. דיקטטורה לא נעצרת בקו הירוק. כשיש דיקטטורה של כיבוש ודיכוי מעבר לקו הירוק, היא תחלחל לתוך המדינה, והיא תגיע לפה, והיא תשתלט אם לא ייאבקו בה. ככה זה. ולכן אני אומרת לחבריי שרוצים באמת להגן על הדמוקרטיה: דמוקרטיה היא לא רק ליהודים, היא בעיקר למיעוט, המיעוט בתוך היהודים והמיעוט הערבי פלסטיני. ויש לנו פתגם בערבית שאומר (אומרת בערבית ומתרגמת:). כלומר, זה עוד יגיע לאחרים. כאשר מרשים שקבוצה מסוימת תידרס, זה יגיע גם. ולכן אנחנו - - - זה לא התרגום המילולי.

אתה רוצה תרגום מילולי? אכלו אותי באותו יום שאכלו את השור הלבן. התרגום לסיכום, בבקשה.

אז אני קוראת לכולם להצביע בעד האי-אמון בממשלה הזו. תודה רבה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. ישיב על ההצעה הזו השר המקשר בין הממשלה לכנסת דוד אמסלם,

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, האמת היא, חברת הכנסת תומא סלימאן,

אנחנו בשום מצב לא נעזוב את הארץ.

אני אומר ללפיד: תשמע, תלמד מתומא סלימאן. אתה קודם עלית, אמרת שיש 25,000 מדענים, טייסים וכו' וכו' שעזבו את הארץ, ואני אומר לך שיהודים לא אמורים לעזוב את הארץ - - יש גם חרדים שעזבו.

- - לא בגלל ממשלה כזאת ולא בגלל ממשלה אחרת.

תשמע איך חברת הכנסת תומא סלימאן מדברת על הערבים, תבין באיזה נחיתות אתה נמצא. שיעור בציונות. בוא תלמד שיעור בציונות, קצת, ואז לא תעלה לכאן ותדבר שטויות כהרגלך בקודש. עכשיו אני רוצה לענות לך, חברת הכנסת תומא סלימאן: תקשיבי טוב, השמאל מעולם לא דאג לזכויות האזרח.

כשהייתי יושב-ראש ועדת הפנים, אני העברתי את חוק ההמלצות. אני, אני. דרך אגב, את ההתנגדות שלהם, אני הבאתי.

אני הגשתי הצעת חוק לגבי המעצרים של כל האזרחים. דרך אגב, אני לא רואה הבחנה, ואתם יודעים את האמת, בין ישראלי, בין יהודי לערבי, כשמדובר באזרח ישראלי. אני לא רואה שום הבחנה לא בזכויות ולא בחובות. מעולם לא ראיתי. ולכן אני אומר לך, אנחנו דואגים לזכויות אדם. היום מדינת ישראל היא לא מדינה דמוקרטית, היא דיקטטורה על מלא. אני לא יודע אם מחר לא יעלימו אותי כשר בממשלה.

מפעילים שב"כ נגד אנשים שסביב ראש הממשלה ונגד, עוצרים את ראש השב"ס שהולך ברחוב. אצלנו זה תמיד היה. לא הבנת. אתה לא - - - אני טוען שמי שעוצרים אותו, אזרח ישראלי, לא משנה על מה, ללא סיבה,

אני הגשתי הצעת חוק: אזרח ישראלי לא צריך להיעצר, בוודאי לא לשבת בימי מעצר, אלא אם כן הוא עובר עבירה של מסוכנות. אבל להפשיט אחרים כאילו - - - כן, לא משנה לי,

אני לא מדבר על עבירות אלימות,

רצח וכו', או בגידה במדינה. אני מדבר על אזרח נורמטיבי. אני הגשתי הצעת חוק כזאת. - - - רק שנייה. אזרח נורמטיבי שמעולם לא עבר שום עבירה, ועבר איזושהי עבירה, לא חייבים לשים אותו,

ימי המעצר במדינת ישראל זה על החשבון, זה לא באמת לשם חקירה. אפשר לשחרר אותו בערב, לקרוא לו בבוקר. אני הגשתי את הצעת החוק הזאת. מי התנגד?

תבינו טוב, השמאל לעולם לא דואג לזכויות אדם. זו בדיחה. אתה היית יו"ר ועדת הפנים? אני הייתי יושב-ראש ועדת הפנים והגשתי עשרות חוקים בנושא זכויות אדם.

אני הגשתי הצעת חוק, אתה מכיר את זה, אחמד טיבי, ואני עשיתי עבודת מחקר משווה מה קורה בעולם,

שלמדינה אין זכות ערעור מוקנית. זה קורה כמעט בכל העולם. מי התנגד לזה? ישר אני רואה מסיבת עיתונאים, אני לא אשכח את זה, הייתי פה במליאה יושב-ראש הקואליציה, אני רואה את מנדלבליט ושי ניצן עושים מסיבת עיתונאים באילת ואומרים: אמסלם פוגע בשלטון החוק. אני פוגע בשלטון החוק? חבר'ה, ככל שהם יכולים לרדות באזרחים, ללחוץ עליהם, לדרוך להם על הראש, זה בסמכות שלהם, הם לא ישחררו כלום אף פעם. זה השמאל. בוועדת - - - בימין, דקה. דודי, בוועדת הפנים כשהיית יושב-ראש יש חוק אחד שהעברת שהוא חוק נורא, בעיקר לערבים. קמיניץ. דקה. סוגיית חוק קמיניץ. זה שווה - - - טיבי, זה ליהודים גם - - - דרך אגב, סוגיית חוק קמיניץ, אתה מכיר את זה,

אני, אתה זוכר, אבל אתה גם הגון בעסק. אתה זוכר שאנחנו בעצם הוצאנו מהאוצר 100 מיליון שקל כדי לעשות תוכניות מתאר לכל האוכלוסייה הערבית, על מנת שיוכלו לבנות. הרי זה היה ביצה ותרנגולת, אתה זוכר את זה.

אתה גם זוכר שאמרנו, איפה שאין קו כחול לא אוכפים בינתיים.

בגלל שאנחנו גם נותנים לאזרחים להתארגן. גם אם בן אדם, אתה זוכר שגם בחוק העברנו, בית, גם ללא היתר, והוא עדיין נמצא במסגרת של הקונטור שאפשר להכשיר אותו,

דרך אגב, זה פגע גם בכל החקלאים בארץ.

אז לכן אני מסביר. אני באמת באמת לא עושה הבחנה אף פעם בין אזרח לאזרח בנושא של הזכויות האזרחיות הרגילות במדינת ישראל. בעיניי אין שום הבדל, באמת,

ולא צריך להיות הבדל. אבל אני אומר לכם, אני אומר דווקא לנציגים של האוכלוסייה הערבית, אם אתם תחשבו שהישועה באה מהשמאל, אתם טועים. הם שונאים אתכם פי אלף ממה שאתם חושבים שאנחנו שונאים אתכם. הם משתמשים בכם. - - - והם אף פעם לא ידאגו לזכויות שלכם, לעולם. בגלל שהם בולשביקים, הם לא דואגים, דרך אגב, הם שונאים את כולם חוץ מעצמם.

שוויוני - - - הם שונאים מתנחלים והם שונאים מזרחים והם שונאים ימנים. הם אוהבים - - - באופן שווה.

והם שונאים ערבים, והם אוהבים רק את עצמם. אז לכן, כשאני לפעמים רואה אתכם משתפים פעולה איתם אני צוחק עם עצמי. אתם מבחינתם כמונו או יותר גרוע. אז לכן, אל תתפתו לשמוע את המתק

אחרי כל מה שהקואליציה הזו עושה,

תני לי רק שנייה. תני לי רק שנייה, אני אסביר לך.

אחמד, בוא תקשיב. אני אספר לך. אני הולך לעשות רפורמה, אני הולך לשנות את חוק החברות. את יודעת למה? אני אספר לך. אחמד, תקשיב. למה אני הולך לשנות? בגלל שבג"ץ לא עובד לפי החוק.

תקראי את החוק. תקראי את החוק, הם מפירים את החוקים, השמאל האלה, החוק בשבילם לא קיים, זה אפילו לא המלצה. בשבילך - - - הוא יגיד לך.

כשאני עובר את הרפורמה,

אני רוצה שוויון בכל המדינה לכל המגזרים, כל אחד בחלקו, הערבים, החרדים, העולים החדשים, הפריפריה.

בגלל שאני באמת חושב שכל עם ישראל, כולם צריכים להיות שם.

להם יש נבחרת.

להם יש נבחרת שגרה בעיקר בצפון תל אביב ובאזור רעננה-גדרה-תל אביב. איזה מלך. אז אתם צריכים להבין שאתם, אתם לא מבינים, הם דואגים בסוף לעצמם.

כותבת לי מינויים פוליטיים - - - - - - דקה. לכן, כשאת אומרת לי - - - אני מתפלאת עליך.

כשאת אומרת לי,

רוצה - - - שכנעת אותי. אני רוצה להיות איתך - - - אבל תנו לשר להשיב. סוף-סוף הוא מדבר לעניין, לא? אני מיניתי - - - - - - אתה מוכן לקבל אותי לקואליציה?

תקשיבי, אני מיניתי הכי הרבה בני מיעוטים, לדעתי.

- - - אני מיניתי חמישה אתיופים, חמישה מהעדה האתיופית,

חמישה אתיופים?

בגלל שאני, חשוב לי. תביני, אני, את לא מכירה אותי. לי חשוב שכל מדינת ישראל תהיה שותפה. אני מכירה את הממשלה.

דקה, תני לי רק שנייה. אל תהפוך את זה לאישי. עשי לי טובה, בואי תשמעי אותי, תשמעי אותי. אל תדקלמי את הסיסמאות שלהם, בואי נדבר דוגרי. לא, לא, לא, לא. אל תזלזל בידע הפוליטי שלי, להגיד לי "תדקלמי".

אז לכן אני אומר לך רק שנייה, תקשיבי. אני חושב שמה שקורה כאן בזמן האחרון זה שערורייה ממדרגה ראשונה. דודי, רם נכנס, אם יש לך מה לומר. ברוסיה הסובייטית לא התנהגו ככה. את מכירה יועץ משפטי שבא לראש הממשלה, אומר לו: השר הזה, אני מבקש ממך לפטר אותו? מה זה שייך למה - - - דקה. את מכירה אנשים שנעלמים במדינה? שלא יודעים איך קוראים להם, ויושבים בצינוק איזה 40 יום? אני כבר מכירה 75 שנים אנשים כאלה.

אז לכן אני רוצה לומר לך. עכשיו, אני אספר לך לגבי הפוליגרף. בואי אני אספר לך. אני יושב-ראש ועדת הפנים, הינה אני מספר לכם סקופ. מתי זה היה? בשנת 2016 - - - 2016? כן. המפכ"ל הוא אלשיך, הוא קובע איתי פגישה. הוא בא עם היועצים המשפטיים שלו וכו' את שומעת,

ואומר לי, תשמע, חבר הכנסת אמסלם, אני מבקש להעביר פוליגרף. אני שואל אותו את מי, הוא אומר לי, את אלה שמתגייסים למשטרה. כדי שאנחנו נוודא שהם לא באים מארגוני פשיעה, חבר הכנסת מיכאל, ואת הספ"כ. אמרתי לו: רעיון יפה,

ואז הוא קם ללכת. אמרתי לו, תגיד לי, ואיפה כל החוקרים של המשטרה?

אנשים חוקרים, מגישים כתבי אישום נגד אנשים, לא נראה לך שצריך להעביר אותם פוליגרף? דרך אגב, הוא ביקש את זה. הוא רצה בספ"כ, מה שנקרא ספ"כ, זה המטה הכללי של המשטרה, להעביר כל אחד פוליגרף, את מי שהוא רצה, חוץ מעצמו, כמובן, ואת אלה שעוד לא התגייסו. אמרתי לו, תגיד, ומה עם החוקרים שנמצאים היום ובאים במגע עם האזרחים? לא נראה לך שפעם בכמה שנים הם צריכים לעבור פוליגרף? מה פתאום, כן פתאום. לא אלאה אותך.

הבאנו את צה"ל, נפגשתי עם השב"כ, הבנתי מה קורה שם והעברנו אז את חוק הפוליגרף של משטרת ישראל. דרך אגב, אני חושב שיותר חשוב להחיל אותו על הפרקליטות. תבינו למה. הפרקליטות זה הדבר הכי כוחני במדינת ישראל. אני לא מאמין שיש עוד גוף כזה בעולם. יש להם גם יחידה שלהם שקוראים לה להב 433. הם מפעילים אותה. כשראש להב רצה לפרוש, מי קרא לו? היועצת המשפטית ניסתה לשכנע. תגידי, הוא מהארגון שלך? אם אני הייתי שר לביטחון פנים הייתי אוסר עליהם לדבר איתה. למה שידברו איתה? אני השר שלכם, זה ארגון. כמו שאלוף בצה"ל לא בא לדבר איתי ללא אישור. זה כבר גוף שהיא מנהלת, היא ממנה, היא מחליטה. תבין איזה גולם הקמנו פה, שהורג את כל מי שהוא רוצה. את סויסה זיכרונו לברכה הם הרגו.

טופס. הבן שלה עכשיו גנב שכפ"ץ. אני עכשיו אומר, לא קשור לאימא שלו.

מה שנקרא, איש ישלם על עוונו. ביחס לפרגולה של - - - הבן אדם גנב שכפ"ץ לחייל, השתחרר, חייל לוחם. רבאק, לקח אותו עם המחסניות ועם הרימונים. טוען, אני שומע אותו, אחרי זה זרק אותו ליד הבסיס. הבן אדם אומר לו: כבר גנבת את השכפ"ץ, קניתי אותו, זה שלי. זה לא השלמת ציוד צה"לית. אתה יודע שלפעמים אנחנו משלימים מפה לשם, כשאנחנו הולכים להזדכות. הכול של הצבא.

בן אדם בא מארצות הברית, קנה את השכפ"ץ. אמר לו כבר כמה עולה, התחיל להתווכח איתו, זה לא עולה ככה, לא רצה לשלם לו. עכשיו כמובן הפעילו את כל המערכת, להשתיק את האירוע. זה הסיפור היותר-מסובך והיותר-חמור. משרד עורכי דין, אחד הגדולים בארץ, מתעסק עם הסיפור של השכפ"ץ? הרי אני ואתה יודעים שהמשרד הזה, בוודאי בא למשרד המשפטים, ומנהל איתם משאים ומתנים כל רבע שעה. מזה הם חיים, ובדרך כלל זה על מיליארדי שקלים במצטבר. זה או עבירה פלילית או עבירה אזרחית, או כופר פה או זה שם. והיא יודעת שאותו אחד עשה ג'סטה לבן שלה. ואם אנחנו לא יודעים, אז הם ממשיכים כרגיל. תגיד לי אתה, מיכאל, באיזה עולם זה יכול לקרות? תגיד לי אתה. הרי הוא לא פתח סעיף גמילות חסדים, אותו משרד. הרי את הבן שלה הוא לא מכיר, כמו שהוא לא מכיר את הבן שלי. אני אומר: איש בעוונו. אני אומר עוד פעם: זה שהוא גנב זה לא קשור לאימא שלו. לא קשור. אבל הטיפול לאחר מכן זה הבעיה. היועצת המשפטית לממשלה יודעת גם להנחות את הפצ"רית, היא אחראית גם עליה. היא יכולה להגיד לה: גברת, לאחר שזה כבר התפרסם, אני מבקשת לחקור את הנושא. לחקור. הרי בסוף מישהו גנב ציוד אישי של מישהו אחר, עם תחמושת, לפחות ההוא מודיע שהייתה שם תחמושת, אז תבדקי. אם הייתה תחמושת זה גם גנבת תחמושת מצה"ל. ומה שמגיע לבן שלי, זה מה שאני הייתי עושה, כל עונש שמגיע לו, שישלם, בגלל שהוא עבר על החוק. אני לא ציפיתי שהיא תיזום את זה מהתחלה ותלשין על הבן שלה. אבל לאחר שזה כבר נודע, היא הייתה צריכה להתקשר לפצ"רית ולהגיד לה:

תעשי את מה שמוטל עלייך, גם אם זה הבן שלי. אבל זה לא נעשה. למה זה לא נעשה, חברת הכנסת

בגלל שהם אפילו לא מעלים את זה על

זה בגללנו. זה בכלל לא שם. ב-mind שלהם זה לא קיים. זה אנחנו, הילדים שלנו.

אנחנו, אנחנו הבעיה.

אנחנו שליטי הארץ, אנחנו מנהלים את המדינה. אנחנו הכול. אנחנו הבעיה. המלך לא פוגע בבן שלו.

הוא שולח אותו למיאמי. ודאי שלא, אלא אם כן הוא רוצה לחנך אותו. הוא לא פוגע, הוא שולח אותו למיאמי. את מבינה? ככה זה עובד. ככה זה עובד אצלם. - - - לא ענית על הנושא העיקרי שאמרתי. הרי המימד החמישי, תביני טוב - - - עוד פעם המימד החמישי? לכן אני אומר לך: תקשיבי טוב, תסתכלי על הרפורמה. איפה היא?

הרי היום השופטים בוחרים את עצמם.

נשמע לך סביר שלשכת עורכי הדין, תביני טוב את השוחד והאבסורד הכי גדול שקורה פה. אני עורך דין, באים אליי לקוחות - - למה אתה מדבר איתי כאילו אני - - - - - את ראית לבד, את ראית לבד בכנס,

תני לי. רגע, דודי, אתה עורך דין? את ראית לבד את הכנס שצולם באילת, של לשכת עורכי הדין, לפני כמה שנים. מה? הליכודיאדה? את ראית איך באו לאפי נווה, שהיה יושב-ראש הלשכה, שופטים שרצו להיות בעליון. והוא אמר לו: אל תדאג, אני דואג לך. עכשיו נניח, דאג לו, שם אותו בעליון. עכשיו בא המשרד שלו, מייצג מישהו בסוגיה ממונית, אני לא נכנס עכשיו לקטע פלילי, מערער על המחוזי בסוגיה ממונית. אני תובע אותו, חייב לי 20 מיליון שקל. מה את חושבת השופט יעשה? לא יעשה לו הנחת חברים? הרי מזה הוא מתפרנס. מה בעצם הייחודיות שלו? איזה שופטים הוא מכיר, לא מה השכל שלו, את מי הוא מכיר ואיזו עסקה הוא יכול להביא. זה נראה לך הגיוני? זה נראה לך סביר?

נראה לי הגיוני שחברי כנסת - - - את יודעת,

אני אספר לך, היה רב אחד שהתחיל לפסוק משהו - - נראה

- - והוא הרגיש שיש לו משהו בכיס. מסופר על אחד הרבנים הגדולים,

חבר הכנסת ביטון. למה אתה לא מתייחס לחוק הפסילה? הוא הכניס את היד והוא ראה שמישהו שם לו, הוא לא הרגיש, הוא הוציא את זה ורק אז הוא הרגיש שחוזרת אליו האמת. גם כשאתה לא יודע שמשחדים אותך, יש לך בעיה עם זה. אז כשאתה יודע, זה שוחד פר אקסלנס. הם מדברים עכשיו שמישהו - - - אמסלם, שרים שלא מגישים הצהרות הון, מה צריך לעשות

עאידה, הם מדברים על זה, למה הם עצרו את ראש השב"ס? תביני, זה בן אדם ברמה של הרמטכ"ל. הדרגה שלו כמו המפכ"ל, כמו הרמטכ"ל, כמו ראש השב"כ. הם היו מעיזים, לדעתך, לעצור את ראש השב"כ? נשמע לך? ככה ברחוב? בחיים לא. אם הוא לא כורדי, לא עוצרים אותו ככה. חשבת שאת סגלוביץ' הם היו עוצרים ככה? הרי סגלוביץ' שיבש חקירה כראש החוקרים. זה לא שוטר ששיבש חקירה. הוא ראש החוקרים, נסע הוא והמפכ"ל, הלכו לגבי אשכנזי הביתה. מי מספר את זה בעדות? גבי אשכנזי. הוא מספר. החוקרים לא רושמים את זה שחקרו אותו.

הם פחדו, התביישו. רק הם לא ידעו שיש הקלטה ויש קצרנית, שהיא שמה ומקליטה. הוא אומר, גבי אשכנזי, הם באו אליי הביתה, עדכנו אותי בחקירה, שיש חקירה. הוא לא יודע אפילו. מישהו עצר את סגלוביץ'? אמסלם, אם אתה מדבר על אחוות המדוכאים בין המזרחים לערבים, אני רוצה לשמוע מה עם חוקי הפסילה. אני רק רוצה להראות לך, את מדברת איתי על מדינה דמוקרטית? את מדברת איתי על הפיכה שלטונית? אני מודיע לך שכל מה שאנחנו עושים, אנחנו רוצים לגרום למדינת ישראל להיות מדינה דמוקרטית.

ממש. אני אומר לך. תראי לי הערה אחת שיש לך על הרפורמה. את רוצה ששופטים ימנו את עצמם? דרך אגב, איך אמר ברק על אחת השופטות, על איך קוראים לה? על פרופ' גביזון, היא לא משלנו.

תגיע לחוק הפסילה. חבר הכנסת ביטון, אתמול אני רואה איזה קטע בפטריוטים. הייתה שופטת רונן, משהו כזה, בבית המשפט העליון, רונן משהו, לא זוכר את שמה הפרטי. היא הלכה לבדוק באמת בבתי המעצר של הנוח'בות אם נתנו להם פירות, נתנו להם לכתוב מכתבים, עתירות. אתמול אני רואה, צובט את עצמי להאמין. זאת שופטת בית המשפט העליון. היא לא הלכה לבדוק מה קורה עם חיילי צה"ל, אלה שעצרו אותם. היא לא הלכה לבדוק אצל פלדשטיין מה קורה לו. היא הלכה לנוח'בות לבדוק אם הם קיבלו את האוכל הנכון, אם מטפלים בהם יפה, אם נתנו להם דפים ועטים לכתוב עתירות. שמע, הרמתי ידיים. אתה יודע, אני כבר לא מאמין למה שהאנשים האלה מסוגלים לעשות. אני אומר לך הכול. שופטת בית המשפט העליון, עלק. מדינת ישראל מממנת אותה ב-100,000 שקל לחודש, ואלה לא רוצים לשנות אותם? אתה מבין? הם בוחרים אחד את השני, הם בוחרים כמעט את כולם ככה. בוא תשמע את בייניש אומרת: אין לי אמון בשלטון, נשיאת בית המשפט העליון. מתי היה לך אמון בשלטון, גברת בייניש. הרי את יודעת שאת בינונית ומטה. אני מתבייש בכלל שמישהו בחר אישה ברמה שלך לנשיאת בית המשפט העליון. הרי את אישה בינונית ומטה בכל רמה, בכל נושא. אז לכן אנחנו רוצים לשנות את הוועדה, להביא אנשים טובים מכל המגזרים, מהכול. אבל הם מתנגדים, וחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן אומרת: אנחנו עושים דיקטטורה. אצלם להזיז את הגבינה זה דיקטטורה, סדר במדינה לא רוצים. אנחנו שלטנו פה עוד לפני קום המדינה, אנחנו נמשיך לשלוט כאן אחרי קום המדינה, גם 80 שנה אחרי, גם אם אנחנו מיעוט של 10%. אמסלם, מה שאתה לא מבין זה שאני לא - - - אתה מבין? אני שומע את נשיא האוניברסיטה, אני שומע את לדור, אני המום. גם איש בינוני ומטה. דרך אגב, חולה עצבים. אתה שומע אותו מדבר, ואתה מבין שהבן אדם זקוק לאיזה משהו, לכמה כדורי הרגעה. אומר בטלוויזיה, במלחמה: צריך להמשיך לסרב, הטייסים. איך הבן אדם לא נמצא בכלא, בצינוק? אני הייתי זורק אותו, מה שנקרא על החשבון, 80 יום לצינוק, בלי לדבר איתו. זה בן אדם שפוגע בביטחון מדינת ישראל. דרך אגב, הוא יותר גרוע מוואנונו.

זה בן אדם יותר גרוע מרוב המרגלים שהיו בארץ. הנזק שהוא עושה הוא נזק עצום לצה"ל. הבן אדם עוד יושב לי באולפנים היום. אני שומע את קרמניצר אתמול, אני לא מאמין. אני לא מאמין איך האנשים האלה, אני שומע את נשיא אוניברסיטת תל אביב, בן אדם שממומן מכספי המדינה, מוסד של מדינת ישראל - - מה הבעיה איתו? - - איך הוא מדבר, דרך אגב, על הממשלה ומה צריכים לעשות אם הממשלה פועלת על פי החוק ועושה את מה שהיא חושבת. אמסלם, זאת בדיוק הדיקטטורה, שאתם לא מוכנים לשמוע אף ביקורת. לצינוק. דודי, לצינוק. אלון שוסטר שואל אם הנאום זה ציווי הקואליציה והממשלה או שיש לך מה להגיד - - - דודי מדבר בשם דודי.

אם זה טקטיקה - - - שוסטר, אתה למדת להכיר אותי. חבר הכנסת שוסטר, גם ממך אני מחזיק, אתה יודע.

אני מכיר אותך עוד לפני שבאתי לכנסת. נפגשתי איתך גם כשהייתי בוועדת הפנים. איזה מלך. נכון, יפה אמרת. אתה זוכר? אתה יודע שאני אומר את מה שאני חושב

זה בסדר, אבל נגמר הזמן - - - זה סדר-היום - - - לגבי הזמן,

אז אני מנצל את הזמן כדי לדבר בגלל שאלה הדברים שכואבים לי. לכן, כשאני רואה את

אני לא אמרתי את זה מעולם. אתה לא, חברים שלך.

אני מדבר.

אלה שמביאים את החוק - - - אני מעולם לא אמרתי לך שאת תומכת טרור.

פוגעים בצה"ל, אומרים שצה"ל עושה, דרך אגב, הרמטכ"ל לשעבר אומר שהוא עושה, טיהור אתני, פשעי מלחמה. כשראש המוסד לשעבר אומר,

לפני המלחמה עוד אני שומע אותו אומר, שצה"ל עושה אפרטהייד ביהודה ושומרון, רבאק, אלה אנשים שעוד מזמינים אותם לאולפנים, לכל מיני ערבים, מביאים אותם לטלוויזיה, עוד מעט ייתנו להם להדליק משואה. אתה מבין מה ההבדל? אתה מבין מה ההבדל בין הימין לשמאל? לכן אני אומר, להם מותר הכול, שרוי להם הכול, הכול מותר להם, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. לנו אסור שום דבר. לכן אני מציע לך

עוד פעם מחשבה חוזרת עם עצמך. תביני באמת באמת מי האנשים שרוצים את רעתכם במדינת ישראל. זה לא הימין, זה השמאל. הוא לא מקבל אתכם, הוא לא אוהב אתכם - - - כנראה אתה לא - - - דקה. הוא לא אוהב אתכם גם כבני אדם. הוא חושב שאתם נחותים.

אמסלם, אנחנו לא מחפשים אהבה. תקשיבי, הוא תמיד יפגע בכם. אנחנו תמיד נשמור על זכויות האדם, לא משנה אם זה יהודי או ערבי.

תודה לשר. תודה, חברת הכנסת סלימאן. אנחנו, חברי הכנסת, נעבור לדיון הסיעתי. ראשונת הדוברים, הדוברת חברת הכנסת שלי טל מירון, בבקשה. השר אמסלם, אבל איך מדינה דמוקרטית מסתדרת עם צינוק של 80 יום? זה לא מסתדר.

אמרת שהיית זורק לצינוק ל-80 יום, אבל זה לא מסתדר במדינה דמוקרטית. בן אדם שפוגע בביטחון המדינה.

מי שפוגע בביטחון המדינה - - - זה תחת הסעיף דמוקרטיה מתגוננת. זה רק מעיד על כך שהקשבתי בקשב רב לדבריו של השר. בבקשה, שלוש דקות יש לך, גברתי.

תודה רבה. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו בדיון בנושא אי-אמון בממשלה. כל סיעה הגישה אי-אמון בנושא אחר. אני חושבת שלפני הכול ויותר מכול, ובצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, אנחנו פשוט לא מאמינים לכם, לממשלת ישראל. ויש כל כך הרבה סיבות שאנחנו לא מאמינים לכם, ולא מאמינים בכם ולא סומכים עליכם, אבל בעיקר-בעיקר, בגלל שהחטופים שלנו עדיין לא פה. זה מעל הכול. תכף אני אמנה עוד הרבה סיבות. אבל אני מסתכלת רגע שתי הדודות של שגיא דקל חן שיושבות ביציע ברגע זה, האחיין שלהן בעזה - - - השר כץ וחבר הכנסת ביטן, אני שומע את הדיאלוג שלכם עד לפה,

לא רוצה להיות שותף לשיחה, אבל זה מפריע לי לשמוע את חברת הכנסת שלי טל מירון,

לא, אני לא צוחק עכשיו. תודה. במיוחד כשאני מדברת על חטופים. שגיא דקל חן, בחור צעיר, אם אינני טועה בן 36, הרוויח עוד שנה פלוס בשבי, אבא לשלוש בנות קטנות.

ממעטת להגיע לפה, כי היא שורדת את החיים עם שלוש בנות קטנות, שהקטנה בהן נולדה אחרי שהוא נכנס לשבי. הוא עוד לא פגש את הבת קטנה שלו. אז לפני הכול, אנחנו מצביעים אי-אמון בגלל שהחטופים שלנו לא פה. וראיתי פה ממש לפני שתי דקות את אלה בן עמי, הבת של אוהד, שנמצא עדיין בשבי,

אימא שלה, רז, כבר חזרה. היא מאוד מתקשה להשתקם, היא לא משתקמת. אבל אלה רוצה את אבא שלה בבית. ראיתי את הבת של קית' סיגל, שעדיין בשבי. אימא שלה,

אישה אמיצה, גיבורה חזרה מהשבי ושיתפה אותנו ומספרת לנו מה קורה שם. ראיתי את גיל דיקמן, שבת דודתו כרמל גת נרצחה בשבי. למה היא נרצחה? כי צה"ל הקדוש שלנו, שאין לי שום תלונה אליו, התקרב בלחץ צבאי, והוציאו אותם להורג. הם יכלו להיות פה, הם עדיין יכולים להיות פה. אנחנו צריכים להציל אותם, אין דבר חשוב מזה. קראתי רגע לפני שעליתי לדוכן שהשר לכישלון לאומי, השר בן גביר, מאיים שהוא לא יצביע יותר עם הקואליציה, כי כרגיל, בן גביר אוהב לעשות אבו עלי. אז בטח נראה היום פה במליאה משיכות זמנים. לא יעלו להצבעות כי מפחדים שהוא לא יצביע עם הממשלה. זה בטח גם קשור לתקציב, הוא בטח סוחט כסף למשרד שלו. הוא רוצה לשחק אותה כאילו הוא המחליט הגדול. אז הוא עכשיו מייצר בלגנים מאחורי הקלעים. קראתי שהשר כץ ייפגש היום עם מתנגדים פוטנציאליים לחוק ההשתמטות, חברי כנסת מהליכוד, כדי לנסות ללבן את העניינים. אחר כך קראתי שחבר הכנסת בוארון מהליכוד הגיש הצעת חוק שתאפשר לישראל נוכחות וחופש תנועה ברחבי רצועת עזה. המלחמה חייבת להסתיים באיבוד שליטה של האסלאם הפונדמנטליסטי על האדמה שלו, כך נכתב בהצעת החוק. רציתי לעדכן את חבר בוארון שיש לנו 100 ישראלים שכרגע מתגוררים בעזה בעל כורחם.

משפט סיכום בבקשה, אז בואו נתחיל מזה שיהיה חופש תנועה לאזרחים שלנו. נחזיר אותם למדינה שלנו, שתהיה להם חירות על הגוף שלהם ועל מי שהם, במדינת ישראל, ואחר כך נדבר על הדברים ההזויים שלכם. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת שלי טל מירון. חבר כנסת אלון שוסטר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי וחברותיי, ראשית אני רוצה לומר, השר אמסלם, שבדקתי שוב עם השר לשעבר חבר הכנסת איזנקוט, ואני רוצה להפנות אותו למסמך שנמצא בוועדת חוץ וביטחון שהתקבל ממש בימים הראשונים אחר אסון שמחת תורה. השבת החטופים, באופן חד-משמעי לא נמצאת בין מטרות המלחמה. רק לאחר ימים, לאחר שהמחנה הממלכתי נכנס לקבינט המלחמה, המסר הזה, התביעה הזו, המטרה הזו, נכנסה למטרות, וזה מה שהיה. אני רוצה לחזור ולקבוע שהמהלכים שנעשים היום, ואני מקווה ואני מניח שכולנו מתפללים שיבשילו לכדי השבת החטופים והחטופות, חיילים ואזרחים, בני כל הגילים, דוברי כל השפות, חיים ומתים, הלוואי שהם יישאו פרי. אבל גם אם זה יישא פרי, זה מבטא מחדל נורא, וטוב מבחינתו מאוחר מאשר אף פעם, שאפשר היה כבר לפני חצי שנה להמשיך להתקדם במתווה שהביא ראש הממשלה לקבינט המלחמה, למעלה מחצי שנה. לא יבש הדיו על ההצבעה על ההחלטה בקבינט ניהול המלחמה וראש הממשלה בעצמו חיבל באפשרות להשיג את השבת החטופים. השבת החטופים, גם היום, כרוכה במחירים. אני אומר את זה כישראלי, כיהודי, כבן אדם, כמי שחי ליד רצועת עזה. גם לפני חצי שנה היה צריך לעצור את המלחמה, לעצור את הלחימה, להשיב את החטופים ולנוע במתווה שהציע נתניהו כדי לנסות ולהתחיל לרפא את הפצע המדמם בליבנו. אם רצועת עזה תחליט לחיות אתנו בשלום, נהדר. ואם לא, חזקה עלינו שההלם של 7 באוקטובר יביא אותנו הסרת שלטון החמאס, לקעקוע היכולות האזרחיות ובוודאי הצבאיות שלו ולהמשך המערכה, המוצדקת מאין כמוה. אבל כעת צריך להחזיר אותם כולם הביתה.

תודה רבה לחבר הכנסת אלון שוסטר. הודעה למזכיר הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון מס' 19), התשפ"ה 2024, והצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 40), התשפ"ה 2024, שהחזירה ועדת הפנים והגנת הסביבה. מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת משה טור פז, סימון מושיאשוילי, חילי טרופר ומיכל מרים וולדיגר בנושא:

לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 45), התשפ"ה 2024, שהחזירה ועדת העבודה והרווחה, הצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון מס' 17, הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשפ"ה 2024, שהחזירה הוועדה לביטחון לאומי.

תודה למזכיר הכנסת. אנחנו חוזרים לדיון הסיעתי. הדובר הבא, חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אדוני השר,

אני יודע שאתה פשוט איש ארגוני עובדים, אתה מכיר טוב את הנושא של זכויות עובדים, אתה בוודאי מכיר את המושג של משכורת 13. אני לא יודע אם בחברות הממשלתיות, אם בתעשייה האווירית נהוגה משכורת 13, אבל יש הרבה מאוד ארגונים פרטיים שנותנים משכורת 13. אבל אתם, הממשלה שלך, יש לה המצאה חדשה, ארנונה 13. אזרחי ישראל מקבלים עכשיו, אחרי 12 חודשי ארנונה שהם שילמו בשנת 2024, ארנונה 13, מתנה מביבי נתניהו ובצלאל סמוטריץ'. ארנונה רטרואקטיבית, תוספת על 2024. איזה יופי. - - - לא רק שאתם מעלים את הארנונה - - - ממה זה נובע? עודד פורר (ישראל ביתנו): ממה זה נובע? זה נובע מהבזבוזים שלכם, מהמשרדים המיותרים שלכם ומהניהול הכלכלי הכושל שלכם. זה לא - - - העובדה היא עובדה אחת. כשאזרחי ישראל נאנקים תחת יוקר המחייה, אזרחי ישראל משלמים - - יש לך מזל שאני - - - היום המשכנתה שלהם באלפי שקלים יותר יקרה בגלל העלייה של הריבית. מחירי המזון קפצו ב-20% ו-30%. אתה עושה קניות בבית?

אז תבדוק. אני לא עושה, לא קונה.

אתה לא קונה? תיכנס לסופר, תלך לקנות ירקות ופירות ותראה מה קרה למחירים שלהם. תלך לקנות את מוצרי המזון. אז זה לא מספיק לכם שאזרחי משלמים יותר מיסים עכשיו, משלמים יותר בסופר - - הגדילו להם את השכר. - - משלמים יותר משכנתה. הם גם צריכים לשלם ארנונה 13 לרשויות המקומיות שנה אחורה, על 2024. - - - להגדיל להם את השכר. איפה נשמע כדבר הזה שגובים מס רטרואקטיבי מהאזרחים? איפה נשמע כדבר הזה שמכניסים את היד לכיס של האזרחים כדי לממן את ההוצאות של הממשלה בכאלה היקפים חסרי תקדים? זה קורה, תאמין לי, במדינות חשוכות. אתם ממשלה שמדברת על ממשלת ימין? יש גם מושג שנקרא ימין כלכלי. אתה יודע מה זה ימין כלכלי? ימין כלכלי זה אומר שהממשלה רזה והכיסים של האזרחים שמנים. אבל אתם עושים ממשלה שמנה עם כיסים ריקים לאזרחים. מכניסים את היד לכיס של האזרחים ולוקחים את הכסף. - - - הלמ"ס - - - עודד פורר (ישראל ביתנו): אולי הלמ"ס יבוא לעשות להם. אבל הפטנט הזה שבו כל פעם שלשלטון חסר כסף הוא הולך לכיס של האזרחים, איזה כיף. אם היה לי עסק כושל, כשהעסק שלי לא מרוויח כסף אני בלי לשאול אכניס את היד לכיס של הלקוחות ואקח להם את הכסף. כל מי שקנה ממני בשנה האחרונה מוצר, עכשיו אני רואה שחסר לי קצת כסף, אני אתקשר אליו ואני אגיד לו: תשמע, המוצר שקנית בינואר ובפברואר, תביא לי עליו בבקשה כסף. אז אני אומר לכם שאם אתם צריכים עוד סיבה שבגללה הממשלה שלכם צריכה ללכת הביתה, זה בגלל ארנונה 13 שנתתם רשות לרשויות המקומיות לגבות מהאזרחים. תודה רבה לחבר הכנסת עודד פורר. חבר הכנסת ווליד טאהא, בבקשה. מכובדי היושב-ראש, הקשבתי לדברים של השר דודי אמסלם, שהשיב על הצעות האי-אמון. והאמת, אני מבולבל, אם לצחוק או לבכות. דודי אמסלם מדבר כאילו הוא לא נמצא באותה ממשלה, כאילו הוא לא נמצא באותה קואליציה שעושה את כל העוולות נגד אזרחי המדינה. דודי אמסלם מדבר כלפי החברה הערבית כאילו לא יודע שיש הזנחה מכוונת בת עשרות שנים, כאילו הוא לא יודע שבמקום תכנון יש רדיפה והריסה, כאילו הוא לא יודע שבמשרד האוצר לא מעבירים את הכספים שאושרו בממשלה, בהחלטות ממשלה, והשר החשוך והגזען, שר האוצר, מסרב להעביר את הכסף הזה. ודודי אמסלם לא יודע מזה, דודי אמסלם לא יודע שהקואליציה שהוא נמצא בה מעבירה עשרות חוקים גזעניים שמטרתם לרדוף את החברה הערבית ולקבוע תוצאת בחירות מראש. זה לא דמוקרטיה, זה לקבוע תוצאת בחירות באמצעות הדרה של חלק רציני מאזרחי המדינה. דודי אמסלם לא מעודכן בהרבה מאוד דברים, אז אני לא יודע אם דודי אמסלם מעודכן ששרים בכירים בממשלה שלו מצהירים שהם קרובים יותר מאי-פעם לסיום המלחמה ולעסקה להחזרת החטופים, ואני לא יודע אם הוא מעודכן שהשר לביזיון לאומי, המורשע בטרור, המכהן בתפקיד מרכזי בממשלה, כבר מאיים שאם תצא לפועל עסקה שתסיים את המלחמה ותחזיר את החטופים, אזי הוא ירסק את הקואליציה והוא יפיל את הממשלה. אז אני תוהה, דודי אמסלם, באיזה צד אתה? האם אתה בקואליציה שעושה את כל הדברים הרעים, אני חושב שהיא עושה את זה נגד כל אזרחי המדינה, אבל בעיקר נגד אזרחי המדינה הערבים, או שאתה נמצא בקואליציה אחרת שאתה חושב שהיא מממשת דמוקרטיה ונותנת זכויות וכולם בה שווים? אז מי שמקשיב לדברים של דודי אמסלם איננו יכול לזהות בוודאות לאיזה צד דודי אמסלם שייך. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת ווליד טאהא. חבר הכנסת אחמד טיבי,

שלוש דקות, אדוני. בבקשה. תודה, מכובדי היושב-ראש. האמת היא שחברי הכנסת נהנים מהשירותים, מיקי, אתה היית יושב-ראש, של הקצרנים ולכן צריך להגיד להם מילה טובה על העבודה החשובה. ולכן, תודה לך ולחברים שלך. מכובדי היושב-ראש, רבים בעולם התרגשו והיו בהלם מהתמונות של שחרור האסירים בסדנאיא בסוריה, תמונות מזוויעות, והצורה שבה אסיר, אם נשאר בחיים, הוא רזה, כחוש, אחרי עינויים אכזריים. גם בישראל התרגשו וגם במערב. וטבעי להתרגש, טבעי לגלות אמפתיה לאנשים שרוצים להיות חופשיים כנגד משטר טוטליטרי, ולרצות להיות חופשי ולקבל יחס של בני-אדם שווים, כפי שאמרנו במשך שנים. אבל ראו איזה פלא: אותם אנשים שמתרגשים כאן ובמערב מהתמונות הקשות האלה של אסירים, לא שמעתי אותם מתרגשים אחרי 50 אסירים פלסטינים שמתו או נהרגו בבתי כלא בישראל, לרבות בשדה תימן. יצאו, וראיתם איך הם יוצאים: כחושים, אחרי התעללות אכזרית. 50 נפטרו בכלא, חלקם רופאים מומחים מעזה בעלי שם עולמי. זה נקרא מוסר כפול. כלומר, אתה רואה אדם כחוש, אם הוא נשאר בחיים, אם הוא במשטר אחר, אז זה לא בסדר. אבל כאן, חלק מחברי הכנסת כאן יצאו להגנת אלה שהתעללו ואנסו אסירים. כאן בכנסת. ועד היום האנשים שפרצו לשדה תימן, כולל חברי כנסת, לא הוזמנו לחקירה. אף אחד לא הזמין את חברי הכנסת נבחרי הציבור. תארו לעצמכם שחברי כנסת ערבים היו עושים מעשה דומה, מה היה קורה, איך היו מכנים אותם. - - - נכון. טוב שאנשים משתחררים מבתי כלא. טוב שעמים מחליטים מי ינהיג אותם ומה תהיה צורת הממשל, שצריכה להיות שוויונית. נשאר עם אחד שזכאי וראוי לזכות להגדרה עצמית ולחירות, והוא העם הפלסטיני. תודה לחבר הכנסת טיבי. חברת הכנסת נעמה לזימי, בבקשה, אחרונת הדוברים, ואנחנו נעבור להצבעות.

דקות, בבקשה. כבוד העומד בראש, כנסת נכבדה, לפי דוח ארגון לתת, כרבע מהילדים חיים בחוסר ביטחון תזונתי. כ-40% חיים בעוני. תתעוררו. זה בכלל מעניין אתכם? המעמד הבינוני גם הוא כפסע מלהפוך להיות מעמד נמוך. אז תגידו לציבור את האמת: אתם רוצים אותנו עניים, מוחלשים, בהישרדות. זה משרת אתכם. זה משרת את הדיקטטורה, זה משרת את הקוטביות והשנאה. אתם יודעים שרווחה היא ראש מורם, היא יותר פנאי לדאוג לחברה. חיים טובים זה האיום שלכם. במקום להתמודד עם יוקר המחיה והמצב הכלכלי, אתם ניזונים מהקושי והזעם, ומפנים אותו כנגד אליטות מדומיינות וכל מי שמבקר את המדיניות המופקרת שלכם בזמן שאתם בוזזים ורומסים ומרוקנים את הקופה הציבורית. תעצור בבקשה, אני לא יכולה. אני אוסיף לך זמן. רבותיי, אני מבקש קצת שקט באולם.

חברי הכנסת, קצת כבוד לקולגה שלכם.

בסדר, אני אתך עוד דקה. כל חודש יש העלאות חדשות בסופרים, וסל הקניות הופך להיות קטן יותר ויותר עבור משפחות שלא עומדות במחירים. ואתם מעלים את המע"מ ל-18% ואז גם מעלימים את סימון המחירים בסופרים. יוקר המחיה לא ייעלם אם תעלימו אותו. אתם רק מייצרים בושה ואי-נעימות לא הוגנת בקופה עבור אזרחים שרוצים לחיות בכבוד, למרות שהבושה היא בכלל שלכם. הציבור המשרת והעובד הוא לא רק מתחת לאלונקה, הוא הנושא היחיד שמחזיק באלונקה מההתחלה ועד הסוף, כי מה עשיתם לאדם העובד והמשרת? ביטלם לו את סבסוד הצהרונים, מבטלים לו את נקודות הזיכוי לילדים, אתם מעלים לו ביטוח לאומי, אתם מעלים לו מס בריאות, מעלים לו מע"מ, פוגעים במענק העבודה, מעלים נסיעות בתחבורה הציבורית, לקחתם לו יום דמי הבראה. תגידו, אתם ישנים בלילה? אתם חושבים על האנשים האלה? הכול כשר בדרך להשתמטות? הכול מותר כדי לקמבן מקורבים? הכול הולך כדי לשרוד פוליטית? ואיך יכולתם למנוע את זה בקלות? יכולתם לבטל משרדים מיותרים, לבטל כספים קואליציוניים, לשנות סדרי עדיפויות ולבטל תקציבים סקטוריאליים.

להחזיר מס סוכר ומס חד-פעמי, 1.5 מיליארד שקלים. הייתם מכניסים סכום שהיה מבטל את מרבית הגזרות שהבאתם לציבור, שהכי צריך מדינה שתראה אותו. אתם בחרתם לדאוג לעצמכם ולא לעם הזה. אתם בחרתם להכניס עוד אזרחים למעגל העוני והקושי הכלכלי. זה עליכם. אבל אין לכם הרהורי כפירה או חרטה.

אני רק רוצה לומר לציבור: המציאות הקשה הזאת היא לא גזרת גורל, היא מדיניות מעוותת שצריך להעיף. החיים של כולנו צריכים ויכולים להיות טובים יותר. עוד נביא לימים אחרים ולממשלה חומלת, שרואה את החיים ואת האנשים ולא רק את עצמה.

תודה רבה לחברת הכנסת נעמה לזימי. אדוני השר, מאחר שהשר המקשר לא נמצא, אתה רוצה להשיב? אולי זאת ההזדמנות להשיב לטענות האופוזיציה.

ממש לא.

אנחנו עוברים להצבעה על ההצעה להביע אי-אמון בממשלה. אנחנו נתחיל מההצעה של סיעת יש עתיד. על פי הבקשה, ההצבעה תהיה הצבעה שמית. אני אבקש מאדוני המזכיר לקרוא בשמות של חברי הכנסת,

(קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דן אילוז, אינו נוכח ואליד אלהואשלה,

קארין אלהרר, בעד זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח מישל בוסקילה,

דבי ביטון, בעד מיכאל מרדכי ביטון, בעד דוד ביטן, אינו משתתף בהצבעה בועז ביסמוט, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, בעד רם בן ברק, בעד איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל,

אינו נוכח ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, אינה נוכחת מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט,

אינה נוכחת בנימין גנץ,

משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, בעד אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת אלי דלל, אינו נוכח שלום דנינו,

אינו נוכח עמית הלוי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, אינו נוכח מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין,

בעד בועז טופורובסקי,

משה טור פז, בעד אחמד טיבי,

יוסף טייב, אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, בעד אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, בעד מתן כהנא,

עופר כסיף,

אופיר כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ,

יוראי להב הרצנו, בעד ירון לוי, בעד מיקי לוי, בעד יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי,

אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, בעד סימון מושיאשוילי, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי,

מרב מיכאלי, בעד שלי טל מירון, בעד יונתן מישרקי, אינו נוכח חנוך דב מלביצקי, אינו נוכח ארז מלול, אינו נוכח יוליה מלינובסקי,

מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו, אינה נוכחת אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר,

בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, בעד צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח משה סולומון, אינו נוכח לימור סון הר מלך, אינה נוכחת אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס,

איימן עודה, בעד יוסף עטאונה,

חוה אתי עטייה, אינה נוכחת חמד עמאר, בעד צביקה פוגל, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, אינו נוכח משה פסל, אינו נוכח יסמין פרידמן,

אורית פרקש הכהן,

מטי צרפתי הרכבי, בעד אריאל קלנר, אינו נוכח יצחק קרויזר, אינו נוכח גלעד קריב, בעד שלמה קרעי, אינו נוכח אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט, אינו נוכח שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול, בעד אפרת רייטן מרום,

אלון שוסטר,

קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן,

מיכל שיר סגמן, בעד נאור שירי, בעד אושר שקלים, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, בעד פנינה תמנו, אינה נוכחת אני מבקש לקרוא בשנית בשמות חברי הכנסת,

אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח

אינו נוכח דן אילוז, אינו נוכח זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח מישל בוסקילה, אינו נוכח בועז ביסמוט, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, אינו נוכח אליהו ברוכי, אינו נוכח ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, אינה נוכחת מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת משה גפני, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת אלי דלל, אינו נוכח שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, אינו נוכח

אינו נוכח מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, אינו נוכח יוסף טייב, אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח אופיר כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח

אינו נוכח סימון מושיאשוילי, אינו נוכח יונתן מישרקי, אינו נוכח חנוך דב מלביצקי, אינו נוכח ארז מלול, אינו נוכח מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו, אינה נוכחת אבי מעוז, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח משה סולומון, אינו נוכח לימור סון הר מלך, אינה נוכחת אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח חוה אתי עטייה, אינה נוכחת צביקה פוגל, אינו נוכח עודד פורר,

אינו נוכח משה פסל, אינו נוכח אריאל קלנר, אינו נוכח יצחק קרויזר, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט, אינו נוכח שמחה רוטמן, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אושר שקלים, אינו נוכח פנינה תמנו, אינה נוכחת האם ישנם חברי כנסת שלא קראו בשמם? בבקשה, חבר הכנסת בליאק. (קורא בשמות חברי הכנסת) ולדימיר בליאק, בעד גדי איזנקוט, בעד זהו? אני מבקש לסכם את ההצבעה, בבקשה. חברי הכנסת, להלן תוצאות ההצבעה:

התקבלה מאחר שלא קיבלה את הרוב

ההצבעה תהיה הצבעה אלקטרונית. מי שרוצה להצביע, אני מבקש לשבת במקומותיכם.

הצעת סיעות המחנה הממלכתי והעבודה להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. בעד, 45, אפס מתנגדים. אני קובע שהצעה זו לא התקבלה מאחר שלא קיבלה את הרוב הדרוש. אנחנו עוברים להצבעה על ההצעה להביע אי-אמון בממשלה של סיעות חד"ש-תע"ל ורע"מ. ההצבעה תהיה הצבעה אלקטרונית. הצבעה. הצעת סיעות חד"ש-תע"ל ורע"מ להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. בעד, 42, אפס מתנגדים. אני קובע שהצעה זו לא התקבלה מאחר שלא קיבלה את הרוב הדרוש. חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא על סדר-היום. סליחה, חברת הכנסת בן ארי, את ביקשת הודעה אישית. חברת הכנסת מירב בן ארי, חברת הכנסת בן ארי, ביקשת הודעה אישית? אני מוותרת. את מוותרת.

נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק מסגרת תקציב המדינה (הוראות מיוחדות לשנת 2025) (תיקוני חקיקה), התשפ"ה 2024, לקריאה ראשונה. מי מציג את החוק, אדוני המזכיר? שר האוצר נמצא. אני מזמין את שר האוצר בצלאל סמוטריץ' להציג את הצעת החוק. בבקשה, אדוני. לא ראיתי שנכנסת לאולם אז שאלתי מי מציג את הצעת החוק. בבקשה, עשר דקות לרשותך, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי השר, חבריי חברי הכנסת, אני שמח לעלות לכאן ולפתוח דיון בארבעה חוקים שהכנסת תצביע עליהם,

היום בקריאה ראשונה.

השר, רק שנייה.

אני מבקש - - - החוק הראשון - - - רק שנייה,

יש פה ארבעה חוקים, דיון אישי עד אמצע הלילה. אני מבקש לא להפריע לשר האוצר להציג את הצעת החוק. כי אני פשוט לא רוצה לקרוא אתכם לסדר, תודה.

בכותרת אחת, ארבעת החוקים הללו הם,

תקציב המדינה לשנת 2025, לשנה הקרובה. נתחיל במסגרות, נעבור לתקציב ואחר כך עוד שני חוקים המכונים הסדרים, התייעלות כלכלית ורפורמות כלכליות וצעדי התאמה. תכף אתן קצת מספרים וקצת נתונים, אבל באופן עקרוני, אני חושב שמדובר בתקציב טוב, שנותן מענה

שאלה, היה סימן שאלה.

נתנו לי פה עשר דקות, תני לי לענות. זה תקציב טוב שנותן מענה, בראש ובראשונה, לצרכים של המלחמה, בחזית ובעורף, עד הניצחון. הוא נותן לצה"ל וליתר גופי הביטחון את כל מה שהם צריכים כדי להמשיך את המלחמה, כדי להכות באויבים שלנו בכל החזיתות, כדי להתעצם וכדי לשמור על העליונות הצבאית והביטחונית של מדינת ישראל במזרח התיכון. יש בו מעטפת ענקית למשרתי המילואים ולבני המשפחות שלהם. זה לא נכון, זה לא נכון.

חברים שם בסיעות, חבר'ה בסיעות של האופוזיציה, אתם מדברים שם עם עליזה דרך כל האולם.

מי שלא צריך להיות באולם, תצאו בבקשה, תשתו קפה. מי שרוצה להעיר,

אבל לא לעמוד עם הגב לשר, ובטח ובטח לא לדבר בזמן הצגת החוק. אני מבקש, תנו כבוד ותעירו מה שאתם רוצים,

אני מניח שגם ישיב לכם תוך כדי הזמן. אבל בבקשה, אתם עושים רעש וגם אני לא שומע את כבוד השר.

התקציב כולל מעטפת גדולה מאוד למשרתי המילואים ובני המשפחות שלהם, עוד יותר גדולה ממעטפת 9 המיליארד שהבאנו ב-2024. אני באמת חושב שהמילואימניקים הם במרכז עכשיו. המלחמה חיה עליהם, והם זוקפים את קומתנו ומשקיעים את כל-כולם עבורנו, ואנחנו מחזירים להם. יש בתקציב הזה מיליארדים רבים מאוד לתנופת בנייה ופיתוח, מחודשת, של היישובים. גם בדרום, בחבל התקומה, גם בצפון, לא רק בקו העימות, אלא בכלל בצפון הרחב. הדבר הזה הוא חלק מהחוסן הלאומי שלנו, חלק מתמונת ניצחון מאד מאוד משמעותית. ויש בתקציב יסודות לצמיחה כלכלית מואצת, כשמדינת ישראל יוצאת ממלחמה לצמיחה. גם האוצר אמר שאין. האוצר אמר לנו בדיונים שאין מנועי צמיחה. אני לא יודע מי זה האוצר. אני שר האוצר, אבל - - - האוצר אמר בדיונים: אין מנועי צמיחה. תני לי לענות.

תגיד לי. זו מחלה של האופוזיציה? לא מצליחים שלוש דקות בלי לצעוק. אדוני השר, אתה שואל אותי כאילו אתה חדש במשכן. חברת הכנסת לזימי, קודם כול, תשבי בבקשה, תשבי. נעמה, תכף אענה לך, כי גם שמעתי אותך בנאום שנתת פה לפני חצי שעה בערך, באי-האמון. תכף ארצה להתייחס, ברשותך, אז כדאי לך להישאר.

מעבר להמשך השקעה ענקית, באופן יחסי, בתשתיות פיזיות שיש בתקציב הזה, המשך של תקציבים קודמים, שגם אני הבאתי אותם והשתדלתי מאוד, גם בתוך המלחמה, לא לגעת. לא במטרו וברכבות הקלות וברכבות הכבדות, בתנופת הפיתוח של הכבישים ושל אזורי התעשייה וכולי. כי בסוף אלה תשתיות מעודדות צמיחה. יש בתקציב הזה שלושה אדנים מרכזיים. הוא תקציב שבחלקו הגדול הוא תקציב של התכנסות. רק שבתקציבי החברה הערבית פגעת. לא רק.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ': פגעתי בעיקר בכספים קואליציוניים שלך, שהלכו לארגוני פשיעה וטרור. חבר הכנסת עבאס, תודה. - - - בתקציבי החברה הערבית.

פגעתי בעיקר בתקציבים קואליציוניים שלך, שהעברת שוטף לרשויות והגיעו לארגוני פשיעה וטרור. לא נכון, אלה תוכניות חומש, לא כספים קואליציוניים. תוכניות חומש לצמצום פערים, לצמצום פערים בחברה הערבית. לפשיעה וטרור. בלי אף מנגנון. אתה לא אומר אמת. פגעת בתוכניות החומש למיגור הפשיעה והאלימות. קיצצתי רק כספים קואליציוניים מושחתים שאתה נתת לחברים שלך בשלטון המקומי, שהלכו לארגוני פשיעה וטרור. פגעת ברשויות המקומיות.

אתה אשם. יש לך אחריות אדירה. לא אתה אשם, סליחה. יש לך אחריות אדירה לכמות הנרצחים בחברה הערבית.

כדי שיגיעו למטרה שלהם וישרתו את אזרחי ישראל הערבים, ולא לארגוני פשיעה טרור. אתה שר אוצר כושל וגזען.

חבר הכנסת עבאס, תודה.

עוד מעט נדבר על זה, הוא בעיקרו תקציב של התכנסות,

עכשיו חוסכים בדברים אחרים ומשקיעים במאמצי המלחמה. יחד עם זה, הוא תקציב מרחיב, מעבר לאותן תשתיות פיזיות שהיו בבסיס שלו.

במה שנוגע להייטק, במה שנוגע לנדל"ן ובמה שנוגע לתעסוקת חרדים. אלה שלושה אדנים סופר חשובים - - מה עם גיוס חרדים?

זה לא במטרות שלך? חברת הכנסת בן ארי, תודה רבה. - - סופר-חשובים, כדי להניח את היסודות לצמיחה גדולה, משמעותית ובת קיימא לכלכלת ישראל. - - - שנייה רגע, אני אעצור. חברים, אני אתחיל לקרוא אתכם לסדר, ואני לא רוצה. אני מבקש חמש דקות, יש עוד חמש וחצי דקות.

ואני אאשר לך אחרי ההצבעה. אבל אני מבקש לא להפריע. אני אתחיל לקרוא לסדר ואני לא רוצה לעשות

חברי הכנסת בליאק ומירב בן ארי, אתם בקריאה ראשונה.

אתם באמת מסכנים. מה נשאר לכם? לצעוק. כן, המציאות מלמדת שהמדיניות הכלכלית שלנו עובדת. - - - ראשיתה של המדיניות הכלכלית הזאת זה לקבל החלטה שבשנה הזאת הכלכלה משרתת את המלחמה, את הניצחון, כי הניצחון יביא ביטחון והביטחון יביא צמיחה כלכלית מואצת. ולכן השקענו והגדלנו גירעון לתת לצבא את מה שהוא צריך - - שנתיים לא יכולים להיכנס לסופר,

- - לעטוף את המפונים והניצולים והמילואימניקים, ולתת רשת ביטחון ענקית, פי שלושה מהקורונה, לעסקים בכל רחבי הארץ, וזה פשוט מוכיח את עצמו. ומצד שני, לעשות את זה באחריות, ולהביא צעדי התכנסות פרמננטיים בתקציב המלחמה המתוקן של 2024 באחוז תוצר, כמעט 20 מיליארד.

אנחנו נאשר היום 37 מיליארד, כמעט 2% תוצר. ככה שומרים על האמון.

אז אנחנו מגייסים אג"חים במחיר מצוין, והפערים מול האג"ח האמריקאי מצטמצמים.

כן, מה לעשות. וה-CDS יורד, בולם את הסיכון שלנו בירידה עצומה, קודם כול, כי אנחנו מביאים ניצחון.

אנחנו מפרקים לחמאס את הצורה, לחיזבאללה את הצורה, משטר אסד קרס. אנחנו מפרקים את הציר האיראני, אנחנו מביאים ניצחון וביטחון, והביטחון הזה מביא אמון בכלכלה. ולכן הבורסה אופטימית,

והיא בשמיים, כי המשקיעים הם לא חברי אופוזיציה צווחנים, צעקנים וממורמרים. שקרנים, נכנסת לסופר לאחרונה?

הם קוראים מספרים, קוראים כלכלה,

והבורסה עולה.

חברת הכנסת בן ארי, תודה. והמשקיעים חוזרים לארץ, וההייטק פורח והתעשיות פורחות. זה פשוט עובד. אי-אפשר כל הזמן להפריע.

אפשר להשמיע קריאת ביניים, אבל לא להפריע באופן קבוע. אי-אפשר ככה. אני באמת מרחם עליכם. כמה הייתם רוצים לבוא ולספר לציבור,

אני עונה לך. שמעתי אותך בחוץ, בטלוויזיה. הכול נורא ואיום, אנשים עניים - - - - - - חבר הכנסת קריב, תודה. תפסיקו לשדר לאזרחי ישראל פניקה. תגיד - - - מה זה פניקה? תיכנס לסופר.

יש אתגר גדול של יוקר מחיה. תגידי, את לא מתביישת? הרי אצלכם בשנה המכירה גדלה לנו ב-20%. בשנה. בלי מלחמה, בלי קורונה, בלי שום אתגר. פשוט חובבנות של ממשלה שהקפיצה את מחירי הדיור ב-2022 ב-20% בשנה. - - - הנה, בליאק שותק, הוא יודע את האמת. הוא יודע את האמת.

חברים, תודה.

חברת הכנסת לזימי, את בקריאה ראשונה. אי-אפשר ככה לעמוד ולהפריע לשר.

זה האתגר, ואנחנו מטפלים בו.

ולכן הבאנו רפורמה של מה שטוב באירופה טוב בישראל, שאתם לא הבאתם - - מתי היית בסופר לאחרונה? - - וזה יפתח אוטוסטרדה של יבוא וייצור תחרות.

תחרות מייצרת פריון גבוה, יעילות ומחירים נמוכים. - - - וכך נעבור סקטור-סקטור, סקטור-סקטור. נניח אדנים חזקים לכלכלה, אם זה חוק המטרו וחוק תשתיות לאומיות - - פאטה מורגנה. - - ושורה גדולה מאוד של רפורמות שהעברנו, ותחרות, ובזה נטפל בעזרת השם ביוקר המחיה. - - - וכן, המלחמה החמירה את המצב. ועדיין אתם כל כך הייתם רוצים לעמוד - - - לא. זו פשוט הפרעה, זו לא קריאת ביניים. והרי ממה תעשי קריירה פוליטית? - - - ממה תעשי קריירה פוליטית אם לא מלספר לאזרחי ישראל כמה רע פה?

תפסיקו לשקר. תפסיקו לשקר. - - - תראו מה קרה למטבע האוקראיני בשנת המלחמה הראשונה שלהם. אנחנו בשנת המלחמה הארוכה ביותר, היקרה ביותר.

- - - תסתכלו על הכלכלה הישראלית. עכשיו, אתם יודעים מה? זה קודם כול לפרגן לעם ישראל, לא לי, לכוחות החיים, לחדשנות, ליצירתיות, לאמונה, לנחישות, לציונות של השוק - - איפה אתה חי?

גם למדיניות הכלכלית הנכונה והאחראית שלנו. - - - תקציב - - - חבר הכנסת קריב, אתה בקריאה ראשונה,

- - - וכמו שאמרתי, הוא ממשיך לתמוך את כל המכלול שנקרא מלחמה בחזית ובעורף, כדי שננצח.

אני אקרא אותך פעם שנייה ופעם שלישית.

ואין דבר שחשוב יותר לכלכלה מהדבר הזה, והוא נותן מענה לשורה שלמה של צרכים, וכמו שאמרתי, מניח את האדנים

הוא גם תקציב אחראי. אני מוסיף לך עוד דקה על ההפרעות שהיו לך.

כמה משרדי ממשלה סגרת?

למה את עושה מעצמך צחוק? הרי את ישבת בוועדת הכספים ותקפת אותי על תנועות הנוער. אז שאלתי אותך: את רוצה כספים קואליציוניים

חבר הכנסת הרצנו, אתה בקריאה ראשונה. מספיק כבר עם הקמפיין הזה. חבר הכנסת הרצנו, תודה. עם ישראל לא קונה אותו, מספיק עם זה. מספיק עם הקשקוש הזה של הכספים הקואליציוניים. עם ישראל לא קונה את זה. אני גאה, גאה לתקצב את ישיבות ההסדר והמכינות והשירות הלאומי ותנועות הנוער וקבוצות המחנכים וכפרי הסטודנטים. אני גאה לתקצב אותם,

גם אם איזה ליצן החליט שקוראים לזה כסף קואליציוני. אין לך תמיכה מהציבור. הציבור שלך לא בוחר בך.

הרי אני יודע מה יקרה. אנחנו הבאנו ביום ראשון בממשלה, תקשיב,

הבאנו ביום ראשון בממשלה 200 מיליון שקל - - על מה אתה גאה,

- - שהולכים עכשיו לשיקום מבני ציבור ליישובים בצפון לקראת חזרת התושבים. חבר הכנסת קריב,

שתבנה את

כן, אבל עשר דקות - - - אנחנו מביאים תקציב - - - שנייה,

אדוני. 7,000 שקל מפסידה משפחה ממוצעת.

פופוליסט זול.

היא נכנסת תחת האלונקה למימון המלחמה הצודקת ביותר - - איזה

אפילו - - - אין לך.

תתפטר, אין לך מצביעים.

חברי הכנסת, מה קורה לכם? חברת הכנסת בן ארי, מה קורה לך?

ראשון הדוברים, חבר הכנסת יואב סגלוביץ'

טלי גוטליב, אינה נוכחת, חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח. חברת הכנסת צגה מלקו, בבקשה. סגרתי את רשימת הדוברים. חברת הכנסת צגה מלקו,

יש לך שלוש דקות לדבר. אדוני היושב-ראש, שרים, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לדבר על הילדה היימנוט קסאו. היימנוט קסאו כבר עשרה חודשים - - - עשרה וחצי חודשים. עשרה וחצי חודשים, תודה על התיקון, חבר הכנסת שירי.

אתה אחד מחברי הכנסת המתמידים בנושא של היימנוט קסאו. אני באמת מעריכה את זה. מה שרציתי לספר לכם, היימנוט קסאו, עדיין אין קצה חוט איפה היא. המשפחה כבר מיואשת. ההורים כבר לא מאמינים בשום דבר, אפילו נפשית כבר מתמוטטים. האבא לא עובד בכלל מאז שהילדה נחטפה. בנוסף, האימא התחילה לעבוד, אבל לא יכלה.

המצב של היימנוט קסאו, אדוני היושב-ראש, זה קצת מפריע לי, אתה יכול לבקש? חברים, אני מבקש שקט. אין כבר הרשמה, אני סגרתי את הרשימה. אפשר לעשות רק החלפה. תעשו החלפה, מי שרוצה לוותר, שיוותר. אם לא, אני אקרא בשם ותוותרו. אל תעשו פה בלגן. מי שקראתי בשם שלו כבר לא יוכל לדבר.

חבריי, אני אמשיך על היימנוט קסאו. הילדה, כשנחטפה הייתה בת תשע, עכשיו כבר עברו עשרה חודשים והיא בת עשר. המשפחה חסרת אונים. כמו שציינתי קודם, האבא לא עובד, האימא עבדה והפסיקה. משפחה שלמה במצב קשה מאוד, וזה משפיע אפילו נפשית. תחשבו על זה, ילדה קטנה במקום הכי מוגן, במקום הכי בטוח, נעלמה. אני מגדירה אותה כחטופה, נחטפה. חבריי חברי הכנסת, אולי זה מעיד על זה כמה שאתם קשובים לנאום שלי על מצבה של היימנוט קסאו. תחשבו על זה, אם הילדה הזאת הייתה הבת שלכם, אם היא הייתה אחיינית שלכם, אם היא הייתה הנכדה שלכם, מה הייתם מרגישים? אני מקווה שיבוא יום וימצאו את הילדה, ואנשים שפה,

אלה שקשה להם להקשיב אני רואה שאת אף אחד זה לא מעניין, הילדה הזאת לא מעניינת אף אחד חוץ מאשר המשפחה שלה, כמובן הקהילה. זה מעיד על יחס, על איך שמתייחסים למשפחות שזקוקות לעזרה, לעולים חדשים, למשפחה שמתקשה כלכלית בכל מצב. כולי תקווה שנמצא את הילדה. לא מצאו את הילדה, והיום קיימנו דיון חסוי בוועדה לביטחון לאומי. עדיין אין שום קצה. תוכלי לדבר - - - חבר הכנסת אלעזר, תחשוב שזו הייתה הילדה שלך או הנכדה שלך. מה היית מרגיש? מה היית מרגיש?

חברת הכנסת מלקו, תודה. תודה רבה. - - - מעניין אותך להעביר שלוש דקות. לא מעניין?

בושה וחרפה. אתה אומר שזה לא מעניין.

תודה רבה. חבר הכנסת מנסור עבאס, מוותר. חבר הכנסת ניסים ואטורי,

אדוני, שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו שומעים עוד פעם את הקריאות לסרבנות. אתם יודעים, מי שהביא ל-7 באוקטובר זה אנשים, גם בשמאל אנחנו רואים את זה, שקראו לסרבנות. אתם אלה שקראתם לסרבנות והבאתם את 7 באוקטובר, ואתם מנסים להאשים את ראש הממשלה על הדבר הזה. ראש הממשלה נתניהו הוא היחידי שהביא את התקומה למדינת ישראל אחרי האסון הזה, שבא בעקבות ההסתה שלכם לסרבנות. ההסתות שלכם לסרבנות חוזרות עוד פעם. לא למדתם שום דבר, לא למדתם שום דבר מהדברים האלה, מההסתה שלכם לסרבנות.

הסרבנות הזאת הביאה ל-7 באוקטובר, וזה לא מעניין מאיזה צד זה בא. אני נגד סרבנות. לעודד חיילי צה"ל לסרבנות זו בגידה במולדת. אבל לא להתגייס - - - בגידה במולדת וסרבנות - - - ולא להתגייס? קודם כול, אצלי מתגייסים, אני לא יודע על מה את מדברת בכלל. אני אומר לכם דבר אחד. אתם שוב פעם קוראים לסרבנות, שוב פעם מביאים אותנו למצב הזה. שוב פעם המצב הזה שעם ישראל מפורד, והאויבים שלנו מתחילים לחגוג. פתאום הם קיבלו אומץ לתקוף את ישראל ב-7 באוקטובר. הרי הם אמרו את זה. הם אמרו שהם תקפו את ישראל בגלל הסרבנות, בגלל איומים של טייסים. היום טייסים לא מאיימים כבר, מדברים בשמם. בגלל

שום הפיכה, שום הפיכה. תיקון של מערכת המשפט, תיקון מערכת המשפט, זה מה שצריך לעשות. זה נראה לך הגיוני שבא ממלא מקום נשיא העליון ומוציא צו עבור עצמו, צו שבו הוא אומר לשר המשפטים: בוא תמנה אותי לנשיא העליון? נראה לכם הגיוני הדבר הזה?

זו לא הפיכה משפטית? זו לא הפיכה.

כששופט עליון אומר לשר המשפטים: תמנה אותי לנשיא, זו לא הפיכה? זה האימ-אימא של ההפיכה. זו הפיכה, זה בדיוק זה. היום אמרו לי: תשמע, אולי יהיו הפגנות. אמרתי: מה נשתנה? כבר שנים יש הפגנות ורק הסיבה משתנה כל פעם. לא צריכים סיבה מיוחדת כדי להפגין. הפגנות תמיד היו וימשיכו להיות, הרי המטרה של ההפגנות זה להפיל את הממשלה, בלי שום קשר לסיסמה או לכותרת עצמה. אני חושב שהגיע הזמן להתפכח. גם עם ישראל רואה את זה. אנחנו נצטרך לעשות שינויים גם במערכת המשפט, כדי להביא לאיזון במערכת המשפט. אין לנו שום סיבה לפגוע באף אחד, אנחנו בעד הפרדת רשויות, הפרדת רשויות אומרת גם שבית המשפט העליון, בג"ץ, לא דורס את הכנסת, לא את הכנסת ולא את הממשלה.

תודה, אדוני, תודה לחבר הכנסת ניסים ואטורי. חברת הכנסת דבי ביטון, אינה נוכחת, חברת הכנסת קארין אלהרר,

חבר הכנסת אריאל קלנר,

שלוש דקות, אדוני, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חזרתי לפנות בוקר מביקור ברומא, השתתפתי בכנס של הקבוצה השמרנית בפרלמנט האירופי, ה-ECR. על המפגשים אני עוד ארחיב בהמשך.

חשוב לי כאן להגיד תודה לחברתי השרה גילה גמליאל, המכהנת גם כסגנית יושב-ראש ה-ECR, על כל הסיוע והארגון. עכשיו אני אתעכב, אדוני היושב-ראש, על הטענה ששמעתי גם הפעם, ולא בפעם הראשונה, בפגישות בחו"ל, על פגיעה בזכויות אדם בישראל עם דגש על ההתעללות בעצירים בשדה תימן, אותו סרטון מבושל, שהודלף בצורה פלילית, שפגע בזכויות החשודים, חיילי מילואים שלנו מכוח 101. הסרטון המבושל הזה - - - זה לא מילואים,

הם היו חיילי מילואים. הסרטון המבושל הזה גורם לנו נזק בעולם כולו. שר הביטחון לשעבר גלנט הורה לחקור את ההדלפה הפלילית באמצע אוגוסט. אז הוא הורה לחקור. עד היום לא שמענו על עצורים, לא שמענו אפילו על נחקרים, ארבעה חודשים.

זה לא שלא יודעים אצלנו במדינת ישראל במערכת האכיפה לחקור הדלפות. אנחנו רואים שהדלפה שחמאס מונע עסקה לעיתון בילד דווקא המערכת יודעת לחקור, ועוד איך יודעת. כי מערכות האכיפה שלנו, כמו בחוות החיות - - - איפה העצורים האלה?

איפה אלה שהדליפו את הסרטון, איפה? אלה שנכנסו לבסיס. איפה אלה שהדליפו את הסרטון, איפה? זה מה שמשנה. אלעזר, זה מה שמשנה, חבר הכנסת שטרן. אתה איש שלטון החוק. כי מערכות האכיפה שלנו, חבר הכנסת שטרן, כמו בחוות החיות של אורוול, כולם שווים, רק שיש כאלה ששווים יותר. היום גם שמעתי על מקרה של גנבת וסט בפלוגת מילואים, והחייל לא רק נזרק אלא גם הועמד לדין פלילי. אני לא אחשוף את שמו, אבל מה שברור הוא שלא מדובר בבן של גלי בהרב מיארה, זאת שהעם איתה, שומרת הסף שלנו. על פניו, על פי הפרסום המדהים של העיתונאי שי פרידמן בערוץ 14, יש לא מעט שאלות על היועמ"שית ועל הקשר שלה לבכירים במשרד עורכי הדין שבו עובד המג"ד של בנה, ואשר בעבר הביע בה תמיכה, ואם היה לכל זה קשר למילוט בנה מאימת הדין. מה שבטוח, הגנב, בנה של היועמ"שית, לא עמד לדין. כי ככה זה, כולם שווים אבל יש שווים יותר. במשטר דמוקרטי מתוקן כולם שווים בפני החוק. במשטר שבו העם הוא מטרד והאנשים שאותם הוא בוחר הם מטרד בריבוע ורק שומרי הסף והשופטים העליונים הם התגלמות הדמוקרטיה, יש שווים ויש שווים יותר. לאזרחי ישראל מגיע משטר דמוקרטי מתוקן ולא עריצות פרוגרסיבית מושחתת.

לא מתכוון להרפות, לא מחקירת ההדלפה הפלילית של הסרטון המבושל משדה תימן ולא מהדבר הבסיסי ביותר שמגיע לאזרחי ישראל - - תודה רבה. - - שוויון בפני החוק.

תודה לחבר הכנסת אריאל קלנר. חבר הכנסת משה סולומון, אינו נוכח. חברת הכנסת טלי גוטליב?

סליחה, לא ראיתי אותך. בבקשה.

שלוש דקות, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. ראשית, אני באמת רוצה להודות, להגיד יישר כוח לחברי ועדת הכספים כולם, אופוזיציה וקואליציה, שבאמת עושים עבודת קודש גם בשאלות, גם בבדיקה וגם באמת בהעמקה בתקציב כל כך מורכב וכל כך משמעותי בשעת מלחמה. הבוקר עשינו ב-08:30 דיון בוועדה לביטחון לאומי אצל היושב-ראש צביקה פוגל, והוא העלה דיון מאוד משמעותי וחשוב על הילדה היימנוט קסאו, שנעלמה ממרכז הקליטה בצפת. דבר היעלמותה הוא תעלומה בלתי רגילה. מדובר על משפחה שלמעשה עלתה לארץ מתוך כמיהה לירושלים, מתוך רצון לחיות כאן חיים בטוחים, חיים ציוניים, והיא מוצאת את עצמה בתוך מרכז הקליטה כמי שלא מצליחה לחיות בכלל. האבא לא עובד, הפסיק לעבוד, הוא לא מסוגל לעבוד. הוא מרגיש אחריות כבדה על זה שהוא לא הצליח לשמור על בתו. והאימא מצליחה לצאת לעבודה אבל לאט-לאט גם היא מגיעה למצב שבו היא לא יכולה לצאת לעבודה בשמחה ולפרנס את המשפחה. רוב החברים שלהם, אדוני היושב-ראש, רוב החברים, רוב המשפחות שהגיעו מאתיופיה למרכז הקליטה הזה בצפת, למעשה עזבו את מרכז הקליטה, כי זה זמן הקליטה בדיורי הקבע. והם בין המשפחות היחידות שנשארו שם, והמצב הזה כואב וקשה מאוד. מצד אחד אני יודע שהמשטרה עמלה מאוד ועושה עבודת קודש כדי למצוא כל שביב מידע על דבר היעלמותה. מצד שני, המצב מורכב. המצב הוא שאנחנו, אני דורש, ואני הייתי מצפה שאולי יימצאו כלים גדולים יותר מאשר המשטרה, כלים ברמה לאומית, כדי לתת איזשהו מידע כדי באמת להציל את הילדה הזאת, שנעלמה בגיל תשע וכיום היא בת עשר. עכשיו, תראו, אני רוצה להגיד מילה אחת על סוגיית התקציב. אני חדש בכנסת בכלל. כשאני מסתכל על התקציב וכשאני רואה למשל את הרווחים הלא-מחולקים, שעל זה אנחנו דנים הרבה מאוד מאוד, אנחנו מדברים על 10 מיליארד רווחים של האלפיון העליון שלא מחולקים ולא משלמים עליהם מס, ואתה אומר לעצמך: איפה זה היה? הרי זה לא יכול להיות שקבוצה קטנה מחזיקה כל כך הרבה כסף, לא משלמת עליו מס, בציפייה שאחת לתקופה יהיה להם איזשהו מבצע כדי שיוכלו לקבל, עוד רגע אני מסיים.

זה דבר שהוא מדהים. אני חושב שהעבודה שכרגע האוצר עושה, וועדת הכספים מצליחה לדייק את זה, שאנחנו מוציאים מהאלפיון העליון כספים כדי שנוכל לעמוד בגזרות הכלכליות מצד אחד, אבל האמת שאני חושב שזה נכון - - תודה. - - שהעבודה הזאת נעשית. אז אני מקווה שהחוק הזה יעבור, נצליח לייצר את כל האיזונים בתוך המשק כולו, ובעזרת השם אנחנו נצליח לחסוך את אותם 37 מיליארד שחסרים לנו.

תודה רבה לחבר הכנסת משה סולומון. חברת הכנסת טלי גוטליב, בבקשה. אחריה, אחרון הדוברים, חבר הכנסת שקלים. שלוש דקות, גברתי. איזה כיף להיות הבן של היועצת המשפטית לממשלה מיארה. מותר לך לגנוב אפוד, מותר לך לגנוב ממישהו אחר אפוד, ויסגרו לך את התיק, לא יחקרו אותך. אבל מה שהכי נורא זה הסיקור החיובי שזוכה מיארה היועמ"שית גם מדובר צה"ל, כשכל הדברור רצוף שקרים והכול כדי להגן על מיארה. קבלו את העובדות הבאות:

גונב אפוד מלוחם שהביא את זה במיוחד. יש הקלטות, זה נחשף בערוץ 14, ההקלטות בין הלוחם לבין הבן של מיארה. הבן של מיארה אומר, תקשיבו טוב טוב: בבירור בהתחלה, בתוך הגדוד עצמו, הבן של מיארה הכחיש, אבל יש מצלמות. אחרי שהוא הכחיש ויש מצלמות, יש שיחה בינו לבין לוחם המילואים, שהוא מודה, אבל הבן של מיארה גם אומר שתפסו אותו נקיפות מצפון אז הוא זרק את האפוד בצד הדרך ולא לקח אותו. בטח, בטח. אני לא יודעת היגיון של מי זה עובר, אבל קבלו את הדבר הבא: דובר צה"ל בפרסום הראשון של ערוץ 14 משקר ואומר שבעקבות גנבת האפוד, כן, כן, הודח הבן של מיארה. ובכן, שקר מוחלט. הוא הודח עוד קודם. אבל מה זה סיקור חיובי? קבלו את העיתונאית מיכל קדוש, כך קוראים לה, כמדומני. הגברת מיכל קדוש במעריב מוציאה כתבה על הבן של מיארה ואומרת: מה זה מחול השדים סביב היועמ"שית? בסך הכול הוא הגיע ב-7 באוקטובר, ביום התופת, היה בלגן, היה חסר בציוד, והוא לקח את האפוד, שזה שקר מוחלט, וזה סיקור חיובי, בה"א הידיעה, ליועמ"שית. ולא סיימנו.

של הבן של מיארה, שהוא איש עתיר זכויות אבל הוא עובד במשרד שבלת, הביא את החבר שלו בנקל. הוא מתקשר למילואימניק ואומר לו, וכל השיחות מוקלטות, מי שרוצה את הלינק של ערוץ 14 אני אשלח לו, מתקשר עו"ד יוסף בנקל, שלא נמצא בגדוד, והרי זה נסגר בתוך הצבא, מה פתאום עורך דין מתערב בזה? עו"ד יוסף בנקל, שמייצג, הפלא ופלא, מהמשרד שבלת, יצא לטובת מיארה ומייצג בכל מיני עתירות לרבות עתירה כנגד הפגסוס והרוגלות, מתקשר למילואימניק ואומר לו מה קרה, ואיך נסגור, ושהוא יודע להגיע לקשרים הנכונים ולמשפחה הנכונה. וכולכם יושבים בשקט. אז בואו נספר את הסיפור עם הדמויות הבאות: הבן של ראש הממשלה נתניהו גונב אפוד, ולא מעמידים אותו לדין, וסוגרים לו את התיק. ומה קורה? זה היה פותח מהדורות, זה לא היה יורד מהכותרות. ומה שאתם רואים פה זה את היד רוחצת יד של המערכות השונות.

מיארה היועמ"שית, שמרו על הבן שלה שגנב אפוד, לא כי הוא הלך להילחם ורצה להגן על עצמו, לא לא לא לא לא. הוא גנב אפוד ואחר כך הוא היה בדרך הביתה, שם את זה בצידי הדרך, לא פחות ולא יותר. והפצ"רית לא תחקור, והמג"ד לא יעניש אותו ולא יחזיר את האפוד. ואתם יודעים מה הכי מדהים? מי שילם על האפוד? מי שילם על האפוד? מי שילם על האפוד? לא הבן של מיארה, אנחנו שילמנו על האפוד והביאו למילואימניק. ובכן, איך אני אומר בעדינות, יש דם כחול ויש אנשים שלא יעמדו לדין.

שעומדת בראש מערך התביעה הפלילית, הוציאה הודעה שהיא לא מכירה את עו"ד יוסף בנקל, יוסף בנקל אמר שהוא לא נמצא בקשרים עם מיארה מאז שהיא לא פרקליטת מחוז. את יודעת מה הייתה התגובה של מיארה, חברת הכנסת רייטן? אין תגובה. אני רק אבהיר, חברת הכנסת גוטליב, שזה לא סתם אפוד. אפוד קרמי זה אפוד שמגן על החיים מכדורי 5.56 ומכדורים של קלצ'ניקוב. זה דבר שלצערי אין אותו לכל אחד שרוצה בצבא. זה ציוד מציל חיים. הוא גנב לו ציוד מציל חיים. זה ברמות האלה. אדוני היו"ר, הוא זרק את זה בצד הדרך. בטח הוא זרק, בטוח הוא זרק. חבר הכנסת שקלים נמצא? לא נמצא. אז מי השר שעולה לסכם? בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אנחנו מביאים לכאן תקציב הערב אחרי שנת מלחמה שבה, תודה לאל, אנחנו נמצאים כבר בישורת האחרונה של הניצחון המוחלט.

ציר הרשע קרס, התמוטט לתוך עצמו, ואנחנו בישורת האחרונה של הניצחון המוחלט. אבל מה נשאר לאופוזיציה לעשות? - - - אתה יודע מה, קריב? לפני שאני אדבר על האופוזיציה, יש לי חוב אליך מהפעם הקודמת. אתה עלית ואמרת כאן שאנחנו עוברים על החוק בזה שלא העברנו את התקציב עד סוף אוקטובר. שלא הנחתם. שלא הנחנו את התקציב עד סוף אוקטובר. אז אתה אומנם קורא לעצמך רביי רפורמי, אבל כנראה שאת הבסיס לא לימדו אתכם שם, בקהילה. יש מושג ביהדות שנקרא לאו שניתק לעשה. לאו שניתק לעשה זה אומר שאם יש איסור בתורה, אבל אם עברת על האיסור ויש לך מצוות עשה לתקן אותו, אז אתה לא לוקה על האיסור. למשל באיסור חמץ כתוב: "ולא תותירו ממנו עד בֹקר", בקורבן פסח יש איסור, אסור להשאיר עד הבוקר, צריך לגמור אותו עד הבוקר. אבל מה הפסוק ממשיך באותה נשימה? "והנֹתר ממנו עד בֹקר באש תשרֹפו". אם השארתם עד הבוקר יש תיקון לזה, באש תשרופו. עכשיו, להבדיל אלף אלפי הבדלות, נכון, החוק אומר להניח את התקציב עד סוף אוקטובר. אבל אם לא הנחתם עד סוף אוקטובר יש לכם זמן להעביר את התקציב עד סוף מרץ. ובינתיים, כל עוד לא מעבירים, יש תיקון, אחת חלקי 12. - - - רק שהתלמיד החכם שלמה קרעי, רק שיזכיר שהכלל הזה - - - נכון. זה עוד יותר, מה יותר חמור? מצוות תעשה או מצוות לא תעשה? אבל זה לא קשור. מה יותר חמור? אפילו מצוות לא תעשה, שזה לא ישבת ולא עשית, זה קום ועשה, עברת על לא תעשה, בכל זאת לאו הניתק לעשה לא לוקים עליו, בוודאי בשב ואל תעשה, שלא הצלחת לעשות ויש לך תיקון, הכול בסדר. אל תדאג, חבר הכנסת קריב, אנחנו נעביר את התקציב - - - עזוב - - - ל-40 מכות, רק - - - תקציב ב-40 מנדטים,

40 רק לליכוד, כן? 70 ומעלה לקואליציה.

הציבור, אתה יודע, הציבור רואה עד כמה יש כאלו שעובדים בשבילו, יש כאלה שעושים ופועלים כל הזמן - - - תושבי הצפון ראו איך הפרויקטור החמישי שלכם בורח.

אבל אתם עובדים בשביל הצפון, אתם עובדים. אני מבין שהדינמיקה בין אם ראש הממשלה ממונה על משהו ובין אם יש שר שהוא ממונה על אותו דבר, זו דינמיקה שונה לגמרי.

כאשר היה ראש הממשלה ממונה, אז הוא מינה פרויקטור. כאשר יש שר שהפך בעצמו לפרויקטור, שר התקומה זאב אלקין, אז לא צריך פרויקטור נוסף שיכהן בתוך אותו משרד, ולכן הדברים היו מאוד ברורים. אתה יכול להיות יופי של משגיח כשרות, אתה יודע איך להכשיר כל שרץ. חבר הכנסת קריב, אתה יודע, כשהכלכלה פורחת, האופוזיציה דועכת. מה זה פורחת. פורחת, פורחת.

גיוסי הון כמו שלא היו כאן מעולם, הבורסה במדינת ישראל משגשגת,

בשביל זה אתם מקפיאים קצבאות ביטוח לאומי.

בשביל זה אתם מוותרים לטייקונים על הרווחים הכלואים. נו, אתה מייצג את השכבות המוחלשות?

אכפת לנו גם מהניצחון המוחלט במלחמה הזאת,

חתימת הסכמי כניעה מול חיזבאללה. זה ההבדל בינינו. אם אתם הייתם בממשלה היום, מייד הייתם חותמים על הסכמי כניעה. הרי אפילו בלי איום אחד קטן ויתרתם מייד על הכול. לכן, מה שאני אומר זה שכאשר המספרים לא בצד שלכם, חבריי לאופוזיציה, כל מה שנותר לכם זה רק סיסמאות ריקות. ועם סיסמאות ריקות אתם לא יכולים לנצח. אתם יכולים לצעוק, אתם יכולים לעשות פיליבסטר, אתם יכולים לעשות תרגילים. תראה, השיטה שלכם, מרוב, אני לא רוצה להגיד עצלנות, אבל כנראה שכן, מרוב שליאיר אין כוח להיות כאן במליאה, אז התרגילים שלכם כלפינו הפכו להיות לא לעשות כלום. זה התרגיל הכי טוב שלכם, לא לעשות כלום. הינה, גם עכשיו. חוק התקציב מגיע, אין לכם מה לומר על התקציב. אתם מסכימים שהתקציב טוב, אתם מסכימים שהכול בסדר, והתרגיל, התרגיל של האופוזיציה לחוק התקציב, החשוב כל כך, שקובע כאן את מדיניות הממשלה בתוך תקציב המדינה, מה התרגיל שאתם עושים לנו? פשוט לא עושים כלום. אף אחד מכם לא נואם ואין לו מה לומר. אז בדרך הזו שלכם, באמת, כל מה שיישאר לכם זה רק סיסמאות ריקות, כי הציבור כבר לא קונה את זה. למרות שיש לכם שופרות שעובדים אצלכם 24 שעות, הציבור לא מאמין להם ולא מאמין לכם. אתם תמשיכו לצעוק, אנחנו נמשיך לייצר צמיחה. זו הסיבה שאתם תמשיכו להיות כאן,

בעזרת השם, נמשיך להיות כאן ולממש את המדיניות שלנו, להתייצב בפני האתגרים של מדינת ישראל ולעשות את כל מה שנדרש כדי להמשיך להביא את הניצחון המוחלט, להחזיר את החטופים הביתה ולהמשיך ולהעלות את מדינת ישראל על הדרך המהירה העולה בית אל, הדרך של שגשוג, של צמיחה, של כלכלה פורחת, של שיקום הצפון והדרום, יישוב הנגב והגליל ויהודה ושומרון, וכל מה שהתחייבנו וכל מה שאנחנו דוגלים כמדיניות הממשלה הזו אנחנו נמשיך לעשות, ואתם תמשיכו להיות באופוזיציה. אופיר, אני מבין שיש לנו פה עוד זמן כאן? יושב-ראש הקואליציה, מה הערכה? יש זמן. אז אני רוצה לדבר בעצם על המדרון החלקלק שמדינת ישראל נמצאת בו בדרך להפוך למדינה חצי דמוקרטית, תיאטרון של דמוקרטיה, דמוקרטיה בכאילו. בטח שלא יחריבו לנו, בג"ץ והיועמ"שית, לא יביאו D9 על הכנסת. הם לא יחריבו את האולם הזה. עדיין יהיו כאן 120 חברי כנסת ותהיה כאן ממשלה והכול בסדר. אבל כל זה הופך להיות לאט-לאט הצגה של דמוקרטיה, תיאטרון של דמוקרטיה, כאשר הגענו למצב שלא קורה באף מדינה דמוקרטית בעולם, לא קורה באף דמוקרטיה. ואתם, מרוב הרצון שלכם רק להיכנס בממשלה, להפיל את הממשלה, אתם עוצמים את העיניים מלראות מה קורה במדינה שלנו, מה קורה כשבג"ץ, שהוא גוף לא נבחר, שגם הוא בעצם גוף שכפוף, במדינה דמוקרטית, לשלטון החוק, בג"ץ אומר: אני ואפסי עוד. אני לא כפוף לשלטון החוק יותר. אם אהרן ברק, במהפכה המשפטית שלו, חשב ואמר: אנחנו יכולים לבטל חוקים רגילים, גם זה בלי סמכות חוקית. איזה פרשנות הביאה אותו לומר: אנחנו יכולים לבטל חוקים רגילים לאורם של חוקי-היסוד, כי חוקי-היסוד של מדינת ישראל הם סוג של חוקה, סוג של חוקה במדינת ישראל. ואם הכנסת, בטעות כנראה, חוקקה חוק רגיל שמתנגש עם חוק-יסוד, יש סמכות לבית המשפט העליון, בשבתו כבג"ץ, לבטל את החקיקה הרגילה הזו. עברו השנים, וזה לא מספיק. "יש לו מנה, רוצה 200, יש לו 200, רוצה 400". יש להם כוח, רוצים עוד כוח. ראו שאפשר לקחת סמכויות בלי שום הסמכה בחוק, ראו כי טוב להם, ואמרו: בואו ניקח עוד. ובשנה האחרונה בג"ץ הגיע למצב שהוא ביטל חוק-יסוד, ביטל את החוקה, ביטל את הסוג של החוקה שיש במדינת ישראל. תמיד אומרים לנו: בואנ'ה, הגנה על הדמוקרטיה. דמוקרטיה. בוא נראה מה קורה במדינה הדמוקרטית ביותר בעולם, בערש הדמוקרטיה, בארצות הברית. החוקה בארצות הברית מתחילה במילים "אנחנו האנשים", We the people. "אנחנו האנשים" אלה המילים הראשונות בחוקה של ארצות הברית, ואצלנו, במדינת ישראל, בג"ץ אומר לאנשים: אתם בסדר, תלכו לקלפי, תשחקו את המשחק הדמוקרטי, אבל אנחנו השופטים. אלה המילים שאנחנו מתחילים איתן את החוקה העתידית של מדינת ישראל: אנחנו השופטים. אנחנו קובעים הכול, על פינו יישק דבר. ואני רוצה לומר לכם, חבריי, בין שאתם עסוקים עכשיו בלהפיל את הממשלה, בניסיונות לעשות תרגילים כאלה ואחרים, בכל מיני תעלולים ומסיבות עיתונאים של יאיר לפיד וחבריו, ידיכם לא יהיו נקיות מהמצב שאליו שופטי בג"ץ והיועצת המשפטית לממשלה גוררים אליו את מדינת ישראל, להפוך אותנו ממדינה יהודית ודמוקרטית למדינה משפטית, למדינה שבה על פי השופטים יישק דבר. על מה בכלל היה מדובר שם? חוק-היסוד ששופטי בג"ץ כל כך נזעקו לומר שזה חוק-יסוד שאנחנו מוכנים לשבור את הכלים ולשנות סדרי עולם במדינת ישראל וליטול לעצמנו סמכויות בכוח הזרוע, כאילו אנחנו מועצת החכמים של אפלטון, ולבטל את חוק-היסוד הזה, לבטל את החצי חוקה, את המתווה החוקתי של מדינת ישראל? על מה מדובר? אזרחי ישראל שמעו את זה מאיתנו מספר פעמים, ואני רוצה לומר את זה שוב פעם: כשאני רואה את המאבק של שר המשפטים יריב לוין, בניסיונות שלו להגיע לפשרה, בניסיון רק להביא איזה איזון קטן, שופט אחד שמרן שלנו, שופט אחד אקטיביסט, לשום דבר הם לא מוכנים, כי הם מרגישים שהכוח בידיים שלהם. והכוח הזה, אנחנו ניקח אותו מהם. על מה אנחנו מדברים? מה באנו ואמרנו בחוק-יסוד של ביטול עילת הסבירות? שבג"ץ לא יכול לבוא ולומר: ההחלטה הזאת לא נראית לי. לא יכול לבטל החלטה מסיבה שהיא לא נראית לו, שהיא לא סבירה בעיניו. מה זה לא נראית לי? מי קבע אתכם להסמיך ולקבוע מה נראה לכם, ומה שנראה לכם זה החוק ומה שלא נראה לכם זה לא החוק? זה לא עניין שמנוגד לחוק, זה לא עניין של לא מידתי, זה לא עניין של ניגוד עניינים, לא עניין של שחיתות, זה עניין של "לא נראה לי". זה הרי ליבת הדמוקרטיה. מה זה "לא נראה לי"? כשהציבור הולך לקלפי, נראה לו שמי שיתווה את המדיניות של מה נראה ומה לא נראה זו הקואליציה, זו הממשלה הנבחרת. כשאתם באים ומשנים סדרי עולם, משדדים מערכות ישראל ואומרים: גם חוק-יסוד כזה. המתווה החוקתי של מדינת ישראל, חוק-יסוד כזה שאומר שאנחנו רק לא יכולים לבטל בגלל שלא נראה לנו, גם בשביל זה אנחנו מוכנים לשבור את הכלים. והם באו והכריזו על חוק-היסוד כבטל. אני לא מתרגש מהביטול הזה, אגב, אדוני היושב-ראש. הם יכולים לבטל מה שהם רוצים.

ויקבלו החלטה בניגוד לחוק-היסוד הזה, כשמבחינתי חוק-היסוד הזה עדיין שריר וקיים, ההחלטה שלהם משוללת כל יסוד, משוללת כל תוקף. אין להם סמכות לבטל חוק-יסוד, כמו שאין להם סמכות להוציא את ראש הממשלה לנבצרות. במדינה דמוקרטית היחידים שיכולים להוציא לנבצרות זה הציבור בקלפי. ולכן גם כאשר לוקחים את ראש הממשלה בעיצומה של מלחמה, כאשר אנחנו ממש בישורת האחרונה לקראת עסקת חטופים, וציר הרשע קורס, והכול ממש חזון אחרית הימים שקורה באזור שלנו, הם באים ורוצים להסיט את תשומת ליבו שלושה ימים בשבוע למשפט על מארג שנפרם והתפורר לחלוטין, על תיקים שקרסו לתוך עצמם. והדבר הזה קורה, יש אומרים, בגלל שמנסים להראות שראש ממשלה במשפט לא יכול לתפקד, ואז יבואו היועצת המשפטית לממשלה או בג"ץ ויגידו: אי-אפשר, ראש ממשלה בתקופת מלחמה לא יכול גם לעמוד על דוכן העדים, ולכן צריך להוציא אותו לנבצרות. אז אני הודעתי, ואני מודיע כאן שוב, קבל עם ועולם: לא משנה מה תחליטו לגבי הוצאה לנבצרות, והיועצת המשפטית תכתוב חוות דעת עם הררים של פסקי דין וטענות ומגדלים פורחים באוויר, ובג"ץ יחזק ויפרכס אותה בטענות נוספות, אתם לא העם. אנחנו מדינה דמוקרטית. אם תוציאו לנבצרות, אתם בעצם רוצים להוציא את העם לנבצרות, את המדינה הזאת לנבצרות, ואתם לא מוסמכים ולא רשאים לעשות את זה. ופשוט אף אחד לא יתייחס להחלטה הזאת שלכם. אז חכמים, היזהרו בדבריכם, חציתם את כל הגבולות בעניין של ביטול חוק-יסוד, היועצת המשפטית לממשלה מזמן הפכה להיות היועצת הפוליטית לאופוזיציה, בזה שהיא חדשות לבקרים באה ומכריזה על מניעות משפטיות, וגם היא בקרוב, בעזרת השם, תלך הביתה. היה לי חלק קטן בהתנעה של המהלך הזה, בשיתוף עם שר המשפטים, ותודה לאל, בהמשך לזה, בהמשך ל-13 החתימות, יצאו שרים נוספים והצהירו, יצאו שרי ש"ס והצהירו, ואנחנו עכשיו נמצאים עם רוב מוחלט שאומר שצריך להביא החלטה ולהדיח את היועצת המשפטית לממשלה. לא ייתכן שבמדינה דמוקרטית מי שהסמכויות בידיהם יהיו כאלו שאינם נבחרים, כאלו שאומרים לנו בלי להתבלבל, בריש גלי, במכתבים מפורשים: המדיניות הזאת לא מוצאת חן בעינינו, לכן אנחנו אפילו לא מוכנים לכתוב לכם חוות דעת, לא מוכנים לתת לכם להעלות את הנושא לסדר-היום בממשלה. חוק השידורים שלי נמצא כבר שלושה חודשים בהמתנה לנסחות במשרד המשפטים, ואחרי שלושה חודשים שם, אחרי שנה וחצי של עבודת מטה במשרד, קיבלנו מכתב מהם בשבוע האחרון, שאומר: כמעט כל המדיניות שלכם לא מוצאת חן בעינינו. מבחינתנו פולקמן, מממשלה קודמת-קודמת, מה שהוא החליט, זה כזה ראה וקדש, אם אתם רוצים לסטות מהדברים של פולקמן, תנמקו לנו הדק היטב, ובכל החוק הזה, מבחינתנו לא נעשתה עבודת מטה. ולכן הם לא רוצים לכתוב חוות דעת. הם לא רוצים לכתוב חוות דעת. אדוני השר,

ישבנו פעם באיזה ועדה, ואחד היועצים המשפטיים שם אמר: אנחנו לא שוכנענו שיש צורך בחוק. אנחנו לא שוכנענו שיש צורך בחוק.

ובכנסת עוד יש לכם את היכולת, הכנסת עוד לא הפכה להיות, למרות שלאחרונה כן מקשים כאן על היכולת של חברי כנסת לתקן חוקים, להרחיב חוקים בוועדה, לתקן חוק בתוך חוק, מה שהיה אפשר מימים ימימה, עד לפני שנתיים, הכול היה מותר, הפך להיות אסור בשנתיים האחרונות. אבל בכנסת עדיין יש לכם חופש הפעולה לחוקק חוקים, גם אם זה לא מוצא חן בעיני הייעוץ המשפטי לכנסת. הם אומרים: זה לא מוצא חן בעינינו, אבל תגישו. רבים בוועדה, מתעצבנים, אומרים: אי-אפשר, אסור, מניעה, אבל יש לכם היכולת בכנסת,

לעשות מה שאתם רוצים בעניין הזה. לנו בממשלה, גם אחרי עבודות מטה,

אומרים לי: למה אתה לא מביא חוק ממשלתי? למה חוק הרדיו פה, ולמה חוק התאגיד פה? חוק השידורים, שהוא כמעט קונסנזוס, רשות התחרות נתנה לנו מכתב תמיכה בכל החוק, עבודות מטה יוצאת מן הכלל, שנה וחצי, כל גורמי המקצוע במשרד התקשורת, משרד האוצר, יש לו הערות תקציביות בעיקר. אבל משרד המשפטים: לא מוצאת חן בעינינו המדיניות.

הם כותבים לנו במכתב: אתם רוצים להסיר את הרגולציה של המדינה, את התערבות המדינה בתכנים.

זה מה שאני רוצה, אין התערבות בתוכן, הציבור יכריע בשלט. אומרים: לא מקובל עלינו, אנחנו רוצים שתתערבו בתכנים, שיהיה פיקוח על התכנים, על האתיקה. לא רוצים, המדיניות שלנו, לפתוח את השוק לתחרות, להסיר התערבות של המדינה. הם מתעקשים: אנחנו רוצים. תקשיב איזה אבסורד. בתזכיר החקיקה הקודם, שפרסמנו ביולי 2023, לפני שנה וחצי, משרד המשפטים נתן לנו מתווה להקמת המועצה החדשה. אני לא רציתי בכלל מועצה, הרי אני מסיר את כל ההתערבות מהתכנים. לא רציתי בכלל התערבות. אמרתי: לא צריך. פקיד אצלי במשרד יהיה אחראי על התחרות, כן מחיר מפלה, לא מחיר מפלה. דברים טכניים, שאין כמעט שיקול דעת. אמרו לי: לא, צריך תאגיד סטטוטורי, צריך ככה,

צריך ככה. וצריך ששלושה שרים ימנו את החברים. נתנו לי איזה מתווה עם שתי ועדות איתור נפרדות. שיגעו אותנו. אמרתי: אני הולך איתכם. הוועדה הזאת לא מעניינת אותי בכלל, אין לה שום סמכויות, אני שולל ממנה את כל הסמכויות. ואז קיבלנו ביקורת בתקשורת מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, אומרים: איזה מארג ארג כאן שר התקשורת, עם כל ועדות האיתור והשרים הוא יצר לעצמו כאן שליטה בוועדה. אמרתי להם: מה אתם מציעים? המכון הישראלי לדמוקרטיה אמר: לך למתווה של ועדת איתור מנותקת, כמו בתאגיד. ועדת איתור, עכשיו גם הוועדה הזאת מוכיחה את עצמה ככישלון, כי יצחק עמית והיועצת המשפטית לממשלה לא נותנים לי גם למנות מועצה בדרך המנותקת הזאת. אבל אמרו לי: תכתוב ועדת איתור.

בתזכיר החדש: ועדת איתור כמו בתאגיד, אותו מנגנון בדיוק. בא משרד המשפטים עכשיו עוד פעם ואומר: לא,

אנחנו רוצים עובדי מדינה. אנחנו רוצים שלושה שרים, לפחות, שימנו נציגים בתוך הוועדה. אני אומר: ריבונו של עולם, תוקפים אותי על זה שאני רוצה התערבות פוליטית, אני מנתק מהפוליטיקה. מה אתם רוצים מהחיים שלי? כל דבר זה מאבק. מחר יש פגישה של גורמי המקצוע אצלי במשרד עם הגורמים הבכירים במשרד המשפטים, כדי לקבל החלטה אם מתקדמים בהצעת החוק הזאת, מכניסים אותה סוף סוף לנסחות, מתקדמים איתה, או שאומרים שלום עלייך נפשי, אתם לא רוצים לקדם לנו את החקיקה? נביא אותה כאן לכנסת. חברי כנסת כאן שמחים להגיש הצעות חוק, בפרט כאלו,

ליברליות, חברתיות, שיפתחו את השוק לתחרות. כמעט אין מחלוקת על הצורך בהצעת החוק הזו. אם לא תהיה לנו ברירה נתחיל להביא, כמו שהבאנו חוקים קודמים, שידענו שאין שום סיכוי שם, גם חוק כל כך טוב, לא תהיה לנו ברירה ונוותר על עבודת המטה הזו בממשלה. יש עבודת מטה.

תהיה חוות דעת, יהיה הכול מגורמי המקצוע במשרד התקשורת. אבל משרד המשפטים,

הופך את עצמו לאבן שגם הוא בעצמו לא יכול להרים אותה. הם הפכו את עצמם לאבן נגף כזו, שהם לא מסוגלים לאפשר לממשלה לקדם את המדיניות שלה. אגב, אני לא מקבל את זה שבלי אישור של משרד המשפטים אי-אפשר להגיש הצעת חוק ממשלתית לוועדת שרים לחקיקה. המנגנון הזה, שבו חוסמים אותי כבר שנתיים כמעט מלהגיש הצעות חוק ממשלתיות, שעברו עבודת מטה במשרד התקשורת, לוועדת שרים לחקיקה. בלי, אתה יודע איך הם קוראים לזה? "וסמך ידו". אם אין "וסמך ידו" של היועצת המשפטית לממשלה על החוק, אין חוק. זאת אומרת, העם הלך לקלפי, בחר את נבחריו, נבחרה קואליציה, נבחרה ממשלה, שרים רוצים לקדם מדיניות של הממשלה, אבל היועצת המשפטית לממשלה קבעה שבלי "וסמך ידו" של היועמ"שית אין חוק. אז עליי זה לא מקובל בשום פנים ואופן. ואני קורא מכאן לשר המשפטים לפעול בעניין הזה ולהסיר את המגבלה הזאת. אנחנו מאוד מאוד רוצים להביא הצעות חוק ממשלתיות, שעברו עבודת מטה יסודית במשרדים שלנו, לוועדת שרים לחקיקה כהצעות חוק ממשלתיות. אבל אם לא תהיה ברירה, ואם אין דרך, כי לפעמים יש "צבת בצבת עשויה": כדי לשנות את התקנון אתה חייב, מסעיף אחר בתקנון, להביא חוות דעת של היועמ"שית. ואז היא אומרת לך: אני לא אתן לך חוות דעת. אז אתה לא יכול להעלות את שינוי התקנון בלי לשאול אותה. זה הכול מין מארג מורכב.

אם תראו פעם אחת, תכירו את המושג "הנחיות יועמ"שית". יש דבר שהוא לא בחוק, לא בתקנות, לא בכלום. היועמ"שית קמה לפנות בוקר, לפני התפילה - - - מפי הגבורה. מפי הגבורה, כן. הלכו ללשכת הגזית, הלכה לכותל לפני התפילה, וישבה וכתבה. השר הזה לא יכול ללכת לפודקאסט ולהסביר לציבור. יש הנחיה כזאת. באמת,

ככל שהפיליבסטר ממשיך אתה מטפס לפסגות של הזיה,

ההזיה היא המציאות, חבר הכנסת קריב.

תמשיך. אתה לא מודע לזה. לא יצא לך לפגוש מה זה הנחיות יועמ"שית. אתה עברת לספרות מדע בדיוני. - - - ככל שהפיליבסטר פה מתמשך, אנשים שם משמינים - - - - - - ואכלו בטטה. אולי שמישהו יחליף אותך, שתלך לאכול משהו? האמת היא שלפני שאכלתי אני יותר חד. אה, אתה יותר פנטזיונר. בכל מקרה, הלכה היועצת המשפטית לממשלה והחליטה לכתוב הנחיות יועמ"שית. בלי שום סמכות של אף אחד, בלי הסמכה בחוק. למשל, תקשיב, חבר הכנסת קריב. אני רוצה לעשות פודקאסט, הסכת בעברית, אני רוצה להסביר במספר פרקים של הסכתים לציבור מה יש בחוק השידורים שעומד להגיע. - - - תעשה בתאגיד.

פודקאסט? הסכת.

זה הַסכת, להקשיב. פודקאסט בעברית זה הֶסכת. כך קבעה האקדמיה ללשון העברית. סוף סוף למדתי משהו.

רק עכשיו למדת משהו?

- - - בכל מקרה, רציתי להסביר לציבור מה יש בחוק השידורים. מה יותר טוב מזה ששר בא ואומר: בואו נסביר לכם. מביא גורם מהשוק, איש מקצוע, איש מגזר שלישי, כל מיני גורמים, לאו דווקא מהצד שלנו. הזמנתי גם כאלו מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, לשבת איתי ולשאול שאלות. כל מה שאני צריך זה לממן בכמה מאות שקלים את האולפן. לשבת מול שני מיקרופונים. אסור לי. הנחיות היועמ"שית: השר לא יכול לעשות דבר כזה.

מישהו אחר, גורם מקצועי אחר במשרד יכול. השר, אסור לו.

זה שחיתות. הוא מבזבז כספי ציבור כדי להסביר לציבור את המדיניות שלו. דברים שהם

האוזניים תצילנה למשמע ההנחיות האלה. כל פעם אנחנו מתוודעים להנחיות חדשות, להזיות חדשות, כמו שאומר חבר הכנסת קריב. - - - קטן עליך. תספר לנו, באמת. תספר לנו, מה אתה אומר? מקשיבים

- - - דברי תורה וכאלה. אני מספר כבר חצי שעה.

אני יודעת. אכלתי בפרסה, אדוני השר,

וגם שרים לשעבר מהאופוזיציה יודעים היטב שלא יכול להיות דבר כזה שיש פקיד אחד, מכובד ככל שיהיה, שחוסם במזיד, ביודעין, חדשות לבקרים, כל יוזמה של הממשלה. כל יוזמה שהיא במדיניות, כן? הם נותנים לנו לסלול כבישים. אולי לא - - - - - - אנחנו

פחות אולי בנגב,

ביהודה ושומרון. נותנים לסלול כבישים, נותנים לספק מים, לתקן את הביוב. זה בסדר. כמו שהם אומרים: 99% אנחנו איתכם. גם נותנים לבן של מיארה לגנוב אפוד. גם את זה נותנים. מה שמותר לבן של מיארה אסור לנו. אלה דברים שהם, בעיניי,

זה עוד ממחיש את המושג הזה, שיש כאלו שהם מרגישים שהם מעל החוק. יש כאלו שמי יכול לפתוח בחקירה נגדם? אי-אפשר, אם אתה מאותרג. הרי למה בג"ץ רוצה להקים את ועדת החקירה הממלכתית? יצחק עמית רוצה למנות את החבר שלו, או את החברה שלו - - - - - - את זאת שדואגת לשמיכות למחבלים, שיהיה להם דף ועט, מימייה, ולשקול אותם, אם הם עלו במשקל, מחבלי הנוח'בות.

ממש ככה, והם רוצים למנות את אותה ועדת חקירה, שתאתרג את מערכת המשפט, שפגעה בכוח ההרתעה של מדינת ישראל, את מערך הייעוץ המשפטי לממשלה, את אלה שלא נתנו לנו לגרש משפחות מחבלים, ועדיין לא נותנים ולא מאפשרים לנו להרתיע כאלו, שלא יבצעו בנו פיגועים, את אלה שגרמו לאזור החיץ ברצועת עזה להתבטל לגמרי ולפגוע בלוחמים שלנו. כל אלו שהיו אחראים לזה לאורך כל הדרך רוצים לאתרג את עצמם. איך הם יעשו את זה אם נקים ועדת חקירה ניטרלית, ועדת חקירה של קואליציה ואופוזיציה? אדוני השר, אני רק אגיד לך שבמהלך המלחמה הזו יצחק עמית יושב בראש הרכב שנותן זכות עמידה לרשות הפלסטינית כנגד עתירה נגד חוק של הכנסת לנכות כספי פיצוי מכספי הרשות, נותן זכות עמידה לעזתים באמצעות עמותה כלשהי נגד התקיפה של בית החולים אל-קודס. זאת לא זכות עמידה. הוא אומר: אנחנו לשירותכם. לשירותכם.

על תנאי הכליאה של המחבלים, עתירה להחזיר את הגופה של הארכי-מחבל וליד דקה, כשאנחנו במשא ומתן על חטופים, ותנאי מחיה של הנוח'בות, והצלב האדום, העתירה שלהם לבקר את המחבלים. כל זה קורה בזמן

זה פשוט נורא, אבל זה הפרוגרס, שאתה אומר עליו, אתה מדבר על זה כבר הרבה מאוד זמן, שבסוף בסוף אחרי ולפני הכול זה לתת כוח ל-15 אנשים שלא נבחרו על ידי העם לבטל את חוק הלאום, ולהפוך את מדינת הלאום היהודי למדינת כל אזרחיה. אנחנו רואים את זה, ואנחנו נמנע את זה. זה הכול. נכון מאוד, יישר כוח. ואני ממשיך את דברייך וקורא שוב לשר המשפטים, אנחנו נותנים לו את כל הרוח הגבית הנדרשת להביא את הדחת היועמ"שית בהקדם האפשרי, באופן מיידי. כבר יש רוב מוחלט. יש רוב, נכון, בהתחלה היו כאלה שהיססו, לא חתמו.

אבל עברנו את זה, אנחנו אחרי זה, ויש סיבה. רק לי במשרד התקשורת יש דוגמאות אין-ספור שלא נותנים לי למנות במועצת התאגיד, גרמו לדרורי להתפטר, חוק השידורים, אודליה מינס, שבג"ץ - - - אבל אתה ניצחת אותה בבג"ץ. זה לא הוגן. 37 שרים, תמיד תוקעים אותו.

שחושבים שהעבודה שלך לא חשובה? תמיד שמים אותך? אבל אני אחראי לתקשורת. אתה יודע למה עושים את זה, חבר הכנסת קריב? מתחשבים בך, יודעים שאתה נורא נהנה.

אני לומד תמיד תורה, זה טוב.

אבל אדוני השר, אתה ניצחת בהקשר הזה, כי בג"ץ קבע שעמדת מיארה, שחתרה תחת ההחלטה שלך למינוי הנכון הזה, לא מחזיקה מים. חיפשו והפכו וחיפשו והפכו, ושום טיעון משפטי שלה לא מתיישב - - - זה הרבה יותר גרוע מזה, זה אומר - - - אל תדאגי, חברת הכנסת גוטליב, מחר בג"ץ יקבע משהו אחר. אנחנו צריכים להפסיק להתרגש ממה שבג"ץ קובע או לא קובע. - - - זאת בדיוק הבעיה.

בוודאי שלא מתרגשים, אבל אומרים - - - חבר הכנסת קריב, אמרתי - - פסגות של ממלכתיות, פסגות של ממלכתיות. תמשיך. אמרתי כבר כמה וכמה פעמים: אין אמון במערכת המשפט. כפי שהיא היום,

תמשיך. שמעתי טוב טוב - - לא קיים, אין. בכנסת יש אמון.

אתה תהיה מועמד לשר המשפטים או ליו"ר הכנסת בסיבוב הבא, בהקפדה שלך על ממלכתיות. לנו יש אמון בכנסת, גם בך, עם דעותיך המשונות מאוד.

או-או,

גער בה על זה שלא נתנה לי לייצג את עמדתי בבית המשפט בכלל.

הרי היא אמרה לי, לא, אני לא נתלה, אני אומר: אפילו. אני לא צריך. וואו,

לו בשם שלו, זה הכי גדול.

נכון, גם בתפיסתי. אז "קרעי" זה בסדר.

ההישג של זה הוא העובדה שנקבעו מסמרות משפטיות, ראשית, שהייעוץ המשפטי לממשלה הכין חוות דעת שלא מחזיקה מים. ברמה המשפטית, אמורים להיות שם חוד החנית, לא פחות, ופסק דין אחרי פסק דין ברמת הנייר סופג הכול. פסק הדין שמשאיר את הנגד במעצר מחזיק מים? רגע, אבל שאלת אותי ספציפית על ההחלטה הזו, בסדר? לגבי הנגד, אני תכף אתייחס לנגד. אבל בהקשר הזה שלך, אדוני השר, יש לזה השלכות אדירות. השר הצליח להעביר בוועדת השרים לחקיקה גם את עניין הפרטת התאגיד, שאומנם רק עבר קריאה טרומית, אבל ההסברים שלו הניחו את דעת השרים יותר מחוות דעת של יועמ"שית, שאומרת שהפרטה של כלי תקשורת זאת סתימת פיות.

אין לתאר, וזאת השחרה של שר תקשורת וזאת השחרה של חבר כנסת. כי לא מאמינים לייעוץ המשפטי לממשלה. זה כבר ברור לכולם היום שהיועצת נגד הממשלה. אני אומרת לכם את זה שנתיים, שנתיים.

אני לא צריכה להסביר את זה, אבל אני רק מסבירה בגדול: לבית המשפט העליון יש שני כובעים: בית משפט עליון שיושב בערכאת ערעור או ערר על החלטות של בית משפט מחוזי, ובג"ץ. באף מקום בעולם אין בית דין גבוה לצדק. מה אני צריכה בית דין גבוה לצדק? סעד לאזרח, כל הסעדים עברו לבתי משפט לעניינים מינהליים. אם דעתי תישמע, בג"ץ ככזה צריך להיות מבוטל, שיהיה בית משפט עליון, תישאר ערכאת ערעור. הבעיה בהקשר של הנגד היא שאין מה לעשות, השופט שטיין חושב, באופן הזוי ברמה המשפטית, שעילה למעצר זה מה שיש לנגד בראש, מידע שהוא יודע. אבל הוא ישתחרר יום אחד, מה תעשה לו? delete בראש? זאת הזיה. תבינו, העילה למעצר של הנגד שהעביר לראש הממשלה מידע רב חשיבות, שלא רק לא פוגע בביטחון אלא מדייק את ביטחון ישראל, הוא עצור בגלל מה שיש לו בראש. טלי והשר, תלכו פה לחדר ותנהלו דיון,

השופט שטיין גם חשב שאם הוא משחרר את פלדשטיין אפשר לעשות לו האזנות סתר. אני בכלל לא מבינה מה זאת ההחלטה שלא מחזיקה מים.

ואף אחד גם לא מאשים את הנגד, שהוא הלך לדווח את זה למישהו בחוץ. הוא אומר: הוא ידבר שוב עם הגורמים הממשלתיים. מי אלה הגורמים הממשלתיים? שר הביטחון וראש הממשלה, שגם ככה יכולים לראות את כל מה שיש לו בראש. אני מפצירה בראש הממשלה ללכת לבקר את הנגד בכלא, ללכת לבקר אותו, לשמוע ממנו. אם כל כך מפחדים ממה שהנגד יודע, זה בדיוק מה שראש הממשלה צריך לדעת. שייסע לבקר אותו, לשמוע ממנו את הכול מהכול. זה הכול.

מונולוג? זו הפוגה, הפוגה.

הפוגה. חבר הכנסת טאהא,

אפשר לחלוק על התוכן, אבל דבר אחד אי-אפשר להגיד על חברת הכנסת גוטליב, כל מה שהיא אומרת אלה דברים ממוסמכים, אלה דברים

חקוקים בסלע. אלה דברים רציניים. כולל הדברים שהיא אמרה עליך.

על הכול. כולל הדברים שהיא אמרה עליך. הכול.

אני יכול להסכים, לא להסכים, באמת. אני אגיד לך יותר מזה - - אדוני היושב-ראש, אתה אמור לנהל את הישיבה,

אני מנהל, אני מנהל. היום אני בשיטת ניהול ליברלית. אמרו לי שאני מחמיר מדי, אז היום אני ליברלי יותר. אנחנו דמוקרטיה ליברלית, שמעתי, לא? עמד פה יאיר לפיד, ראש האופוזיציה,

ראש הממשלה מדבר על נצח ישראל, עולה נשיא פרגוואי, ידיד ישראל הגדול, מדבר על השורשים שפה. ועולה יאיר לפיד, "דמוקרטיה ליברלית". אז אמרתי, אולי יש בו משהו. בואו ננסה את הליברליות. אולי זה ייקח אותנו לאנשהו. זה ליאיר, ליאיר התבלבל הנאום באותו יום, אדוני היושב-ראש, הוא חשב שהוא עמד כאן בהצעת אי-אמון. הוא לא הבין שיש פה את נשיא פרגוואי, שבא לכבד אותנו. כשראש הממשלה דיבר, כשהנואמים האחרים דיברו, הרגשתם את משק כנפי ההיסטוריה, את השלום, את האחווה. נשיא פרגוואי אומר: ירושלים היא בירתנו השנייה. בא יאיר לפיד, מתחיל לצעוק, להתעצבן. כאילו אנחנו באיזה הצעת אי-אמון. אבל הוא בייש רק את עצמו לטעמי. בכל מקרה, אגיד לך עוד תשובה למה פסק דין הזה חשוב בעיניי משתי סיבות: א. כי מאז יש לנו פתחון פה גם בישיבת הממשלה. כשאנחנו אומרים, אפילו מזכיר הממשלה מאז בכל מכתב שהוא כותב בתגובה לאיזה מניעה, הוא אומר: ראינו כבר מה שווה המניעה המשפטית שלכם, אפילו בג"ץ פסל אתכם. אז זה הגדיל את פתחון הפה בממשלה. לא שהייתי צריך, אני תמיד אמרתי את הכול, אבל זה נותן עוד כוח.

בעיניי בהליך ההדחה של היועמ"שית, יהיה לדבר הזה משקל מאוד מאוד מכריע. הרי הדיחו כאן יועמ"ש רק בגלל שהוא לא רצה לייצג את הממשלה במקרה חד-פעמי. כאן המקרה החד-פעמי שהוא יכריע את הכף - - - - - - כן,

עכשיו זה הפוך.

הדורות השתנו, אנחנו הפכנו להיות תיאטרון של דמוקרטיה. אבל כאן מה שיכריע את הכף זה שבג"ץ אומר להם: אתם נוכלים,

הפרשנות שלכם שגויה לחלוטין, אתם לא בסדר שלא נתתם ייצוג. בג"ץ אומר את זה. אז יהיה לזה משקל גם בתהליך ההדחה שלה,

השופט גרוניס הביע את דעתו לגבי היכולות של היועצת המשפטית הנוכחית לשמש בתפקידה. נכון, בהחלט כן. בהחלט כן.

אולי אוסיף כאן עוד דבר אחרון, חברת הכנסת גוטליב, ובזה אולי אסיים את פרק תיאטרון הדמוקרטיה שאנחנו חיים בו. אני, למרות המלצות ועדת שמגר - - בסדר, נעבור לפרשת שבוע.

- - למרות המלצות ועדת שמגר שאומרות שצריך ללכת בתהליך ההדחה, לפנות לוועדת האיתור, להתייעץ איתה בעניין.

אבל למרות ההמלצות האלה,

לאור התיק עב הכרס והמניעות המשפטיות שבאות כל שבוע, והיועצת הפוליטית שהיא הפכה להיות, שזה ברור לכולם, אני הייתי מביא מייד החלטת ממשלה ואומר: אלה החומרים, נותן לה אותם,

יש לך שבוע להתייחס אליהם, בואי לשימוע בממשלה. אין התייעצות ואין כלום.

ההתייעצות מיותרת לגמרי במקרה הזה. הדברים ברורים כשמש. כל בר-דעת מבין את זה שאת לא יועצת משפטית לממשלה, ולכן אנחנו רוצים להחליט להדיח אותך.

יש סמכות לממשלה לעשות את זה. כלל הפרשנות אומר שאם יש לך סמכות להחליט, אתה לא חייב להתייעץ. אני חייבת פה לומר, ברמה של משפט בכלל. אם אתה השר או אם אתם הממשלה, אין לכם חובה להתייעץ בהקשר הזה עם הוועדה. זו תפיסת הפרשנות שלי. אבל שבג"ץ לא יעשה לנו נזק בהקשר הזה, ולא יערים אגב כך, במהלך החשוב, שאגב אתה מוביל בהקשר הזה, אני אומרת, שיוציא כבר שר המשפטים מכתב לנשיא גרוניס, שאמר עליה שהיא לא ראויה ולא כשירה, ויכנס את הוועדה, עם כל הכבוד זה יהיה צעד משילותי רב-חשיבות יותר מכל מיני כותרות שנעשה כך או אחרת. אני לא רוצה לדבר על מה נעשה או מה נחוקק כשהסיכוי של זה נמוך, אני רוצה את היועמ"שית, שחודלת אותנו, חותרת תחתינו, משקרת את עם ישראל שאנחנו בדיקטטורה, משקרת, ולא רק היא, גם חיות הזהירה, אמרה שנביא דיקטטורה. היא צדקה. יש לנו דיקטטור, מיארה. כמו שאמרתי, מנסים לקחת אותנו למדרון חלקלק שיוביל אותנו לתיאטרון דמוקרטי. לא יהרסו - - - יש לך את זה ביותר צ'אוצ'סקואית?

אני אף פעם לא קרובה לאיזשהו - - - זה הכול. סטלין או פוטין. אני לא פוטין ולא צ'אוצ'סקו. אני לא צריכה שום פקידה שלטונית - - - אנחנו נבחרי ציבור, קיבלנו מנדט מהעם - - - לא צריך בכלל ייעוץ משפטי. לא צריכים בכלל יועצים משפטיים.

אם אתה שואל אותי, ייעוץ משפטי זאת משרת אמון.

תעריך את טלי - - - לך, לי, לבן גביר, לכולם. הם שומרי הסף, לא מיארה. מיארה היא שומרת סף? ראיתי פרסום שגם ראש השב"כ, כן, הוא שומר סף.

הסף היחיד שהם שומרים עליו זה - - - לא צריכים ראש אמ"ן, לא צריכים ראש מוסד, לא צריכים טייסים, לא מצריכים יועצים משפטיים, לא צריכים אף אחד.

הסף היחיד שהם שומרים עליו זה סף הבית שלהם, שחקירה לא תתקרב אליהם ולבני משפחתם. ואת זה אנחנו רואים בשבוע האחרון. אבל אני רוצה לשאול אותך, דוידסון, פעם אחת אני רוצה לקבל - - - תגיד לי,

אני לא מבין מה עובר לכם בראש. מה אתם רוצים, מדינה שבה אתם תחליטו הכול? שאף אחד לא יבדוק אתכם - - - לא, שהעם יחליט. העם קובע.

גם ב-1933 בגרמניה העם קבע. אז מה? מה זה אומר? אתה משווה אותי לגרמניה? אגב שיטת המשפט בגרמניה, קרמניצר,

פרופ' קרמניצר, שיצא נגד החנינה של השב"כ בקו 300, שיצא נגד יציאה של מחבלי חמאס מפה ללבנון, גם על זה הוא יצא נגד, הוא יצא נגד כל מיני דברים שקשורים לשמירת הלאום היהודי.

קרמניצר, שלפסול מפלגה שחותרת תחת קיומה של המדינה היהודית שזה בסדר, אם הוא רק משכנע במלל שלו, הוא יוביל לביטול מדינה יהודית, זה בסדר. נו, די כבר. העם ונבחריו הם שומרי הסף.

אני חושב שאתה צריך להצטרף למפלגה של יאיר גולן. גם הוא משווה אותנו כל הזמן לגרמניה הנאצית. אני חושב שהשוואה כזאת - - - לא השוויתי. אמרתי שזה מה שקרה. אני חושב שהשוואה כזאת, אתה יודע מה הולך לקרות כאן? אתה, פעם אחת - - - העם לא יכול להיות שומר הסף. העם לא יכול להיות שומר הסף. אז בואי תגידי לי, מי שומר הסף של שומרי הסף?

אתה שר התקשורת, נכון? לא, לא, תגיד לי אתה.

אתה רוצה לבטל את התאגיד, אתה רוצה לבטל את עיתון הארץ. אתה רוצה לבטל

צה"ל. מה הבעיה עם זה?

מה הבעיה עם להפסיק לממן - - - אתה רוצה לשלוט בתקשורת. לא נכון.

תגיד לי, לא צריך שומר סף? - - - את העבודה הזאת? דוידסון, אתה

נתוני צפייה.

יש לי נתוני אמת,

אחרי, של אחת הפלטפורמות. בכל רגע נתון הם יודעים כמה מממירים דלוקים על כל ערוץ. שישקפו את זה לציבור. זה מה שאני רוצה. לתת עוגן

שהיא שולטת. אתה לא רוצה דמוקרטיה, אתה רוצה מועצת חכמים, וזו לא השיטה שלנו.

מהם האיזונים והבלמים של בג"ץ, תן לי איזון אחד. איזו הגנה יש לשכבות שבצדדים, לקהילה הלהט"בית? איזו הגנה יש

בזמנו בצוות שהיה בשיחות בבית הנשיא.

ואני אומר לך שהפערים בינינו ובינכם, כי אתם והאנשים שלכם היו בשלטון והבינו את הבעייתיות בכוח המופרז שיש היום לייעוץ המשפטי על כלל גווניו, על כל השדרות שלו בשירות הציבורי, ואני אומר

"ויאמר לו ה' שמך

לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל יהיה שמך ויקרא את שמו ישראל".

מה ההבדל בין יעקב לישראל,

יעקב זה שם של רמייה. דבר על הפרשה שעברה ועל הפרשה הבאה. אין בעיה, בלי נדר. מה ההבדל בין יעקב לישראל?

מעתה יעקב אבינו, אומרים לו: אתה יכול לפסוע בדרך ישרה ובטוחה, כמלך, ללא פחד וללא מורא. והיה העקוב למישור. השינויים האלה, הרמב"ן תמיד אומר שמעשה אבות סימן לבנים, לכן התורה מאריכה בסיפורים של אברהם, יצחק ויעקב ובכל חומש בראשית. גם כאשר ירד יעקב למצרים קראו לו בשם "יעקב", יעקב ירד מצרימה.

כי הוא נועד להיות - - אתה רוצה תה?

שתאמר דברי תורה בנחת.

הוא אומר בנחת. כי יעקב נועד, כשהוא ירד למצרים, להיות בבית עבדים, לא להיות במקום של שררה אלא להית בבית עבדים. אבל בניו נקראו כבר "בני ישראל".

כדי לסמל את העתיד שלהם. "כי יפרו הבנים ויגדל שמם וכבודם" ככה כותב הרמב"ן. עכשיו, כמו שאמרתי, מעשה אבות סימן לבנים. גם במלחמה האחרונה, המלחמה הזו החלה במפלה כואבת ובהשפלה. האויבים שלנו ניצלו רגע של חולשה, ונאלצנו להתמודד איתם בתחבולות ובעורמה ובמאמצים כבירים. אבל ברוך השם עברנו את השלב הזה, התאוששנו. הפכנו את הקערה על פיה בגבורתם של חיילנו והוכחנו שוב את כוחנו כבני ישראל,

כמו מעשיהם של שמעון ולוי בפרשה, שנקמו את כבוד אחותם. אתה יכול להזכיר מה אמר יעקב אבינו בפרשת ויחי על מעשה שמעון ולוי? בסודם - - - ובכל זאת - - - לא, צטט, אתה יודע.

לא צריך לצטט, אבל עדיין. אתה נתלה במעשה שמעון ולוי כשאביהם קילל אותם,

אבל למה לכעוס? חבר הכנסת קריב, למה לכעוס? קילל אותם על המעשה.

בשום אופן לא קילל. לא - - - בתורה, בתורה. שמעון ולוי נקמו את כבוד אחותם. הם אמרו ליעקב אבינו, חבר הכנסת קריב. - - - נזף יעקב בבניו על המעשה, גם בהתחלה, מתוך פחד, בפרשה שלנו, עשה את זה מתוך פחד. הם ביקשו הארכה של חמש דקות. אני אישרתי. חבר הכנסת קלנר, סוף-סוף יש פה ריב לשם שמיים. סוף-סוף. - - - אבל בפרשת ויחי הוא אמר אמירה מוסרית וערכית,

אתה מוכן לעזור לי? או גם פה זה עניין של - - - שמעון ולוי, ברור לנו שאתה,

רוצה רפיסות, רוצה חולשה.

אני רוצה שיהיו - - - טבחו בנו, אנסו בנו. אתה רוצה שלא נעשה כלום. שנחתום על הסכמי כניעה. שניתן לכל האויבים שלנו. לא יקרה. לא יקרה.

צבאית ועוצמה מוסרית.

אתם שכחתם את מה שפרשת ויחי אומרת. מה זה עוצמה מוסרית? להאכיל את האויבים שלנו? לוותר להם?

לא ננקום את נקמתנו? מה זה עוצמה מוסרית? מה זה המילים הריקות האלה? עוצמה מוסרית זה למחות את זכר עמלק. זה עוצמה מוסרית. לא - - - המוסר שלנו הוא מוסר אלוקי. המוסר שלך הוא מוסר אחר. כתוב בגמרא בתענית שאסור ללמד אדם, תלמיד שאינו הגון.

גם בזה אתה צודק. ועכשיו אנחנו נמצאים בעידן של בני ישראל. הפכנו את הקערה, מבני יעקב לבני ישראל. ובעוצמתם של לוחמינו, עם ישראל, מדינת ישראל וארץ ישראל, השבוע, כשאנחנו קוראים, כשקראנו על עזיבתו של יעקב אבינו את פדן ארם, פדן ארם היא סוריה של ימינו, הלוחמים שלנו נכנסו בגאון, ללא התנגדות, והם ממשיכים לפעול שם כדי להבטיח את ניצחוננו ואת ביטחוננו. ראוי לזכור, סוריה היא אומנם לא בגבולות הארץ המובטחת, אבל כבר נכבשה על ידי דוד המלך. הקדושה של דוד המלך קידשה לשעתה, אבל כבר ניבאו חכמינו: "עתידה ירושלים שתהא מגעת עד שערי דמשק". ובעוד התותחים רועמים בגבורה, ממשיכים לנסות לטשטש אותנו עם מסכי עשן. בעיצומה של המלחמה החליטה מערכת הצדק להסיט את תשומת הלב של ראש הממשלה בנימין נתניהו מהניצחון המוחלט והשבת החטופים למיטוט המגדלים הפורחים באוויר שבנו כנגדו. מסיבת לשכת עורכי הדין באילת, אפשר בשבילה לבטל דיונים. פגרת קיץ - - - איך הגעת לזה? חכה, אני אסביר. תמיד בסוף אני מגיע לראש הממשלה, אם עוד לא הבנת. פגרת קיץ, אפשר לבטל בשבילה דיונים. אבל זמנו של ראש הממשלה, שיפעל להחזיר את החטופים הביתה, שיביא למדינת ישראל את הניצחון המוחלט, זה פחות חשוב בעיני מערכת הצדק שלנו. אבל כמצב העם כך גם מצב מנהיגו. נתניהו, ראש הממשלה, ניצב יציב ואיתן, כמאשים ולא כנאשם. הוא ניגש לדיונים בגאון, ללא צורך בתחבולות ובטוח בצדקת דרכו. אני רוצה לאחל לו מכאן, ואני בטוח שכולכם מאחלים לו את זה, שכמו בפרשה, בשררה ובגדולה של ישראל, יתקיים בו "כי שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל". אלוהים, כתוב, אלוהים זה הדיין. "אלהים לא תקלל, ונשיא בעמך לא תאֹר". אלוהים זה הדיין. אז כמו בפרשה שיעקב שרה עם אלוהים, עם המלאך, אני רוצה מכאן לאחל לראש הממשלה נתניהו "כי שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל" תוכל לדיינים, תוכל לאותה מערכת שמנסה להפיל אותך כדי להפיל את הציבור שלנו, את מחנה הימין, ויתקיים בך הפסוק "כל כלי יוצר עלַיִך לא יצלח וכל לשון תקום אִתָך למשפט תרשיעי".

תודה רבה. לפני שנעבור להצבעה שתהיה שמית, עוד שר?

אנחנו מבקשים שאלה מהצד. שר נוסף, בבקשה. חמש דקות לרשותך, אדוני. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

בהמשך לנושא חנוכה,

בעבר, אנחנו נמשיך כמובן לקראת חג החנוכה ללמוד את דברי רבותינו, חשיבות ההודיה להשם ופרסום הנס. וכך נאמר בחז"ל: בתקופת בית שני גזרו מלכי יון גזרות על ישראל, וביטלו אותם מדתם, ולא הניחום לעסוק בתורה ובמצוות, ולחצום לחץ גדול, ופשטו ידיהם בממונם ובבנותיהם, ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות, וטימאו הטהרות, והיה צר לישראל מפניהם מאוד, עד שריחם עליהם השם אלוקי אבותינו והצילם מידם, וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום, והושיעו את ישראל מידם, והעמידו מלך מן הכהנים, וחזרה המלכות לישראל ונמשכה יותר ממאתיים שנה, עד חורבן הבית השני. וכשגברו ישראל על אויביהם ואיבדום, היה זה ביום כ"ה בכסלו, ונכנסו להיכל ולא מצאו שמן טהור להדליק המנורה שבבית המקדש, לא מצאו שמן טהור אלא פך אחד של שמן, שלא היה בו להדליק אלא יום אחד בלבד, ונעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים, עד שכתשו זיתים והוציאו שמן טהור. ומפני זה התקינו רבותינו שבדור ההוא שיהיו שמונה ימים אלו, החל מיום כ"ה בכסלו והלאה, ימי שמחה והלל. ומדליקים בהם נרות בכל לילה משמונת הימים לפרסם הנס ולגלותו, וימים אלו נקראים חנוכה. אני ער להערתו של חבר הכנסת קריב, וחושב שכדאי מאוד להרחיב את הסוגיה ולדבר גם על קושיית הבית-יוסף הידועה, חבר הכנסת מישרקי, קושיית הבית-יוסף הידועה בעניין חנוכה, למה מדליקים, חבר הכנסת רון כץ, נס חנוכה היה בעקבות זה שמצאו פך שמן שהספיק ליום אחד. - - - קרעי, רק את הלוגיסטיקה אני רוצה להבין. אנחנו רוצים לדון ביחד על קושיית הבית-יוסף. הספיק, שמן ליום אחד.

היום ינאי חזר מהגן, הוא סיפר לי את הסיפור הזה. אספר לו, אגיד לו לראות. ודאי. מדליקים שמונה ימים. למה לא שבעה? הרי היום הראשון זה לא נס, ליום הראשון הספיק. פך השמן שהספיק ליום אחד הספיק לשמונה ימים. אז שבעת הימים הנוספים הם הנס. היום הראשון הוא לא נס, לכאורה. אז למה מדליקים שמונה ולא שבעה? זו השאלה ששאל ר' יוסף קארו לפני 400 שנה בצפת, ונקראת קושיית הבית-יוסף. יש ספר שנקרא נר למאה, ששם הוא עונה 100 תירוצים על הקושיה הזאת. אנחנו לא ניתן לכם את כל ה-100, אבל תירוץ אחד, מאוד יסודי ופשוט, גם מה שנראה לנו טבעי לא מובן מאליו. גם מה שנראה לנו בדרך הטבע, מצאנו פך שמן ליום אחד, אל תיקח את זה כמובן מאליו. אל תיקח את השגרה כמובנת מאליה. את הדברים האלה צריך לקחת ולדעת להעריך ולהוקיר את הניסים גם על היום הראשון. יישר כוח. אתה יכול לרדת.

אתה יכול לרדת, כן. לא הבנתי איך הגעת לעלות על הדוכן,

אנחנו שמחים מאוד לדבר, לקראת חנוכה, כמובן דברי תורה על בימת כנסת ישראל. זאת זכות גדולה. - - - בפרט שביום חמישי הקרוב, חמישי בערב, חג הגאולה של האדמו"ר הזקן מחב"ד, שביום הזה ניצל ויצא ממאסר והאיר את העולם בתורת החסידות. י"ט כסלו הוא יום גדול, וזכינו ונזכה כמובן להתוועד יחד. האדמו"ר רבי שניאור זלמן מלאדי היה פורץ דרך בהפצת תורת החסידות, באהבת הבריות. והזכות הזאת, הגדולה, לציין את היום הגדול הזה וללמוד מתורת החסידות, כפי שאמר: "לכשיפוצו מעיינותיך חוצה", כשפגש הבעל שם טוב את מלך המשיח ושאל אותו, מתי נזכה לגאולה? אז ודאי וודאי שהדיבורים האלה, דברי תורה ודברי חסידות, יש להם חשיבות גדולה. וכפי שאמר בזמנו האדמו"ר הרבי מלובביץ, שהחשיבות של שר הפנים היא להכיר גם את פנימיות התורה. תודה רבה. וזו חשיבות רבה וגדולה מאוד.

אתה נחמד מאוד, אבל נגמר לך הזמן. תודה רבה. שבת שלום. אני מודה לך, אדוני היושב-ראש, ומודה לכם על הקשב. תודה רבה. תודה רבה. חברת הכנסת כהן, רצית לשאול משהו מהצד?

רק רגע, חברת הכנסת כהן. חברי הכנסת, אנא, אנא. קואליציה, בעד.

פוליטיים בעלי משמעות תקציבית בכתב או בעל פה, שלא נחשפו בפני חברי הכנסת לפני ההצבעה. אני מזכירה שיש פה כמעט 5 מיליארד שקלים קואליציוניים שאינם מפורטים. האם למשל ישנה הסכמה על אי-גיוס בתמורה לתקציב והתמיכה בתקציב?

אדוני השר, בבקשה, שר האוצר. תשובתי, לא. יפה. חבר הכנסת קריב. חברת הכנסת כהן שאלה לגבי הסכמים בעלי משמעויות תקציביות. אני מבקש להרחיב השאלה, בהתאם לחוק הממשלה, ולשאול באופן ספציפי לגבי הסיכום עם סיעת עוצמה יהודית, שכלי התקשורת מדווחים עליו. על פי הפרסומים בכלי התקשורת, ישנו סיכום שקשור בדפוס ההצבעה בחוקי התקציב, ולפיו הממשלה תביא בישיבה הקרובה הצעת החלטה להתנעת מהלך לפיטורי היועצת המשפטית. חוק הממשלה מחייב את הקואליציה ליידע את הכנסת בדבר הסיכום הזה. ואני מבקש לא משר האוצר, אלא מיושב-ראש הקואליציה, להבהיר איזה סיכום יש עם עוצמה יהודית. ואם אפשר כשאלת צד, אני מבקש להבין מהקואליציה איך אפשר שבזמן מלחמה שר הביטחון פה - - - - - טוב,

- - אבל חבר הכנסת דרעי מקבל קיזוז. זה לא קשור, בבקשה. חשבתי שאנחנו באמצע מלחמה. תודה, חבר הכנסת קריב. אז הוא לא מקבל קיזוז, שר הביטחון? אבל חבר הכנסת דרעי לא כאן. תודה.

נו, זה הגיוני. ממשלה אחראית. אדוני השר - - - תודה רבה. כן, אדוני. אין שום הסכם שלא הוצהר עליו. תודה רבה. אנחנו נעבור להצבעה. ההצבעה תהיה שמית. גברתי, ממזכירות הכנסת, נא לקרוא, חבר הכנסת קריב, אתה מפריע כרגע להצבעה. זה לא נכון, יש סיכום - - - עם עוצמה יהודית. חבר הכנסת קריב, אתה מפריע להצבעה.

אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. יש סיכום עם עוצמה יהודית. חבר הכנסת קריב, אתה קיבלת תשובה. אתם משקרים לכנסת.

בבקשה, ואל תפריע למהלך התקין של ההצבעה.

בבקשה, נא להתחיל בהצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד יולי יואל אדלשטיין, בעד אמיר אוחנה, בעד ינון אזולאי, בעד גדי איזנקוט,

ישראל אייכלר, בעד דן אילוז, בעד ואליד אלהואשלה, נגד קארין אלהרר, נגד זאב אלקין, בעד משה ארבל, בעד יעקב אשר, בעד אביחי אברהם בוארון, בעד אוריאל בוסו, בעד מישל בוסקילה, בעד דבי ביטון, נגד מיכאל מרדכי ביטון, נגד דוד ביטן, בעד בועז ביסמוט, בעד ולדימיר בליאק, נגד מירב בן ארי, נגד רם בן ברק, נגד איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, בעד אליהו ברוכי, בעד ניר ברקת,

ששון ששי גואטה, בעד טלי גוטליב, בעד מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, בעד בנימין גנץ, נגד משה גפני, בעד סימון דוידסון, נגד אבי דיכטר, בעד גלית דיסטל אטבריאן, בעד אלי דלל, בעד שלום דנינו, בעד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, בעד שרן מרים השכל, בעד ניסים ואטורי, בעד מיכל מרים וולדיגר, בעד יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, נגד ווליד טאהא, נגד בועז טופורובסקי, נגד משה טור פז, נגד אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, בעד אוהד טל, בעד יעקב טסלר, בעד חילי טרופר, נגד אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן, נגד מירב כהן, נגד מתן כהנא, נגד עופר כסיף, נגד אופיר כץ, בעד ישראל כץ, בעד רון כץ, נגד יוראי להב הרצנו, נגד ירון לוי, נגד מיקי לוי, נגד יריב לוין, בעד נעמה לזימי, נגד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, נגד סימון מושיאשוילי, בעד טטיאנה מזרסקי, נגד מרב מיכאלי, נגד שלי טל מירון, נגד יונתן מישרקי, בעד חנוך דב מלביצקי, בעד ארז מלול, בעד יוליה מלינובסקי, נגד מיכאל מלכיאלי, בעד צגה מלקו, בעד אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, נגד בנימין נתניהו, בעד מה עם החטופים, ראש הממשלה? חבר הכנסת קריב, אנחנו באמצע הצבעה. מה עם החטופים - - - חבר הכנסת קריב, אני קראתי אותך לסדר פעם שנייה.

אני לא רוצה להוציא אותך החוצה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יואב סגלוביץ' נגד יבגני סובה, נגד צבי ידידיה סוכות, בעד משה סולומון, בעד לימור סון הר מלך, אינה נוכחת אופיר סופר, בעד אורית מלכה סטרוק, בעד משה סעדה, בעד גדעון סער, בעד מנסור עבאס, נגד איימן עודה, נגד יוסף עטאונה, נגד חוה אתי עטייה, בעד חמד עמאר, נגד צביקה פוגל, נגד עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, בעד משה פסל, בעד יסמין פרידמן, נגד אורית פרקש הכהן, נגד מטי צרפתי הרכבי, נגד אריאל קלנר, בעד יצחק קרויזר, נגד גלעד קריב, נגד שלמה קרעי, בעד אליהו רביבו, בעד משה רוט, בעד - - - בעד. מה זה, צועקים שם "נגד", מה זה? - - - אמרתי בעד. לא, רשמתי את מה שהוא הצביע. חבר הכנסת לוי, מספיק.

היא לא יכולה לעשות - - - היא כן, כי הוא אמר "בעד", ומישהו אחר שם צעק "נגד". זה בדיוק מה שהיה. לא - - - אל תגיד לי לא. - - - מספיק, מספיק עם הדברים האלה. תודה רבה. אני מבקש מכל מי שקם ממקומו והלך לחבר הכנסת רוט לזוז. תודה רבה. חבר הכנסת לוי, אתה הצבעת? אתה הצבעת או לא הצבעת? חבר הכנסת לוי, אני לא רוצה להוציא אותך החוצה, אתה מפריע באמצע הצבעה. אני לא רוצה להוציא אותך החוצה, אבל אתה מפריע. - - - אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. תודה. חבר הכנסת בצלאל, אנא, זה אמצע הצבעה. בבקשה, גברתי, תמשיכי. (קוראת בשמות חברי הכנסת) שמחה רוטמן, בעד עידן רול, נגד אפרת רייטן מרום, נגד אלון שוסטר, נגד קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן, נגד מיכל שיר סגמן, נגד נאור שירי, נגד אושר שקלים, בעד עאידה תומא סלימאן, נגד פנינה תמנו, נגד מזכירת הכנסת, אנא קראי שנית את שמות חברי הכנסת שלא היו נוכחים בהצבעה הקודמת. איתמר בן גביר? אינו נוכח.

השר בן גביר. תמשיכי. - - - תמשיכי. הוא לא עונה. תמשיכי.

נוכח ולא אומר את הצבעתו מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אחמד טיבי, נגד אלמוג כהן, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח אבי מעוז, אינו נוכח לימור סון הר מלך, נגד עודד פורר, נגד יש מישהו שמעוניין להצביע ולא עשה כן? אני ראיתי שהשר בן גביר עוד לא הצביע. יש מישהו שמעוניין להצביע ולא עשה כן? תודה רבה. ההצבעה סגורה. השר בן גביר לא הצביע. השר בן גביר לא הצביע. תודה. תודה, רבותיי. תודה. תודה. - - - עצות אפשר לשלוח ללשכה שלי בכתב. תודה.

אני קובע כי הצעת חוק מסגרות תקציב - - - בוז, בוז - - - טוב, תגידו לי, אתם נורמליים? אתם נורמליים, באמת? מה זה הבוז הזה? - - - אתם במגרש כדורגל, אתם במגרש כדורגל? מה זה הבוז הזה? גם מחיאות הכפיים לא במקום, אבל מה זה הבוז הזה? - - - כי זה בושה למדינה שלנו במצב הנוכחי. אני קובע כי הצעת חוק מסגרות תקציב המדינה (הוראות מיוחדות לשנת 2025) (תיקוני חקיקה), התשפ"ה 2024, אושרה בקריאה הראשונה ותעבור לדיון בוועדת הכספים לצורך הכנתה לקריאה שנייה ושלישית. הודעה למזכירות הכנסת.

ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 275), התשפ"ה 2024, שהחזירה ועדת הכספים.

חבר הכנסת עבאס, אתה ביקשת הודעה אישית? בבקשה, אדוני, חמש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, השרים, במיוחד השר בצלאל סמוטריץ', שברוב חוצפתו מאשים אותי שאני אחראי על העלייה בפשיעה ובאלימות בחברה הערבית, ברוב חוצפתו וכישלונו הערכי. כמובן שאנחנו גילינו אותו מחדש, שאין לו ערכים, יש לו רק שנאה וגזענות כלפי האחר. אני מזכיר לכם, חבריי חברי הכנסת, מ-2009 עד 2021 הייתה עלייה מתמשכת מדי שנה בפשיעה ובאלימות בחברה הערבית. ממשלות נתניהו לא עשו מאמץ רציני כדי לשנות את העלייה השנתית על ידי מיגור הפשיעה והאלימות. השנה היחידה שבה הצלחנו להפוך את עקומת הפשיעה והאלימות בחברה הערבית זאת הייתה השנה של

ממשלת השינוי הצליחה להוריד את הפשיעה והאלימות לפחות ב-15%, השר בצלאל סמוטריץ', אם אתה רוצה לעמוד על האמת. מאז 1 בינואר 2023, ביום הראשון לכניסתה של הממשלה הזאת, הגזענית, שונאת הערבים, הפשיסטית, שמפקירה את חייהם של אזרחי מדינת ישראל - - - - - - - היהודים והערבים, מהיום הראשון לממשלה הזאת התחילה עלייה נוספת ברמת הפשיעה והאלימות בחברה הערבית. 130% עלייה ב-2023, הגענו ל-246 נרצחים, ואנחנו כנראה לקראת שיא חדש ב-2024. שנתיים. אפילו היו אנשים בקואליציה שאמרו: תנו הזדמנות לבן גביר. נתנו הזדמנות לבן גביר, נתנו הזדמנות לבצלאל סמוטריץ'. מה קיבלנו? קיבלנו גזענות, הפקרה,

קיצוצים, עיכוב בהעברת תקציבים, ביטול תוכניות, הקפאת תוכניות. אפילו תוכנית מיגור הפשיעה והאלימות, 549, אפילו "מסלול בטוח" שקידם סגן השר יואב סגלוביץ' הקפאתם אותו ולא הפעלתם אף מנגנון כדי להתמודד עם מיגור הפשיעה והאלימות בחברה הערבית.

בצלאל סמוטריץ' בא ומאשים אותי שאני אשם, אחר כך אני אחראי, והתנצל, ושוב חזר ואמר שאני אשם בעליית הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, האשמות שווא, עלילות דם. בצלאל סמוטריץ', תתבייש לך. איפה הערכיות שלך? איפה הדתיות שלך? בושה וחרפה. ולכן, אנחנו שוב דורשים מהממשלה, מהכנסת, לעמוד באחריות שלהן כלפי חייהם של האזרחים הערבים. העניין כאן הוא לא עניין של חבר כנסת זה או אחר. אנחנו מדברים על ביטחונם האישי, על חייהם של אזרחים רבים במדינת ישראל, האזרחים הערבים, ולא מנחם אותי שהממשלה הזאת לא הפקירה רק את חייהם של האזרחים הערבים, אלא הפקירה גם את חייהם של האזרחים היהודים. זה לא מנחם אותנו. זה לא מנחם אותנו, וההפקרה הזאת היא לא רק ב-7 באוקטובר בנושא הביטחוני אלא ההפקרה הזאת היא גם בפשיעה הפלילית בתוך החברה היהודית עצמה. אתם ממשלה כושלת, ממשלה שאין לה ערכים, ממשלה שלא מתביישת לשקר לאזרחי המדינה ולחברי הכנסת. ועמדת כאן ושיקרת, ואתה ממשיך לשקר. ולכן זהו כישלון ערכי, קודם כול, לפני שיהיה כישלון פוליטי, אידיאולוגי או מקצועי. תתבייש לך. תודה רבה. נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2025, התשפ"ה 2024, לקריאה ראשונה. אני מזמין את שר האוצר בצלאל סמוטריץ' להציג את הצעת החוק. רשימת הדוברים סגורה. אין מה להקשיב לאדם שעומד ומשקר לכנסת. אתה יודע, אני לא יודע אם לצחוק או לבכות. עמדת וצווחת פה ככרוכיה - - תעזוב.

ואז הוא מצביע נגד, אבל אתה בטוח שאתה צודק. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת - - - ועם החרדים אין סיכום? חבר הכנסת קריב, תודה.

על האתגר שיש בניהול מלחמה ארוכה ויקרה כל כך, על הצורך לדעת לתת מענה לכל צורכי המלחמה בחזית ובעורף, לטעת מנועי צמיחה משמעותיים במבט צופה פני עתיד, ולעשות את כל הדברים האלה באחריות וכן לשמור על מסגרות פיסקליות. מה לך

ל-2025 - - מה לך ולאחריות פיסקלית? - - לייצב את יחס החוב לתוצר. כן, ממש. אתה מביא אותנו להיות ארגנטינה.

שחקנו את זה באופן טבעי, בשביל זה שומרים מחסנים, כדי להשתמש בהם בעת צרה. ואנחנו מאוד רוצים ב-2025 לייצב את יחס החוב לתוצר, מה שגוזר יעד גירעון סביב 4%, בין 4% ל-5%. ולכן הצעת התקציב שמונחת בפניכם, הצבענו קודם על המסגרות, אנחנו עם 4.4% גירעון ועוד איזושהי קופסה של 10 מיליארד. היה והמלחמה בכל זאת תתעצם ב-2025, זה יביא אותנו ל-4.9%, אנחנו בפחות מ-5%,

ייצב אותנו ביחס החוב לתוצר. סך התקציב שמוצע בהצעה שבפניכם, 609.6 מיליארד שקלים, פלוס אותם 10 מיליארד בקופסה. אתם תקראו, יש מנגנון מיוחד שמאפשר לשחרר את זה, החלטת קבינט, באישור ועדת החוץ והביטחון. שימו לב, זה גידול נומינלי של 20.6% מהתקציב המקורי של 2024, לפני המלחמה. תחזית ההכנסות העדכנית שלנו, 517 מיליארד שקלים, מה ששם אותנו, כפי שאמרתי, בגירעון של 4.4%. איך 4.4%? כדי להצליח לעמוד בזה אנחנו הבאנו כאן בפניכם, וזה יהיה בשני החוקים הבאים, צעדי התכנסות פרמננטיים של 37 מיליארד שקלים, 22 בצד ההכנסה, 15 בצד ההוצאה. ופה אני רוצה להסביר לפי מה בחרנו את הצעדים האלה. אני אמרתי כמה וכמה פעמים, עוד לפני שהבאנו את תקציב המלחמה המעודכן לשנת 2024:

אני לא רוצה להיכנס עכשיו למלחמות יהודים ולמריבות ולסדרי עדיפויות, ואני רוצה שהנטל יתפזר כמה שאפשר על פני כל החלקים של החברה הישראלית, כמובן עם איזשהו גרף עולה לפי העשירונים של ההכנסה. ברור שאם אתה בעשירונים הנמוכים אתה לא תישא בנטל כמו שאתה בעשירונים הגבוהים, ויכול להיכנס יותר. אנחנו בחרנו את הצעדים על בסיס חמישה פרמטרים. היו לנו הרבה מאוד צעדים.

אני רוצה לומר פה מילה טובה גם לנגיד בנק ישראל ולצוותו, שעשה איתנו עבודה מאוד מאוד יסודית, לכלכלן הראשי. לכל צעד ערכנו ניתוח רגישות מאוד מדויק, כמה הוא עולה לכל משפחה לחודש בכל עשירון, כדי לייצר את אותו תמהיל, ואנחנו דירגנו את הצעדים בהתאם לחמישה פרמטרים. הפרמטר הראשון זה מבחני עלות תועלת לכלכלה. בסוף אנחנו רוצים צעדים שהם מקסימום רווח, יש צעדים שהם טובים ונכונים מלכתחילה, ומינימום נזק. אנחנו לא נעלה מס חברות עכשיו, למרות שזה צעד שיכול להגדיל את הכנסות המדינה,

אתה רוצה עכשיו לעודד צמיחה, העלאת מיסים מדכאת צמיחה. אז הדבר הראשון זה עלות תועלת לכלכלה.

אמרתי קודם, אותו פיזור על פני כל האוכלוסייה. ממש אפשר לראות גרף בניתוחי הרגישות שלנו. כולם תחת האלונקה, וכמובן,

אתה גבוה יותר בעשירונים אז אתה תקבל גם את הקפאת המדרגות של המס, תקבל גם את מס היסף, מה שעכשיו עובר כאן בוועדה, תקבל גם את הרווחים הכלואים, אותן חברות ארנק

אני מאוד מקווה שהצלחנו להגיע להסכמות, ונסיים את זה, ועדת הכספים תסיים את זה השבוע והמליאה תצביע על זה בשבוע הבא, אני מאוד מקווה. זה הפרמטר השני. הפרמטר השלישי אלה צעדים שהם כמה שיותר קלים לעיכול. לכן, הלכנו על הקפאות, למשל.

הקפאה שוחקת לך את השכר מכיוון שמדרגת המס הייתה אמורה להתעדכן על פי המדד, והיית צריך לקבל ממנה עוד קצת כסף, אותם שלושה ומשהו אחוז של מדד.

כשאתה עושה הקפאה אז הנטו שלך בינואר הוא אותו נטו בדצמבר, אתה לא מרגיש קיצוץ.

אולי לא אמרתי קודם בהקשר של הפיזור על פני כולם ובהקשר של האחדות: אנחנו מביאים את התוכנית הכלכלית הזאת בהסכמות של הממשלה, של נשיאות המגזר העסקי, של השלטון המקומי ושל ההסתדרות. זה בעיניי הישג ענק. בסוף, כשגיבשנו את התוכנית, כל השחקנים לכלכלה, שוב, ממשלה, ארגוני מעסיקים, נשיאות המגזר העסקי, השותפים שלנו להנעת הכלכלה, ההסתדרות והשלטון המקומי, סמכו את ידם על התוכנית הזאת, גם על המסגרות וגם על הצעדים, מתוך הבנה שהם מאוזנים מאוד, מפוזרים מאד, יחסית אחידים, עלות תועלת לכלכלה, פיזור על כולם, קל יחסית להתמודד, אף אחד לא קם בבוקר ואומר: שחטו לי את הפרה הקדושה, אני לא יכול לסגור את החודש. דבר רביעי, וזה גם חשוב, צעדים הדירים, אפשר לחזור איתם אחורה. אנחנו הנחנו הנחות יסוד שמרניות מאוד בתקציב. אני רוצה להאמין ולקוות שנופתע לטובה, שהריבאונד יהיה גדול, שהצמיחה תהיה יותר ממה שאנחנו מעריכים, והכנסות המדינה יהיו יותר ממה שאנחנו מעריכים. הצעדים הללו, אפשר להחזיר אותם אחורה והם חוזרים חזרה לכיס של האזרח. אפשר תמיד להחליט שבמדד של שנה הבאה במדרגות המס חוזרים לחשב את מדד הבסיס של 2024 וכאילו מבטלים את ההקפאה של המדרגות. כל הצעדים שלקחנו אלה צעדים הדירים, גם בצד ההכנסה וגם בצד ההוצאה.

הפרמטר החמישי זה היכולת להצליח להעביר את זה.

התפקיד שלי כשר אוצר זה להביא את המדיניות הטובה ביותר שאני יכול בתוך מערכת אילוצים פוליטית של דמוקרטיה.

לכל אחד יש כמה פרות קדושות, צריך להיזהר מלשחוט אותן. אני לא רואה ערך בפוליטיקאי שמת זקוף אלא שיודע להביא תוכנית כלכלית,

מרוסנת, בתוך מסגרות עם צעדים טובים שנבחרו בקפידה,

בשיתוף פעולה יוצא מן הכלל גם עם אנשי המקצוע אצלנו בתוך משרד האוצר, גם עם נגיד בנק ישראל וגם עם שחקנים אחרים.

בהסתדרות באמת הצלחנו להגיע להסכמות עם כולם, כך שאני חושב שהחוק הזה הוא חוק טוב, התקציב שבא לפניכם וגם שני החוקים, אני לא יודע אם אני אצליח להציג אותם פה או שיהיה כאן שר תורן שיציג, גם שני החוקים, ההתאמות והרפורמות, תומכים את התקציב הזה. וכפי שאמרתי, אני שמח עליו, שמח שכמובן הכנסת הצביעה בעד המסגרות. היא תצביע עכשיו בעד התקציב, היא תצביע אחר כך,

גם בעד שני חוקי ההתייעלות. ואנחנו מתקדמים לעבר תקציב טוב, שמאפשר לנו לנהל את המלחמה, לתת מענה לכל הצרכים האזרחיים של עם ישראל, וכמו שאמרתי, לטעת או לזרוע מנועי צמיחה בשנה שבה אנחנו יוצאים ממלחמה לצמיחה, מניצחון לרווחה כלכלית.

היועצת המשפטית של הכנסת קבעה שאתה צריך להניח בחצי שעה הקרובה את עלות ההסכמים הקואליציוניים על שולחן הכנסת. איזה הסכמים קואליציוניים? זה מה שאני קורא פה. יש הסכמים קואליציוניים שנחתמו כשקמה הממשלה הזאת. מאז עברנו את תקציב 2023, תקציב 2024. לא יודע. מי שמנחה אותי, אני מאוד מעריך את היועצת המשפטית של הכנסת, אין לי מושג על מה אתה מדבר. היא יודעת לדבר איתי אם יש לה איזה הערות, אבל היועץ המשפטי שלנו, של משרד האוצר, תומך ומגבה את מה שעשינו. אין פה שום סודות.

הכול שקוף, הכול גלוי, הכול חשוף לכם, הכול מונח בפניכם כרגע בחוברת הכחולה של התקציב. אין שום סודות בחברה.

חבר הכנסת סגלוביץ', בבקשה, אדוני. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, שר האוצר, אני אגיד לך שני דברים, אפרופו, לגבי התקציב. יש שני נושאים שאני מצפה ומקווה שייכנסו פנימה.

זה הנושא של מאבק בתאונות הדרכים. אני משוכנע שאם בעלי המקצוע במשרד האוצר יביאו את הנתונים בפניך, מה תעשה - - - כמה יש עכשיו? אני לא זוכר בעל פה.

אנחנו בעלייה של 22% בתאונות הקטלניות.

אני אומר לך מה אין. אין תוכנית למאבק בתאונות הדרכים במדינת ישראל. אין תוכנית אמיתית. אנחנו ב-22% עלייה בתאונות הקטלניות.

אחוזים גדולים בפציעות קשות. כשאתה לוקח את כל הפרמטרים כולם, אין כמו להציל חיים, קודם כול. אבל אחרי שהצלנו חיים, זה חיסכון תקציבי מטורף למדינת ישראל. זה פשוט לא נעשה, וזה בממשלה שאתה שר האוצר בה. אתה יודע כמה אני אוהב את משרד התחבורה, אבל זה לא התפקיד עכשיו. אני אומר עוד פעם, אנחנו 20 שנה אחורה. לא, אבל אני איכנס לזה. 20 שנה אחורה. עברנו את ה-400. לפני 20 שנה זה היה. אנחנו 20 שנה אחורה בגלל אי-טיפול של הממשלה. פה אין הרבה חוכמות. יש תוכניות לא מטופלות, זה לא מעניין מספיק. אני שואל אותך, מתי בפעם אחרונה היה דיון בממשלה על תאונות הדרכים? היה דיון בממשלה לפני שלושה שבועות. יושב-ראש הרלב"ד יורם הלוי הגיע,

ואני איכנס - - - אני אומר עוד פעם, כי אנחנו מדברים על כסף ועל חיסכון. אני מדבר על חיי אדם. כל פעם אני מדבר על זה. לא קורה שום דבר כבר שנתיים.

עכשיו עכשיו בקדומים, שכן טוב שלי,

זיכרונו לברכה, נפגע בתאונת דרכים קשה מאוד ביום שישי. הוא היה מורדם ומונשם כל השבת, ונפטר היום.

הנתונים הם כאלה, ואנחנו יכולים לדבר אלף ואחד דברים. בפעילות אפקטיבית של ממשלה שאכפת לה גם חוסכים ים של כסף, ואני לא מדבר על החיסכון האדיר בחיי אדם. זה מטורף, 22% עלייה. הדבר השני, מאבק בפשיעה החמורה. וחלק חונה אצלך. אני אתן לך דוגמה שאתה מכיר אותה. לפני שנתיים, דברים שהם לא פטנט שלי, הנושא של המזומן. שוק המזומן היה בחוק ההסדרים. נזרק החוצה. אני אומר לך שטיפול בשוק המזומן, דברים של הון שחור,

אתה תצביע על זה בחוק הבא. אם תצביע בעד - - - עולה, אבל אני יודע מה קרה.

יש לי גם ניסיון של הפעם הקודמת. זה נזרק החוצה בוועדת הכספים. שוק המזומן ומאבק בפשיעה, וזה נכון לגבי דברים שלא עשו בנושא של חשבוניות פיקטיביות. זה נכון שעשו תוכנות,

מבדיקה שלי: הטיפול האפקטיבי בנושא הצ'יינג'ים, על הפנים, בחשבוניות פיקטיביות שקשורות לארגוני פשיעה,

עצרנו 29 מיליארד שקל חשבוניות פיקטיביות

לא הייתי מדבר על זה אם לא הייתי רואה אותך מולי.

יש תוכניות כתובות במשרד האוצר, שלא מומשו מאלף ואחת סיבות. זה גם חיסכון בכסף. אני לא רוצה להגיד לך כמה מיליארדים יהיה במאבק בפשיעה. אני אומר לך עוד פעם, התוכניות למאבק בפשיעה בממשלה הזו סוכלו. יש שר בממשלה ויש הממשלה במליאתה. יש עלייה מטורפת בפשיעה. שמעתי את כל האמירות,

מקצועית לגמרי, הסיפור הזה הוא סיפור של כישלון ניהולי, הוא סיפור של רוח וחוסר אכפתיות מתמשך. אני מדבר על זה לא בפעם הראשונה. דיברנו מדי פעם גם בשיחות צד. אפשר לעשות, אם רוצים. זה גם חיסכון בכסף,

זה חיסכון בחיי אדם, ולממשלה הזאת פשוט לא אכפת מחיי אדם, לצערי הרב. תודה רבה. חבר הכנסת טור פז, בבקשה,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, שר האוצר, יו"ר הקואליציה, טוב ששניכם פה. אני רוצה לדבר על אופנה חדשה בממשלת ישראל. האופנה החדשה, שימו לב, היא לסגור. אם זה לא מוצא חן בעינינו, בוא נסגור את זה. מה סגרנו השבוע? השבוע שר החוץ החדש גדעון סער לא אוהב את היחס של אירלנד.

בוא נסגור את השגרירות. רעיון טוב? רעיון רע?

לפני שבוע היה פה שר התקשורת קרעי. התאגיד, מה זה שווה אם אנחנו לא שולטים בו? אנחנו לא שולטים בו, מה נעשה? נסגור אותו. כלומר, לא נקרא לזה לסגור, ניקח את התקציב ונסגור אותו. שר המשפטים יריב לוין, אנחנו לא מצליחים לשלוט בוועדה לבחירת שופטים,

בוא נסגור את העסק, לא נמנה, למה צריך את זה?

יועמ"שית, אנחנו לא שולטים ביועמ"שית, אז בן גביר רוצה לסגור אותה. דיבר כאן לפניי יואב סגלוביץ'. הזכיר את זה גם ראש מפלגת רע"מ, מנסור עבאס, ואמר כאן, בזמן ממשלת השינוי הייתה תוכנית למלחמה בפשיעה. הגיע השר בן גביר וסגר את התוכנית הזו, כי זה לא שלו. למה צריך את זה? גבירותיי ורבותיי, אני יכול להמשיך עוד הרבה. אבל המגמה הזו של לסגור את מה שלא מוצא חן בעיניך, לפטר את הראש, להוריד את הראש, היא מגמה, תסלחו לי, גם ילדותית, גם לא דמוקרטית וגם רעה, רעה לציבור. הרי סופו של דבר, כשאתה סוגר משהו, אני יודע מעולם החינוך, כמעט בלתי אפשרי לפתוח אותו מחדש. היה לך בית ספר לא טוב, סגרת אותו, לפתוח אותו זה שנים. אם אנחנו רוצים שינויים, אין בעיה. נעשה תהליכים, נוביל ההסכמות. אבל לסגור? אז ואטורי רוצה לסגור את צה"ל, וטלי רוצה לסגור את השב"כ, ודודי רוצה לסגור את יש עתיד, אבל הסגירה היא לא דרך.

תודה. חבר הכנסת שטרן, מוותר, חבר הכנסת כהנא,

חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה, אדוני. חבר הכנסת עמאר, אתה עולה לדבר או לא?

חבר הכנסת רון כץ, לא נמצא, חבר הכנסת איימן עודה, מוותר, חבר הכנסת עטאונה, אתה רוצה לעלות לדבר או לא? מוותר, תודה, חבר הכנסת טאהא, מוותר, חברת הכנסת מלינובסקי, אינה נוכחת, חבר הכנסת רול, אינו נוכח, חברת הכנסת דיסטל, אינה נוכחת, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, מוותרת, חבר הכנסת סעדה, אינו נוכח, חבר הכנסת מעוז, אינו נוכח, חבר הכנסת אלמוג כהן, אינו נוכח, חבר הכנסת בליאק, אינו נוכח, חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח, חבר הכנסת ירון לוי, אינו נוכח. חברת הכנסת גוטליב, את מעוניינת לדבר? בבקשה. רגע, אני זז. איך הוא היה גם סיירת מטכ"ל וגם טייס? אני לא מצליחה להבין את זה.

קחי את הזמן.

יש לה שלוש דקות. בבקשה. אני רוצה לעשות לכם סדר בתיאטרון האבסורד בפסיקת בג"ץ במהלך המלחמה. יש לי שלוש דקות, אני אעשה את זה בבריף קצר. שימו לב מה עושים שופטי בג"ץ במהלך המלחמה. נתחיל בבג"ץ הראשון שמגישים עזתים. עזתים מגישים עתירה ראשונה כנגד תקיפת בית החולים אל-קודס, שהוא מפקדת טרור. הגישו בג"ץ. בג"ץ פתח את הדלתיים לעזתים, לא דחה את העתירה על הסף. אחר כך, עזתים הגישו עתירה לבג"ץ, איפה נמצאים 634 מחבלי נוח'בות. בג"ץ פתח את שעריו לעתירה הזו. לא סיימתי. בג"ץ פתח את שעריו בזמן המלחמה לבג"ץ של העזתים כנגד תנאי הכליאה שלהם, אם הם אוכלים בננות או תפוחים ומה תנאי הכליאה שלהם. מקיימים דיון, השופט יצחק עמית אומר: בואו,

אני פותח את השערים עבורכם. לא סיימנו. הצלב האדום מגיש עתירה לבג"ץ כדי לבקר את מחבלי הנוח'בות,

בג"ץ פותח את הדלת למרות שהצלב האדום לא מבקר את חטופינו. לא סיימנו. יש עתירה כנגד חוק האזרחות, כנגד זכותנו לדאוג לדמוגרפיה במדינת ישראל. בית משפט בשבתו כבג"ץ מוציא לנו צו על תנאי.

כי אם הבן של חסן נסראללה מתחתן עם מישהי עם תעודת זהות כחולה, המדינה צריכה לתת תעודת זהות ואשרה גם לבן הזוג שלה. הזיית ההזיות. לא סיימנו. בג"ץ פותח את שעריו גם למשפחה של הארכי-מחבל וליד דקה, וליד דקה, יימח שמו וזכרו, שרצח את משה תמם, השם ייקום דמו, ברצח אכזרי. גופה של וליד דקה זה חלק ממשא ומתן בשחרור חטופים. מוגשת עתירה לשחרור הגופה, בג"ץ מקיים על זה דיון, כל זה במהלך המלחמה. לא סיימנו. לא סיימנו. הרשות הפלסטינית מגישה בג"ץ כנגד המדינה, כנגד החוק שלנו לנכות את כספי הפיצויים, אנחנו חוקקנו, לטובת משפחות פעולות איבה מהכספים של הרשות. הרשות הפלסטינית מגישה בעתירה לבג"ץ, ובג"ץ מקיים על זה דיון. הייתי בדיון ולא האמנתי למשמע אוזניי, כי כל מה שיצחק עמית דיבר והשופט כבוב דיבר עם נציגת הרשות הפלסטינית, זה על הקמת מדינה פלסטינית,

בשביל זה פתחו את השערים בבג"ץ. אבל לא סיימנו, כי תפארת ההיחרדות בהקשר הזה זה רק מה שראינו בימים האחרונים. השופטת רונן נוסעת לבקר את הנוח'בות ודואגת שהיה להם נייר טואלט, ודף ועט להגיש עתירות לבג"ץ, זה היא עושה. השופטת דפנה ברק ארז כותבת שצריך לשקול את מחבלי הנוח'בות, לראות אם הם עלו במשקל, עד כדי כך שמחבלי הנוח'בות בזים להחלטה הזו והם מסרבים להישקל. כל זה קורה בזה מלחמה, וזה רק באמת קצה-הקצה. ואני אקנח בסיפור קטן על בג"ץ שהגיש תומך הטרור הדגול, יועצו של גדול מרצחינו, יאסר ערפאת, הלוא הוא אחמד טיבי. הוא הגיש עתירה לבג"ץ, תקשיב טוב, אם אפשר, תודה, הוא הגיש עתירה לבג"ץ, הוא רוצה לבקר את הארכי-מחבל מרואן ברגותי. עכשיו תבינו, מרואן ברגותי מקבל ביקורים, גם של חבר הכנסת - - צריך לסיים,

- - גם של חבר הכנסת אחמד טיבי. אבל בתחילת המלחמה יצאה הוראת ביטחון שבשל שיקולי ביטחון לא יפגשו את מרואן ברגותי. הוגש על זה בג"ץ, את יודעת מה - - - טלי,

אתם יודעים מה הייתה החלטת בג"ץ? בג"ץ ביקש בהחלטה שלו לומר לו אם האיסור - - אדוני היושב-ראש,

חברת הכנסת שיר, אם את תצעקי את תצאי החוצה.

- - אם האיסור לפגוש את מרואן ברגותי הוא גם איסור לפגוש יהודים ביטחוניים שעצורים. רק התחלתי, זה בריף קצר של הפסיקה ההזויה הזאת. תודה, תודה חברת הכנסת, תודה רבה. תודה. אין ספק, דרך אגב, במחשבה שיש מאחור,

לתת עט למחבלי הנוח'בה. זו פשוט מחשבה נהדרת, עט. לתת עט למחבלי הנוח'בה.

זה לא היא אמרה, זו השופטת רות רונן. היא שאלה אם מקבלים עטים, המחבלים. מעולה. שיהיה במה לדקור את השומרים שלנו, זה נהדר. חבר הכנסת קלנר, נמצא?

קלנר? חבר הכנסת פינדרוס, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה,

אני לא יודע למה, איך לא התרגלתי, אני כבר פה כמה שנים, לא הרבה, למופעי צביעות.

שעוצמה יהודית הולכים להצביע נגד התקציב.

מכיוון שלא הסכימו להדיח את היועצת המשפטית. במתק שפתיים, לפני ההצבעה, שני נציגי אופוזיציה עם חיוך מאוזן לאוזן שואלים שאלה משפטית. הגדיל לעשות אחד מחברי הכנסת של האופוזיציה שהייתה לו גם הערת ביניים כאילו הוא בנאום פוליטי.

גם לצביעות, גם למשחק פוליטי יש איזשהו גבול. כאילו הם דואגים עכשיו ליושרה, לניקיון כפיים, שאין עסקה, והם יודעים, הרי הם הורידו נואמים גם קודם, לא רק עכשיו, הם הורידו נואמים גם קודם מאותה סיבה, כי הם ידעו את התשובה.

הוא צועק: היועצת המשפטית, לא ענו לי, יש הסכם או אין הסכם? מי הוריד את הנואמים? אני לא ידעתי שהולכת להיות הצבעה כל כך מהר, לא ידעתי שיש כאלה שמתנגדים. הם אלה שגילו לי את זה. כמה צביעות יכולה להיות. אדוני שר האוצר, באמת בתקופה מאתגרת, אין מדינה בעולם שהתמודדה עם מלחמה כזאת, מעבר להצלחות בשדה הקרב והגבורה, במסגרת תקציבית כמו שמדינת ישראל התנהלה. ותבדקו, תבדקו מה קרה במלחמות במקומות אחרים. תבדקו מה קרה בהיסטוריה במלחמות במדינות, מה המחיר הכלכלי למלחמה, ומדינת ישראל התמודדה עם זה.

לא הכול שר האוצר, אבל איך אתם תמיד אוהבים לעלות לפה ולהגיד, הוא הראש הוא אשם? הוא אשם גם בבעיות הכלכליות, הוא אשם בעלויות של המטוסים.

1. 2. יש משהו אחד שהאופוזיציה משתמשת בו כמעט כל הזמן, באיזשהו בלוף, ודרך אגב, הם יודעים שזה בלוף. איך אני יודע שהם יודעים שזה בלוף? יושב מולי חבר כנסת נכבד שהיה חבר ועדת כספים, בכנסת העשרים-ואחת או העשרים היינו יחד בוועדת הכספים. והוא היה צועק לי כשניהלתי את ועדת כספים שיש רשימה ארוכה של כספים שמוגדרים כקואליציוניים, ובגלל שהתקציב הוא המשכי, והוא לא היה בקואליציה,

אותו חבר כנסת, הוא אמר לי: חייבים לדאוג שזה ימשיך. אבל כולם חוזרים כל הזמן על אותו מספר כשהם יודעים שהוא לא נכון. למה לא מוכנים לבודד את הדברים האלה? למה לא עושים יחד כולם להפסיק את המאפיה המשפטית, כן, שעושה לנו את זה, שמחזיקה חברי כנסת קצר על ארגוני נוער, מחזיקה חברי כנסת קצר על מכינות קדם-צבאיות? ואתה זוכר את זה. מי כמוך, היית חבר בכיר בוועדת כספים. הם זוכרים, והם ממשיכים עד היום לעמוד פה פעם אחר פעם עם ההסתה הזאת. זאת מאפיה של פקידים באגף התקציבים, יחד עם המערכת המשפטית, שמתנהלת כמו עולם תחתון.

וכולנו יחד צריכים לעשות לזה סוף.

תודה רבה. חברת הכנסת מלקו, את מעוניינת לדבר? בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, שרים, אני רוצה להתייחס. כבר יותר משנה, אפילו עוד מעט שנתיים, רובם מדברים על אחדות. העם שלנו מפוצל, ימין ושמאל. אנחנו רואים הרבה פיצולים, אבל כולם מדברים בעד אחדות.

זה לא סתם בא, אחדות. קודם כול צריכים להתחיל מעצמנו. במיוחד אני רוצה להתייחס לעניין של חרדים, וחרדיות יותר טוב. אני אדבר, כי כשמדובר על החרדים, בדרך כלל, שילוב, לשלב אותם. גם אצלנו, עולים יוצאי אתיופיה, לשלב אותם. אבל אצל החרדים, במיוחד כשמדובר בהשכלה גבוהה, ההשתלבות שלהם, אנחנו רואים אותה. אני זוכרת שלפני כעשר שנים היה אסור שילמדו בהפרדה. אם תשאלו אותי באופן אישי, עדיף היה ללמוד ביחד, אבל אם לכל אחד יש את אורח החיים שלו, לפי אורח החיים שלו צריך גם לתת הזדמנות, הזדמנות ללמוד ולהתקדם, להתפתח ולהשתלב, להיות שווים. מצד אחד אנחנו אומרים שאנחנו רוצים לראות אותם שווים בין שווים, מצד שני מונעים מהם ללמוד בהפרדה. איך מסתדר הדבר הזה? אני רואה את הצביעות,

האם זה מה שאנחנו חושבים שהוא אחדות? בואו נתחיל מהבית הזה באמת באחדות. כשאני מסתכלת כחברת כנסת חדשה ואני שומעת את השנאה כלפי חרדים, באמת לפעמים קשה לי לקבל את זה. אתם יודעים מה, אני בתור עולה חדשה, כשהיינו עולים חדשים, חשבתי שרק אותנו שונאים, לא מקבלים, כי מדינת ישראל אוהבת את העלייה, אבל לא אוהבת את העולים. אבל לאט-לאט, ככל שאני מתבגרת ואני רואה את המצב שלנו, השנאה כלפי חרדים זה באמת לא מתקבל על הדעת. גם לא יכול להיות שנדבר על אחדות ונשנא קבוצה מסוימת. במקרה נתתי דוגמה את החרדים, אבל גם כל הקבוצות. כל קבוצה, יש לה את המקום שלה, את הכבוד שלה, לכבד אותה, לקבל אותה. זה מה שהייתי רוצה לראות. וגם אלה שמנגנים על אחדות, נהיה ביחד, העם שלנו מקוטב, כבר אי-אפשר לתקן מה שקורה לנו, אני חושבת שהכול-הכול תלוי בנו, בידיים שלנו. אנחנו אלה שיכולים לתקן. אלה שיכולים לכבד.

במיוחד אנחנו כדוגמה למי שמסתכל עלינו כנציגי ציבור. תודה.

דברים נכוחים. חבר הכנסת פורר, מוותר, חברת הכנסת ניר, אינה נוכחת, חבר הכנסת ואטורי, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני אמשיך את הנאום שלי מלפני כחצי שעה. כמו שאמרתי, הניסיונות להאשים, מי אשם ב-7 באוקטובר וכו', זה כל הוויכוח. סרבנות, כל הקריאה לסרבנות, הניסיון לסרבנות, זה עודד את המחבלים לבוא ולפגע בילדים תמימים, לשרוף אותם. נאנסו בנותינו. והיחידי שאתם עדיין מנסים להאשים אותו,

קם והציל את העם הזה ב-7 באוקטובר, לאחר שב-6:29 הוא קיבל את הטלפון הראשון שקרה משהו, שחדרו מחבלים. עד אותו רגע החכמולוגים שהיום אמונים על צה"ל החליטו להעלים ממנו את המידע הזה בלילה, וזה מתוך גאווה, גאווה וכוחי ועוצם ידי. אין לי משהו אחר להגיד. כשאתה רואה שאנשים חושבים: אנחנו נסתדר לבד, אנחנו לא נגיד לו, ובסופו של דבר באים להאשים אותו. אני לא פוסל את זה שהיה כאן מעין תרגיל. אולי חשבו,

שייכנסו כמה מחבלים, ואף אחד לא ישים לב. לא יקרה שום דבר.

אני אמרתי שאני בעד ועדת חקירה, אבל לא ועדת חקירה שאתם תשבו בראשה ולא כחברים בה. לא, תמנו אתם, אתם. אתם מתנגדים לזה שאנחנו נמנה. לא, תמנה ועדת חקירה ממלכתית. לא בכל מיני שטויות.

אולי נעשה את זה, אתה יודע, של הכנסת, פרלמנטרית.

יופי, תמציאו המצאות. לא המצאות.

זה דבר קיים. קיים בחוק. זה לא קיים בשום מקום ולא בחוק.

יש הצעת חוק שהוגשה לכנסת, להזכירך. זה סיפור אחר. כמו שאתם עושים לנו לילה שלם, ואתם מבלבלים את המוח,

דופקים לנו בראש, אז קורה לפעמים שגם אנחנו צריכים לדבר,

עליזה אישרה לי לדבר, אני מדבר. מה אתה אומר על המנהיג שלך?

קיפל את המנהיג. קורה שיש ויכוחים. אתה לא צריך לפרק אותנו, אל תדאג. אנחנו לא מתפרקים כל כך מהר. אנחנו עשויים מחומר יצוק וחזק שמתחבר טוב. אני לא רוצה להגיד לך - - - אני יודע שאצלכם דובר בקדנציה הקודמת, היית כאן? הייתי, הייתי.

אבל ראיתי בטלוויזיה איך פירקו אתכם. תקשיב, בכל הצעת חוק אתם התפרקתם. אז תדע שזה מרגיש אותו דבר. לא, לא, אל תרגיש אותו דבר.

גם כשבן גביר לא מצביע, עדיין אנחנו כאן, אנחנו ברוב גדול מספיק כדי לשמור על הקואליציה החשובה הזאת למדינת ישראל. וכל דבר שתנסו, גם חוק גיוס, לא מעניין אתכם. נתתם דף לבן לחרדים, אמרתם להם: מה שאתם רוצים תקבלו, רק תבואו איתנו לממשלה. ואנחנו באים עם חוק אמיתי גם לחוץ וביטחון. כשאנחנו אומרים: רוצים לעשות חוק גיוס, חוק גיוס מה שצה"ל מסוגל לקלוט, ולא מה שאתם צריכים לפי הנוסחה שלכם כדי להפיל את הממשלה. אנחנו מספיק חכמים, ואנחנו מבינים את הדבר הזה, ולכן לא ניתן לכם לעשות את זה. אנחנו נהיה ביחד, עם ישראל. רוב עם ישראל ביחד. יש מיעוט שמפגין, אז הוא ימשיך להפגין. יפגין לא משנה מה, לא משנה הנושא. יש הפגנות בקפלן. השלטים משתנים, אבל אותו שלט: להפיל את הממשלה, נתניהו וכו'. אנחנו לא מאמינים לדברים האלה. נמשיך עד סוף הקדנציה.

חבר הכנסת שקלים. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, האמת שאני עומד כאן בתחושה מאוד קשה גם של דאגה עמוקה, מצד אחד, לדמוקרטיה הישראלית, אבל גם לביטחון שלנו. האירועים שהתרחשו היום בבית המשפט במשפט נתניהו מהווים נקודת שבר ביחסים שבין הרשות המבצעת למערכת המשפט. אני מבקש להתייחס בקצרה למה שהתרחש היום ולהשלכות החמורות על ביטחון המדינה ועל יכולתה של ממשלת ישראל לתפקד בזמן המלחמה. היום נאלץ ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו לבקש את ביטול הדיון שנועד להתקיים מחר במשפטו. ולא זו בלבד שהוא ביקש את הביטול, אלא שהוא גם נדרש להסביר את הסיבות בדלתיים סגורות. חברים, מדובר כאן במחדל ביטחוני מהמעלה הראשונה. הרי ברגע שראש הממשלה נדרש לחשוף בפני בית המשפט מידע כה רגיש בדלתיים סגורות, הדבר מהווה איתות מסוכן לכל אויבינו. כבר עתה אנו עדים לגל של ספקולציות ברשתות החברתיות ובתקשורת הבין-לאומית, חלקן עוסקות אולי בעסקת שבויים אפשרית, אחרות במבצעים צבאיים עתידיים, או השד יודע מה. בואו נחשוב רגע על ההשלכות. משפחות החטופים הקדושות יושבות בבתיהן וקוראות את הספקולציות האין-סופיות, האויב מנתח כל מידע שדולף, סוכנויות הביון של המדינות העוינות לנו עורכות הערכות מצב, וכל זה בגלל משפט שבכלל לא היה צריך להתקיים מלכתחילה, על אחת כמה וכמה בעת הזו. מה זאת אומרת? אני פונה מכאן לחבריי באופוזיציה, זה מה שרציתם? האם בשם הצדק המשפטי המדומה אתם מוכנים לסכן את ביטחון המדינה? שכחתם שאנחנו נמצאים במלחמה?

נו באמת, זה מה שחשוב? די, באמת. שכחתם שהחיילים שלנו נלחמים בעזה? אני לא דובר אמת? זה לא נראה לך הגיוני? שיש לנו חטופים שממתינים, שמחכים להם בבית, זה לא מעניין אתכם? העיקר שנתניהו יעמוד למשפט.

ההתעקשות על קיום המשפט בעת הזו הוא עיוות מוחלט של סדר העדיפויות הלאומי.

זה מעיד על אובדן מוחלט של שיקול דעת מצד מערכת המשפט ומצד המערכת בכלל של האופוזיציה, שמעדיפה פוליטיקה על פני טובת המדינה. - - - אתה מדבר - - - אני רק מזכיר לכם תקדים חשוב.

בארצות הברית, במהלך בחירתו של דונלד טראמפ, המערכת המשפטית גילתה אחריות לאומית והחליטה לדחות את ההליכים המשפטיים נגדו. כנראה שהם מבינים שם מה שפה לא רוצים להבין וגם לא יבינו לעולם. אז אני קורא מכאן לנשיא המדינה. הרי מהאופוזיציה פה אין לי שום ציפיות.

אני קורא מכאן לנשיא המדינה. אדוני הנשיא, איפה אתה? הגיע הזמן שתהיה המבוגר האחראי, תתייצב גם מול הקהל שמנגד ופעל לעצירת המשפט ההזוי הזה שקורע את העם וכעת גם מסכן את ביטחונו. תודה רבה. חבר הכנסת עמית הלוי. אתה יודע מה זה כל התיקים? מדינת ישראל נגד בנימין נתניהו. זה מה שחשוב לכם. שוחד, מרמה והפרת אמונים. וזה מה שחשוב לכם, השוחד. שוחד, מרמה והפרת אמונים. שוחד,

- - - אתה מדבר שטויות. שוחד, מרמה והפרת אמונים. זהו.

מדינת ישראל נגד בנימין נתניהו. אדוני היושב בראש, חברותיי וחבריי לכנסת, אזרחי ישראל, אנחנו בימים של תמורות גדולות. תשתדל לא להשמיץ את צה"ל. אנחנו בימים של תמורות גדולות במזרח התיכון. יש לי הצעה לצה"ל, רם, אז תקשיב, יש לי הצעה. הדברים שאני אומר הם לא הכפשה לצה"ל, הם בדרך כלל דברים שמופנים לאלו שמכפישים את צה"ל בעבודה שלהם ובהתנהלות שלהם, אנשים שפוגעים ככה בצה"ל, ומה שאני מנסה לעשות, וזו לפחות כוונתי, זה לתקן את צה"ל ולא לפגוע בו. לצערי הרב, אתה יודע, המערכת אוהבת לשמור את הכוח. חוק שימור הכוח זה החוק המרכזי,

גם היום בצה"ל. אם נחזור לעניין שלנו, אדוני היושב-ראש, אנחנו בימים של תמורות גדולות במזרח התיכון, ותמורות גדולות מחייבות אותנו גם במחשבות גדולות. תמורות גדולות מחייבות אותנו להבין את התמונה הגדולה, ואני אומר את הדברים ביחס למה שקורה עכשיו בסוריה. בעצם שני דברים קורים עכשיו בסוריה: הדבר הראשון זה התבססות של האסלאם הניאו-נאצי, האסלאם הרדיקלי, הגזעני, הטוטליטרי, הברברי. שמעתי את ראש הממשלה מדבר על המציאות, אנחנו נפעל לפי המציאות המתהווה בשטח, זו המציאות המתהווה, זה המרכיב הראשון של המציאות המתהווה בשטח: השתלטות של אל-ג'ולאני, בוגר דאעש, בוגר אל-קאעידה. זה הדבר הראשון שקורה. לא צריך להתרשם, אתה יודע, ראיתי כתבות, אנשים מתרשמים מזה שהוא סידר את הזקן שלו.

זה כמו שהיטלר היה מסדר את השפם שלו והיינו אמורים להתרשם מזה. זה הדבר הראשון, ומשום מה בשיח שלנו, גם השיח המדיני, כאילו הדבר הזה עובר. ארצות הברית של אמריקה, הממשל הנוכחי כמובן, מנהל משא ומתן עם המורדים. מודה שהוא התקשר עם המורדים הללו, אלו שרוצים להחריב את אמריקה, אלו שרוצים להשתלט על העולם כולו. דמוקרטיה ליברלית, לא שמעת. דמוקרטיה ליברלית הם רוצים בסוף. כן, במסגרת הליברליזם, הם נותנים לאנשים הללו שחרתו על דגלם השתלטות מלאה על כל העולם, כלומר מאיימים לא רק על חירות לאומית של מדינה אחת, של העם היהודי, הם מאיימים על החירות של כל יחיד ויחיד, או שתהיה מוסלמי או שלא תהיה. זה הדבר הראשון שקורה, וזה עובר אצלנו יותר מדי בשקט. המשטר הזה הוא לא לגיטימי, צריך להצהיר עליו כלא לגיטימי, צריך להצהיר עליו כמיועד לסיכול, לדרוש ממדינות העולם החופשי להתייחס אליו ככה. הדבר השני שקורה זה טורקיה. זה כבר לא עניין מקומי של סוריה, אדוני היושב בראש, זה עניין גיאופוליטי-אסטרטגי של המזרח התיכון. טורקיה חוזרת לשאיפות האימפריאליות שלה, ארדואן חוזר לשאיפות הללו. ארדואן,

אנחנו נפטרנו מרדואן ואנחנו מקבלים את ארדואן. לכן אני פונה מכאן לראש הממשלה ולשר החוץ: קודם כול, שלושה דברים שמדינת ישראל חייבת לעשות דווקא בעת הזאת, וכל יום שעובר יש לו משמעות,

לקרוא לוועידה בין-לאומית להסדרה מחדש של הגבולות הבין-לאומיים בסוריה. אין סוריה, התפרקה. לא סייקס פה ולא פיקו פה. התפרק. צריך לקרוא מחדש.

לדרוש אוטונומיה לקהילות הדרוזיות והכורדיות, בחסות מדינת ישראל, כדי לנתק את טורקיה מסוריה. ודבר שלישי זה להיכנס ולשלוט, לא אזור החיץ צריך להגביל אותנו ולא טילים אחרים. אנחנו צריכים להיות בכל מקום שמבטיח את ביטחוננו. זה המצב בסוריה, זו הפעילות שמדינת ישראל צריכה לעשות.

תודה. חבר הכנסת שוסטר, אינו נוכח, חברת הכנסת פרקש, אינה נוכחת, חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון,

חבר הכנסת טרופר, אינו נוכח. חברת הכנסת פנינה תמנו, בבקשה גברתי. היושב בראש, כנסת נכבדה, היום ט"ז בכסלו, 30 לנפילתו של סרן יוגב פזי, זכרו לברכה, שנפל בצפון רצועת עזה בט"ז בחשוון התשפ"ה, 17 בנובמבר 2024, מגבעות בר. פזי כתב מכתב מאוד מיוחד על אהבתו לארץ ישראל, ואני רוצה להקריא את מכתבו כאן מעל הדוכן הזה. מכתב ליקרה לי מכול, מכתב לאהובתי. "היי אהובתי, זה אני. כן, נכון, אני יודע. עבר זמן רב מאז שהתראינו, התרחקתי לתקופה ארוכה. שלא תחשבי לרגע שהיה לי קל בלעדייך, את יודעת כמה אני אוהב אותך. אבל את חייבת לדעת ולזכור, זה היה בשבילך, בשבילנו. כל כך הרבה אנשים שפגשתי מכירים אותך וצדדים חדשים בך, מכירים את מערכת היחסים בינינו, את מה שאת בשבילי ומה שאני בשבילך. "עבדתי יום ולילה על מנת להאדיר את שמך, לתמוך בך ולהראות את כל צדדייך המופלאים. למדתי ושמעתי המון, אך גם השמעתי ולימדתי המון. נכון, אי-אפשר לשכוח את הימים הארוכים במיוחד בלעדייך, אלה שגם את וגם אני היינו צריכים אחד את השנייה,

תזכרי שתמיד היית ותמיד תהיי לפניי, חושב עלייך בכל דקה ודקה. "בקרוב אני חוזר, אוהב יותר מאי פעם, מוכן ללבוש את המדים ולהגן עלייך בגאווה. לא יכול לחכות לרגע שבו ניפגש שוב. והפעם, הפעם אני נשאר. לתמיד. אוהב אותך, מדינה שלי, את הדגל, את הסמל ואת ההמנון. אוהב את הערים, היישובים והנופים שבך. אוהב את המגוון הרחב של האנשים, אוהב את האמונה והיהדות שבך. אוהב את המשפחה והחברים שלי, אלה שרכשתי ואלה שארכוש בזכותך. נתראה בקרוב". חותם, חתם, יוגב פזי. יהי זכרו ברוך.

חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת היקרים, כבוד השר, השרה, אתמול הלכתי לנחם שלוש משפחות שכולות מופלאות. לכל אחת מהן היה בן אהוב, מוצלח, מלא טוב. את הכי טובים קוטף לו בורא עולם, את הכי טובים. שולחת גם מפה את תנחומיי למשפחותיהם של רס"ל ארז בן אפרים, של סמ"ר ברק דניאל הלפרן ושל סמ"ר עידו ז'נו, יהי זכרם ברוך. ובמעבר חד, ביום 19 בנובמבר 2024 פרסמה הסניגוריה תיעוד מזעזע ומטלטל שבו מתמודד נפש, בזמן חקירה משטרתית נקשר בידיו וברגליו לספסל, ובמצב זה הוא נחקר. החוקר המשטרתי סירב להיענות לבקשתו לעזרה ולא מצא לנכון להתייחס למצבו הנפשי המעורער של הנחקר. מצב נוראי. קרימינליזציה של אנשים עם מוגבלות נפשית היא תופעה ידועה. מסדרונות המשטרה ובתי הסוהר במדינת ישראל מלאים במתמודדי נפש, אשר רבים מגיעים למערכת פלילית לא בשל עבריינות מודעת, אלא בשל נסיבות חיים מורכבות שנובעות מהתמודדותם הנפשית. תופעה זו נובעת מהיעדר מענים קהילתיים מתאימים. ככל שמצטמצמים השירותים במערכת בריאות הנפש גוברת מעורבותם של אנשים עם מוגבלות נפשית במערכת הפלילית. בישראל, מחסור במענים מותאמים הביא לכך שאנשים עם מוגבלות נפשית מוצאים את עצמם מעורבים במערכת אכיפת החוק, לא בהכרה בשל עבירות חמורות, אלא בשל התנהגות המאפיינת את מצב נפשם. תופעה זו מגבירה את הסיכון לאשפוזים כפויים, להגשת כתבי אישום מיותרים ולעיוותי דין משמעותיים. הוועדה הבין-משרדית לטיפול בהתמודדות כוחות הביטחון והאכיפה מול אנשים עם מוגבלויות הוקמה בעקבות תקריות טרגיות, כמו מותם של יהודה ביאדגה ז"ל ואיאד אל-חלאק, שהעיד על העדר כלים מותאמים למפגש בין כוחות האכיפה לאוכלוסיות אלו. הוועדה כללה נציגים ממשרדי ממשלה שונים, את משטרת ישראל, עמותות לזכויות אדם, ארגוני סנגוריה ציבורית ועוד. התפקיד שלה היה למצוא פתרונות שיצמצמו את המפגש האלים והמיותר הזה בין אנשים עם מוגבלות למערכת אכיפת החוק. מתוך דוח הוועדה עולה כי מדי חודש מתקבלות במשטרה כ-300 קריאות הנוגעות לאנשים עם מוגבלות נפשית או שכלית, וברוב המקרים המשטרה מטפלת באירועים אלו ללא המעורבות של גורמי טיפול או שיקום. כ-14% מהאסירים בבתי הכלא בישראל נמצאים במצב פסיכיאטרי. מתוכם מחצית מאובחנים כבעלי הפרעות נפשיות חמורות. נתונים אלו מעידים על הבעיה ועל הצורך בהתאמות יסודיות במערכת אכיפת החוק. דוח ועדת דנציגר, ואני עומדת לסיים, עמד על רגישותם המוגברת של מתמודדי נפש לסוגסטיות וללחצים שמופעלים בחקירות. הוועדה המליצה על הצורך בליווי משפטי של הנחקר, ואני גם דורשת רובד משמעותי נוסף: להטיל את האחריות של החקירה על חוקרים מיוחדים, שיידעו ויכירו את השפה ואת ההתאמה של המציאות לחקירה, ולא להתעלם ממנה. יש לי עוד המשך כמובן ארוך ורחב, אבל אני אמשיך את זה בפעם הבאה.

תודה רבה. חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת, חבר הכנסת גלעד קריב, אינו נוכח. אני מזמין את השרה גילה גמליאל לסכם את הדיון, בבקשה.

השרה מסכמת מטעם הממשלה?

אני באתי לשוחח איתכם קצת עכשיו.

- - - כן. חשבתי לשמוע אתכם היום, והייתם שקטים יחסית.

האופוזיציה לא דיברה? - - - הייתי בטוחה שתשתפו פעולה, תדברו קצת. להצביע. כן. קודם כול, הצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2025 מדברת על כך שהממשלה רשאית להוציא בשנת הכספים הזו, בשנת הכספים 2025, סכום של 755 מיליארד, 906 מיליון ו-699,000 שקלים. אז זה רק לידיעה, למי שלא בעניינים.

חשבתי בעצם במה אני אשתף אתכם בפרק הזמן הזה. אז קודם כול, לטעמי יש מקום לעדכן לגבי דברי ההסבר, שלא כולם ערים להם בבית, מי שצופה בנו. אז כבוד היושב-ראש, וכבוד מזכירת הכנסת, "סעיף 3 לחוק-יסוד: משק המדינה - - - קובע כי תקציב המדינה ייקבע בחוק. על פי הסעיף האמור הממשלה מחויבת להניח לפני הכנסת הצעת תקציב מפורטת, הכוללת את הוצאות הממשלה הצפויות והמתוכננות, ולצרף לה אומדן של המקורות למימון של התקציב" רגע, אני מתנצלת, אני אשתיק את זה, "ולצרף לה אומדן של המקורות גם למימון התקציב. העקרונות החוקתיים שבבסיס חובה זו הם שניים: "העיקרון שהממשלה פועלת מכוח אמון הכנסת", ובשביל זה צריך באמת לקבל פה רוב בהצבעות שמתבקשות. "עיקרון זה, המקבל ביטוי בחובת הממשלה" גם את האפשרות,

אפשר היה להחליף את ההצבעות באי-אמון, ואז אולי זה היה פותר את המורכבות שקיימת עכשיו עם בן גביר, לבוא ולהעביר בצורה חד-משמעית, במקום למצוא את עצמנו בסיטואציה העכשווית, שצריך לגרור זמן על הנושא הזה.

אני חושבת שיש זמנים שהקואליציה צריכה לדעת מתי היא מתאחדת, והיה מספיק זמן כדי לגבש את התוכנית בצורה טובה, וכל ההתנהלות האחרונה הזו מיותרת. אפשר שהיינו כבר אחרי. תקציב המדינה בעצם בא "לשקף את סדרי העדיפויות של הממשלה, בהתחשב בצורכי המשק וביכולותיו התקציביות והכלכליות. חלוקת התקציב נעשית בהתאם לסדרי העדיפויות" הללו, וחשוב לומר שגם משקפת את מידת החשיבות שהממשלה מתייחסת לכל אחד מהמשרדים ומהעשייה ובכל שאר הדברים. "נוסף על כך, תקציב המדינה משקף את תוכניות הפעולה של הממשלה", וזה הוצג כאן היום גם על ידי שר האוצר וגם ניתן לשיח פתוח של חברי הכנסת. "העיקרון שהממשלה פועלת בכספי הציבור כנאמן הציבור, אין בידי הממשלה כסף ששייך לה, אלא מלוא התקציב שברשותה, שמקורו במיסים הנגבים מהציבור, מפירות נכסי הציבור, מופקד בידי הממשלה בנאמנות, כדי לעשות בו שימוש לטובת האזרחים. מאחר שכספי התקציב הם כספי הציבור, שמוחזקים בנאמנות בשמו של הציבור ובעבורו, על הממשלה לקבל את אישור נציגי הציבור, הכנסת, באשר לאופן השימוש בכספים אלה. "פועל יוצא של האמור הוא כי על הממשלה לקבוע את סדרי העדיפויות התקציביים שלה ואת תוכניות הפעולה שלה לתקופת התקציב, ולהביא הצעת תקציב המשקפת את סדרי העדיפויות שלה ואת תוכניות הפעולה שלה לאישור הכנסת, כך שהיא תקבל מעמד של חוק. "הממשלה אינה רשאית להוציא הוצאה תקציבית, להוציא הוצאה מותנית בהכנסה, להתחייב בהתחייבות תקציבית ארוכת טווח או למלא משרות מעבר לסכומים ולייעודים שנקבעו בסעיפים הרלוונטיים בחוק התקציב". "בהמשך לכך נקבעו בחוק יסודות התקציב העקרונות העומדים בבסיס חוק התקציב השנתי. במסגרת זו קובע חוק יסודות התקציב את הפרטים של חוק התקציב השנתי ואת המבנה שלו, את סמכויות הממשלה להכניס שינויים בתקציב במהלך שנת הכספים של 2025, את דרכי השימוש ביתרות התקציב שלא נוצלו במסגרת שנת הכספים, את דרכי השימוש ברזרבות ועוד. "בהתאם לעקרונות שנקבעו בחוק-היסוד ובחוק יסודות התקציב כאמור, נדרשת הממשלה להביא לאישור הכנסת הצעת חוק תקציב לכל שנת תקציב. חוק התקציב קובע לממשלה את היקף הסכומים המרבי שהיא רשאית להוציא בשנת תקציב מסוימת, אם כהוצאה ואם כהוצאה מותנית בהכנסה, את היקף הסכומים המרביים שלגביהם היא רשאית להתחייב גם מעבר לשנת התקציב, וכן את מכסת תקני כוח האדם המרבית שהיא רשאית למלא. "יצוין כי התקציב של המדינה לשנת 2025 צפוי להיות מאושר במועד המאוחר ממועד תחילת שנת הכספים, ועל כן עד לאישורו תפעל הממשלה בהתאם להוראות סעיף 3ב לחוק-יסוד: משק המדינה, במתכונת של תקציב המשכי. "תקציב המדינה משקף את סדרי העדיפויות המתוכננים של הממשלה, ומתייחס לצרכים שהיא רואה לנגד עיניה במועד גיבוש התקציב. התקציב מגובש מתוך ידיעה שצורכי המדינה משתנים ומתוך הבנה שאין כוונה לשתק את יכולתה של הממשלה להמשיך ולקבל החלטות ולקבוע מדיניות במהלך השנה, גם אם אלה משפיעים על התקציב. התקציב נקבע במסגרת היכולות הכלכליות והתקציביות הצפויות במועד גיבוש התקציב, לפי מיטב התחזיות בידי הממשלה באותו מועד, ומתוך ידיעה שתחזיות אלה לא ישקפו בהכרח את ביצועי המשק בפועל. תקציב המדינה גם משקף את תוכניות הפעולה המתוכננות של הממשלה בעת גיבוש התקציב, מתוך הבנה שהביצוע בפועל לא יתאם, ככל הנראה, באופן מלא לתוכניות הפעולה המתוכננות. "חוק התקציב השנתי נסמך על הערכות ותחזיות הנערכות על ידי אנשי המקצוע בממשלה ובגופים אחרים במגזר הציבורי, כגון בנק ישראל והמוסד לביטוח הלאומי. ככל תחזית, אין ביכולתה להתאים באופן מלא לביצוע בפועל. אנשי המקצוע נדרשים לחזות את היקף הביצוע של המשק במהלך השנה, את שיעור המיסים שייגבו, את גובה ההוצאות שיידרשו ואת הרמה שבה יצליחו משרדי הממשלה השונים לבצע את תוכניותיהם - - - התחזיות והתכנונים העתידיים נסמכים במידה רבה על הערכות שיש בהן ממד משמעותי של חוסר ודאות. כך למשל, ההוצאה התקציבית מתבססת על הנחות מסוימות בדבר שיעור הגידול באוכלוסייה, גובה מדד המחירים לצרכן, היקף האבטלה, גובה הריבית, שיעורי מיצוי הטבות וסיוע ועוד הנחות רבות. אם יתברר שהתחזית אינה תואמת באופן מדויק למציאות, או כאשר מתחוללים שינויים בהערכות אלה, יש צורך לבצע במהלך השנה שינוי בתקציב" כפי שנאלצנו לעשות רק בשנה האחרונה כתוצאה מהמלחמה. פירוט ההוצאות הקשורות בשינויים אלה אינו 'צפוי ומתוכנן' במועד קבלת חוק התקציב השנתי, ועל כן אינו יכול להיכלל בהתאם להוראות סעיף 3(א)(2) לחוק-היסוד. "הדבר מקבל משנה תוקף השנה, לנוכח המצב הביטחוני שהחל ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), עם מתקפת הטרור הרצחני שבעקבותיה החלו פעולות צבאיות משמעותיות, הוכרז בצה"ל על מבצע חרבות ברזל והוכרז על מצב מיוחד בעורף. הצרכים הרבים שעלו בעקבות

והמצב המיוחד, ובכללם סיוע ושיקום העורף, חייבו הוצאות תקציביות משמעותיות כבר בשלהי שנת 2023 וסכומים משמעותיים אף יותר בשנת 2024, שלא נצפו בעת גיבוש ואישור חוקי התקציב לשנת 2023 ו-2024. לפיכך בוצעו תיקונים בחוק המסגרות הפיסקליות לצורך הצבת יעדים מרחיבים יותר לאותן שנים בלבד והוגשו חוקי תקציב נוספים בהן. בהמשך, בשל הימשכות המצב המיוחד בעורף בשנת 2024 ולנוכח הגידול בהוצאות האזרחיות הנובעות מהתארכות המלחמה, הוגדלה בחודש ספטמבר 2024 ההוצאה הממשלתית המותרת בשנת 2024, לצורך הוצאת סכום נוסף שלא נצפה בעת אישור חוק התקציב, וכן אושר חוק תקציב נוסף בשנת הכספים 2024. במקביל להגשת הצעת חוק זו, הוגשה הצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית - - - להגדלת מגבלת ההוצאה והעלאת תקרת הגירעון, והצעת חוק תקציב נוסף לשנת 2024" הלוואי שנגיע אליו כבר, שיעבור, בשעה טובה, "תקרת הגירעון והצעת חוק תקציב נוסף לשנת 2024 - - - לצורך הוצאות ביטחוניות בשל התמשכות הלחימה העצימה וגיוס המילואים המשמעותי ובשל מימון הוצאות שהיו צפויות להיות ממומנות מהסיוע האמריקאי - -" בבקשה. חברת הכנסת טלי גוטליב, בבקשה. "- - שחלקו אינו זמין לשימוש בשנת 2024, ולצורך הוצאות אזרחיות של תשלומי הריבית על החוב הממשלתי לנוכח עדכון תחזית תשלומי הריבית. "לנוכח מצב דברים זה, במסגרת תיקון לחוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית - - - (חוק המסגרות הפיסקליות), שמפורסם במקביל להצעת חוק זו, מוצע לקבוע כי בשנת 2025, נוסף על שיעור הגידול המחושב כאמור, סכום ההוצאה הממשלתית המותרת יגדל ב-12.4% נוספים. עוד מוצע שם, בשל חוסר ודאות זה בדבר המצב הביטחוני, כי סכום ההוצאה הממשלתית המותרת יוכל לגדול בשיעור נוסף של עד 1.9%, לצורך מימון הוצאות הדרושות לצרכים מיידיים הנובעים מהימשכות הפעולות הצבאיות המשמעותיות, ולמטרה זו בלבד, בהתקיים התנאים שייקבעו לעניין זה בתיקון לחוק יסודות התקציב, ובהם אם ראש הממשלה ושר האוצר, בהתייעצות עם הממונה על התקציבים במשרד האוצר, מצאו שהימשכות המלחמה ועצימותה בשנת 2025 או שהיקף היישובים שפונו או רועננו מצריכים הוצאה נוספת. במקרה כזה, ובכפוף לאישור ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי ואישור הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון וועדת הכספים של הכנסת להקצאת הכספים, ההוצאה הממשלתית המותרת בשנת 2025 תגדל לצרכים האמורים בלבד, בסכום שנקבע. "כמו כן, חלק ניכר מעבודת המטה בגיבוש הצעת חוק התקציב כרוך בהערכת מידת הוודאות להתממשות הצורך התקציבי, החל מהוצאות שרמת הוודאות לגביהן גבוהה יחסית ועד להוצאות שמידת סיכויי התממשותן נמוכה יותר. אילו היה ניתן במועד אישור התקציב לדעת את כל שייוודע בסוף השנה, היינו ב-31 בדצמבר שלה, בוודאי היה מתגלה שכמה וכמה פרויקטים שהיו אמורים להתממש כבר במהלך שנת התקציב, לא התממשו הלכה למעשה. גלוי וידוע כי חלק מהפרויקטים שאושרו לביצוע בשנת המהלך של התקציב לא התממשו הלכה למעשה, וכך מתגלה מדי שנה בתום שנת התקציב. "מובן מאליו שתקצוב מלא של כל הפרויקטים המתוכננים אינו נבון ואינו ראוי. אם הממשלה מתכננת לבצע עשרה פרויקטים במהלך השנה, אך בסופו של דבר התממשו רק תשעה מהם, הרי שבשל העובדה שמסגרת התקציב כפופה למגבלות הפיסקליות שהוזכרו לעיל, הצורך לתקצב את הפרויקט הנוסף, שבסופו של דבר לא יֵצא אל הפועל, פוגע בצרכים התקציביים האחרים של הממשלה. גורמי המקצוע בממשלה נוטלים אפוא את רשימת הפרויקטים המתוכננת, את אומדן סיכויי הביצוע של כל אחד מהם, את סדרי העדיפויות של הממשלה ואת כלל ההשערות והתחזיות הנוגעות לקשיים שמימוש כל אחד מהפרויקטים עלול להיתקל בהם" ויוצרים את הצעת חוק התקציב השנתי יחד עם ניהול הסיכונים. "יצוין כי בהתאם להוראות סעיף 2(ב) לחוק יסודות התקציב, חוק התקציב השנתי יכלול את התקציב הרגיל, תקציב פיתוח וחשבון הון ותקציב המפעלים העסקיים, הוצאות ותחזית הכנסות. בשנת הכספים 2025 לא יהיו החזרי חוב לבנק ישראל ולכן הם לא נכללים בחוק התקציב לשנה זו. "עוד יצוין כי מידע מפורט נוסף בדבר עיקרי התקציב ותוכנית תקציב רב-שנתית,

בין השאר,

של שנת הכספים 2025 הסקירה הזו, הכללית, בדבר עיקרי ההתפתחויות, המדיניות הכלכלית - - - תעשי הפסקה. אתה רוצה שאני אעשה הפסקת שתייה? אם אתה לא תדאג לי, מי ידאג לי? תגיד לי. המדיניות הכלכלית, חשוב שהציבור ידע בדיוק את כל ההסבר לתקציב. אני מפרטת לכם אותו. מי שחבר כנסת ותיק כמוך יודע, יש פה הרבה חדשים שצריכים עוד ללמוד, אתה יודע, וגם בבית, הצופים בנו, כדי שפעם אחת יקבלו את כל דברי ההסבר לתקציב. אז בוא נאמר כך: - - - "וכן את עיקרי ההוצאות ואת הפעולות של משרדי הממשלה השונים". וכל אלה מונחים פה על שולחן הכנסת ומפורסמים על ידי משרד האוצר גם לכל המעוניינים באתר האינטרנט של המשרד. "בהתאם להוראות סעיף 2(ב) לחוק יסודות התקציב, לחוק התקציב השנתי יצורפו גם תחזית התקבולים וכל

וכן תחזית של סכומים של יגבו בשל הטבות מיסים. בהתאם לכך, תחזית התקבולים והמלוות לשנת הכספים 2025 וכן תחזית של סכומים שלא ייגבו בשל הטבות מיסים באותה שנת כספים, נכללים בעיקרי התקציב ומצורפים באופן זה גם לחוק התקציב. "נוסף על כך, כבכל שנה, מפרסם משרד האוצר את פירוט התקציב של כל אחד ממשרדי הממשלה וגופים אחרים שנקבע להם סעיף תקציב נפרד, לרבות חלוקת סעיפי התקציב האמורים לתחומי פעולה ותוכניות וכן דברי הסבר לסעיפים אלה". זה מפרט פירוט של ממש של כל התקציב. פירוט התקציב גם מונח על שולחן הכנסת יחד עם הצעת חוק התקציב השנתי ומפורסם באתר לכל המעוניין לצפות בזה. גם השנה, פירוט התקציב יכלול ביאורים לחוק התקציב. יהיה בו את ניהול הסיכונים והתחזיות, יהיו בו את עיקרי השינויים בתקציב וגם, בהמשך להחלטת ממשלה מס' 2084 מ-7 באוקטובר 2014, "שעניינה אימוץ המלצות הוועדה לבחינה מגדרית של תקציב המדינה בישראל, הוחלט על יישום של ניתוח מגדרי של תקציב המדינה. בהתאם לכך, משרדי הממשלה מונחים גם לערוך ניתוח של תקציבם ושל השימושים שלו ולפעול לגיבוש מדיניות וסדרי עדיפויות בהתבסס על הניתוח הזה". אני שמחה שהייתה לי הזכות, עוד בהיותי השרה לשוויון חברתי, להטמיע את הנושא הזה של התקציב המגדרי בתקציבי המדינה. אני שמחה שהאוצר מקפיד גם כן להמשיך את הקביעה הזאת בתקציב. "נוסף על כך, בדומה למובא לצד חוקי התקציב לשנת 2023 ו-2024 שהונחו על שולחן הכנסת בחודש מרץ 2023, יובאו גם בשנת 2025 עיקרי הסיכומים התקציביים בין משרדי הממשלה ומשרד האוצר, אם יהיו כאלה". בסעיף 1 "מוצע להגדיר את המונחים שנעשה בהם שימוש בהצעת חוק זו". בסעיף 2, הסעיף "קובע את סכום ההוצאה שרשאית הממשלה להוציא בשנת התקציב 2025. סכום ההוצאה הכולל המותר מחולק לסעיפי תקציב שונים, וכל סעיף מתייחס למשרד ממשלתי מסוים, לרשות ציבורית או לגוף ציבורי מסוימים או לנושא שבשל היקפו או חשיבותו נדרש לו סעיף תקציבי ייעודי. סעיפי התקציב מחולקים לתחומי פעולה שונים לפי הצורך. תחומי הפעולה מחולקים גם הם, לפי הצורך, לתוכניות שונות. החלוקה לתחומי פעולה ולתכניות,

מפורטת לגבי שנת הכספים 2025 בתוספת הראשונה". "לעניין זה יש להבחין בין שני סכומים: בין סך התקציב" סך התקציב משקף את "סך כלל הוצאות הממשלה בשנת התקציב, ובין מגבלת ההוצאה הממשלתית לפי חוק המסגרות הפיסקליות, שאינה כוללת את ההוצאה הממשלתית לצורך החזר מרכיב הקרן בחובות של הממשלה שאינן חובות למוסד לביטוח לאומי. "בחוק התקציב המוצע נכללים לעניין שנת התקציב 2025 הסכומים הנקובים להלן". אז סך התקציב, כפי שאמרתי בתחילת הנאום: 755 מיליארד, 906 מיליון ו-699,000 שקלים. גילה, אם אפשר קצת יותר לאט. תראו, לאור זה שלא היה לכם נאום היום, שאתם בחרתם לא לדבר, חשבתי שאולי אתם לא הבנתם בדיוק את הנושא של התקציב, אז החלטתי לפרט לכם את כל דברי ההסבר לחוקי התקציב, על מנת שאולי בחוק הבא, התגעגענו לשמוע את קולכם, אז אולי גם נשמע אותו. חבל שראש הממשלה ושר הביטחון - - - ביטלו את העדות היום. אני דואג לביטחון המדינה. אני רוצה לומר לכם - - - חבר הכנסת קריב, בבקשה. - - - גלעד קריב, אתה בקריאה ראשונה. אני דואג - - - אני רוצה, בהקשר הזה, באמת לברך גם את שר האוצר, שלמרות המורכבות והאתגר שבהכנת התקציב הנוכחי לשנת 2025, עם אנשי המקצוע במשרדך, דאגנו להרבה מאוד מנועי צמיחה. הזכות שלי גם כן, סביב המשרד, משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, אני רוצה באמת לברך על הזכות הגדולה שהייתה בהקשר הזה להוביל בתוך התקציב תקציבים ייעודיים שיוכלו להוביל את המהפכות שאותם אנחנו רוצים להוביל. את המהפכה בבינה המלאכותית, אנחנו מובילים מהפכה היסטורית להטמעת הבינה המלאכותית גם במשרדי הממשלה, גם ברשויות המקומיות, תוך פרויקט AI, בינה מלאכותית, לכל ילד וילדה בישראל. בשיתוף עם "סיסמה לכל תלמיד" אנחנו נתחיל בהתחלה עם 90 רשויות בפריפריה. בהמשך השנה, עם התקציבים, אני רוצה לברך את שר האוצר, כפי שאמרתי קודם, על ההקצאה של המשאבים למנועי הצמיחה בבינה המלאכותית, אנחנו נטפח ונפתח את זה בכל הרשויות בישראל. זוהי בשורה עצומה, שאנחנו נוכל גם לפעול להטמעת הבינה המלאכותית ברשויות דבר שישדרג את כל השירותים העירוניים באמצעות בינה מלאכותית בכל הצרכים של הרשויות, על מנת שגם נצמצם את הפערים הדיגיטאליים, נבטיח שכל ילד בישראל, במיוחד בפריפריה, גם בחברה הערבית, בחברה הדרוזית, הצ'רקסית, הבדואית, כולם יהיו חלק ממהפכת הבינה המלאכותית. הממשלה, למרות המצוקה היום, אנחנו נוביל כדי שכל הילדים יהיו מצוידים בכלים הטכנולוגיים של העתיד. זאת לא רק מהפכה טכנולוגית אלא מהפכה חברתית שתיצור שוויון הזדמנויות אמיתי ותשפר את איכות החיים של כל אזרחי מדינת ישראל. אני רוצה גם לשתף אתכם בבשורה הנוספת, של מרכזי הפיזיקה. כשהייתי פה רק השבוע והצגתי בפניכם את כל הנושא, בעקבות הצעה לסדר-היום של חברת הכנסת פרקש ועוד חברי כנסת נוספים, דיברתי איתכם על הנושא של מרכזי הפיזיקה. אני רוצה גם פה להודות לשר האוצר, שבאמת הרים איתי את הכפפה, ובימים האחרונים דאג להקצאת משאבים נוספים למרכזי פיזיקה נוספים, נוסף לארבעת המרכזים שהקמנו מתקציב 2024, לעוד שלושה מרכזים נוספים, ולא שניים כפי שהיה אמור להיות. על כך אני בהחלט רוצה לברך אותו. אני רוצה להבהיר מה זה אומר. כחלק מההמלצות של הוועדה להגדלת ההון האנושי בהייטק, הודגשה החשיבות של מקצוע הפיזיקה כחלק מהגדרת מקצועות בגרות-טק, של 5 יחידות במתמטיקה, באנגלית, מדעי המחשב ופיזיקה. הפיזיקה זה תחום בסיס ייחודי.

נעביר לכם קצת שיעורים מעניינים היום. אנחנו מקשיבים. כרגע אנחנו נדבר על המלצות הוועדה להגדלת ההון האנושי בהייטק. הפיזיקה היא תחום בסיס ייחודי בלימודי המדעים, מעין שפת יסוד להבנת היקום וביסוס לפיתוח קוד יישומי AI. הפיזיקה הוא תחום שגם בצה"ל, האוניברסיטאות, התעשייה, כולם הדגישו אותו כתחום מקצוע נדרש במיוחד עבורם, ולצערנו הוא נמצא במחסור. בנוסף, בלימודי הפיזיקה נדרשת למידה התנסותית, היא דורשת שימוש בציוד יקר, מתקדם וחדשני. תודה רבה לשרה גמליאל על השיעור המאלף.

בהמשך, בימים הבאים, אני אשמח להסביר לכם קצת יותר על התרומה המאוד-גדולה ועל סכומי הכסף שהוסיף האוצר, וזו הסיבה שאני עומדת כאן היום מעל הדוכן כדי לבקש מכולם להצביע על התקציב. אני חייבת לומר לכם שהתקציב לשנת 2025 הוא תקציב טוב. יש בו מנועי צמיחה חיוביים. אני רוצה לומר לכם שלמשל התקציב של משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה אף גדל, והוא התקציב הגדול ביותר שהיה במשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה. נוסף לזה, הוקצו גם כספים בתוספתי להייטק, תוספת של 500 מיליון שקלים, ועל כך אני רוצה להודות לך, השר סמוטריץ' עד שאני כבר מפרגנת לך, בוא תהנה מזה. עשית עבודת קודש בתקציב הנוכחי, עם כל המורכבות המאוד-קשה שהייתה, עם האתגרים הביטחוניים, והצגת תקציב שאפילו לאופוזיציה לא היה מה לומר עליו. אז אני שמחה ומברכת על כך וקוראת גם לאופוזיציה לתמוך בו, כי התקציב הוא נכון ועשוי בצורה טובה.

תודה רבה. יש שלושה שואלים מהצד. אבקש שלא יהיו שאלות זהות, כי אחרת אני אצטרך להוריד אותן. ראשון השואלים, חבר הכנסת ולדימיר בליאק. בבקשה. אתה לא מוריד אותם?

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. שאלה לשר האוצר: האם במסגרת הצעת חוק התקציב ניתנו הבטחות לשותפים בקואליציה הקשורות להעברת חוק הגיוס?

חבר הכנסת עודד פורר. - - - שאל. חבר הכנסת גלעד קריב, שאלה לא זהה. אני מבקש לשאול את שר האוצר או את יו"ר הקואליציה: האם ישנו סיכום לגבי היקף הכספים הקואליציוניים במסגרת הצעת התקציב, והאם ישנו סיכום על העברת כספים שבתקציב 2024 היו במסגרת הכספים הקואליציוניים לבסיס התקציב של משרד החינוך?

תודה רבה. חברי הכנסת, נעבור להצבעה על הצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2025, התשפ"ה 2024, בקריאה הראשונה. לבקשת הממשלה וגם לבקשת האופוזיציה, הצבעה שמית.

בעד יולי יואל אדלשטיין, בעד אמיר אוחנה, בעד ינון אזולאי, בעד גדי איזנקוט, נגד ישראל אייכלר, בעד דן אילוז, בעד ואליד אלהואשלה, נגד קארין אלהרר, נגד זאב אלקין, בעד משה ארבל, בעד יעקב אשר, בעד אביחי אברהם בוארון, בעד אוריאל בוסו, בעד מישל בוסקילה, בעד דבי ביטון, נגד מיכאל מרדכי ביטון, נגד דוד ביטן, בעד בועז ביסמוט, בעד ולדימיר בליאק, נגד מירב בן ארי, נגד רם בן ברק, נגד איתמר בן גביר, נגד וואו, וואו.

חבר הכנסת בועז טופורובסקי, בבקשה. לא רוצים אותו באופוזיציה. חבר הכנסת אחמד טיבי, אתה בקריאה ראשונה.

אברהם בצלאל, בעד אליהו ברוכי, בעד ניר ברקת, בעד ששון ששי גואטה, בעד טלי גוטליב, בעד מאי גולן, בעד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, בעד בנימין גנץ, נגד משה גפני, בעד סימון דוידסון, נגד אבי דיכטר, בעד גלית דיסטל אטבריאן, בעד אלי דלל, בעד שלום דנינו, בעד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, בעד שרן מרים השכל, בעד ניסים ואטורי, בעד מיכל מרים וולדיגר, בעד יצחק שמעון וסרלאוף, נגד יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, נגד ווליד טאהא, נגד בועז טופורובסקי, נגד משה טור פז, נגד אחמד טיבי, נגד יוסף טייב, בעד אוהד טל, בעד יעקב טסלר, בעד חילי טרופר, נגד אלמוג כהן, נגד מאיר כהן, נגד מירב כהן, נגד מתן כהנא, נגד עופר כסיף, נגד אופיר כץ, בעד ישראל כץ, בעד רון כץ, נגד יוראי להב הרצנו, נגד ירון לוי, נגד מיקי לוי, נגד יריב לוין, בעד נעמה לזימי,

מזרסקי, נגד מרב מיכאלי, נגד שלי טל מירון, נגד יונתן מישרקי, בעד חנוך דב מלביצקי, בעד ארז מלול, בעד יוליה מלינובסקי, נגד מיכאל מלכיאלי, בעד צגה מלקו, בעד אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, נגד בנימין נתניהו, בעד יואב סגלוביץ' נגד יבגני סובה, נגד צבי ידידיה סוכות, בעד משה סולומון, בעד לימור סון הר מלך, נגד אופיר סופר, בעד אורית מלכה סטרוק, בעד משה סעדה, בעד גדעון סער, בעד מנסור עבאס, נגד איימן עודה, נגד יוסף עטאונה, נגד חוה אתי עטייה, בעד חמד עמאר, נגד צביקה פוגל, נגד עודד פורר, נגד יצחק פינדרוס, בעד משה פסל, בעד יסמין פרידמן, נגד אורית פרקש הכהן, נגד מטי צרפתי הרכבי, נגד אריאל קלנר, בעד יצחק קרויזר, נגד גלעד קריב, נגד שלמה קרעי, בעד אליהו רביבו, בעד משה רוט, בעד שמחה רוטמן, בעד עידן רול, נגד אפרת רייטן מרום, נגד אלון שוסטר, נגד קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן, נגד מיכל שיר סגמן, נגד נאור שירי, נגד אושר שקלים, בעד עאידה תומא סלימאן, נגד פנינה תמנו, נגד נעבור לסיבוב השני, בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יואב גלנט, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אבי מעוז, אינו נוכח האם יש חברי כנסת שנוכחים באולם ולא הצביעו? אין. תמה ההצבעה. להלן תוצאות ההצבעה: 59 בעד, 57 נגד.

הצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2025 התשפ"ד 2024, אושרה בקריאה ראשונה ותעבור לדיון בוועדת הכספים לצורך הכנתה

ב-14 החודשים שחלפו מאז אותו יום, מצאה את עצמה מדינת ישראל מול מציאות כלכלית חדשה ומאתגרת, צמיחה שהאטה כמעט לחלוטין, ירידה דרמטית בהכנסות המדינה והוצאה ממשלתית שהתנפחה לממדים שלא הכרנו. בפרק הזמן הזה הוצאות הממשלה גדלו בכ-132 מיליארד שקלים, עלויות שהיו הכרחיות לתמיכה בצה"ל ובכוחות הביטחון, לסיוע לאוכלוסיות שנפגעו ולשיקום המשק שלנו. לצד הגידול בהוצאות, גם ההכנסות נפגעו. הפגיעה הזו, בשילוב עם הצמיחה הנמוכה, הובילה אותנו לגירעון שצפוי להגיע בשנת 2024 לכ־7.7% מהתוצר.

חברי הכנסת, המציאות הזאת אינה מאפשרת לנו להמשיך בעסקים כרגיל. אנחנו עומדים מול החלטות לא פשוטות, אבל אני מאמין שהן הכרחיות. חוק התקציב שאנו מציגים היום הוא צעד משמעותי על מנת להוציא את הכלכלה מהמשבר. תקציב 2025 הוא תקציב של אחריות פיסקלית. גיבשנו תוכנית התכנסות פיסקלית בהיקף של 37 מיליארד שקלים שנועדה להחזיר את הגירעון לשליטה. חבר הכנסת ביטן, אתה מוכן לא להפריע לשר ביטון? חבר הכנסת ביטן. ששון גואטה. ששון גואטה. חבר הכנסת ששון גואטה, אני מדבר אליך. לשר ביטון אתה מפריע? התוכנית כוללת צעדים משמעותיים בצד ההוצאה, כמו הפחתת שכר במגזר הציבורי, קיצוץ רוחבי בתקציבים של משרדי הממשלה, הקפאת שכר לנושאי משרה, ובהם גם אנחנו, חברי הכנסת, צעדי התייעלות במשרדי התחבורה,

החינוך,

הנגב והגליל, הגנת הסביבה,

אך צעדים בצד ההוצאה בלבד לא יספיקו נוכח היקף החיסכון הנדרש. כדי להחזיר את הכלכלה למסלול, נדרש גם לבצע צעדים בצד ההכנסה, קרי, העלאת המיסים. לצורך זה אנחנו נוקטים שורה של צעדים מיסוייים: העלאת מס יסף, כלומר גביית 2% מס נוספים על הכנסה הונית של אנשים בעלי הכנסות גבוהות במיוחד, ביטול פטורים במס שבח, מיסוד טיפול ברווחים בלתי מחולקים בחברות ארנק, זהו צעד תקדימי שיאפשר לנו לפתור את העיוות שיוצרות חברות הארנק, שגורם לכך שדווקא האנשים האמידים, בעלי אותן החברות, משלמים אחוז מס אפקטיבי נמוך יותר מאנשי מעמד הביניים העובדים, הקפאת הצמדות במיסוי הישיר, וכן העלאת שיעור דמי הביטוח הלאומי. כן, אלו צעדים לא פשוטים, אך בבניית התוכנית הכלכלית הקפדנו לפזר את הנטל ככל הניתן על כל הציבור הישראלי, מס יסף לצד העלאת דמי ביטוח לאומי, טיפול בחברות ארנק לצד הקפאת קצבאות ילדים. חברי הכנסת, אני מציג בפניכם היום את התקציב הלא-פשוט הזה כי יש לנו מחויבות להחזיר את אמון השווקים בכלכלה הישראלית. עלינו לשדר לעולם שאנחנו מדינה עם כלכלה חזקה, יציבה, ועם כיוון ברור לעתיד. ישראל לאורך ההיסטוריה שלה ידעה להתמודד עם משברים, והיא תדע גם הפעם. הצעדים שאנו מציעים ימנעו הורדות דירוג אשראי, ישמרו על אמון המשקיעים ויבטיחו שהעתיד הכלכלי של המדינה ימשיך להיות חזק ויציב. חבר הכנסת יוני מישרקי, חבר הכנסת יוני מישרקי, חבר הכנסת יוני, לא מקשיב. יוני, זה לא מכובד להפריע לחבר סיעתך, מנכ"ל התנועה שלך.

חבריי חברי הכנסת, מכבודי אין לי בעיה להמשיך, רק זה כבוד הכנסת. חבריי חברי הכנסת, אני קורא לכם: זה הזמן להתעלות מעל מחלוקות, למען הכלכלה הישראלית. אישור התקציב היום, ובהמשך בעזרת השם גם קריאה שנייה ושלישית, הוא צעד קשה אך הכרחי בעת הזאת על מנת לייצב את הספינה ולהוביל אותה לקראת אתגרים רבים שעוד נכונו לה, ושנוכל להם.

תודה רבה לכבוד השר חיים ביטון. נעבור לדיון המשולב. ראשון הדוברים, חבר הכנסת יואב סגלוביץ', בבקשה. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, אני לא מבין מה היה פה. אני אנסה להסביר לכם מה היה פה.

שהיום באמת ביקש לא להעיד במשפטו בגלל דברים דחופים, אבל הביאו אותו, כי הייתה בעיה של רוב.

שר בממשלה הזאת, ישב מול ראש הממשלה, חייך לו לפרצוף, הסתכל עליו, אמר לו: נגד. מה עשה ראש הממשלה? מה יעשה ראש הממשלה? מה מסוגל לעשות ראש הממשלה? כלום ושום דבר. אבל מה זה מעניין אתכם?

לא צריך לעניין אותנו, כי שמעתי את שר האוצר לפני חצי שעה מדבר כאן על תקציב המדינה ועונה ואומר לחבר הכנסת מנסור עבאס, אומר לו: אתה אחראי לפשיעה. עומד שר אוצר שאני יותר מפעם אחת פניתי אליו בשנתיים האחרונות ואמרתי לו: אתה אחראי לזה שאין טיפול, אתה אחראי שאתה לא מעביר כספים, ואתה משקר כשאתה בא ואומר שזה עובר לארגוני הפשיעה. איך אני יודע? כי אני הייתי אחראי לתוכנית הזאת, וזה שקר גס. ואתם, חברי הקואליציה, יושבים פה, נותנים לזה גב. לשמחתי, השר ארבל כבר לפני הרבה זמן אמר לו: אל תבלבל את המוח, בשפת בני אדם, כתב לו מכתב: תוציא את תקציבי האיזון. על זה הוא מדבר. שר אוצר שלא אומר אמת בקול רם. התקציב הזה הוא שקר. בא השר הנוסף במשרד החינוך, כי גם הוא פוצל, ומספר לנו: תקציב אחראי. איך יהיה תקציב אחראי בממשלה עם 15 משתמטים, 15 משתמטים שעוסקים עכשיו בחוק גיוס? איך יהיה תקציב אחראי עם שר לביטחון פנים שיושב מול ראש הממשלה ולא סופר אותו ולא רואה אותו? אבל אתם מדברים אתנו על ראש ממשלה חזק, ראש ממשלה גיבור,

ביטחון אישי לא הבאתם. שקרים אתם מפיצים. יושבים פה, עומדים, אומרים לחבר כנסת שעשה רק טוב, מנסור עבאס, אומרים לו: אתה אחראי. למה הוא אחראי, לכישלונות שלכם? לחוסר האכפתיות שלכם? לעלייה בתאונות הדרכים, לעלייה בפשיעה? 130%, ושר אוצר עומד ומשקר. אני הייתי פה, חברי הכנסת, הייתי פה יותר מפעם אחת, דיברתי איתכם על כל הדברים, על החשבוניות הפיקטיביות, ועל הפורקס, ועל התקציב, ועל המזומן שגפני זרק החוצה. למה הוא זרק החוצה? בגלל שהוא רוצה שיהיה תקציב נפרד, שתעבדו בנפרד, שהשר ביטון יהיה שר נוסף במשרד החינוך. מה לזה ולחינוך ילדי ישראל? חינוך כפול ומשולש במדינת ישראל. במה שחשוב לאזרחים אתם לא עושים דבר. ממשלה שאם רוצים לראות את התמונה האמיתית, זה דיכטר יושב פה, בן גביר יושב פה, ובן גביר אומר לראש הממשלה: קפוץ לי, בעברית צחה. אומר לו: לא, ומה עושה ראש הממשלה, ה"גיבור" שלנו, איש המשילות וההצלחה? הולך אחורה. בנימין נתניהו, כן, בן גביר אומר לו: לא, והוא בורח החוצה מהמליאה. זו ממשלה של בורחים, לא של מצליחים. ממשלה של כישלון, שקרנים ועבריינים. ארגוני פשיעה יש פה, ממשלה של 38 איש. תודה רבה. הודעה, אבל לפני ההודעה, אני סוגר את רשימת הנואמים. הודעה לסגנית מזכיר הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2025 (הקפאת שכר נושאי משרה ברשויות השלטון וברשויות מקומיות בשנת 2025), התשפ"ה 2024, שהחזירה ועדת הכספים.

חבר הכנסת רון כץ, בבקשה. אדוני היו"ר, חבריי חברי הכנסת, מה נשמע? איך הולך בקואליציוש היום? כיף? אני רק רוצה להקריא לכם סעיף מתוך תקנון הממשלה, הסעיף הולך כך: "אחריות חברי הממשלה, סעיף 4 לחוק-יסוד: הממשלה קובע: 'הממשלה אחראית בפני הכנסת אחריות משותפת, שר אחראי בפני ראש הממשלה לתפקידים שעליהם ממונה השר'.

לא יחלוק שר או סגן שר בעת הופעתו במליאת הכנסת או בוועדה מוועדות הכנסת על החלטה של הממשלה, לא יסתייג ממנה ולא יבקר אותה.

שרים או נציגי השרים המוזמנים להופיע בוועדה מוועדות הכנסת יביעו את עמדת הממשלה, ובאין עמדת ממשלה יגבשו עמדה משותפת". אז מה היה לנו היום, חברים? תקנון הממשלה קובע שצריך לפטר את השר בן גביר ואת שאר השרים שהצביעו נגד התקציב. בן גביר עצמו עמד פה מול ראש ממשלה מבויש, מושפל, ואמר לו: מצידי, בוא תפטר אותי. הוא נכנס בעצמו, אחרי יום ארוך של דיונים בבתי המשפט, להצביע בעד התקציב הכי גרוע שיצרו בשנים האחרונות למדינת ישראל. ועכשיו אנחנו עוברים לשלב הבא בתיאטרון: מי יותר חזק. מי ראש הממשלה האמיתי בבית הזה? האם נתניהו יגלה עמוד שדרה, יגלה מנהיגות ויגיד: כך לא ינהג שר בממשלה שלי, או איתמר בן גביר, הליצן שלנו, יראה לראש הממשלה איך עושים את זה? מה אתם חושבים, חבריי חברי הכנסת? חושבים שהוא יפטר אותו? לא יפטר אותו?

אני לא אפנה אליך, כי אתה יודע את התשובה, יש לך הכי הרבה ניסיון פה. אני אתן את ההימור שלי. אני חושב שלא רק שהוא לא יפטר אותו, הוא גם יוסיף לו כסף, כי ככה עובדים עם ראש ממשלה חלש ולחיץ: לוחצים אותו עד השנייה האחרונה, ומקבלים כל מה שרוצים. אני באמת שואל את עצמי, חברי הקואליציה: איך אתם לא מתביישים להיות בסיטואציה הזאת, שבתוך מליאת הכנסת הולך שר, מדבר עם עצמו בטלפון, הרי זה ברור שהוא לא מדבר עם אף אחד, אומר: אני לא מצביע עד שנתניהו לא יהיה פה. חשבתי להתקשר אליו בשביל שתראו שהוא לא מדבר עם אף אחד. מה זה הבדיחה הזאת? עושים מכם צחוק. מי מנהל אתכם? איך אתם מרגישים נוח עם עצמכם להיות בסיטואציה ההזויה הזאת ששר ליצן סוחט את ראש הממשלה ואתם בשלכם כאילו לא קרה כלום? ולסיום, אי-אפשר שלא לציין את העובדה שמי שהציל היום את ממשלת נתניהו הוא גדעון סער בכבודו ובעצמו. ללא האצבעות של גדעון סער, התקציב היה נופל. תודה רבה. חבר הכנסת משה טור פז, בבקשה.

הערבים, אתה שומע, מנסור? אני קורא לך, גם בלי בן גביר, שחבר לחברי הכנסת הערבים ולאופוזיציה ופועל בחוסר אחריות שמסכן את ממשלת הימין באמצע מלחמה. בן גביר וחבריו, שנראה שאיבדו לגמרי את הכיוון, הצביעו נגד העברת תקציב קריטי לניצחון, לשיקום ולמילואימניקים, ובכך הם מסכנים הזדמנות היסטורית לעתיד ההתיישבות ביהודה ושומרון ומדינת ישראל עם ממשל טראמפ שבפתח. "נמשיך לפעול למען עם ישראל ולניצחון במלחמה עם בן גביר או בלעדיו" כך צייץ מי? שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לפני כמה דקות. ואני שואל אתכם באמת, בתוך הדבר הזה, הרי ברור לכם מה בן גביר רוצה, היום מה שהוא עושה זה תירוץ, מה שהוא רוצה זה כסף, כסף למשרד, כסף להבטחות, עוד ג'ובים, עוד קצת שימון,

מיליארד פה, מיליארד שם. ופה אני פונה אליך, שר החינוך, השר במשרד החינוך חיים ביטון.

הרי איתמר בן גביר - - סימון, זה לא יפה להפריע למי שהוא מהמפלגה שלך. - - איתמר רוצה כסף, הוא רוצה כסף למשרד. עכשיו בואו נודה על האמת, לך בקופה, השר ביטון, יש כסף, יש לך ב-2024, לא הרבה, קצת, 600 מיליון שקל - - 659. - - שמורים בצד לטובת רשתות החינוך החרדיות. עכשיו אמצע דצמבר, לא נגעתם בו. תקציב 2024 שמור, אופק חדש - - ב-2025 זה כבר בבסיס. - - וזה לא יצא. עכשיו היועמ"שית לא רוצה לתת לכם להוציא אותו, ובן גביר לא מקבל אותו.

אני אומר לך,

תהיה אח, תן לבן גביר את ה-600 מיליון האלה, שממילא אתה לא הולך להוציא ב-2024. יותר מזה, כמו שאמרת נכון, ב-2025 ה-600 יהיו כנראה מיליארד, אז לך עכשיו בכיס יש 1.6מיליארד שקלים שמיועדים לאופק חדש, לרשתות החינוך החרדיות.

אתה יודע ואני יודע שזה לא הולך לצאת, כי מה לעשות, אין דרך להוציא את זה בדרך הישר, גם לא בדרך העקום.

במקרה הטוב הם לא יצאו. יותר מזה, כנראה גם 330 מיליון עכשיו בסכנה, אבל את זה נניח בצד. אז אני שואל אותך, תן לאיתמר בן גביר 1.6 מיליארד משלך, שאתה לא יכול, תפתור את הבעיה הקואליציונית, שחרר אותו,

שיצביע עם הקואליציה. משבר כל כך חשוב. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת מתן כהנא, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, השבוע חבר הכנסת אריה דרעי אמר ברדיו קול חי את המילים הבאות: מי שלא גדל באמת על ערך התורה וחונך לתורה באמת באמת, לא מבין למה אי-אפשר גם ללמוד וגם לעבוד וגם להילחם. ואני שואל את חבר הכנסת דרעי, למי אתה רוצה להגיד את הדברים האלה? לרב-סמל ראשון במילואים סעדיה יעקב דרעי, השם ייקום דמו, או לסמל ראשון במילואים יהונתן לובר, השם ייקום דמו, או לסרן הרב אבי גולדברג, השם ייקום דמו, או לכל אותם עשרות בחורי ישיבה שבין קרב לקרב, בין הסתערות להסתערות, פתחו ספר קודש ולמדו תורה? להם אתה מעז להגיד את הדברים האלה? איך אתה מעז לדבר ככה על כאלה קדושים שלחמו ונהרגו למען עם ישראל? איך אתה בכלל מסוגל להוציא כאלה מילים מהפה שלך? אוהד טל, חבר כנסת ממפלגת הציונות הדתית, הגיב ואמר ככה: "ויאמר משה אל יהושע: צא הילחם בעמלק. ויאמר יהושע: מצטער, זו לא דרכה של תורה. האמירה הזאת של דרעי שוברת שיאים של חוצפה וניתוק. אריה, חזור בך מייד, אחרת יהיו לדבר השלכות". איזה השלכות, אוהד טל? איפה חבר הכנסת אוהד טל? איזה הלשכות יהיו לדברים של חבר הכנסת דרעי? מישהו שמע פה את חבר הכנסת דרעי מתנצל על הדברים שלו? מישהו שמע אותו מבהיר את הדברים שלו? אומר שהוא טעה? איזה השלכות, אוהד טל? מה אתה מצפה שיקרה? איך זה בכלל מפתיע אותך? למה זה לא אמור להפתיע אותך? כי בטח גם אתה קורא מקור ראשון בשבת,

מבוגרים משלוש ישיבות מפוארות של העולם החרדי, והוא אומר ככה: בעיני החרדי הליטאי הממוצע, הציונות הדתית היא התחתית של החבית. זה תמהיל של שנאה עמוקה ותיעוב, ואמונה שהם גרועים יותר מהחילונים, אבל אם רק תדבר איתו על מזרוחניקים, הוא ישר יתקוף: הם הכי גרועים, יש להם פגם במוח, אידיוטים שימושיים, יש להם שיגעונות עם הרב קוק. ואני שואל את חבריי למפלגה המתקראת הציונות הדתית, מפלגת סמוטריץ': עם מי אתם כורתים את הברית הפוליטית הזאת? עם מי אתם כורתים את הברית הזאת? עם אנשים שמסרבים בתוקף להצטרף ללוחמי צה"ל ולהגן על עם ישראל? מסרבים בתוקף להיות חלק מהמצווה של הגנה על עם ישראל? אתם ממשלה שמעודדת סרבנות. אפילו ראש הממשלה נתניהו אמר השבוע שההשתמטות של החרדים היא סרבנות. אתם ממשלה שמעודדת סרבנות. חבר הכנסת אלעזר שטרן, בבקשה. יושב-ראש הכנסת לשעבר חבר הכנסת מיקי לוי ביקש מאחד השרים במשרד החינוך יש שם הרבה שרים, שיסביר לו מה זה רווחים כלואים. שר נוסף במשרד החינוך שייך לבזבוזים הכלואים. ואני רציתי להציע לחברים במפלגה שגנבה את השם של הציונות הדתית לשים גבול לצביעות. בהמשך לדברים שאמר פה חברי חבר הכנסת מתן כהנא, אנחנו לא מאמינים לאיומים. אנחנו רואים את ההתרפסות שלכם, אנחנו רואים את ההפגנות בגבעת שמואל, את המפגינים מאלקנה, את הרבנים השכולים, את הרבניות השכולות, ואנחנו לא מצליחים להבין איך תורת הציונות הדתית נותנת יד לביזוי, לדריכה עליה ולסיבוב הרגל שהתורה לא תורה והיהדות לא יהדות, ורק אנחנו החרדים המשתמטים זאת התורה למשה מסיני. לב-ליבה של הציונות הדתית זה השילוב בנשיאה בנטל. איך כתב, כבר ציטטת ממקור ראשון, קלמן ליבסקינד? כל פעם יש לו חלוקות אחרות נכונות: אלה שנותנים ואלה שלוקחים. אנחנו אמרנו שאלה מעל האלונקה ואלה מתחת. והשבת, בצדק, מוועידת החינוך הדתי או מוועידת החינוך הוא דיבר על אלה שישנים בלילה ואלה שלא. אני מקווה שבצד הזה לא ישנים בלילה רק מהעוולה שהם גורמים לאלה שבאמת לא צריכים לישון בלילה בגלל שהילדים שלהם לא משנה איפה. אני אגיד לך משהו, אדוני היושב-ראש. תשמע סיפור, לא ארוך. בחור לוחם באחד מגופי הביטחון, תנסה להבין את זה, אומר לי בשבת לפני שבועיים, את שומעת, חברת הכנסת וולדיגר? את תביני את זה, יש לך שכנים כאלה, את לא מסתכלת להם בעיניים, אבל הם אומרים לך את זה.

אבל הם אומרים לך את זה.

זה אהבה וחיבור - - - תקשיבי. תקשיבי. רק תקשיבי. תן רק לספר. נו תסיים.

מספיק - - - אני קם ב-04:00, תקשיבי טוב.

אני קם ב-04:00, אני מתקלח ואני מתלבש, שאם יבואו לדפוק לי בדלת לא יתפסו אותי לא מוכן או לא לבוש כמו שצריך. יש פה בממשלה הזאת, בקואליציה, לפחות 15 שרים שלא מבינים, אבל החברים מהציונות הדתית וגם מהליכוד, חייבים להבין את זה.

חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, עוד קשקשן תורן. פיני גרשון, מאמן הכדורסל, אומר בתוכנית בטלוויזיה בתחנה 24 שצריך להעביר את הדרוזים לעזה. ואמר את זה לפני חודש, לפני חודש אמר את זה. הקשקשן הזה אומר: 400,000 דרוזים נעביר לעזה. יא קשקשן, אין 400,000 דרוזים. במדינת ישראל יש 150,000 דרוזים בסך הכול. ואמר את זה לפני חודש.

לפני יומיים יוצא בעוד יציאה. אומר: צריך להעביר את דליה ועוספיא לרמת הגולן. יש אוויר טוב. מה, הוא חושב שאנחנו כדורסל שהוא מכדרר אותנו? מוסר אותנו ממקום למקום? כל קשקשן שעולה ומדבר ומזכיר את העדה הדרוזית, שיבין. ועוד קשקשן אחד, כמה קשקשנים מהליכוד שרוצים להביא הצעת חוק להקים עיר דרוזית ביהודה ושומרון. תבינו, הדרוזים לא עוזבים את הבית שלהם. דרוזי מעולם לא עזב את הבית שלו. תבינו את זה, ותשימו את זה בראש. ברמת הגולן היו יותר מ-67 יישובים לפני 1967. כמה יישובים נשארו? ארבעה. ומה הארבעה? דרוזים. כי דרוזים לא עוזבים את הבית. אז כל קשקשן שרוצה לדבר על העדה הדרוזית, שיבין: אנחנו מושרשים בתוך האדמה. אנחנו לא עוזבים את הבתים שלנו, ולעולם דרוזי לא יעזוב את הבית שלו וילך למקום אחר. אז שילך להתעסק בכדורסל, ולא ידבר על הדרוזים. תודה רבה. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, בבקשה. חמד, מי אימן כדורסל? לא הבנתי. פיני גרשון.

בפעם הבאה תקשיב, סימון. סליחה, אדוני היושב-ראש. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

אני חייבת לומר מילה על מה שקרה כאן היום בערב. באה ממשלה בזמן של מלחמה להעביר תקציב, כן? פחות משבועיים לפני תחילת אותה שנת תקציב באה מפלגה אחת, מצביעה נגד. למה? כי לא מדיחים את היועצת המשפטית לממשלה.

מצביע נגד, וכולם עסוקים בלרצות אותו ולהדיח את היועצת המשפטית לממשלה. מפלגה אחרת, ראש הממשלה שלנו מבטיח לה חוק השתמטות תוך שבוע כדי לתמוך בתקציב. וכך נראית הממשלה הזו. מבחינה מוסרית, אובדן דרך. כך גם נראה התקציב. לעניין התקציב אני עוד ארחיב בכמה כל נטל הגזרות נפל פה על המגזר שעובד ומשרת, ובמיוחד על מעמד הביניים, אדוני היושב-ראש. הכנתי טבלה להמחשה רק כדי שתבינו איך הסיפור הזה הולך להיראות על מעמד הביניים העובד.

לדוגמה, אימא לארבעה ילדים שעובדת במגזר הציבורי. עשיתי שלוש חלופות: אימא כזו, שמרוויחה רק 8,000 שקלים בחודש,

שמרוויחה 20,000 ו-50,000 שקלים בחודש. וכמה הבעל מרוויח? לא, בדקתי כרגע אחת. לא, תבדקי גם עם הבעל. האב אולי בישיבה, כי הוא רק מרוויח מהתקציב הזה. אבל בוא נדבר.

זה יכול להיות משהו אחר, לצורך העניין. זה מה שאני בדקתי, אדוני היושב-ראש. היא הולכת להפסיד, כל אחת מהן, את עדכון השכר שלה במשך שלוש השנים הבאות, את עדכון מדרגות המס שלה במשך שלוש השנים הבאות, וגם גבר, לצורך העניין, את הפסד אי-עדכון נקודות הזיכוי שלה לילדים שלה בשכר שלה כדי לעודד אותה לעבוד, את הפסד קיזוז ימי ההבראה שלה, את הביטוח הלאומי שלה, ינכו לה מהשכר יותר ביטוח לאומי, הפסד שהיא תפסיד בלי קשר, כי לא מעדכנים את קצבאות הילדים שלה במשך שלוש השנים הבאות. ושימו לב, נשים כאלה תפסדנה נטו, הראשונה, 500 שקלים בחודש, ובשנה, כמעט 6,000 שקל, 5,700 שקלים, השנייה, שמרוויחה 20,000 שקל ברוטו, תפסיד בחודש 1,040 שקלים, ובסך הכול בשנה, כל שנה, 12,470 שקל, והאישה שמרוויחה 50,000 שקל בחודש, תפסיד בנטו כל חודש 2,500 שקלים, בשנה תפסיד כמעט 30,000 שקלים, סכומי עתק. הדבר הזה מצטבר לשלוש שנים. אני רוצה לסיים את זה ולחבר את זה לזה שלא רק שיישאר למעמד הביניים ולמגזר העובד פחות, הם גם יקנו בזה פחות, כי הלילה גם הוכתרה המדינה הזו כמדינה שמחירי המזון התייקרו בה הכי הרבה בכל העולם. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אורית,

שמעת ששר האוצר אמר שהכלכלה מצוינת?

תודה רבה.

בבקשה. כבוד היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת וחברות הכנסת, אז התחנה הבאה של נתניהו היא הגדה המערבית, להפיל את הרשות הפלסטינית. למה נתניהו רוצה את זה? בגלל שמבחינתו, הרשות הפלסטינית היא הגרעין של המדינה הפלסטינית העצמאית. ולמה גם? בגלל שרוצים לספח את אזורי C, ואי-אפשר לעשות זאת עם רשות פלסטינית שיש לה קשרים בין-לאומיים והכרה מ-148 מדינות. ולמה גם? בגלל שהדיל החדש של המאה, כמה שיהיה מינימלי, אבל אין ספק שהוא לא יספק את הממשלה הפשיסטית, לא יספק את בן גביר ואת סמוטריץ', אז לא רוצים מכתובת של העם הפלסטיני. ולמה גם? בגלל שהם רוצים - - - השר משה ארבל, אני יודע שאתה עושה ישיבת סיעה עם יש עתיד, אבל תכבד. אם היית שומע על מה אנחנו מדברים, היית גם רוצה לבוא. אני שומע מה איימן אומר, אל תדאג. תכבדו. חבר כנסת מדבר. הוא משבח את הרשות הפלסטינית, מה שעשו בג'נין. אתה רואה איך כולם - - - לאופוזיציה?

בגלל שרוצים לבצע טרנספר לאזרחים הפלסטינים בגדה המערבית. בשביל כל זה רוצים למחוק את הרשות הפלסטינית. תוקפים בעזה, והעין שלהם על הגדה המערבית. זה מה שרוצה סמוטריץ', זה מה שרוצה הממשלה הנוכחית. נתניהו התחיל לסכל את תהליך השלום מאז ההסתה הפרועה נגד יצחק רבין.

הצליח בזה חלקית כשנבחר בשנת 1996, והוא ממשיך את זה. הוא מנצל את המלחמה בשביל לסתום את הגולל על האפשרות של הקמת מדינה פלסטינית ועל השלום. הוא רוצה לחיות על החרב לנצח. אבל דרכנו אחרת לגמרי, דרכנו היא להכיר בזכויות הלאומיות של שני העמים, הקמת מדינת פלסטין בגבולות 67' לצד מדינת ישראל, שיהיה שלום שייטיב עם כולנו. אני בטוח שהעם הפלסטיני מבין בצורה העמוקה ביותר והאחראית ביותר, עם למוד ניסיון מזה 100 שנה לפחות בסכסוך המר והקשה והמדמם הזה. העם הפלסטיני בעל ניסיון וחוכמה ותובנה מספיקים לא לתת את זה לנתניהו. תודה רבה. חבר הכנסת יוסף עטאונה, בבקשה.

היושב-ראש, כנסת נכבדה, אין ספק שהתקציב שאנחנו מצביעים עליו הוא תקציב רע, הוא תקציב גרוע, שלא מביא שום בשורה טובה לאזרחי המדינה, להפך, זה תקציב שבא לפגוע בכל האזרחים, בעיקר במוחלשים וגם בעיקר בפריפריה. אין ספק שהתקציב שקיים הוא תקציב ההישרדות הפוליטית של נתניהו. כל אזרחי מדינת ישראל צריכים לשלם את המחיר ולהרגיש את המחיר הזה בכיס שלהם. זה תקציב שיש בו עליית מיסים מאוד משמעותית, שתשפיע על כל תחומי החיים. הגזרות הכלכליות כתוצאה מתקציב זה הן קשות, כולנו נרגיש אותן גם בכיס. יש עלייה במיסים, הן על המע"מ, גם בתשלום של ביטוח לאומי, במס בריאות, בארנונה, בחשמל, במים ובתחבורה ציבורית. בכל תחומי החיים אנחנו נרגיש את הגזרות הכלכליות האלה, שבאו בעיקר בתקציב הזה. כ-5 מיליארד שקל בתקציב הוא כסף קואליציוני, שבא לתחזק את הקואליציה הכי רעה, הכי גרועה, הכי גזענית, הכי פוגעת בכלל האזרחים במדינה ובמיוחד באזרחים הערבים, אזרחי המדינה, ולכן כולנו נרגיש את התקציב הגרוע והרע הזה. בשנת 2025 כולנו נרגיש את התקציב הרע, כשנלך לסופרים, כשנלך לבתי חולים, כשניסע בתחבורה הציבורית. בכל מקום כל אזרח ואזרח, ערבי, יהודי, ירגיש את התקציב הזה.

התקציב הזה גם לגבי החברה הערבית בא להעמיק את הפערים בין האוכלוסייה הערבית לבין האוכלוסייה היהודית בארץ, כי הפערים קיימים. התקציב והגזרות שיש בו, יש בהם פגיעה משמעותית בתוכניות החומש של החברה הערבית, ולכן הפער רק ילך ויגדל. הכנסת הולכת לאשר את התקציב הזה גם לאור דוח העוני, שמראה בצורה ברורה שיותר ממיליון ילדים במדינת ישראל סובלים מביטחון תזונתי, דוח העוני מראה בצורה ברורה את העלייה המשמעותית בממדי העוני. אין שום בשורה בתקציב הזה חוץ מתחזוקת ממשלת נתניהו הגרועה, הגזענית והפשיסטית.

חבר הכנסת ווליד טאהא, בבקשה. מכובדי היושב-ראש, אני מכיר את שר האוצר סמוטריץ' כאדם גזען, כאדם חשוך, כאדם משיחי, כאדם שאוהב לחיות על בלגן ולעודד בלגן, אנרכיסט. אבל הלילה התווספה לי עוד תכונה שמאפיינת את הבן אדם הזה. בנוסף להיותו גזען, חשוך, אנרכיסט, משיחי, הוא גם שקרן.

היות ואני מעולם לא עליתי על הדוכן וכיניתי אדם שקרן בן שקרן, הוא עשה את זה במקרה למישהו, אני אתן לכם לנחש נגד מי הוא עשה, אז אני לא אגיד עליו כמוהו, שהוא שקרן בן שקרן, אבל הוא שקרן. הוא עלה להאשים את רע"מ, את מנסור עבאס, שהוא אשם בכך שאחוזי הפשיעה בחברה הערבית עלו ומספר הנרצחים בחברה הערבית עלה. כמה מטונף אתה יכול להיות, כמה מטורף אתה יכול להיות, לבוא ולהאשים את הקורבן במספר הנרצחים המזעזע שאליו הגענו בחברה הערבית, זו פשיטת רגל מוחלטת. אותו אדם חשוך, שמקצץ בתקציבי תוכנית תקדום של רע"מ, שאושרה על ידי הממשלה הקודמת, ואינו מעביר תקציבים וכספים ביודעין לרשויות המקומיות הערביות בכדי להקריס אותן ביודעין, אותו בן אדם מאשים את בני החברה הערבית? את אלה שפעלו להוריד את אחוזי הנרצחים ואת ממדי הפשיעה מאשים באחריות? אז הוא שקרן, גזען, חשוך. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, בבקשה. כבוד היושב בראש, כנסת נכבדה,

אני כבר מצפה לכול מהממשלה הזאת ומהשרים שנמצאים בתוכה, במיוחד השר הכושל והגזען, שעלה לכאן וסיפר שקרים בפני כולנו. אנחנו, אני אישית, הייתי בוועדת הכספים כשהוא הציג את התקציב הראשון של 2024, ואני לעולם לא אשכח את הפתיחה שלו, הוא אמר שהוא מביא תקציב אידיאולוגי שמשקף את האידיאולוגיה והאג'נדה שלו. אז כן, זאת האידיאולוגיה שלו, הוא גזען, התנחלותי, דוגל בכיבוש, דורס מוחלשים. מה אפשר להגיד, ביום שהוא אמר ש-5% זה יותר מ-15%? חבריי, אפשר לצפות לכול. לכול. אז לבוא ולהאשים אותנו כחברה ערבית ולהאשים את יו"ר רע"מ על זה שפעל, על זה שהיה אמיץ שנכנס לקואליציה בשביל להילחם בפשיעה בחברה הערבית, אני חושבת שזאת פשיטת רגל מוסרית, פשיטת רגל מוסרית במלוא מובן המילה. אז שהשר הכושל הזה ימלא את תפקידו כשר אוצר, שידאג לכלכלה של האנשים. היום, אתמול יצא הדוח של עמותת לתת, אתם יודעים של-34% מילדי המדינה חסר ביטחון תזונתי?

לא אכפת לו מהילדים הערבים, ש-54% מהם גם מתחת לקו העוני, מילא, לא חשובים לו הילדים החרדים, שגם שם הם מככבים בסביבות 30% מהילדים העניים. איזה גזרות הוא מביא, ואיזה בשורות מרות הוא מביא לחברה, במיוחד לשכבות המוחלשות? עלייה בכול, בתשלומים, בכול, הקפאת כל ההטבות, הוא פוגע פגיעה ישירה בפנסיות של 124,000 אזרחים, אתם יודעים את זה? אני רוצה לשאול את חברי הקואליציה שמצביעים על בליינד, שגם באים לוועדת הכספים בעת הצבעות ומרימים אצבע: אתם יודעים על מה אתם מצביעים? אתם מצביעים על חורבן, פשוט מאוד, בושה מוסרית, שאי-אפשר לכפר עליה בשום מעשה. אני אומרת לכם, הגיע הזמן שתפקחו עיניים, שתבינו איפה אתם עומדים, לאן אתם הולכים, ולאיזה תהום אתם מדרדרים את כל החברה. החברה הערבית, כבר אין לנו תקווה מהממשלה הזאת. אנחנו נעשה כל מה שביכולתנו כדי לשנות את המצב. תמיד נישאר הקול שיביא את הזעקה של החברה שלנו, ואתם תשמעו מאיתנו מי האחראי. אתם האחראים, אתם כשלתם, אתם תלכו.

חבר הכנסת נאור שירי, אינו נוכח, חבר הכנסת ואליד אלהַואשלָה, בבקשה. תמיד אני טועה, אבל התרגלתי. - - - אנחנו קוראים אותך לסדר בגלל אלהַואשלָה הזאת.

זה לא, יותר יפה.

עם מבטא, יש לי מבטא. מה, אתה אשכנזי? מבטא, למה, מזרחי, אני מזרחי.

אלהואשלה. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת - - תסתלבט,

תסתלבט. - - שר האוצר, שבמקום להביא תקציב שיענה על הדרישות של האזרחים במדינה, שייטיב עם האוכלוסייה, מחפש להתנגח, קודם כול באזרחים הערבים ואחר כך בהנהגה של החברה הערבית. הוא מאשים את בן גביר שחבר לערבים, שר אוצר בממשלת ישראל. שכח להסתכל על דוח העוני של עמותת לתת אתמול: מיליון איש במדינה לא מצליחים לשלם את התשלומים הבסיסיים שלהם. בושה וחרפה. במקום להתמקד במהות, מתעסק עם החברה המוחלשת ביותר, עם החברה הערבית, במקום לדאוג לאזרחים הוא משחק בפוליטיקה זולה על חשבון המוחלשים. סמוטריץ' הגזען, יש פה עניים, בנגב, במשולש, בגליל, בבאר שבע, בלהבים. הפקרת את יחידת האכיפה, נתת אותה לבן גביר, שעכשיו אתה במאבק איתו. בשביל הבייס שלכם הפקרתם אזרחים. גנזתם את התקציבים של החברה הערבית, הפקרתם את השלטון המקומי. תסתכלו על מה שקורה בנחף, ברהט, בקלנסווה. ראשי רשויות לא מצליחים לעמוד בתשלומים, לא מצליחים לשלם לסייעות ולגנים. אתה שר אוצר של אזרחי המדינה, אתה בושה למדינה. אתה אפילו בושה לחברה הישראלית שאתה מייצג. אין שום קשר בינך לבין האנושות. זה מה שמעניין אותך עכשיו, לעלות על הגל ולתקוף את החברה הערבית ואת המנהיגות שלה על מנת לזכות בכמה קולות בצד הימני. חבל מאוד שהממשלה מתייחסת כך לאזרחים שלה. תודה רבה. חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, בבקשה.

שאף ערוץ אחר לא מביא,

לכתב שלה ישי פרידמן, ולאיילה חסון, היחידה שמהדהדת. הסיפור הזה דווקא מתחיל כסיפור מאוד אופטימי ונחמד. ישראלי שגר בחו"ל, רואה את המלחמה, מחליט לחזור לארץ, להילחם בקרב. קונה לעצמו אפוד יקר מאוד באופן פרטי, מגיע לארץ, ונכנס לתוך החזית. האפוד שלו נגנב, אפוד יקר מאוד, ופה מגיע הטוויסט בעלילה. הוא בודק את מצלמות האבטחה ומגלה שמי שגנב לו את האפוד הוא הקצין שלו, זה ששולח אותו לקרב. מסתיר אותו מתחת למגבת, ויוצא מהחדר. הקצין הזה, כך רצה הגורל, הוא בנה של היועצת המשפטית, גלי בהרב מיארה. עכשיו, פה אני רוצה לעשות פאוזה. אני לא חושבת שבני משפחות, ילדים, לא של ראש הממשלה, לא של גלי בהרב מיארה, לא שלי,

אם זה היה מסתכם רק בזה, לא הייתי מעלה את הנושא הזה לנאום כאן. אבל הסיפור הזה הולך ומתרחב ומראה לנו עד כמה ההגמוניה בישראל רקובה, עד כמה ההגמוניה בישראל מגינה אחד על השני. וככה זה מתחיל: הקצין, שעל פי החוק בצה"ל אמור להעמיד לדין את מיארה, שגנב את האפוד, לא עושה את זה. לקצין הזה קוראים ניר שמרי. ניר שמרי הוא במקרה עורך דין בחברת עורכי הדין שנקראת שיבולת. עוד אדם עומד שם, בחברת עורכי הדין הזאת, קוראים לו יוסף בנקל. יוסף בנקל מתקשר לחייל שהגיע מחו"ל, ומנסה להרגיע את השטח. אממה, מסתבר שגם ניר שמרי וגם יוסף בנקל פועלים ללא לאות כדי לקדם את האג'נדות של גלי בהרב מיארה. דוגמה אחת מני רבות: גלי בהרב מיארה התנגדה לוועדת חקירה על פרשת הרוגלות. מי שהגישו את העתירה נגד הדבר הזה הם יוסף בנקל וניר שמרי. ניר שמרי הוא מפקד הגדוד של החייל שנגנב לו האפוד, וניר שמרי הוא המפקד שהחליט לא להעמיד לדין את הבן של גלי בהרב מיארה. אבל אז, בואו נוסיף חטא על פשע, דובר צה"ל, כשהוא נדרש לחשיפה הזו של מגי טביבי וישי פרידמן, בא ואומר שצה"ל הדיח את הבן של מיארה. ובכן, הוא לא דובר אמת. כי לאחר בדיקה קצרה מאוד מסתבר שהוא הודח לפני כן, לפני שהוא גנב. שימו לב, יש לנו את דובר צה"ל, יש לנו מפקד גדוד, יש לנו משרד עורכי דין שפועל תחת היועצת המשפטית לממשלה נגד הממשלה, וכולם קושרים קשר כדי לכסתח את הבן של היועצת המשפטית לממשלה.

והדבר הזה לא מגיע לאף מהדורה. הדבר הזה מטושטש על ידי התקשורת הישראלית.

זה המשולש, משפט אחרון, אדוני, שנגדו אנחנו נלחמים: צמרת צה"ל, צמרת המשפט והתקשורת, אחד מגן על השני. שיחלמו שניתן להם לעשות ועדת חקירה ממלכתית על אסון הטבח. כי אמת לא תצא משם.

אל תדאגי, כמו

אני רק מתאר לעצמי מה היה קורה אם הקצין היה ערבי והיה גונב את האפוד, איפה הוא היה היום, או אם היה מזרחי

באיזה צינוק היו שמים אותו. אתה תגן על האליטות. תגן על האליטות - - לא הקמתם על הצוללות. - - אני אגן על העם. חבר הכנסת אחמד טיבי. לא הקמתם על אסון מירון. אנחנו נקים. אתם חבורה של פחדנים - - תפסיק להגן על האליטות.

- - פחדנים, שמפחדים מחקר האמת. אנחנו נקים. אל תדאגי. לא נדע את

תכבד את עצמך קצת, קצת. אני מאוד מכבד את עצמי. מי שלא מכבד את עצמו הוא את. שמענו. מכובדי היושב-ראש, אתמול הייתה בחינה של לשכת עורכי הדין. נכון. אני מוצף בפניות - - גם אני. גם אתה. - - על דרגת קושי חסרת תקדים במבחן.

משהו הזוי, הזוי. קיבלנו פניות כאלה בעבר, אבל הפעם מספר הפונים והתלונה חסרי תקדים. ומאנשים מוכשרים גם קיבלתי. אלה אנשים מוכשרים שלמדו, השקיעו, ואתה לא מדבר על אנשים שסתם באים כדי לעבור את הבחינה, וצריך להעביר את הבחינה אם הם טובים או לא טובים,

אנשים שהשקיעו, למדו, חלקם הצטיינו במכללות ובאוניברסיטאות, אני מכיר חלק מהם. זה מחייב בדק רציני, בדק רציני. סטנה, ואטורי, סטנה (אומר בערבית: חכה, ואטורי, חכה).

זה מחייב בדק רציני, אדוני היושב-ראש.

בעזרת השם, בלי נדר, אני אגיע.

נציג את הנושא הזה. חשוב להיות משענת לסטודנטים האלה. אנחנו תמיד רוצים רמה מקצועית נאותה בכל המקצועות, ברפואה, בסיעוד, בעריכת דין.

בראיית חשבון. אבל אנחנו לא רוצים שיקשו במיוחד, מעין מסננת. צריך לבדוק מה קרה שם. אני אשאיר את הדברים לוועדה מחר. הנושא השני: שמעתי את הדברים של שר האוצר סמוטריץ' נגד חבריי ברע"מ, חבר הכנסת מנסור עבאס. שר האוצר בא להציג תקציב. הוא אמור לדבר על הנקודות החיוביות בתקציב. מנועי הצמיחה לכלל החברות, לכל האוכלוסייה, היהודית והערבית כאחד.

תראו איך הוא מסביר את ההחלטה הגזענית, המפלה, המדירה שלו מתחילת הקדנציה לקצץ בתקציבים של החברה הערבית בהשוואה לקדנציה הקודמת, ולמנוע במיוחד את מענקי האיזון 200 מיליון שקל כל שנה,

600 מיליון שקל. ואז הוא טוען שהוא קיצץ כי הוא אמר שחברי מנסור עבאס אחראי לעלייה בפשיעה.

כשפושע מאשים את הקורבן, זה מקומם. החברה הערבית שותתת דם בגלל הממשלה הזאת, בגללו ובגלל בן גביר, בגלל ביבי נתניהו. מין פרויקציה כזאת, השלכה של האשמה על האחר. מה עשיתם כדי למנוע את הרציחות האלה - - בבקשה לסיים. - - את הפשיעה, את העובדה שהכנופיות חונקות אוכלוסייה שלמה? הוא וחברו לסיעה לשעבר, עכשיו נדמה לי שהם רבו, הוציאו הודעות אחד נגד השני, הודעתי בשם כל חברי האופוזיציה, ואני חוזר על ההודעה הזאת: במקרה שיפטרו אותו, אנחנו לא רוצים אותו באופוזיציה. תודה רבה.

יש שם פח אשפה, אפשר לקחת אותו לשם, לשים אותו, ואם, אם הוא יהיה שם, נגיש אי-אמון באופוזיציה. תודה רבה. תודה רבה. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. אבל הוא פחדן והוא לא יעשה את זה, שניהם גם ביבי וגם הוא. שלוש דקות, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, סוף-סוף עלה שר האוצר לדוכן ודיבר על הצעת התקציב שהוא מביא בפני הכנסת, הצעת תקציב שבנויה קודם כול על גנבה וגזילה, גנבת זכויות האוכלוסייה הערבית והתקציבים שהיו אמורים לעבור אליהם. חבריי דיברו על מענקי האיזון, שבהינף יד החליט השר למנוע אותם, למרות שהם היו מההתחלה תקציב כדי לסגור פערים ואפליה בצורת התקצוב של הרשויות המקומיות, ולא ראיתי את הממשלה שלו מתרעמת על החלטה כזו, ולא ראיתי שלמישהו אכפת. גם הקיצוץ בתקציבים של

שהיו לאוכלוסייה הערבית, גם למיגור תופעת הפשיעה וגם התוכנית הכלכלית כל זה לא הפתיע אף אחד מאיתנו,

הרי סמוטריץ' אף פעם לא היה מואשם בזה שהוא בעד שוויון לאוכלוסייה הערבית, אף שוויון. הוא אף פעם, ואף אחד לא היה יכול להרשות לעצמו אפילו להאשים אותו בגישה שהיא למען המוחלשים או למען מיעוטים באוכלוסיות השונות. אלה העמדות שלו. - - - שהוא חף מגזענות. נכון.

אף אחד לא היה אפילו חולם להגיד לו שהוא אדם לא גזען, נכון? אז אי-אפשר להיות מופתעים מהגזרות האלה שלו. אבל שגם יביא תקציב שכולו בנוי על לגזול מהאזרחים הפשוטים כסף, להכניס את היד שלו עמוק לתוך הכיסים של אזרחי המדינה כדי להעביר את התקציב בעיקרו, כל הגזרות הכלכליות, 60% מההכנסה גם של העלאת מחיר החשמל והמים והקפאת הקצבאות והעלאת הביטוח הלאומי ומס בריאות, בסופו של דבר 60% מכל זה, שלא ישלו אתכם, הולך להסכמים הקואליציוניים. הולך בעצם לתוכניות של הממשלה הזו גם כן, להמשיך מלחמה שכולנו כבר יודעים שאין מה להמשיך בה חוץ מאשר אולי לפוצץ עוד כמה בתים, הרי מסע ההרג אמור להסתיים.

שחרור החטופים היה אפשרי אם היו מפסיקים את המלחמה, אבל לא רק את זה, הם רוצים שכל אזרח שכבר שילם מחיר על המלחמה הזו ישלם עוד מחיר מהכיס הפרטי שלו.

חבר הכנסת משה סעדה, אינו נוכח, חבר הכנסת מנסור עבאס.

אני תמיד נותן גיבוי לראש הממשלה. שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, (אומר דברים בשפה הערבית.)

תודה רבה. אני מבקש לסכם.

תודה רבה. חבר הכנסת מיקי לוי. אדוני היושב בראש, חברי הכנסת, מופע האימים שהיינו חשופים לו בהצבעה על תקציב המדינה,

אבסורד כזה עוד לא נראה במליאת הכנסת. מפלגה אחת על כל חברי הכנסת שלה, כולל ראש המפלגה בן גביר, מצביעים נגד תקציב המדינה, קרקס בקואליציה. ראש הממשלה הוזעק מתל אביב לאחר שסיים את עדותו בבית המשפט. הוזעק למליאת הכנסת להצביע, מחשש שהתקציב לא יעבור. מטר ממנו יושב השר בן גביר, שמצביע נגד. ראש הממשלה אינו מגיב, חיוור, נשמתו נעתקה, עושה עצמו משוחח עם אחרים כדי להגיד: אה, מה זה האירוע? זה קטן עליי. השר בן גביר סוחט את ראש הממשלה סחיטה באיומים. אין הגדרה אחרת בחוק לאירוע הזה שקרה מאשר סחיטה באיומים. ומה הסיבה? לא נענו לדרישתו של התלמיד של החבר בגן, שאני לא יודע איך לקרוא לו כבר, לפיטורי היועמ"שית לממשלה. שר בכיר בליכוד, אדוני היושב בראש, מתבדח לפני כמה דקות ואומר: ראש הממשלה צריך לקרוא לשר בן גביר מחר ולפטר אותו. לפטר את בן גביר מייד, כך אומר שר בכיר בליכוד. מקורות במשרד ראש הממשלה כבר הגיבו: ראש הממשלה לא מתכוון לפטר את השר בן גביר. אני אומר לכם, השר בן גביר איתמר ימשיך לסחוט את ראש הממשלה, ימשיך לשתות את דמו, ימשיך להעמיד אותו במבחן, ואתם כולכם תשלמו. זו הקואליציה שלכם.

חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חבר הכנסת אבי מעוז, אינו נוכח, חבר הכנסת אלמוג כהן, אינו נוכח, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אינו נוכח, חבר הכנסת צבי סוכות, אינו נוכח, חבר הכנסת ירון לוי, אינו נוכח, חברת הכנסת טלי גוטליב, אינה נוכחת, חבר הכנסת מאיר כהן, אינו נוכח, חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת, חבר הכנסת אליהו רביבו, אינו נוכח. חבר הכנסת אריאל קלנר, בבקשה.

אני רוצה להעלות כאן היבט שחשוב שכולנו נשים את ליבנו אליו.

בסוריה, לי הדבר התחדד במיוחד כשפגשתי חברים באירופה, חברי פרלמנט. אדוני היושב-ראש, אתה גם תושב רמת הגולן, כשאנחנו מבינים שהמורדים בסוריה כנראה לא שייכים למחנה הליברלי, בלשון המעטה, הרי שלא לכולם בעולם זה ברור.

למדינות רבות באירופה גם תמריץ שזה אפילו לא יהיה ברור להם, כי אירופה מלאה בפליטים מסוריה, והם רוצים להחזיר אותם בחזרה. יש להם את כל התמריצים שבעולם להכיר בכל משטר שלא יהיה בסוריה, העיקר שיהיה אפשר להחזיר את הפליטים שמציפים את אירופה. ולנו אסור לעצום עיניים, מדינת ישראל לא יכולה לאפשר לישות מדינית ג'יהאדיסטית לקום בגבולנו הצפוני-מזרחי. המרחב הערבי גם בסוריה וגם בכלל חוזר אל הזהויות האותנטיות שלו, מקוריות שלו, עדתיות, דתיות, שבטיות ועוד. בסוריה זה הדרוזים, העלאווים, הסונים הכורדים, כל הזהויות שהן לא מה שהמערב ניסה לייצר בצורה מלאכותית. העם הסורי לא קיים, כמו שהעם העיראקי לא קיים, כמו שאגב העם הפלסטיני לא קיים. אפשר להמליך איזה עריץ שישלוט שם בכוח ויחרחר מלחמות, אפשר גם לתת לג'יהאדיסטים שרוצים לכבוש את כל העולם מדינה שממנה הם יעוללו את הזוועות שלהם, ואפשר לתת ואפשר לערביי המזרח התיכון במקומות השונים, ובסוריה בפרט, לחיות על פי הזהויות שלהם ולא על פי מה שהבריטים והצרפתים החליטו עבורם לפני 100 שנה. יציבות בסוריה על ידי קנטוניזציה והפרדה בין האוכלוסיות השונות, ששום דבר מעולם לא חיבר ביניהן פרט לדיקטטורות שהמליכו עליהן מדינות המערב, זאת הדרך ליציבות, זו הדרך בסוף גם לשגשוג, ולשם אנחנו צריכים לדחוף ולכוון גם את הקהילייה הבין-לאומית. מכל מקום, האינטרס המיידי של כמה מדינות באירופה, לא יכול להיות זה שעל פיו ננהג גם אנחנו. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חברת הכנסת צגה מלקו, אינה נוכחת, חבר הכנסת עודד פורר, אינו נוכח, חברת הכנסת מירב כהן, אינה נוכחת, חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת, חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת, חבר הכנסת טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת, חבר הכנסת סימון דוידסון, אינו נוכח, חבר הכנסת אושר שקלים, אינו נוכח, חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת, חברת הכנסת דבי ביטון, אינה נוכחת, חברת הכנסת קארין אלהרר, אינה נוכחת, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, אינו נוכח, חבר הכנסת עידן רול, אינו נוכח, חבר הכנסת עמית הלוי,

חבר הכנסת אלון שוסטר,

חברת הכנסת מירב בן ארי - - לא.

- - מוותרת, חבר הכנסת מיכאל ביטון, אינו נוכח, חבר הכנסת חילי טרופר,

חבר הכנסת רם בן ברק,

חברת הכנסת פנינה תמנו, אינה נוכחת, חברת הכנסת שלי טל מירון, אינה נוכחת, חבר הכנסת משה סולומון, אינו נוכח, חברת הכנסת יסמין פרידמן, אינה נוכחת, חבר הכנסת אלון שוסטר, אינו נוכח, חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר - - מוותרת. - - מוותרת, חבר הכנסת בועז טופורובסקי, אינו נוכח, חבר הכנסת גלעד קריב - - מה? - - רוצה ארטיק? אינו מעוניין, חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת, חבר הכנסת יאיר לפיד, אינו נוכח. אני מזמין את השר לסכם. אופיר, מי מסכם? חיים, קדימה.

לעבור להצבעה. אני קורא לגלעד קריב, והוא שואל אותי מה. אמרתי לו: רוצה ארטיק? מחלקים ארטיקים. תספר אולי על הדיון שהיה היום בבג"ץ על הפיקוח במוסדות הפטור. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו נמצאים בהצבעות על התקציב ובהצגת החוק. הצגנו את המציאות המיוחדת שאנחנו נמצאים בה בתקופה הזאת אחרי תקופת המלחמה הקשה, שבעזרת השם נזכה שהקדוש ברוך הוא יוציא אותנו כבר מאפלה לאורה, ושישובו כבר כל החטופים שלנו הביתה, בעזרת השם, והחיילים שלנו. אבל עדיין התקופה היא מאוד מאוד מורכבת. הייתי נוכח בהרבה מאוד דיונים שדנו בכל המציאות המורכבת שיש לנו, וכמה שצריך את התקציב הזה, ולעשות אותו בזהירות. כמה שהתקציב עכשיו מורכב למה שהצבא צריך, ולבסוף בעצם להגיע למצב שנוכל להקים גם את הנושא הכלכלי במדינה במצב המורכב שלה. חבריי קצת דיברו על נושאים שאולי הם ראו בהם סיבה לנגח או להתנגח, גם כשאינם קשורים לנושא של התקציב. אבל אני דווקא רוצה להתייחס לעניין של אופק חדש. אני חושב שחבר הכנסת טור פז עמד כאן ואמר נאום חוצב להבות שמדבר על כך שיש תקציבים של מורים של אופק חדש. מעניין מאיזה עמדה הוא אמר את זה. מאוד מסקרן אותי לדעת את היכולת שלו להציג עמדה כזאת, שהוא יודע שהכסף לא ישוחרר. מאוד מסקרן, צריך באמת לבדוק את המקורות שלו. אולי יש לו קשרים אצל הייעוץ המשפטי לממשלה, אולי יש לו קשרים באגף תקציבים באוצר. מאיפה הוא יודע? הכול הייעוץ המשפטי לממשלה. מאיפה הוא יודע אם זה ישוחרר או לא ישוחרר? אבל אמרתי לו כשהוא ירד תודה רבה. חבר הכנסת מיקי לוי, כיוון שאני מאוד מכבד אותך, אני צעיר ממך בשנים, אז אני - - - 15 בחודש הבא. לא, לא, זה לא קשור ל-15 בחודש. הוא לא דיבר על 15 בחודש. אם שמעת או הקשבת לו, מה שהוא אמר זה שגם שנה הבאה הכסף, יש עוד מיליארד שקל בשנה הבאה, וגם בשנה הבאה זה לא יהיה, חבל על הכסף.

אני חייב לומר שכנראה שיש לו מקורות מידע, כי באמת זה כסף תקוע,

אבל אני אמרתי שאני צריך לחבק אותו על כך שהוא עמד פה על בימת הכנסת הנכבדה הזאת, הבמה הנכבדה בבית הזה, והצהיר בצורה חד-משמעית שיש, הוא רק לא אמר את המספרים המדויקים, יש 15,000 מורים שכל חטאם שהם חרדים, ולמרות שהכסף נמצא והוא בתקציב, ואפילו שהוא בבסיס תקציב, יש מי שיודע לגרום לכך שהם לא יקבלו את הכסף. כתוב שלאלוקים פתרונים, אבל כנראה שבמקרה הספציפי הזה אדון טור פז

מינהל תקין. אה, מינהל תקין. אני מבין שגם כבודה מכירה את המינהל התקין,

להם מה לומר על כל דבר למרות שאינם יודעים מה הם מדברים, ולקחת מזה ולהסיק מזה מסקנות. זה גם בסדר ללמוד את החומר ולהבין. כן, כן, ולדימיר, אתה אחד מאלה שלומדים. אתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך משהו: אתם מכירים את העולם של הדיבייטים שקורה בעולם הכללי, ובטח גם קצת הקשבתם וראיתם כמה דיבייטים של אנשים שהם בעד מדינת ישראל במצב הקיים כרגע מול האומות, כשלצערנו רוב העולם נגדנו. אתם בטח מכירים את זה. אתם יודעים שזה מרגיש בדיוק ככה, כשאתם יושבים כאן ומדברים נגד דברים שאתם לא למדתם אותם מספיק. אני אומר את זה בצורה חד-משמעית, ואני נמצא בתוך הדיונים האלה ימים ולילות - - - אבל ההקבלה שעשית היא הקבלה בזויה בסוף. למה היא בזויה?

למה שאני כבן אדם חרדי, ולמה מורה חרדית - - - אם אתה משווה - - - למה?

אם אתה משווה אותנו לשונאי ישראל. השוויתי את חוסר - - - אם אתה משווה אותנו לשונאי ישראל - - אני, חס וחלילה - - - - אז קודם כול - - - מוטב שתחזור בך. - - אל תכניס לי מילים לפה.

אני לא אחזור בי, כי אתה תחזור בך, כי הכנסת - - - אתה - - - אתה הכנסת לי מילים לפה. אמרתי שהתחושה - - - - - - שמי שלא מכיר את החומר הוא לא פחות ממך,

אתה חושב שאתה לומד אותו דרך הניירות. הזמנתי אותך לא פעם, ואתה מוזמן גם עכשיו לבוא אליי, או שאני אבוא אליך,

אין פה עניינים של כבוד, וללמוד באמת.

אני מכיר אותך כאדם ישר והגון, שתלמד את הדברים לעומק, תלמד שהם ברובם,

מסוג הדברים שהם, לא עשיתי הקבלה, חס וחלילה, לדברים הללו. אתה קיבלת את זה. אני אמרתי שהתחושה היא אותה תחושה שכשלא לומדים דבר, זה מאוד מתסכל לשמוע, מאוד מתסכל לפתוח איזשהו ערוץ טלוויזיוני כזה או אחר מהעולם ולשמוע איך מדברים על מדינת ישראל ועל הצבא שלנו ועל האנשים שלנו כאן, ובמקביל לשמוע ערוצים כאלה ואחרים שגם הם אומרים את אותם דברים בצורה אחרת, בקונוטציה אחרת, בעולם אחר, שגם מתייחסים לדברים שהם סתם אמירות לשמן כדי לחסום דברים. אז אני קודם כול אומר שאני בהזדמנות הזאת רוצה להודות למשה טור פז, חבר הכנסת היקר, שהוא ככה גם העלה את הנושא, ואולי הוא לא התכוון, אבל הוא העלה את הנושא לטובת העניין שבאמת יש כל כך הרבה מורים ומורות שעדיין לא מקבלים את המגיע להם בדין. וגם אנחנו בהזדמנות נברר איתו באמת את היכולת הכל-כך, את מקורות המידע הכל-כך טובים שלו בעניין הזה. מעבר לכך, אני חושב, חברים, שגם בכל שאר הסעיפים שהקואליציה שלנו, הממשלה שלנו, שכמה שיכולים לנסות, וזה בסדר, זה תפקידה של אופוזיציה, לבוא ולהתעמת ולנסות להציג שהדברים נעשים בצורה לא נכונה. צריך לומר זאת בעת הזאת כשבאים להצביע על תקציב כל כך מורכב, בזמן כל כך מורכב, בשנה כל כך מורכבת, צריך לקחת בחשבון שבאמת נעשו פה, זה כולם, זה גם כל המשרדים, וזה גם האגפים במשרד האוצר, הפוליטיים ושאינם פוליטיים, בדיונים מעמיקים, לראות איך בצד אחד המדינה עם כל אחד - - - רק לקחתם כסף מהאזרחים, מה עשיתם?

רק מיסים. אני מציע לך לבדוק ולראות איך במקרה הספציפי הזה - - אני מציע לכם.

הנושא של הקפאת הקצבאות, שהייתה מאוד חשובה לפקידי האוצר, בסוף בוטלה במספרים של כ-5 מיליארד. רק מיסים. רק מיסים. תן לי שקל שהכנסתם שהוא לא מיסים.

אני מוכן שתיתן את התורה שלך איך היית מייצר באמת את המיליארדים החסרים. ברור - - - אצלי זאת תורה שבעל פה.

ואני אומר את זה בצורה חד-משמעית, התקציב שהוצג כרגע הוא תקציב אחראי ביותר, הוא תקציב שמאזן בין הצרכים לבין המצב הכלכלי במדינה. אני חושב, וצריך לומר את זה כאן, זו חוכמה לשבת, גם מספסלי האופוזיציה וגם מכל מיני, איך אומרים המון המון פרשנים שיש להם מה לומר ולפרשן? לעבור תקופה כזאת של שנה כל כך מורכבת ולדעת לצאת בסוף ולהגיע למצב שכמובן יש עוד הרבה מה לעשות, יש עוד הרבה מה לתקן,

לעבור תקופה כזאת, צריך להגיד את זה בקול, ראש הממשלה והממשלה הזאת, שעברה תקופה מאד מורכבת ביחד עם כל העם, בסוף אתם יודעים, לבוא ולומר שהקושי, כשהיה את הנזק של 7 באוקטובר אז כל אחד יודע לחפש את האשם, אבל כשהבעיות לאט-לאט הגיעו לפתרונן, והמצב היום הוא שאנחנו נמצאים בעולם שהוא לאין ערוך ממה שמישהו ציפה שיהיה, כל אלה שגם חשבו ואמרו וזעקו מכל במה שאסור להיכנס לפה ואסור לעשות את זה ואסור לפגע בזה ואסור לגעת בזה, לא ציפיתי שאף אחד יעמוד פה ויפאר את ראש הממשלה או יפאר את ממשלת ישראל או את שר הביטחון הזה או אחר וייתן להם - - - - - - מצב טוב - - - אתם מנותקים. על זה שאנחנו נמצאים היום במצב הרבה יותר טוב ממה שהיינו.

אנחנו מנותקים, אנחנו יודעים את זה. אנחנו מודעים לניתוק שלנו. הלכת לסופר פעם אחרונה? כן, הלכתי.

איפה אתה חי - - - אנחנו לא מצפים, לא מצפים מכם - - - - - - ועדת חקירה. לא מצפים מכם שתהיו לסנגורים של הממשלה הזאת, אבל יחד עם זה, להתנתק - - - מי יכול להיות סנגור שלכם?

זה תפקידך, אתה באופוזיציה, זה בסדר גמור. לא, זו המציאות. אתה יודע טוב מאוד מה היה קורה בהיפוך החומרים, אתה יודע בדיוק איפה הדברים היו נמצאים, אבל כשחיסלו את נסראללה וכשחיסלו את סנוואר וכשהמערכת כולה נכנסה למצב כזה שהיום אנחנו נמצאים במצב קשה, עדיין קשה, אנחנו עדיין בתוך מלחמה, עדיין יש לנו חטופים, אי-אפשר להתהדר ולהגיד שהכול טוב, ממש לא - - - - - קחו אחריות על לעשות - - - - - אבל צריך גם לכבד ולהעריך את הדרך, בדיוק צריך לכבד ולדעת שכדי לצאת מאותו מצב זהו תהליך שהוא מורכב וקשה. אז בסדר, אמרתי שוב, אני לא מצפה מכם שתעמדו על הבמה הזאת ותפארו אותנו או את הממשלה, אבל אנחנו צריכים לפחות לקחת את המצב הקיים כרגע, להבין שהוא מביא איתו מורכבויות, ואת המורכבויות האלה צריך לדעת שישבו בעמדות אנשים בעלי ניסיון, וברוך השם, יושבים שם אנשים,

ראש הממשלה והצוות שסביבו בעלי ניסיון רב - - מה-זה. - - עם כל הכאב ועם כל הניסיון כל הזמן רק להקניט ולקטר, בסוף אנחנו נמצאים היום במצב שהוא עוד הרבה יותר טוב ממה שיכולנו להיות בו.

מה כל כך טוב לך, תסביר לי?

אני מתנצל שאני אומר שהמצב יותר טוב.

אם את לא מבינה שהמצב שלך יותר טוב - - מה?

- - אז כנראה שאת לא - - - מה?

מה טוב לך?

אני אגיד לך, במקרה הספציפי הזה,

הקניות בסופר? לא, אני צריך אותה. אתה לא תצליח לשכנע אותה. אני יודע, אני יודע.

אני יכול לומר דבר אחד. כשמסתכלים על דבר ברמה ניהולית וברמה ממשלתית וברמה של לנהל דבר בצורה כל כך מורכבת שהמדינה שלנו הייתה בו ב-7 באוקטובר, אז עדיין יש עוד הרבה עבודה לפנינו, אבל צריכים לדעת ולקחת בחשבון, לפחות לחשוב שדברים שקרו הם דברים טובים שקרו - - - - - - - ודברים נוספים שצריכים להיעשות. הקטל בכבישים?

המצב של התלמידים? המבחנים הבין-לאומיים? אני לא רוצה להיכנס כרגע להיסטוריה

- - אבל אתם יודעים, לא מזמן - - סל הקניות? - - לא מזמן היה חילוף מקומות. הייתם בצד השני, בטח אז הכול היה מושלם.

מאז - - - - - - לא היו 100 חטופים וחטופות בעזה שנמקים. אתה שמעת על מה הם מדברים? הם מדברים על דברים אחרים. אני מדבר על החטופים. אי-אפשר להגיד שהמצב שלנו יותר השתפר כשיש 100 חטופים וחטופות שלנו בשבי. המצב שלנו, אז אתה שומע חצי ממה שאני אומר, שלא תהיה שמיעה סלקטיבית. המצב שלנו קשה, אמרתי זאת במפורש, המצב שלנו הוא חמור, אנחנו עדיין במלחמה, אולי נכנסת באמצע, אבל אמרתי, עדיין צריך להעריך את הסדר של הדברים שהתחיל לקרות ואת מה שקרה מאז כדי להגיע לפתרון. אנחנו רחוקים מהפתרון, אנחנו צריכים לעשות עוד עבודה. מדברים ברוך השם על עוד ניסיונות - - - - - - - כאלה ואחרים או דברים שהולכים לקרות, אבל דברים קרו, ואי-אפשר להתעלם מזה ולהסתכל כאילו באמת מאותו רגע שקרה האסון אנחנו רק באסונות. צריך להודות גם לקדוש ברוך הוא וגם למי שעושה את העבודה. - - - תן לי תחום אחד,

שמשהו השתפר בו מלפני שנתיים וחצי. אחד, כלכלה, ביטחון, חינוך, בטיחות בדרכים.

קודם כול, אנחנו רק שנתיים. לפני שנתיים וחצי זה היה בתקופה שהייתם אתם שם.

אבל תחום אחד שמשהו השתפר בו.

אז אני אומר לך, אני עונה לך ואומר: כשהמציאות של תקציב שמגיע עכשיו, בתקופה כל כך מורכבת ואחרי שנה וחצי,

שזה שנה וחודשיים של מצב קטסטרופלי שנכנסנו אליו, בלי להיכנס כרגע מי אשם אז וכל סיפורי הקונספציה, אני מדבר כרגע מאז מה שקרה, צריך להתמודד עם מציאות של המשבר. וההתמודדות עם המשבר, אי-אפשר להתעלם צכך שהיא התמודדות מורכבת, קשה, גם עם תקציב מאוד קשה, גם מה שמציבים פה כרגע זה תקציב קשה מאוד, כשהמטרה שלו בהסתכלות קדימה - - - אתה סבור שאנחנו מתנהלים טוב מול המציאות המורכבת הזאת?

כמה משרדי ממשלה מיותרים סגרתם?

אני לא איכנס - - - על כמה כספים קואליציוניים ויתרתם? למה אתם שני שרים - - - יוראי, אני לא איכנס איתך עכשיו לפופוליזם, כי התחלת, דיברת על משהו אחד, ואתה נכנס כרגע לדברים ולדיונים שהם פרטניים, ואני יכול לתת לך על כל דבר תשובה, אבל זאת לא הבימה. סוכנות הדירוג הורידה אותנו ארבע פעמים. אבל אני אומר לך שבשורה התחתונה - - - כמה פעמים היא הורידה אותנו? אני אומר לך שבשורה התחתונה, כאחד שיושב בממשלה - - הריבית.

- - אומר לך שאם המצב היה שמישהו קצת פחות מנוסה מראש הממשלה היה יושב ליד ההגה, אוי ואבוי באיזה מצב היינו נמצאים.

זה כואב שאני אומר את זה, אבל זו אמת. צריך לומר את האמת. אולי לא - - - זה תלוש מהמציאות,

המצב שלנו לא היה מעולם רע כל כך. בכל תחום ותחום המצב לא היה כל כך גרוע כמו שעכשיו. אתם נכשלים בכל תחום.

אני חוזר ואומר - - - תסתכל על המציאות. אני חוזר ואומר שאנחנו נמצאים במצב של השתפרות. עדיין מצב קשה, אבל השתפרות גם במצב הלאומי - - - תקופה של נס. כן.

זה יותר wishful thinking מאשר מציאות, אבל בסדר. - - - שאתם - - - יכול להיות שאתה רוצה לשאוף לשם, אבל אני לא רואה מקום אחר. אתם מקריסים את כולנו.

זה בסדר שזו זווית הראייה שלך, אני מציע לך - - - היית בסופר?

השר, היית בסופר לאחרונה? כן, הייתי. הייתי,

אני ראיתי את אותה מגמה - - - זה מקריס את

אבל זה - - - התקופה המורכבת הזאת, בעזרת השם, עם עוד קצת מאמץ של כל העם וקצת שהעם הזה יהיה טיפה יותר מאוחד, המצב שלנו יהיה שאנחנו אולי נגיע למצב כזה שאומתנו ומדינתנו יהיו במצב הרבה יותר טוב. אבל בשביל זה צריך לקחת סיכונים ואחריות על תקציב מורכב, כדי שאנחנו נוכל להגיע לכך שהמדינה שלנו תוכל לצאת מהמצב שבו היא נמצאת, מהמשברים שבהם היא נמצאת. זו לא חוכמה לנהל דבר שהוא מסודר. תמיד מדינת ישראל הייתה, אנחנו נמצאים במצב של עם ישראל, 70 אומות מסביבנו, החיים אף פעם לא יהיו פה פיקניק, אף פעם לא יהיו פיקניק. תמיד היה קשה ומורכב. התקופה האחרונה היא הרבה יותר מורכבת, וצריך לדעת ולהעריך שעושים את כל המאמצים הנכונים כדי שגם בתקציב, כמה שאתם יכולים לכעוס עליו, הרי אי-אפשר לצאת ממצב כזה בלי שיש גם קצת הטלת מיסים, אבל גם בנושא של הטלת מיסים היו דיונים רבים, כולל תקציבים גדולים שתוכננו לקיצוץ, ולאחר דיונים רבים ואחרים זה גרם לכך שהקיצוץ הזה בוטל. אז צריך לדעת גם להעריך את זה. גם כשנמצאים במצב כל כך קשה ומורכב, עדיין אנחנו נמצאים - - - באמת. תשתה מים, נראה לי אתה מקשקש את עצמך לדעת. אתה בכלל לא יודע מה אתה מדבר - - - - - - אתה, אין לך אפילו נושא. תדבר קצת על פרשת השבוע - - - לפחות היית אומר - - - על זה שזרקו את יוסף לבור - - - תדבר קצת על זה. חברים, אני לא מבקש נושא שיחה. זה בסדר, אני יודע שנושא השיחה שלי פחות מרנין אתכם, פחות גורם לכם - - - זה לא שהוא לא מרנין. פשוט אין לך שום נושא. אתה מדבר כאילו - - - אני, בשונה מרוב הדוברים שהיו פה, מירב, רוב הדוברים פה, שלא דיברו על נושא תקציב, אני לפחות מדבר על תקציב. ואני מצפה ומאמין שהתקציב שהונח ועבר היום בקריאה ראשונה, צריך לדעת שהמורכבות שלו, אי-אפשר להסתכל על השנה הזאת כמו שנים עברו. זו שנה שהיא יותר מורכבת, זו שנה שצריכה השקעה יותר גדולה, הגדלת הוצאות יותר גדולה, ולכן אני חושב שבסוף, עם כל המורכבות, אני לא מצפה מהאופוזיציה עכשיו שפתאום יחליטו שמצביעים בעד תקציב, אבל אני קורא בעיקר לחברים שלנו,

להבין את האחריות כשאנחנו נמצאים באירוע הזה, וביחד עם האחריות הזאת לקחת בחשבון את התקופה, ואנחנו, בעזרת השם, נעבור אותה. חזר לפה חבר הכנסת טור פז. דיברתי עליך כשלא היית פה, אתה יכול לבקש אפשרות, אמרתי לך תודה רבה על כך שהכרת בחוסר ובצורך שיש למורים שלנו. זה באמת הרנין אותי.

כאחד שמכיר את החומר הרבה יותר מאחרים, הרבה יותר מאחרים, אני חושב שהגיע הזמן שביחד עם ההכרה שלך את החומר תבוא ללמוד עוד טיפה יותר לעומק. אני חושב שהצעתי לך את זה כבר לפני כמה חודשים. אני חושב שכאחד שמכיר את זה, אם תבוא ותשמע איפה המצב עומד עכשיו

אני יודע על מה אני מדבר, ועם זווית הראייה שלך, דווקא עם זווית הראייה שלך, קצת תמהתי לפני כן מאיפה לך כל מקורות המידע, שזה גם לא יצא הלאה. אתה יודע, אנחנו בתקופה ששואלים שאלות כאלה. אבל אתה מודה שיש דברים שהשתיקה יפה להם, אני חושב שגם אתה, מזווית הראייה שלך, אני אומר את זה מזווית ראייה שלך, לא שלי ולא של אחרים אפילו יותר קיצוניים ממני, תוכל לדעת ולהבין שלטובת האומה, לטובת עתידה של ישראל והכלכלה שלה, בכוונה אני מדבר מזווית הראייה שלך, המצב הזה שכרגע תוקעים את התקציבים האלה ולא נותנים להם לקרות, זה הדבר שייקח אותנו אחורה. מתוך הדבר הזה, כן, יוראי, אתה נראה לי מוטרד. האם הבטלנים צריכים להתגייס לצה"ל? אני לא באתי עכשיו לענות לשאלות כאן.

תודה רבה. אני לא נמצא בדיבייט של שאלות כאן. אני באמצע לדבר איתו על משהו אחר. דיברתי איתו על נושא של תקציבי החינוך, ואני אומר את זה בפעם המי יודע כמה. אל תלך לפני כן. בוא באמת נקבע, תיקח את כל המצב הקיים כרגע ותלמד אותו לעומק מזווית ראייה רחבה יותר, לא רק מזווית ראייה שמוצגת, לא בעיתונים וגם לא בפקידים, שאולי יש לך מידע מהם, לא יודע. אמרתי שבטח אתה מעודכן או ממשרד המשפטים או מאגף תקציבים. לא יודע, חשכ"ל אני פחות חושד. אתה אומר מכולם, כולם עובדים. אני לא יודע, צריך לבדוק. נראה לי שצריך לעשות איזה תחקיר על כל מקור מידע. אבל במקור מידע אחד אתה לא נמצא, מקור המידע האמיתי, שזה אצלנו במשרד. איזה משרד? מי שלא יודע, לא צריך שידע. תן לי משהו אחד בתקציב שהוא לא מיסים. רגע, אני באמצע, אתה מפריע לי. אני אומר את זה בשיא הרצינות. אני באמת מאמין בזה, משה. אתה יודע מה? אני אומר לעצמי, חטאתי, עוויתי, פשעתי, עד היום, שלא לקחתי אותך איתי ביחד להציג לך את הדברים, איך הם נראים מזווית ראייה שאתה מכיר אותה היטב, טיפה יותר רחבה משל השאר, ואני בטוח שאז אתה תעמוד לפחות לצידי, לא אמרתי לצד, תעמוד לצידי בתהליך הזה, המורכב, הקשה. ולצערי, אני אומר את זה בצורה חד-משמעית, לצערי אין בו באמת שיקולים, כי את מה שאני רוצה להגיד לך, אני חושב שאמרתי במקומות אחרים,

לא תמיד הייתה כל האפשרות, ושם לא מכירים את האירוע.

גם כשאתה מסביר את זה, ואיך בונים את העתיד, ואיך יוצרים חיבור, ואיך מייצרים מצב שבאמת איזשהו תהליך שיכול לקרות, עם מחויבויות כאלה ואחרות, אז יש לך - - - אומרים שלא. אני באמצע איתו. טוב, חברים, נהניתי מאוד לראותכם. בהצלחה, ונא להצביע בעד התקציב.

אני מבקש מחברי הכנסת לתפוס את מקומותיהם. נעבור להצבעה על הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2025),

2024, בקריאה ראשונה. אני מבקש ממזכיר הכנסת לקרוא בשמות חברי הכנסת, בבקשה. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד יולי יואל אדלשטיין, בעד אמיר אוחנה, בעד ינון אזולאי, בעד גדי איזנקוט, נגד ישראל אייכלר, בעד דן אילוז, בעד ואליד אלהואשלה, נגד קארין אלהרר, נגד זאב אלקין, בעד משה ארבל, בעד יעקב אשר, בעד אביחי אברהם בוארון, בעד אוריאל בוסו, בעד מישל בוסקילה, בעד דבי ביטון,

מיכאל מרדכי ביטון, נגד דוד ביטן, בעד בועז ביסמוט, בעד ולדימיר בליאק, נגד מירב בן ארי, נגד רם בן ברק, נגד איתמר בן גביר,

אברהם בצלאל, בעד אליהו ברוכי, בעד ניר ברקת, בעד ששון ששי גואטה, בעד טלי גוטליב, בעד מאי גולן, בעד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, בעד בנימין גנץ, נגד משה גפני, בעד סימון דוידסון, נגד אבי דיכטר, בעד גלית דיסטל אטבריאן, בעד אלי דלל, בעד שלום דנינו, בעד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, בעד שרן מרים השכל, בעד ניסים ואטורי, בעד מיכל מרים וולדיגר, בעד יצחק שמעון וסרלאוף, נגד יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין,

ווליד טאהא, נגד בועז טופורובסקי, נגד משה טור פז, נגד אחמד טיבי, נגד יוסף טייב, בעד אוהד טל, בעד יעקב טסלר, בעד חילי טרופר, נגד אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן, נגד מירב כהן, נגד מתן כהנא, נגד עופר כסיף, נגד אופיר כץ, בעד ישראל כץ, בעד

כץ, נגד יוראי להב הרצנו, נגד ירון לוי, נגד מיקי לוי, נגד יריב לוין, בעד נעמה לזימי, נגד אביגדור ליברמן,

יאיר לפיד, נגד סימון מושיאשוילי,

טטיאנה מזרסקי, נגד מרב מיכאלי, נגד שלי טל מירון, נגד יונתן מישרקי, בעד חנוך דב מלביצקי,

ארז מלול,

יוליה מלינובסקי, נגד מיכאל מלכיאלי, בעד צגה מלקו, בעד אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, נגד בנימין נתניהו, בעד יואב סגלוביץ' נגד יבגני סובה, נגד צבי ידידיה סוכות, בעד משה סולומון, בעד לימור סון הר מלך,

אופיר סופר, בעד אורית מלכה סטרוק, בעד משה סעדה, בעד גדעון סער, בעד מנסור עבאס, נגד איימן עודה, נגד יוסף עטאונה, נגד חוה אתי עטייה, בעד חמד עמאר, נגד צביקה פוגל, נגד עודד פורר, נגד יצחק פינדרוס, בעד משה פסל, בעד יסמין פרידמן, נגד אורית פרקש הכהן, נגד מטי צרפתי הרכבי, נגד אריאל קלנר, בעד יצחק קרויזר, נגד גלעד קריב, נגד שלמה קרעי, בעד אליהו רביבו, בעד משה רוט, בעד שמחה רוטמן, בעד עידן רול, נגד אפרת רייטן מרום, נגד אלון שוסטר, נגד קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן, נגד מיכל שיר סגמן, נגד נאור שירי, נגד אושר שקלים, בעד עאידה תומא סלימאן, נגד פנינה תמנו, נגד אבקש לקרוא שוב בשמות חברי הכנסת שעדיין לא הצביעו. (קורא בשמות חברי הכנסת) יואב גלנט, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אלמוג כהן, נגד אבי מעוז, אינו נוכח האם יש חבר כנסת באולם המליאה שעדיין לא הצביע? לא. תמה ההצבעה. אבקש למנות את הקולות, תודה.

57 נגד, אני קובע כי הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני

אושרה בקריאה

לוועדות השונות. חברי הכנסת, נעבור להצבעה על הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2025), התשפ"ה 2024, בקריאה הראשונה. הצבעה שמית. אבקש לקרוא בשמות חברי הכנסת. בבקשה. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד יולי יואל אדלשטיין, בעד אמיר אוחנה, בעד ינון אזולאי, בעד גדי איזנקוט, נגד ישראל אייכלר,

דן אילוז, בעד ואליד אלהואשלה, נגד קארין אלהרר, נגד זאב אלקין, בעד משה ארבל, בעד יעקב אשר, בעד אביחי אברהם בוארון, בעד אוריאל בוסו, בעד מישל בוסקילה, בעד דבי ביטון, נגד מיכאל מרדכי ביטון, נגד דוד ביטן, בעד בועז ביסמוט, בעד ולדימיר בליאק, נגד מירב בן ארי, נגד רם בן ברק, נגד איתמר בן גביר, נגד אברהם בצלאל, בעד אליהו ברוכי, בעד ניר ברקת, בעד ששון ששי גואטה, בעד טלי גוטליב, בעד מאי גולן, בעד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, בעד בנימין גנץ, נגד משה גפני, בעד סימון דוידסון, נגד אבי דיכטר, בעד גלית דיסטל אטבריאן, בעד אלי דלל, בעד שלום דנינו, בעד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, בעד שרן מרים השכל, בעד ניסים ואטורי, בעד מיכל מרים וולדיגר, בעד יצחק שמעון וסרלאוף, נגד יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, נגד ווליד טאהא, נגד בועז טופורובסקי, נגד משה טור פז, נגד אחמד טיבי, נגד יוסף טייב,

אוהד טל, בעד יעקב טסלר, בעד חילי טרופר, נגד אלמוג כהן, נגד מאיר כהן, נגד מירב כהן, נגד מתן כהנא, נגד עופר כסיף, נגד אופיר כץ, בעד ישראל כץ, בעד רון כץ, נגד יוראי להב הרצנו, נגד ירון לוי, נגד מיקי לוי, נגד יריב לוין, בעד נעמה לזימי, נגד אביגדור ליברמן, נגד יאיר לפיד, נגד סימון מושיאשוילי, בעד טטיאנה מזרסקי, נגד מרב מיכאלי, נגד שלי טל מירון, נגד יונתן מישרקי, בעד חנוך דב מלביצקי, בעד ארז מלול, בעד יוליה מלינובסקי, נגד מיכאל מלכיאלי, בעד צגה מלקו, בעד אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, נגד בנימין נתניהו, בעד יואב סגלוביץ' נגד יבגני סובה, נגד צבי ידידיה סוכות, בעד משה סולומון, בעד לימור סון הר מלך, נגד אופיר סופר, בעד אורית מלכה סטרוק, בעד משה סעדה, בעד גדעון סער, בעד מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, נגד יוסף עטאונה, נגד חוה אתי עטייה, בעד חמד עמאר, נגד צביקה פוגל, נגד עודד פורר, נגד יצחק פינדרוס, בעד משה פסל, בעד יסמין פרידמן, נגד אורית פרקש הכהן, נגד מטי צרפתי הרכבי, נגד אריאל קלנר, בעד יצחק קרויזר, נגד גלעד קריב, נגד שלמה קרעי, בעד אליהו רביבו, בעד משה רוט, בעד שמחה רוטמן, בעד עידן רול, נגד אפרת רייטן מרום, נגד אלון שוסטר, נגד קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן, נגד מיכל שיר סגמן, נגד נאור שירי, נגד אושר שקלים, בעד עאידה תומא סלימאן, נגד פנינה תמנו, נגד אבקש לקרוא שוב בשמות חברי הכנסת שעדיין לא הצביעו. (קורא בשמות חברי הכנסת) יואב גלנט, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אבי מעוז, אינו נוכח מנסור עבאס, נגד האם יש חבר כנסת באולם שלא הצביע? נראה שכולם, הסתיימה ההצבעה. אבקש למנות את הקולות. 59 בעד,

מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות

אושרה בקריאה הראשונה ותעבור לוועדת הכנסת לצורך פיצולה לוועדות השונות. הודעה למזכיר הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, החלטת ועדת הכספים בדבר פיצול הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2025) (הקפאת עדכוני מס ומס יסף), התשפ"ה 2024. תודה. נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס' 14), התשפ"ה 2024, לקריאה ראשונה.

השר וסרלאוף, בבקשה. השר וסרלאוף, תסביר מה קרה פה היום. עשר דקות. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מובאת בפניכם היום הצעת חוק לייעול אכיפה ופיקוח עירוניים ברשויות המקומיות. אנחנו מבקשים בחקיקה זאת להפוך סוף סוף את הוראת השעה להוראת קבע, ולבצע שינויים נוספים שיוסכמו על כלל הגורמים הרלוונטיים שהיו שותפים לחקיקה. בראש ובראשונה, הרחבת המקרים שבהם יוכלו הפקחים המסייעים לסייע למשטרת ישראל, כך שבמקום סיוע למשטרת ישראל רק בפעולות למניעת אלימות כהגדרתה המצומצמת בחוק, יוכלו הפקחים המסייעים לסייע למשטרת ישראל במקרים רבים יותר, וזאת לשם מניעת עבירות מסכנות חיים במרחב הציבורי ולמניעת נזק חמור לרכוש במרחב הציבורי.

מוצע להעניק לפקחים המסייעים גם סמכויות לפי חוק המאבק בתופעת השכרות, לצורך שפיכת אלכוהול. לצד הרחבת סמכויות הפקחים המסייעים, מוצע לקבוע גם הוראות בעניין פיקוח ובקרה להפעלת סמכויות הפקחים המסייעים. את יודעת למה את מקשיבה ולמה זה חשוב לך? כי הפקחים של סל"ע - - - אתה מספר לי על סל"ע? אני אישרתי - - - לא, אני מתאר לעצמי שאת יודעת. בגלל זה אני מקשיבה. נכון. את גרה בתל אביב, ואת יודעת כמה הם עובדים קשה וכמה הם זקוקים לסמכויות הללו כדי לתגבר את המשטרה. הם עושים שם עבודת קודש. נמצא שם חנן, נכון?

יש עיגון בחקיקה ראשית של הסדר מפורט להקמה ולהפעלה של השיטור העירוני ברשות מקומית. קביעת אמות המידה שלפיהן ייקבע באיזו רשות מקומית יוקם ויפעל שיטור עירוני, קביעת כללים למבנה הכוח של השיטור וקביעת תנאים להפסקת פעילותו של השיטור. כמו כן, אנחנו מבטלים את התוספת השנייה לחוק, המונה את המקומות שבהם מוסמכים הפקחים המסייעים להפעיל את סמכויותיהם למניעת אלימות, וכך יתאפשר לפקחים המסייעים להפעיל את סמכויותיהם בכל תחומי הרשות המקומית ועוד. הוראת השעה עתידה לפוג ב-18 בדצמבר, ולכן ישנה דחיפות רבה באישור החקיקה בכנסת,

זה ממש עכשיו. ביום רביעי זה כבר - - - כן, ולכן ישנה דחיפות רבה באישור החקיקה בכנסת והפיכת הוראת השעה לאחר 13 שנים להוראת קבע - - - 12,

כתוב לי 13. טעות. זה לא הדבר היחידי - - - אז אתה תצביע בעד, נכון? לא. ואם יהיה כתוב 12? זהו צעד חשוב שאנחנו נעשה לטובת חיזוק הביטחון האישי של אזרחי המדינה. לפיכך, אבקש מחבריי חברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק.

תודה רבה. חברת הכנסת מירב בן ארי. סגרתי את רשימת הדוברים. שינויים, רק באישור. למה סגרת? ככה אני עושה.

אדוני היושב-ראש. אדוני השר,

היה צריך לבוא ולומר כאן, אני לא יודעת אם זה בדפים שלך, שהחוק הזה מוארך כרגע בחודש בגלל שהוא פג תוקף ביום רביעי, ובחודש הזה הוועדה תעסוק בסמכויות של השיטור העירוני. אתה לא צריך לשכנע אותי על סל"ע, אני כחברת מועצת העיר תל אביב יפו, הקמנו את סל"ע, ולכן חשוב,

היה אמור לעלות לפה השר, שאמון על השיטור העירוני, ואמור היה להגיד את זה. אבל הוא לא בא לפה. וצריך להסביר, כי הגדלת סמכויות לשוטרים עירוניים היא אירוע, כי בסוף שוטר במשטרת ישראל עובר הכשרה, הוא עובר אימונים. יש הבדל בין שוטר עירוני, וגם צריך להבדיל בין פקח לשוטר, כי גם בעיריית תל אביב יש פקח, יש שוטר עירוני, ויש שוטר במשטרה. אתה שומע, השוטר במשטרה עובר תהליך אחר לחלוטין, לדוגמה, חיפוש על - - - אנחנו מדברים על השיטור העירוני. אנחנו נשב בוועדה, אבל אני לא יודעת, אולי אתה תבהיר שיש הבדל בין החודש שאתה מקבל, שביום רביעי הזה הוא צריך לאשר אותו בשנייה ושלישית, לבין הסמכויות, שיש חודש לדון בהן. אולי תבוא לפה ותעשו יישור קו, כי אנחנו לא מצביעים היום על הסמכויות, אנחנו מצביעים על הארכה בחודש. ועוד חודש, נכון? אתה מסכים איתי, אמור לבוא.

בוודאי ששיטור עירוני הוא מכפיל כוח, אתה לא צריך לשכנע אותי. אם הגעת למצב שאישה בחניון בפתח תקווה שגונבים לה את השעון, מתקשרת, ו-50 דקות לא מגיע שוטר, זה אירוע. אבל בתל אביב אם תתקשר, אז השוטר העירוני יגיע הרבה יותר מהר, כי יש לו אמצעים ויש לו יכולות, מה שאין למשטרה, כן, הלוואי,

אני אומרת לך, שבכל עיר במדינה, אתה יודע כמה ראש עיריית נהריה משווע לשיטור עירוני? כולם - - - מה קורה לו בטיילת? אנחנו יודעים את זה, אבל צריך לעשות את זה בשכל, כי בסוף שוטר עירוני הוא לא מוכשר, לא כישרון, אלא מבחינת כישורים, כמו שוטר. יש עדיין הבדל, אתה יודע. אפילו למתנדב במשטרה יש יותר סמכויות משוטר עירוני. צריך לעשות בזה סדר, צריך להיכנס לאירוע. חבל שהשר לא מבין, אבל לפחות אתה תבוא ותדבר על הפיצול הזה, כי הוא דרמטי.

נגמר לי הזמן. חכה, חכה, תירגע, יש לי עוד 40 שניות. נגמר לך הזמן.

עשיתי, תגידי לי?

אני חייבת להגיד משהו אחד חוץ מהשיטור העירוני - - אין לי עם מה ללחוץ.

- - זה בנפשי, השיטור העירוני. תודה, תודה. אני רואה שהתגעגעת לשר. לא, היא התגעגעה לשר.

רק רציתי להגיש משהו - - - רק השר יצא, שלוש פעמים היא קראה לו.

זה לא מתאים לי, כי כל היום לא דיברתי כי משכנו דוברים ולקחתי כדוגמה אישית לא לדבר. אבל אני חייבת להגיד לכם שהיום עלה לפה דודי אמסלם, ובמשך שלוש פעמים,

הוא ייתן לי עוד עשר שניות,

דיברתי לעניין על השיטור העירוני, הוא ייתן לי עשר שניות, שלוש פעמים עמד פה על הדוכן, וכל הזמן אמר לי: את מקרקרת, את מקרקרת, את תרנגולת, את מקרקרת. זה לא נעים לך, אני יודעת, אבל תשמע.

אני רוצה להגיד משהו אחד.

הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, הוא שר מכהן. אבל באמת אני אומרת לך, לא צריך לסבול את השיח הזה. גם אם יש לי ויכוח איתו או איתו, אני לעולם לא אדבר איתך ברמה האישית. אני יושבת איתך שנתיים ומשהו בוועדה, מעולם לא ירדתי לפסים אישיים, אני מדברת איתו כי אני איתו הרבה וגם איתך. אסור לקבל את השיח הזה.

אני לא נכנסת לעניין המיזוגיני של הגברים

יש לך משהו נגד מרב? אני מסיימת. היא ביקשה לעצור אותך. אני לא רוצה לעשות סכסוכים באופוזיציה, היא ביקשה שאני אעצור אותך. עזוב, עזוב.

אבל תסיימי את זה. מרב, תראי, היא מתעצבנת. מה קרה? היא מתעצבנת מזה. שתנשום. הינה, אני אומרת לך, עליתי על זה כי כל היום לא דיברתי. אבל לא מקובל עליי השיח. אני לא נכנסת לעניין הנשי, למרות שהוא נורא קל. לא יכול להיות ששר יעלה במליאה ובמשך שלוש פעמים, פעם אחר פעם, ירד לפסים אישיים כאלה. זה לא מקובל עליי, והייתי חייבת לעלות רק כדי לדבר על זה.

אבל באמת, השיטור העירוני הוא דבר סופר דרמטי, מכפיל כוח, שובר שוויון ברשויות, וצריך - - - מירב,

אבל הוא יודע מה אני חושבת על השיטור. כמה אני מדברת איתך על הסמכויות?

אין לי זמן, אמרו לי לרדת.

אבל אתם תומכים בחוק? רון כץ, לא נשאר זמן, היא לקחה את כל הזמן שלך. חבר הכנסת רון כץ, בבקשה. יש לציין שגם אי-אפשר להתעלם מזה שדודי אמסלם גם מקבל התקפות. אני קורא לכולם לשמור באמת על דיבור, אבל לא להגיד, צד אחד מדבר. דודי אמסלם קיבל פה התקפות גזעניות מאוד קשות בשבוע האחרון. מה אתה רוצה שאני אגיד? יש לך את זה ביותר גרוע? תן לי דוגמה - - - "החברים של" עזוב,

הבוס שלך. הוא אמר, הוא אמר "החברים של" הוא. אתה מוכן להירגע? תגיד, אתה בשוק?

מה זה הצעקות האלה?

אל תגיד לי - - - תירגע. רון כץ, בבקשה, שלוש דקות. השעון רץ. רגע, לא הבנתי, מי אמר "החברים של"? דודי אמר על החברים שלו. אה, נכון.

דודי התגזען על דודי, אליבא דסגן יו"ר הכנסת. הזמן שלך רץ. כשהוא צודק, הוא צודק. אני נותן לו מהזמן שלי, כי הוא צודק.

אדוני היו"ר, חבריי חברי הכנסת,

מה שורף לך הפעם? אמרת לי, בוא נשמע את הסניגור.

את פנית אליי. - - - לא, לא - - - הקור יורד למטה. אמרנו שלמעלה

אז אם שורף לך משהו, את יכולה להגיד. אני פה, אני אענה לך. - - - לא מכירה את הסגנון - - - אני לא מכירה את הסגנון שלך - - - אני אענה לך. מה שורף לי או לא שורף לי, אל תאמר לי משפט כזה. תודה - - - אוקיי. מה שורף לי, תשאיר לסיטואציות אחרות, תודה. סליחה, אני מתנצל.

הוא לקח את השלוש דקות שלו וחילק אותן לכל הקהל.

אדוני היו"ר, חבריי חברי הכנסת, אנחנו שוב רואים את המופע בדיחה של הקואליציה הזו עם הממשלה הזו. עומד פה שר ממש לפני חצי שעה ואומר: מה רע לכם? מה רע לכם? אנחנו בתקופה טובה. מה רע לנו? נכנסתם לסופר? שם רע לנו, ניסיתם להתקשר לתחנת משטרה? שם רע לנו, ניסיתם לטייל בעולם ולהגיד שאתם ישראלים? שם רע לנו, ניסיתם לדבר אולי עם חיילי צה"ל? להם ממש רע, ניסיתם לדבר עם המילואימניקים? ממש ממש רע להם, ניסיתם אולי לדבר עם מילואימניקים עצמאים? הם יגידו לכם שהם כנראה כבר לא עצמאים, כי הם חותמים בלשכה, גם להם ממש רע. אני רוצה לשאול את אותו שר: מה טוב לנו פה? מהיום שנבחרתם, מה טוב לנו במדינה הזו? יש דבר אחד שהשתפר מהרגע שישבתם על כיסאות הממשלה, דבר אחד שעשיתם? דממה. אין דבר אחד שאתם יכולים לעלות לפה ולהגיד שעשיתם טוב יותר.

- - - והכול בגלל היועצת המשפטית לממשלה. ועכשיו אנחנו רואים את הדרמה הפיקטיבית החדשה בין שר הפיתות והטיקטוק בן גביר לבין ראש הממשלה, מי מכופף יותר ידיים בטענה אחת פשוטה: האם נצליח לפטר את היועצת המשפטית לממשלה לפני שהיא עושה את תפקידה ומבקשת מראש הממשלה להגיב על המחדלים של השר בן גביר. זה כל הסיפור. כל הדרמה שראינו פה היום היא דבר אחד בלבד, עוד מתקפה על שלטון החוק במדינת ישראל, עוד ניסיון להפוך את מדינת ישראל למדינה פחות דמוקרטית. מדינת ישראל צריכה לזכור דבר אחד: יום שלם חבורת העצלנים הזאת התעסקה ביועצת המשפטית לממשלה במקום להתעסק בחטופים, במקום להתעסק בחיילי צה"ל, במקום להתעסק בכלכלה הישראלית,

במקום להתעסק באזרחי מדינת ישראל - - תודה רבה.

- - ובמקום להתעסק בכל מה שחשוב. אדוני היו"ר, אני יודע שקשה לשמוע את האמת,

נגמר לך הזמן, זאת האמת. האמת, נגמר לך הזמן.

אני רק רוצה לשאול אותך, איך אתה הרגשת כשראית את מנהיג המפלגה שלך - - תודה רבה. - - מושפל פה על ידי שר במדינת ישראל?

אני מבקש לסיים. תרד, מה זה, בדיקת רופא?

איך הרגשתי.

ראש הממשלה נראה מצוין. תודה רבה, רד למטה. אבל קיפלו אותו. אופיר נראה עכשיו הרבה יותר טוב. חבר הכנסת אופיר כץ, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. אני רק רוצה להבהיר לגבי החוק, אנחנו מעבירים אותו. הסיכום הוא כזה, לפני הסיכום, האמת היא שהרבה פנוי אליי כראש הקואליציה לא להעלות את החוק בכלל לאור מה שהיה פה. אבל אני חושב שדווקא בתקופה הזאת חשוב להתנהג באחריות, ולא להעניש את אזרחי מדינת ישראל, שצריכים את השיטור העירוני, שאם החוק לא עובר עד יום רביעי, אז אין להם שיטור עירוני ברשויות. אז אני חושב שצריך לשים את הפוליטיקה בצד, ולהסתכל ולראות את האזרחים ואת הצרכים, את זה שאנחנו צריכים לשרת אותם ולהיות אחראים. החוק הוא בהוראת שעה, מירב. החוק הוא בהוראת שעה. מה שאנחנו עושים פה הוא שאנחנו מעבירים את זה בקריאה ראשונה. אחרי זה בוועדה עושים פיצול, נותנים את הוראת השעה, מאריכים אותה בחודש כדי שתוכלו, שהוועדה תוכל להמשיך ולעבוד ולתקן את כל מה שצריך לעשות, ורק אחרי זה מביאים לשנייה ולשלישית.

מה שיבוא ביום רביעי זה רק הארכת הוראת השעה בחודש. של השיטור העירוני הקיים. של השיטור העירוני הקיים, וזהו. חוץ מזה לא יגעו בו. ואת השנייה והשלישית על הסמכויות יביאו בנפרד. על זה יש לכם כבר חודש לעבוד בוועדה.

אני יודעת. באיזו ועדה? תודה רבה. חבר הכנסת אלעזר שטרן. אופיר, באיזו ועדה? חבר הכנסת אלעזר שטרן.

אצלי. סליחה? בוועדה אצלי. אדוני היושב-ראש, ראש הקואליציה, תשמע משהו. עמדת פה שתי דקות ודיברת מה שכולם יכולים להבין. ואנחנו מבינים את זה.

אני היום הייתי בוועדה שחבר הכנסת קרויזר ניהל, בוועדת החוקה. היו שם משפחות נרצחי המסיבה בנובה והמסיבות בכלל. היו בדיון הזה אמירות ומחזות קורעי לב. ייאמר לזכותו של חבר הכנסת קרויזר, שגם גילה את הרגישות, וגם יש לו דבקות ארוכת ימים, אם אפשר להגיד, אי-אפשר להגיד שנים, בתוך הנושא הזה. אבל מה הבעיה שלנו, וזו גם הבעיה לחוק הזה? שלנו קשה להאמין, לי אישית, בסדר? לא רוצה להגיד "לנו" שכל פעם צריך לבדוק אם כוונתכם נכונה. זאת אומרת, אם ועדת החוקה, חוק ומשפט, לדוגמה, לא הייתה מביאה את חבר הכנסת קרויזר שינהל ועדה, ואין לי בעיה עם זה, אבל שלוקחת את הזמן שחסר לו בשביל לדון באמת בסוגיות הדחופות, שצריכות ללכת לוועדת העבודה והרווחה ולעוד ועדות, ולדון, לדוגמה, במה עושים עם הכאב הבלתי-נתפס של הרוגי, נרצחי, נאנסי הנובה, שאנחנו יודעים, רגילים שזאת קהילה מיוחדת, למה? מהיום הראשון של מי מודיע להם שהבת או הבן שלהם נרצחו. כשזה חייל או חיילת, אנחנו יודעים. ואנחנו יודעים גם איך מנציחים אותם. אבל במה אנחנו עסוקים בוועדת חוקה, חוק ומשפט, או במה עסוקים לדוגמה? בלי סודות, בהחזרת המהפכה המשפטית.

אנחנו יודעים, בקואליציה יודעים, שמעתי היום את שר האוצר מדבר: לא נחזור לזה, עד שלא תיגמר המלחמה. אבל יש חלק מהקואליציה שלא רוצה שתיגמר המלחמה. ואז מה עושים? אז חוזרים למהפכה המשפטית. אני ישבתי כאן, ראיתי את שר המשפטים ירוק. סליחה, אחרי 7 באוקטובר, אמרתי: ראיתי? לא ראיתי אותו ירוק, בגלל שרוב הזמן הוא פחד לבוא לפה. הוא הבין את האחריות שלו. רוטמן הבין את האחריות שלו. ראש הממשלה הבין אז את האחריות שלו. ולכן הם היו ירוקים. ומה שאני אומר כאילו נשכח, זה לא נשכח.

ואני אומר לראש הקואליציה, אני מסיים. רשימת הדוברים סגורה תוך כדי.

תיקחו את ההגדרה שאנחנו במלחמה, ותנצלו את הזמן הזה באמת איך לעשות טוב לאזרחי ישראל, ואיך לא להחזיר גם אותנו לרחובות על מהפכה משפטית, שהייתה לה תרומה גדולה מאוד לחורבן שבו אנחנו נמצאים.

תודה רבה. חברת הכנסת דבי ביטון. רשימת הדוברים סגורה. ברק, אהוד ברק ואחים לנשק וכל מי שעודד סרבנות הכניס אותנו - - - לא להתבלבל. לא להתבלבל.

לא להתבלבל, סליחה, די. שלוש דקות, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה לשתף אתכם ברגע, טלי.

סליחה, לא שומעים? עכשיו בסדר? כבוד היושב-ראש, אני רוצה לשתף אותך שאמש זכינו להכניס ספר תורה לזכרם של חמותי, חמי וגיסתי. בשולחנות ישבו ימין, שמאל, מרכז, וזכינו להזמין אותם להשלים את האותיות, והייתה שמחה אמיתית, גאווה, אחדות. וכן, היו מזרחיים והיו גם אשכנזים. אני עמדתי שם כחלק, אנחנו לא יכולות לכתוב אותיות, אז כמובן החזקתי לבעלי, ואנחנו רשמנו את האות האחרונה. הסתכלתי ואמרתי: ככה אני צריכה לראות את המדינה שלי, ככה אני צריכה לראות את המדינה שלנו, את כל האזרחים. אז אני באה לכנסת ישראל ושומעת את השר המקשר בין הממשלה לכנסת, אני אחזור שוב, המקשר בין הממשלה לכנסת, במשפטים הנוראיים האלה, שלפעמים, כבוד היושב-ראש, כבר נאמר כאן, אבל בסוף יש פה 120 נבחרי ציבור, שצריכים להיות המראה לדורות הבאים. הוא עומד כאן ואומר: עלה לכאן לפיד, ואני לא סנגור של לפיד, למרות שבחיי הייתי סנגור של אנשים,

הוא לא צריך אותי, בן אדם שאופן מעשי לא שירת בצה"ל, שירת ב"מחנה". אדון השר,

אם היה לי עוד קצת זמן, הייתי יושבת להקריא לך, כמו שאני מקריאה לנכדים שלי, כמה היה חשוב "במחנה" וכמה תפקידים מאוד חשובים. עם זאת, הוא המשיך: דרך אגב, צה"ל הכשיר, הוא היה בבסיס ב-11:00, הלך בשעה 12:00. אימא שלו הייתה אומרת לו, ב-12:00,

יש שניצלים חמים. כבוד היושב-ראש, אתה שם לב לשפה, לסגנון, באופן אישי, רמה של תינוק, רמה של תינוק. ומה עושה כאן השר אמסלם? ואני מצטערת שהוא לא כאן, מה בעצם המסר שלו לאותם חיילים שמתגייסים ואפילו משתחררים, ובגלל בעיות בריאותיות יש להם אפשרות ללכת לתפקידים,

"במחנה" זה תפקיד חשוב, לגרום לאנשים לחשוב שהשירות שלהם הוא פחות טוב מאיזה שירות קרבי? אני לא אכנס למעלליו וכיצד הוא סיים את שירותו הצבאי. אני רק אוכל לומר לכם, חבריי, חבריי לכנסת, מעולם, מעולם בחיי ובכל תפקידיי לא זכיתי לראות רמה כל כך נמוכה, כל כך מביכה ומבישה. אני מצפה מכבוד ראש הממשלה שלנו, ראש ממשלה לא מסתיים בתואר, תתחיל כבר לטפל במופרעים שיש לך, במשסעים, ובמי שהורס את האחדות - - תודה רבה.

לתפקיד של המקשר בין הממשלה לכנסת תמצא אדם מתאים יותר.

תודה רבה. חבר הכנסת ווליד טאהא, תפדל. מכובדי היושב-ראש, הערב היינו עדים למופע ביזיוני של הקואליציה של נתניהו את בן גביר וסמוטריץ'. כאשר השר לביזיון לאומי, שכל הזמן התרענו שהוא שר לביזיון ולא לביטחון לאומי, כאשר הוא הצביע בפעם הראשונה, בהצבעה הראשונה על חוק התקציב - - על הפיתות. - - חלק מהחבר'ה שלו נמנעו, חלק הצביעו נגד. ואז יצאו בקואליציה שלו לדבר על ההשפלה שהוא חווה בהצבעה הראשונה. ואז, כמו תמיד, הוא לוקח ללב. והוא יצא בהצהרה שבהצבעות הבאות על התקציב הוא יצביע נגד, כי בהצבעה על חוק התקציב הראשון הוא הושפל על ידי חברי הקואליציה שלו. אזרחים רבים יכולים להעלות את התהייה ואת השאלה למה השר לביזיון לאומי מצביע נגד חוקי התקציב. אולי הוא מזהה תקציב לא טוב לאזרחי המדינה? אולי הוא מזהה תקציב לא שוויוני? אולי הוא מזהה תקציב הרסני, גזעני? אולי ואולי, בכיוון ההגיוני, המקצועי, של התפיסה. אבל בתשובה לכל אלה ששואלים ותוהים, הבן אדם לא הפך לחבר'ה האלה, שהוא יכול להגיע למצב של לגשת להצבעה במובנים של לבחון במקצועיות את הצעת התקציב. אלא בגלל שתי סיבות הוא הצביע נגד הקואליציה המטורללת שלו: הסיבה הראשונה היא שהקואליציה שלו לא פותחת בהליך מיידי להדחת היועצת המשפטית, והסיבה השנייה היא שהוא כבר מזהיר שאוי לה, לקואליציה, אם היא תסיים את המלחמה ואם היא תלך לעסקה. זאת אומרת הוא הצביע נגד חוקי התקציב בגלל דברים שלא קשורים לתקציב. שום דבר ממה שכתוב בתקציב לא עניין אותו. כל מה שמרגיז אותו, כל מה שמעניין אותו, זה לפתוח בתהליך להדחת היועמ"שית, ולסכל מבעוד מועד, מראש, כל ניסיון לסיים את המלחמה ולשחרר את החטופים. זה השר לביזיון לאומי.

חבר הכנסת ולדימיר בליאק. תודה רבה. אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, כמעט ולא דיברנו על התקציב, אז אני אחזור לנושא של התקציב. ראיתי פה שר אוצר שמשבח את עצמו ומספר על ההצלחה הכלכלית. אני רק רוצה לשאול אותו: שר האוצר, אז למה אתה מעלה מיסים?

בכל יום בוועדת הכספים אנחנו מעלים עוד ועוד מיסים, איך זה מתחבר למילים שלך על הצלחה כלכלית? למה אתה מעלה מיסים? אדוני היושב-ראש, התקציב הזה מגלם נאמנה את חוסר התפקוד של הממשלה הזאת ושל שר האוצר, אין בו רפורמות, אין בו עדות למנועי צמיחה, ובעיקר אין בו בשורות, למעט בשורות

לציבור הישראלי, כמובן. לפני הבחירות נתניהו הבטיח להוריד מיסים, והוא מעלה מיסים, הרבה מאוד מיסים מכל הסוגים: מס הכנסה, מס ערך מוסף, ביטוח לאומי, מס בריאות. לפני הבחירות נתניהו הבטיח להוריד מחירים, ובתקציב הזה הממשלה לא נוקטת בשום צעד למען המאבק ביוקר המחיה ומפקירה את הציבור לחסדי המונופולים, לפני הבחירות

וכעת הוא מעלה להם את תעריפי החשמל,

התחבורה הציבורית, את הארנונה ואת מס הערך המוסף, לפני הבחירות נתניהו הבטיח לתמוך במעמד הביניים, וכעת הוא חונק אותו תחת מכבש של גזרות. במקום להעלות את קצבת האזרח הוותיק, שלדעתי לא השתנתה כבר קרוב ל-20 שנה, ממשלת נתניהו-סמוטריץ' פוגעת בתוכניות הפנסיה ל-124,000 גמלאים.

אין לכם בושה? אבל כמו שנהוג בממשלה הזאת, יהיו גם כאלה שלא ייפגעו בכלל. מי לא ייפגע? השותפים הקואליציוניים, שיקבלו מעל 5 מיליארד שקלים מהכספים הפוליטיים,

אנחנו עדיין לא רואים את זה בכלל בהצעת התקציב, והמשרדים המיותרים, שלא ייסגרו וימשיכו לבזוז כספי ציבור בעת המלחמה. לכנות את התקציב הזה חרפה זה באמת לפרגן לו. תודה רבה. תודה. חבר הכנסת סימון דוידסון.

רבה, אדוני היושב-ראש. ביקשתי מצביקה פוגל להיכנס, אני מקווה שהוא ייכנס. אני חייב להעלות נושא. למען האמת, יש לי חשש גדול מאוד שבתקופה הקרובה במדינת ישראל יהיה הרוג ראשון במגרשי הכדורגל, צביקה, תודה שנכנסת. היו כמה חודשים של שקט, שבהם לא דיברו על אלימות במגרשים, זה היה בגלל שהייתה הגבלה, היו הרבה פחות אוהדים במגרשים. האוהדים חזרו, והאלימות שקורית במגרשים במיוחד בשבוע האחרון היא בלתי נתפסת. האלימות שקורית היא לא בין האוהדים, האלימות שקרתה השבוע, בסוף השבוע האחרון, האלימות שחוו אוהדי מכבי חיפה במשחק נגד טבריה, כשראינו ילד בן 16 על הרצפה, ושוטר בועט לו בראש. שוטר בועט לילד בן 16 בראש - - בפנים. - - לאוהד מסכן של מכבי חיפה, מחוץ למגרש, לא בתוך המגרש בכלל. לא משנה מה הסיבה, אוהדים לא צריכים לחוות אלימות מטורפת מהמשטרה, לא בשביל זה הם הולכים למגרשים. בסוף המגרשים, הכדורגל, הם חלק מהנאה, הם חלק מתרבות. האלימות הזאת של השוטרים בשנה האחרונה, בשבועות האחרונים, בסוף השבוע האחרון, היא בלתי נתפסת, הכעס שלהם, השנאה שלהם, כלפי אוהדים, כלפי אוהדות. אדוני צביקה פוגל, יושב-ראש הוועדה לביטחון לאומי, עשינו דיון אחד אצלך. עשינו אין ספור דיונים גם כשמירב הייתה יושבת-ראש הוועדה. העברנו את חוק האלימות, נתנו כלי למשטרת ישראל להעניש בקנסות מינהליים, לעצור באופן אישי אוהדים פורעים, לעצור אותם. אם תשאל את המשטרה כמה קנסות מינהליים היו בשנה האחרונה, תגלה שבשתי ידיים אפשר לספור אותם.

האלימות היא הדרך השנייה שבה צריכים לנהוג? לכן ביקשתי שתגיע לפה, כי חייבים לעצור את הדבר הזה, חייבים לקיים דיון נוסף רציני. אני יודע שאם אגיש דיון מהיר, אני לא אקבל אותו,

אנחנו לא מקבלים. אני פונה אליך, כי בסוף יהיה הרוג, ושנינו נסתכל אחד לשני בעיניים ונגיד, איך לא עצרנו את זה, איך לא עשינו מעשה. אני מבקש דיון בנושא הזה, להביא שוב את המשטרה, את האוהדים, לעשות שיח, לדבר, כדי שבסוף יבואו ליהנות מהכדורגל, ולא לסבול. תודה רבה. תודה רבה. חברת הכנסת מירב כהן. למה לא תקבל דיון, תגיד לי? בנשיאות מאשרים.

לא מאשרים, לא מאשרים. תעשה קבוצה, אפשר להגיש ביחד. מאשרים בנשיאות, היושב-ראש מאשר יחד איתנו ודברים שבאמת - - אני ביקשתי מצביקה, זה יהיה יותר מהיר. יותר מהיר, אני יודע, לא סתם ביקשת ממנו. 32% ליכוד, השאר, 15%, 12%. מה?

ממש יש איזונים. אתה לא יושב בנשיאות, אתה לא יודע. תשאל את מירב ואת אופיר כץ.

אני רואה מספרים, ואטורי. אנחנו לא מקבלים דיונים, לא מקבלים.

קדימה, בבקשה. תשאל את הסגנים שיושבים בנשיאות ותבין, או את ראש האופוזיציה. לא, יש לי מספרים, מה אני צריך לשאול? לא, אלה השאילתות, זה לא הולם במציאות.

כנסת נכבדה, היום אושר בקריאה ראשונה תקציב שישי, אם אני לא טועה, של הממשלה המסוכנת הזאת.

זה תקציב שישי, ועדיין אין שקל תוספתי, לא לשורדי שואה, לא למבוגרים עניים. כל אותם דברים שאנחנו בממשלת השינוי, הייתה לנו הזכות לקדם יחד, יושב פה גם שר הרווחה לשעבר, הבאנו חבילה של 3 מיליארד שקלים למען הזקנים העניים, הממשלה הזאת, עוד לפני המלחמה, עוד לפני המלחמה לא הביאה שקל אחד תוספתי. אבל מה יש לפני, אחרי ותוך כדי מלחמה? כספים קואליציוניים. למעלה מ-5 מיליארד שקלים גם עכשיו, תוך כדי מלחמה קשה מנשוא ומשבר כלכלי אדיר, עדיין כספים קואליציוניים יש, למעלה מ-5 מיליארד שקלים. שימו לב איזה גזרות מביאים פה: לא מקצצים בכספים הקואליציוניים, אבל מעלים את המע"מ, שהכי פוגע בחלשים בחברה, מעלים את דמי הביטוח הלאומי, מעלים את מס הבריאות, מקצצים יום הבראה לכולם, לכל העובדים במשק, מקפיאים את מדרגות מס הכנסה, שזה אומר הלכה למעשה שכולם ישלמו יותר מס הכנסה, מקפיאים את נקודות הזיכוי במס. פוגעים בכולם. אין פה ולו רפורמה אחת של התייעלות, של מנוע צמיחה, רק הולכים ומכניסים את היד שלהם לכיס של האזרחים. בגלל ההתנהלות הכלכלית חסרת האחריות הזאת, יש גם מיליארדים בתקציב הזה לעמלות וריביות, כי יעלה לנו יותר לקחת הלוואות בעולם, כי כבר לא מאמינים למשק הישראלי. יש בתקציב הזה עוד 2 מיליארד שקלים על עמלות וריביות, ובשנת 2025 זה עוד 6 מיליארד שקלים, בגלל התנהלות כלכלית קלוקלת וחסרת אחריות. בנוסף לכל הגזרות האלה, ב-1 בינואר יעלו התעריפים הבאים: ארנונה, חשמל, מים ותחבורה ציבורית, וכל זה כשממשיכים להזרים כספים קואליציוניים. אם אתם רוצים להתעודד, לא כולם יאכלו אותה. לא כולם. מעונות למשתמטים ימשיכו לסבסד, מוסדות לימוד ללא ליבה ימשיכו לממן, אברכים יקבלו את הקצבה שלהם שהועלתה לא מזמן. בקיצור, זה תקציב של "ציוני ורע לו, משתמט וטוב לו".

חבר הכנסת משה טור פז. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, שני אנשים דיברו השבוע על השתמטות: האחד איש ציבור לשעבר, 17 שנה לא בתפקיד, או-טו-טו בן 80, והשני רב ראשי עד לאחרונה ומנהיג רוחני של מפלגה. אתמול הלכתי לנחם את תלמידתי לשעבר טל פלג, שבעלה שגיא רובינשטיין נהרג בשבוע שעבר בלבנון, לוחם מילואים בחטיבה 226, אב לשלושה, פרמדיק, היה בלימודים, היא סיפרה לי, לקראת קבלה ללימודי רפואה. עסק כל הזמן גם בצדקה, גם בחסד, בנתינה לאחר, וכאמור נפל בקרב. הערב פורסם שהשר כץ מציג יעדים: בעוד שבע שנים גיוס של 50% מהשנתון החרדי וסנקציות אישיות וכלליות. אני אומר שזו דרך, אבל אנחנו צריכים לעשות הרבה יותר מזה. אנחנו לא יכולים לחכות, לא שבע שנים, לא חמש שנים וגם לא שלוש שנים, מחיר הדמים הכבד שמדינת ישראל משלמת במלחמה הזאת, אנחנו צריכים חיילים. ולא סתם חיילים, אנחנו צריכים לוחמים. המבחן הוא לא מה יגיד אדם כזה או אחר ולא מה יהיו הסנקציות, אלא כמה יגיעו בפועל לשרת כלוחמים בצה"ל. לפני כמה חודשים נאמר שחסרים לצה"ל 15,000 לוחמים, שלמעשה זה אלה שנפלו בקרב, נפצעו ועזבו מסיבות שונות. בנוסף לזה, לא מדברים על כך, אבל הינה אני אומר את זה כאן: צה"ל יצטרך לגדול בצבא היבשה.

אני מעריך את הגידול הזה ב-50%, יכול להיות שיש גם הערכות אחרות. את הדבר הזה בסוף צריך להשלים. ועוד דבר חשוב צריך להבין: גם בתסריט שצה"ל מדבר עליו, שחיילי המילואים ישרתו במקרה הטוב חודשיים וחצי בלבד בשנה הבאה, אם גייסנו חייל סדיר, הוא יפטור שישה חיילי מילואים. כשהוא פוטר שישה חיילי מילואים, זה מתבטא בדמים, גם הוא חוסך את דמיהם, גם הוא חוסך כרבע מיליון שקלים, שזה הפער בין חיילי הסדיר לחיילי המילואים. אני אומר כאן, גם אמרתי היום, ושמעתי גם ח"כים בקואליציה אומרים את זה: לא צריך חוק. לא צריך חוק חדש, החוק הנוכחי מאפשר לגייס, ואפשר לגייס. ההיסטוריה לא תסלח לאלה שלא היו לצידנו בשעה הקשה הזאת, 14 חודשים של מלחמה. ב-14 חודשים, אדוני היושב-ראש, אפשר לגמור מסלול בסיירת, אפשר לגמור פעמיים מסלול בגדודים. האחריות היא לא של צה"ל, לא של היועמ"שית, לא של האופוזיציה, היא של כל צעיר, בחור וטוב שלא יצטרף למאמץ המלחמתי של ישראל בשעתה הקשה.

חבר הכנסת מנסור עבאס. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, לכאורה החוק הזה נוגע לתופעת הפשיעה והאלימות בכלל, ובחברה הערבית בפרט. יכול להיות שיש בו מענה מסוים לתופעה הזאת בתוך החברה הערבית, אבל כאשר אנחנו לוקחים בחשבון שהשר הזה, מאז שנכנס לתפקידו דילל את כוחות המשטרה בתוך החברה הערבית, בתחנות המשטרה בחברה הערבית ובנקודות המשטרה, ושכל הנושא הזה לא נמצא בראש סדר העדיפות שלו, אנחנו לא חושבים שהיוזמה הזאת תיתן מענה מספיק לצרכים של הביטחון הקהילתי והאישי וההתמודדות עם מיגור הפשיעה והאלימות בחברה הערבית. כמובן שיש פה מוקשים בתוך החוק עצמו, נחכה ונראה איך אפשר לשפר, לתקן בקריאה שנייה ושלישית. אם באמת הממשלה הזאת יש לה רצון כן להתמודד עם תופעת הפשיעה והאלימות, יש כמה דברים שהיא צריכה לעשות. אני אבחר רק דבר אחד שלדעתי הוא משמעותי, וכבר הוכח שאפשר דרכו להשיג הישגים תוך חודשים, להוריד את רמת הפשיעה בתוך היישובים, לשפר את הביטחון האישי, והוא התקנת רשת מצלמות שלמה, עוצמתית, בהיקף רחב בתוך היישובים, לנטר ולפקח על כל מה שזז בתוך היישובים. יש כבר יישובים שהתקדמו כמה צעדים בנושא הזה והשיגו תוצאות יפות בחודשים האחרונים, בתוכם גם היישוב שלי מע'אר, שמזה כמה חודשים ראש העיר שם משקיע בנושא של הביטחון האישי והקהילתי בתוך היישוב, ואנחנו צועדים לכיוון נכון אצלנו במע'אר. לכן פניתי גם לפרויקטור למיגור הפשיעה והאלימות וגם לאחד השרים הבכירים בממשלה וביקשתי מהם שהממשלה תקדם החלטת ממשלה שתקדם את הנושא הזה של פריסת רשת מצלמות בכל היישובים הערביים או ברובם. התייחסתי גם לנושא של התקציבים. יש תקציבים בתוך תוכנית החומש 549, תקציב לא מנוצל, וכמובן שיש בתוכנית הגדולה, 550, תוכנית תקאדום, המון תקציבים לא מנוצלים. לכן בהחלט אפשר לקחת, לשאוב תקציבים ממה שקיים ולקדם החלטת ממשלה כדי לקדם את הנושא הזה ולהשיג תוצאות מהירות בתחום מיגור הפשיעה והאלימות.

חבר הכנסת ואליד אלהואשלה. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, ברשותך, אני רוצה לדבר בערבית. קודם כול אני רוצה להתייחס

(אומר דברים בשפה הערבית.)

רבה. חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח. חבר הכנסת מאיר כהן.

אני רוצה לדבר על התקציב, וטוב שאתה פה, אופיר. אני כבר כמה ימים נמצא בוועדת העבודה והרווחה ביחד עם היושב-ראש אייכלר ועם חבריי, והלכנו לבדוק את החוק שמתקן את חוק הביטוח הלאומי. אני רוצה שתדעו, חבריי, קטי, שאין עוול יותר גדול מהחוק הזה. זה לא חוק. אמרו לאנשי האוצר: לכו תביאו כסף, אז הם הלכו לביטוח הלאומי והחליטו להטיל מיסים בגובה של 25 מיליארד שקלים, וכנגד מי? כנגד האנשים החלשים ביותר. תשימו לב: מ-1 בינואר, כל מי שמשתכר, אופיר, שכר מינימום, מוסיפים לו, הוא יצטרך לשלם 560 שקלים יותר. אבל מה הם עשו,

גם אלה שמרוויחים 30,000 שקלים, גם הם ישלמו 560 ש"ח. לפחות תעשו את זה דיפרנציאלי. מה אתם רוצים מהאנשים החלשים?

אני חייב להגיד שעומד שם אייכלר ומנסה להיאבק איתם, אבל אטימות כזאת עדיין לא ראינו. איך הופכים את הביטוח הלאומי לזרוע של גביית מיסים? זה לא תיקון של החוק, זה החלטה של האוצר ללכת לחוליות החלשות ביותר ולקחת להן כסף. למשל, מיקי, ואתה היית סגן שר האוצר,

מי שמתעסק ברווחה, כשהייתי שר רווחה והשר הנוכחי וכל השרים, הולכים כל הזמן למעסיקים ואומרים להם: תקשיבו, הועילו מעבר לחוק לאנשים עם מוגבלויות, תקבלו אנשים עם כל מיני קשיים ותכשירו אותם לעבודה. אנא מכם. ואנשים טובים עושים את זה. באו למעסיקים האלה ואמרו להם: אתם רוצים להעסיק בשיקום תעסוקתי? תשלמו עוד 7.5%. אז הם אומרים, בצדק: באה המדינה מבקשת מאיתנו להשיג אנשים עם קשיים מסוימים, להכשיר אותם לעבודה, במקום שהיא תפצה אותנו, תעזור לנו, היא אומרת לנו: לא, תשלמו גם עליהם מס. אבסורד בלתי רגיל. ואני מאוד מקווה שמחר בהצבעות אנחנו נצליח לעצור את זה. אבל אני פונה לאנשים שנמצאים בממשלה הזאת: אתם לא תוכלו להגיד שבממשלה הקודמת אנחנו היינו ערלים ולא הקשבנו. הזכירה כאן חברת הכנסת מירב כהן, כתבנו תקציב עם 3 מיליארד שקלים רק לאנשים הקשישים, הוספנו 280 מיליון רק לביטחון התזונתי, ולצערי הגדול ערלי הלב שנמצאים, לא רק הפשיזם הוא האידיאולוגיה שלהם אלא גם הפגיעה בקשישים. תודה, אדוני. תודה רבה. חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

הכנתי נאום על התקציב, אבל החלטתי בכל זאת לדבר על כך ש-437 ימים למלחמה, ו-100 חטופים וחטופות עדיין נמקים בשבי החמאס. אני מבקשת לנצל את ההזדמנות לספר על סמלת יעל לייבושור, זכרה לברכה. בבוקר 7 באוקטובר היא הייתה במשמרת בחמ"ל נחל עוז יחד עם חברותיה התצפיתניות, ובגבורה ובקור רוח דיווחה משם על הרגעים שבהם המחבלים חצו את הגדר ועד לכניסתם למוצב. יעל הייתה אמורה לחגוג היום את יום הולדתה ה-22. כל חייה יעל הייתה מחוברת לנופי הארץ, ובייחוד לנופי המדבר. הייתה לה אהבה ענקית לטבע, והיא התנדבה לשנת שירות במסגרת החברה להגנת הטבע. היום ברשתות החברתיות המונים העלו תמונות עם המספר 22 מפריטים מתכלים, רעיון שהחל לפני שנה. לפני כמה ימים קראתי פוסט קורע לב של אימא של יעל, ואני משתפת אתכם בפוסט. "אי-ספיקה. יעלי בתוך שלל האבחנות שאפשר לתת לנו בשנה האחרונה אפשר להוסיף את אי-ספיקת לב - - - הלב שלנו פצוע אנוש מזה שאיבדנו אותך ובגלל זה בגוף שלנו זורמים מרכיבים אחרים ההפך מחיוניים - - זורם געגוע, זורם צער, זורם חוסר אונים, זורם כעס, זורם עצב ואז עוד קצת עצב ואז עוד הרבה עצב". "אי-אפשר עם האובדן הזה. כל בוקר אני הולכת אל התמונה שלך נותנת לך נשיקה ואומרת 'בוקר טוב יעלי אני אוהבת אותך ילדה שלי' ונזכרת איך היית קמה בבוקר ונותנת חיבוק, וזורם געגוע, וגם זורם 'תגידי את נורמלית מה את מנשקת תמונה??' אחר כך אני הולכת ומדליקה לך נר נשמה, מן פרקטיקה כזאת של רק לעשות משהו, משהו שמשאיר מהאור שלך, וזורם חוסר אונים. ואני ממש משתדלת ילדה שלי לתפקד, לתפקד כל היום כשבגוף שלי זורם כזה צער שמאיים להפסיק את הלב". "וברקע יעלי זורמת הידיעה של יום שני הקרוב ומה לא יקרה בו. ובטח עכשיו כבר היית עובדת כדי לחסוך לטיול הגדול - - - והיית פה בבית. היית". אני מזכירה שמאז נפילתה של יעל, חברותיה קרינה,

נעמה ואגם עדיין בשבי, הן ועוד 95 חטופים, וחייבים להשיב את כולם הביתה. יום הולדת 22 ליעל לייבושור, זיכרונה לברכה. תודה רבה, גברתי. חברת הכנסת טלי גוטליב, מוותרת, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, גברתי, לא נמצאת כאן, חבר הכנסת מתן כהנא,

חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חבר הכנסת חבר עטאונה, מוותר, חברת הכנסת יסמין פרידמן, אינה נוכחת, חבר הכנסת יואב סגלוביץ', מוותר? אה, אתה עולה? סליחה. יצחק פינדרוס אחריו. בבקשה, שלוש דקות, אדוני. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, ועדת חקירה ממלכתית זה לא nice to have, דבר שחובה היה כבר להקים אותו מזמן. היה צריך להקים ועדת חקירה ממלכתית מזמן. הממשלה הזאת בחרה, נלחמת על העובדה שלא תהיה ועדת חקירה ממלכתית, למרות שזה צורך חיוני. כי בוועדת חקירה ממלכתית לא צריך לחכות לסוף, אלא יש גם ממצאי ביניים. אנחנו נמצאים במלחמה שיכולנו ועדה כזאת, לתת ממצאי ביניים, בדיוק כמו שהייתה בוועדה במירון, שנתנה ממצאי ביניים ועשו תיקונים. אנחנו נמנעים מלעשות את זה, והממשלה נמנעת משיקולים בלתי ענייניים. השר אמסלם אמר כאן במליאה, הוא קרא לזה: אנחנו נקים, לא נעשה ועדת חקירה ממלכתית אין אמון, נעשה ועדת חקירה של העם. כלומר השר דודי אמסלם הוא באמת הפך להיות סוציאליסט, הוא באמת עממי בהקשרים האלה, כמו שיש בברית המועצות או ברוסיה, ברוסיה לשעבר, או כמו שבסין, ועדה עממית.

לעומת זאת, ב-2022 רצה להקים ועדת חקירה ממלכתית על סיפור הרוגלות.

בפתח ישיבת סיעת הליכוד, הוא בא ואמר שממש ביום חמישי בשעה 19:00 בתל אביב בכיכר הבימה תתקיים הפגנה למען ועדת חקירה ממלכתית בפרשת ריגול נגד אזרחי מדינת ישראל שמטלטלת את הדמוקרטיה הישראלית. כך אמר בנימין נתניהו ב-2022, זה שלא רוצה ועדה ממלכתית היום על האסון הגדול ביותר שקרה במדינת ישראל שהוא המיט על ראשנו. אבל זה לא נגמר בזה. היום היה דיון בוועדה לביטחון לאומי, דיון תחת הכותרת: התנגדות היועמ"שית לשימוש ברוגלות במסגרת המאבק בארגוני פשיעה. זו הייתה הכותרת למטה. הבעיה היא שזה שקר, כי אין שום התנגדות.

שמתנגד לייצר ולהביא את החוק, שהוא מוכן כתסקיר חוק ממשלתי, לוועדת שרים לחקיקה, שמו יריב לוין, יריב לוין, שהורס פה כל חלקה טובה, שמדבר גבוהה-גבוהה על מה שצריכה לעשות ממשלה ואת תפקידו כשר משפטים לא עושה, לא בתחום הזה של הרוגלות, פשוט לא עושה, ולא בשום תחום אחר שחובתו כשר משפטים לעשות. אחת מהחובות המרכזיות שלו כשר משפטים, לייצר מערכה גדולה אל מול הטריבונלים הבין-לאומיים, שכיום עומדים כל חיילי צבא הגנה לישראל בסיכון. כולם. מה הוא עושה בעניין? שמעתם אותו נואם על העניין הזה נאום אחד קטן? חוץ מלפגוע בביטחון מדינת ישראל, דבר שהוא עושה מכינון הממשלה הנוראה הזאת בתחילת 2022. אז אחרי שאמרתי את כל זה, נסגור את המעגל. ועדת חקירה ממלכתית היא חובה להקים. היא לא תוקם כי נתניהו לא רוצה ועדות חקירה, כי משום מה בוועדות חקירה הוא מקבל סטירה כל פעם מחדש, חכו לוועדת הצוללות, שיש לו מכתב אזהרה מגרוניס.

תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת פינדרוס, לא נמצא. רם בן ברק, בבקשה, ואחריו, יוראי להב הרצנו. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אתם יודעים, היום הייתה לנו ישיבה עם שר הביטחון החדש ישראל כץ, שאיחלנו לו כולנו הצלחה. אני רוצה להגיד לכם משהו שהוא אמר בחלק הגלוי של הוועדה, שלא יאשימו אותי. בחלק הגלוי של הוועדה הוא אמר: בזכות עוז רוחם והאחדות הצלחנו במלחמה. אני חושב שהוא צודק, בזכות עוז הרוח של הלוחמים שלנו ובזכות האחדות הצלחנו במלחמה הקשה. אני שואל: אוקיי, אדוני שר הביטחון, איך אתה נותן את ידך לשר המשפטים יריב לוין להתחיל עוד פעם עם ההפיכה המשטרית ועוד פעם לגרום לזה שהעם הזה לא יהיה מאוחד? האם אתה לא חושש, אדוני שר הביטחון, שהמהלכים האלה יגרמו לנו להיות פחות טובים? האם אתה לא חושב, אדוני שר הביטחון, שהמהלכים האלה עלולים חס וחלילה לגרום לזה שעוז הרוח יפחת? אני מאוד מודאג, אדוני שר הביטחון, ואני חושב שגם אתה צריך להיות מודאג. אני אגיד לך יותר מזה, כל הסיפור הזה של החזרה של הפיכה המשטרית בכל הכוח, יפגע קודם כול ולפני הכול בחיילי צה"ל. ברגע שהעולם יבין שאין כאן מערכת משפט עצמאית, וכבר היום הוא חושש מזה, חיילים לא יוכלו לנסוע לחוץ לארץ בלי חשש להיעצר. אם לא תהיה לנו מערכת משפט עצמאית, אז יקרה מה שקורה היום, שפורעים יהודים פוגעים בחיילי צה"ל בשטחים ואף אחד לא חוקר אותם. מה שקורה היום זה שחברי הממשלה כבר היום פועלים כנגד חיילי צה"ל. עמית הלוי, שנמצא פה, נדמה לי - - כן. - - עמית הלוי וטלי גוטליב ואחרים, בן גביר וראש הממשלה בעצמו, שקורא לזה החזית השמינית, יוצאים ופועלים נגד חיילי צה"ל, נגד מפקדי צה"ל, נגד השב"כ - - - - - - - כן, נגד השב"כ - - אני יוצאת נגד צמרת השב"כ, חברים שלך, אני יוצאת נגד צמרת צה"ל,

ברור וצלול - - אני לא מוכנה לקבל את זה שאני פוגעת בחיילי צה"ל.

אמרת לי - - - - - ולא משאירים לאף אחד - - - אני יוצאת נגד צמרת צה"ל, צמרת השב"כ, צמרת המטכ"ל. אל תבלבל, כי זה מאוד ברור. הלוחמים שלנו והדרג הטקטי הם המפוארים שבמפוארים, לצמרת יש הרבה מה ללמוד מהם. טלי, חברת הכנסת טלי גוטליב. אתה יכול לקרוא לי טלי. אני קורא לך טלי כשאנחנו נפגשים בפרסה. על הבמה אני קורא לך חברת הכנסת טלי גוטליב. יכול להיות שאת לא מודעת למה שאת עושה, אבל את פוגעת בשירות הביטחון הכללי - - בשב"כ?

- - את פוגעת ברמטכ"ל, ודרך זה את פוגעת בלוחמי השב"כ ובלוחמי צה"ל. תודה רבה. 1,200 נרצחנו,

תודה, אדוני. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, בבקשה,

אליהו רביבו.

טלי, תודה. אם היה לי את המזג שלך, אדוני ראש העיר, ראש רשות. אנחנו מכירים את מאיר עם התבונה שלו ועם הסובלנות מוועדת חוץ וביטחון. אם הייתה לי מאית מזה.

בבקשה, אדוני. טלי, 1,200 הרוגים בגלל השב"כ? אני לא אומרת רק בגלל השב"כ. אז מה, לא המדינה? אני לא אומרת רק בגלל השב"כ, צמרת השב"כ - - - ואז תצטרך לתת לנו דין וחשבון. בינתיים הם עסוקים בהסתרה.

ועדת חקירה ממלכתית. אני מבקש להפסיק את הוויכוחים. יוראי נמצא כאן והוא מתחיל לדבר. אני מבקש שקט. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הרב יצחק יוסף, ממנהיגיה הרוחניים של ש"ס, אמר אתמול שאסור ללכת לצבא, גם מי שהוא בטלן. זה מצטרף לאמירה קודמת שלו לפני שבוע ,אם אני לא טועה, שהוא אמר שמי שמקבל צווי גיוס צריך לשטוף אותם באסלה. אבל הדברים החמורים של הרב יוסף הם לא מפתיעים או חריגים במיוחד. הם משקפים את עמדת הממשלה הזאת, את הרוח שלה, כי זו הרי ממשלה ש-15 מחבריה הם משתמטים מצה"ל. כל הממשלה הזו מבוססת על סרבנות. הדילים הפוליטיים שהביאו לכינונה מבוססים על סרבנות המונית, מושתתים עליה, על כך שיש צעירים שילכו לצה"ל, יסכנו את החיים שלהם, יחרפו את נפשם, ויש צעירים שלא, כי יש להם מפלגות שיסדרו להם קומבינה, בלי שמירות בלילה, בלי טירונות, בלי דפיקות על הדלת של הבית באמצע הלילה. - - - עוצמה יהודית,

מפלגות שעושות מילואים ושולחות את טובי בניהן. זו הסיבה שהעסקנים החרדים יושבים בממשלה הזו, בשביל פטור גורף, המוני, ל-91,000 צעירים חרדים בריאים וכשירים שבמקום להתגייס לצה"ל, חברת הכנסת גוטליב, ולהקל את הנטל על המילואימניקים שלנו שקורסים - - - אל תפנה אליי, כי אני לא רוצה להגיב. אל תפנו אליי, כי אני לא רוצה להפריע ב-01:00 לנאומים שלכם. אם אתה פונה אליי, אני אצטרך להשיב לך, למה אתה אומר פה נתון שקרי. אז אל תפנה אליי, בבקשה, כי אני מכבדת.

לא, אבל אם מותר לי לפתוח סוגריים, לא נאמר בדברים לא כנגד הליכוד, לא כנגד הציונות הדתית ולא כנגד מפלגות שאנחנו לא מסכימים איתן. הם הולכים לצבא, משתתפים בכל כוחם, וחס וחלילה שלא נעשה הפרזות. אבל הוא מדבר על אמירה מאוד בוטה, שגם מקוממת חלקים ניכרים, ואת יודעת את זה.

אבל אני מבקשת לא לפנות כדי שאני לא אצטרך להגיב. 01:15. תודה. מכבדת את - - - זו הסיבה שהעסקנים החרדים יושבים בממשלה, כדי להבטיח פטור גורף ל-91,000 צעירים חרדים בריאים וכשירים שבמקום להתגייס לצה"ל ולהקל על המילואימניקים שלנו, שקורסים תחת הנטל, הם ובנות ובני משפחתם, ימשיכו לשבת בישיבה, או כמו שהרב יצחק יוסף אמר: להתבטל ולקבל קצבאות ומענקים שמנים. זו הסיבה שאריה דרעי אמר שעושים הכול כדי שבני הישיבות ילמדו בלי צווים, שהשר סמוטריץ', עוד שר בממשלה, אמר שהם מצילים את צה"ל, לא מתגייסים, שהשר גולדקנופ אמר על חוק ההשתמטות: מה שהיה הוא שיהיה, ששר המורשת מאיר פרוש אמר: חוק הגיוס יהיה מוסכם עלינו? אני לא רואה אפשרות כזאת, חבר הכנסת פינדרוס: אם יהיה חוק גיוס לא תהיה ממשלה.

אדוני היושב-ראש, צריך לקבל דברים כפשוטם. האמת מול הפרצוף נאמרת לנו על ידי שרים וחברי כנסת. פשוט צריך להאמין להם. חוק ההשתמטות הוא בבסיס הממשלה. זו ממשלה של סרבני גיוס, שמכשירה השתמטות המונית בעיצומה של המלחמה, בזמן שעשרות אלפי מילואימניקים ובנות זוגות קורסים תחת הנטל הכבד. ממשלת הימין מלא מלא היא ממשלת ה"נמות ולא נתגייס". תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת אליהו רביבו, לא נמצא, חברת הכנסת שרון ניר, ואחריה, חברת הכנסת נעמה לזימי. בבקשה, שרון. שלוש דקות לרשות גברתי. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מה שראינו כאן הערב זה לא ממשלה של מדינה מתוקנת, זו רפובליקת בננות. בהיעדר מנהיגות, כשיש ראש ממשלה ושר אוצר כושלים, שמביאים להצבעה תקציב שכל-כולו שמור לי ואשמור לך, אז כל ממזר הופך מלך. איתמר בן גביר מצפצף על ראש ממשלה, שמתמהמה עם פיטורי יועמ"שית פן יבולע לו, לאיתמר בן גביר, מחקירות המשטרה. המפלגות החרדיות מתנות את ההצבעה בחקיקת חוק ההשתמטות, שהוא לא אחרת מסרבנות בשעת מלחמה. ומי משלם את המחיר? מי שמשלם את המחיר זה כולנו. לקחתם מדינה, סטרטאפ ניישן, בעלת כלכלה משגשגת, ואתם מובילים אותנו לתהום כלכלית שבה האזרח לא יסיים את החודש. עלייה במחיר החשמל, במחירי המים, במחירי הדלק, עלייה בסל צריכה לכל משפחה, שיא של כל הזמנים במחירי הארנונה, עלייה בביטוחי הרכב, בביטוחי הבריאות, ועלייה כוללת ב-1% של מע"מ, כל אלה יסתכמו באלפי שקלים לכל משפחה. שר האוצר, במקום לדאוג לרווחת האזרח מכניס את היד לכיס של אזרחים. המשמעות של תקציב המדינה היא אחת: כוח הקנייה של כולנו יצטמצם, ומשקי הבית בישראל יצטרכו להתמודד עם הוצאות כלכליות עצומות לצד תמורה דלה. מי שייפגע זה מעמד הביניים והשכבות החלשות. הפגיעה במישרין תהיה גם בהייטק הישראלי, הקטר שמוביל את המשק הישראלי, הגאווה הישראלית של כולנו, ואנחנו כבר רואים שחלה ירידה דרמטית בהיקף ההשקעות בסטרטאפים במדינת ישראל, בכ-45%. ולמה יש להם כסף, לממשלה? לתקציבי ישיבות, לא נפגע, למעונות למשתמטים, כמובן שהתקציב נשמר, למשרדים מיותרים למכביר. אין שום בשורה על סגירת משרדים מיותרים, לא מורשת, לא מסורת, לא זהות יהודית. נהפוך הוא משרד מינהלות חדש נוסף, שיש לו חפיפה מוחלטת עם משרד הנגב והגליל. אז תקציבים קואליציוניים יהיה לנו 5.4 מיליארד שקל. לכל זה יש כסף. אפס אחריות ואפס יצירתיות לטובת מדינת ישראל. תודה רבה. תודה, גברתי. חברת הכנסת נעמה לזימי, לא נמצאת. חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, ואחריה, חברת הכנסת ניסים ואטורי. טטיאנה,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בעוד שבועיים בלבד, החל מ-1 בינואר, מדינת ישראל תהפוך למדינה יקרה עוד יותר ממה שהיא היום, וכל משפחה תוציא יותר כסף על חשמל, ארנונה,

תחבורה ועוד. אז מה צפוי לנו? חשמל רשות החשמל הודיעה שתעלה את מחירי החשמל ב-3.8%; ארנונה, העלייה בתשלומי הארנונה תגיע ל-5.3% לכל משק בית, והמשמעות היא עלייה של 300 עד 700 שקלים בשנה, ביטוח לאומי צפויה עלייה של 0.6% גם לעובדים וגם למעסיקים, וסך הכול עלייה של 1.2%. עבור שכיר ממוצע מדובר בהעלאה של 1,440 שקלים בשנה שיחולקו עם המעסיק. עצמאים ישלמו כמובן את כל הסכום. המע"מ יעלה מ-17% ל-18% על כל עסקה שחייבת במס, מה שיגדיל את ההוצאה החודשית הממוצעת בכ-145 שקלים. מחירי המים יעלו ב-3.4% לכל המגזרים. למשל, במגזר הביתי המשמעות תהיה עלייה של 100 שקלים בשנה.

מחירי המים צפויים להיות הגבוהים ביותר בעשור האחרון. מס בריאות, עלייה של 0.15%. המשמעות היא 100 עד 250 שקלים בשנה. בתחבורה הציבורית צפויה עלייה של 2 שקלים לנסיעה. לצד כל הנקודות שציינתי, הממשלה מתכננת גם להקפיא מענקי עבודה, מה שיפגע בעיקר באנשים עם מוגבלויות או באזרחים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך. לסיכום, המשמעות היא שכולנו נצטרך לשלם את המחיר. אבל מי שירגישו זאת בכיס יותר מכול הם משפחות שכבר עכשיו כורעות תחת הנטל. האוצר חייב לספק פתרונות ולקצץ בתקציבים משרדיים, בכספים הקואליציוניים. כל אלה יכניסו כספים רבים לקופת המדינה.

במקום שהממשלה תעשה התאמות תקציביות משמעותיות, הוצאות המלחמה מגולגלות לציבור הישראלי, שנושא בנטל המימון של המאמץ המלחמתי אחרי למעלה משנה של שכול וכאב. ואני אזכיר לכולנו שהיום הגיע כבר היום ה-438 שהחטופים והחטופות שלנו עדיין לא חזרו הביתה. תודה רבה, גברתי. חבר הכנסת ניסים ואטורי, לא נמצא, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, לא נמצאת. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה, שלוש דקות. תודה רבה, אדוני היושב בראש. אחד מחברי הכנסת החרדים נאם היום מעל לבמה, וכשהוא ירד ניהלנו שיחה שקטה, עניינית. יצאתי ממנה מזועזע. נושא השיחה, יציאה לעבודה וגיוס, כמובן גיוס לצה"ל. חבר הכנסת החרדי אמר לי: לא יקרה. באותה נימה, הוא שאל אותי כמה נכדים יש לי. אמרתי: x, אמר לי: לי יש x, y, ואז המשפט שזעזע אותי: הדמוגרפיה תנצח. אין לי בעיה שהדמוגרפיה תנצח, ממש לא, הם אזרחי מדינת ישראל, הם יהודים, יש לי בעיה עם הדמוגרפיה שתנצח וכך אמרתי לו, מי יעבוד, מי ישלם מיסים, מי ילך לצבא וישרת. כבר הוכח שצבא קטן לא מספיק, שיש לצה"ל צבא של גיבורים, עם קצינים מעולים. הוא צריך להתמודד בכמה וכמה חזיתות. מי יעשה את העבודה בעודנו מוקפים אויבים? מה יהיה על המדינה? שאלתי אותו. צבא קטן לא יחזיק מעמד. מי יעבוד? מי ילך ללמוד מתמטיקה ואנגלית כדי להחזיק את המדינה? כדי להפעיל את הכלים היותר-מתקדמים לעתיד לבוא, את כלי המלחמה? בעזרת השם, נסתדר. גם אני מאמין בעזרת השם, אבל זה לא מספיק. חבריי, יקיריי החרדים, בעוד 30 שנה, אם לא תטו שכם, תתגייסו, תצאו לעבודה, תלמדו לימודי ליבה מתמטיקה ואנגלית כדי שתוכלו להשתלב הן בעבודה והן במסגרות הצבא ותלמדו לתפעל כלים שמצריכים קצת יותר מידע תנ"כי, שהוא חשוב, אבל הוא לא מספיק. אין לי מילים לתאר איזה זעזוע אחז בי.

תודה רבה, אדוני. חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, חבר הכנסת ירון לוי, חברת הכנסת קארין אלהרר, חבר הכנסת אריאל קלנר, מוותר, חבר הכנסת עודד פורר. חבר הכנסת נאור שירי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אני רוצה להתייחס למאורעות היום במליאה, ולא למה שאתם חושבים עם איתמר בן גביר, כי זה לא מעניין אותי. אני חושב שהוא סתם שפן צוקים, וכל מה שיקרה זה שהוא יתקפל. אבל לא משנה, נדפדף מעל זה. סליחה על הבוטות. למה אתה מעליב את השפנים?

סליחה על הבוטות מכל השפנים באשר הם, בטח ב-01:30. אני רוצה לדבר אתכם על אירוע שאני מודה שלא ראיתי מלא זמן במליאה. השבוע, היום ראיתי את מירי רגב, פעם ראשונה. אומנם היא לא חברת כנסת והיא לא באה להצביע, אבל היא שמעה שיש היום המון המון מצלמות על בנימין נתניהו, ולכן היא התיישבה כמובן לידו עד שדודו צילם אותה, וקיבלנו, בטח יהיה סטורי וכל מיני כאלה. ראיתי שהיא גם עשתה סשן איתך עם הכפכפים, נכון? זה היה היום? פחות אוהבת את המילה "סשן". תשמרו על, פחות, לא אוהבת מילים כאלה. עם "סשן" יש לכם בעיה? יש לי בעיה, אתה רואה?

היא עשתה קטע וידיאו עם טלי גוטליב והכפכפים, אבל בסדר,

לא פניתי אלייך, רק אמרתי "סשן".

אני מתנצל שאמרתי "סשן". לא, הכול טוב - - - מחילה. אדוני היושב-ראש, אני מתנצל על ה-bad language. בסדר גמור. קודם כול היה נחמד לראות את שרת התחבורה והבטיחות בדרכים במליאת הכנסת, בטח ובטח לא בטיסות. - - - רגע טלי, אבל מה אמרת? טלי - - עדיף נעלי בית - - Objection - - - - - ולא יחפה.

תודה רבה. אז היה נחמד לי לראות, חבר הכנסת גלעד קריב, את השרה שלנו פה.

איפה מירי בדברים שבאמת משנים לנו לאזרחים: איפה היא בפקקים או בכאוס התחבורתי המשוגע שעובר על כולנו? איפה היא בשנה הקטלנית ביותר מזה 20 שנה בכבישים? איפה היא בהבטחה לחבר את קריית שמונה ואילת ברכבת? איפה היא במטרו? איפה היא באסון התחבורתי במדרכות שלנו בערים? איפה היא שם? איפה היא בעושק ששודדים אותנו, שאל על עושה את השנה הרווחית ביותר בהיסטוריה, כמובן על חשבוננו, עם איזה 280% עלייה במחירים? למה מירי לא שם? למה היא תמיד שם בתמונות, בטקסים, איפה שצריך להודות לראש הממשלה ולרעייתו? איך היא אמרה? ראש הממשלה, אתה הקטר, ומה היא אמרה על שרה? את מנוע הבעירה שמפעיל אותו.

היה נחמד לי לראות את מירי רגב, אבל צחוק בצד. היא שותפה בשנה הבעייתית ביותר, באנדרסטייטמנט של האנדרסטייטמנט לומר שזה בעייתי, בשנה הרצחנית ביותר במדינת ישראל ב-20 שנים האחרונות, אבל מירי כמו מירי, איפה שיש מצלמות ועדשות, בטח ליד שמש העמים שלה, שם היא תהיה.

חבר הכנסת חמד עמאר, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, חבר הכנסת עידן רול, חבר הכנסת עמית הלוי, חברת הכנסת צגה מלקו. עמית סליחה, בבקשה, אדוני. אני רק רוצה להגיד, עד שעמית יעלה, כשאף חברה לא טסה לא לכאן ולא מכאן, אל על עושים את זה. צריכים גם להזכיר את זה, זאת החברה הלאומית שטסה לכל מקום. עמית, בבקשה, שלוש דקות, אדוני. מאיר, כרטיס טיסה לארצות הברית,

נאור, על המחירים אני לא מדבר, אבל בכל זאת - - - טיסה נעימה,

יש גבול. תודה, אדוני היושב בראש.

חברותיי וחבריי לכנסת, ובפרט לקואליציה, אני עליתי לכאן כדי לומר לידידי יו"ר הקואליציה אופיר כץ, לידידי חבר הכנסת פוגל, שאנחנו דנים עכשיו בחוק שלו, ולכל חברינו וחברותינו בקואליציה, להניח פשוט את הדברים הפשוטים והמוסכמים על הקואליציה לאור האירועים בשעות האחרונות. אז נאמר את הדברים הפשוטים: אחת, היועמ"שית לא צריכה יותר לכהן. היועמ"שית היא משרתת ציבור, היא מזמן לא משרתת את הציבור.

היא מזמן לא שואלת מה הציבור רוצה, היא קובעת לציבור, היא משתררת על הציבור, היא כמו האוליגרכיה שהשתלטה בשנים האחרונות. איך אמר פרופ' קרמניצר לאחרונה? צריך להשתמש באלימות נגד הדיקטטורה. הדיקטטורה היחידה בארץ בשנים האחרונות זה אנשים כמו מרדכי קרמניצר, כמו אנשים שלא נבחרו. חבר הכנסת קריב, זה דבר

וזה מוזר שאני צריך להסביר את זה בכלל בדמוקרטיה. אנשים שלא נבחרו, שאין להם מנדט מהציבור, שאין חוק,

קרמניצר אמר שם: היא פועלת בשם החוק. הינה,

אתה היית יו"ר ועדת החוקה: בשם איזה חוק היועצת המשפטית פועלת? איזה חוק מסמיך אותה? איזה חוק מסמיך את חוות דעתה? איזה חוק נותן לעמדתה בבית המשפט העליון זכות להיות הייצוג הכפוי על כולנו? היא לא לבד, היועצת המשפטית. היא, כידוע - - מה הייתם עושים בלי היועמ"שית? - - קצה קרחון של חבורה - - היה פה רק טוב. הממשלה הכושלת שלכם - - - - - קצה קרחון של חבורה של דיקטטורים - - - - - - - שהשתלטה כידוע על מוקדי כוח רבים, אבל בשנתיים האחרונות היא נוהגת בפראות. ולכן על זה אין ויכוח, וצודק השר בן גביר. בזה אין ויכוח. על מה כן יש ויכוח? יש ויכוח על איך, יש ויכוח על מתי, וזה ויכוח לגיטימי בעיניי, ואפשר להבין בעת הזאת את שני הצדדים.

שחייבים לדעת זה שה"איך" לא יפיל את ה"מה", כלומר שהטפל לא יגבר ולא יפגע כמובן בעיקר. והעיקר הוא הניצחון, אדוני היושב בראש, העיקר הוא הבניין, והעיקר הוא העתיד. העיקר הוא הניצחון שלנו על האויבים בכל החזיתות, ההכרעה, בניין הכוח הצבאי, המדיני, הכלכלי, של המדינה הזאת, אחרי המכה האיומה שספגנו, והעתיד, לא רק של ישראל, העתיד של המזרח התיכון כולו, ניקוי של המזרח התיכון מכל המשטרים הנאו-נאציים, חיזוק וביסוס ערכי אברהם, ערכי התנ"ך, כתשתית של היחסים בין כל העמים באזור הזה. שוב אני אומר, זה לא במקום התיקון המשטרי, שלזה אנחנו מחויבים, המשטר שלנו, שהתדרדר למחוזות דיקטטוריים בעשרות השנים האחרונות. זה יקרה, זה חייב לקרות. אנחנו מחויבים לכך, אבל בואו נעשה ביחד את העיקר. זה מה שחשוב, לזה אזרחי ישראל מצפים.

חברת הכנסת צגה מלקו, חברת הכנסת תמנו שטה, חבר הכנסת אושר שקלים, חבר הכנסת משה סולומון; חברת הכנסת מרב מיכאלי, בועז טופורובסקי, יאיר לפיד, אורית פרקש הכהן, אלון שוסטר, משה סעדה, משה סעדה, מוותר, חברת הכנסת מרים וולדיגר, לא נמצאת. חבר הכנסת גלעד קריב, אחרון הדוברים. הרשימה סגורה, כמובן. מוותר, קריב? שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת, אני כמפטיר אבקש להתייחס להצעת החוק. ראשית, אציין שכדרכה של הממשלה, דברים נדחים לרגע האחרון. הוראת שעה שמסדירה את פעילות השיטור העירוני בעשרות רשויות עתידה לפקוע ביום רביעי, והינה אנחנו נדחקים לרגע האחרון. הממשלה הזאת פשוט לא יודעת לתפקד, לא יודעת לקצוב לעצמה לוחות זמנים, לא יודעת לנהל את ענייניה. בוקה ומבולקה בכל תחום. בכל תחום. התקציב מובא באיחור של 45 ימים תוך דריסת חוק-יסוד: משק המדינה, הוראת השעה החשובה הזאת מגיעה ברגע האחרון. ומכיוון שהכול בלגן, אז מעמיסים על הוראת השעה הצעת חוק שעל פניו היא הצעת חוק חשובה, כי צריך להסדיר את נושא השיטור העירוני לא במסגרת הוראת שעה. אלא שכדרכה של הממשלה הזו, מה שצריך להגיע במינון נכון, באופן מאוזן, בצורה מידתית, מגיע לכאן ב-120 קמ"ש. הצעת חוק שמעניקה לשר לביטחון לאומי, שכבר אמרנו עליו את כל הסופרלטיבים, שליטה דרמטית על השיטור העירוני. הוא יקבע באילו רשויות יש בכלל שיטור עירוני, הוא יקבע מה הסמכויות של השיטור העירוני, הוא יוכל להגדיר על דעת עצמו תחומים שבהם פקחים עירוניים יקבלו סמכות. הצעת החוק הזו לא מסתפקת בתחומים שבהם לפקחים עירוניים ניתנות סמכויות שיטור, אלא היא בעצם פורצת לחלוטין את ההבחנה בין פקח עירוני לבין שוטר. ואם לא די בכך, הרי היא יוצרת הבחנה בין רשויות מוחלשות לרשויות מבוססות. בקיצור, הצעת החוק הזאת מקימה עוד מערך של כוחות שסרים לפיקודו של השר לביטחון לאומי. האיש עסוק

ולכן, בצד האמירה שאין ספק שצריך להסדיר את נושא השיטור העירוני בחקיקה ראשית,

כדרכה של הממשלה, הוא חוק קיצוני, לא מאוזן, ולכן צריך להצביע נגדו. תודה רבה, אדוני. היות שאין שר מסכם, אני מבקש מכולם לשבת. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס' 14), התשפ"ה 2024, בקריאה הראשונה. אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס' 14), התשפ"ה 2024, לוועדה לביטחון לאומי נתקבלה. 31 בעד, חמישה מתנגדים, ארבעה נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה)

14), התשפ"ה-2024, אושרה בקריאה הראשונה ותעבור לדיון